ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון מס׳ 16),

2017, שהחזירה ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. מסקנות ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בעקבות דיון בהצעתן של חברות הכנסת טלי פלוסקוב ומיכל בירן בנושא: הסכם השכר בין ההסתדרות החדשה ובין ארגון חברות האבטחה. הסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה של ארגנטינה בדבר שיתוף פעולה בנושאי ביטחון הציבור.

תודה למזכירת הכנסת. חברי הכנסת, שאילתות דחופות. אני מתכבד להזמין את השר המקשר בין הממשלה לכנסת חבר הכנסת יריב לוין לעלות לדוכן ולהשיב על שאילתה דחופה מס' 427, שהופנתה לשר הבריאות. שואל השאילתה הוא חבר הכנסת מסעוד גנאים, והנושא: מתמחים במקום רופא מומחה עיניים. בבקשה, אדוני יקרא את נוסח השאילתה לפני

והשר ישיב. כבוד היושב-ראש, כבוד השר, מתחקיר שפורסם במעריב עולה כי קופות החולים מעסיקות באמצעות בתי החולים מתמחים שיעניקו למבוטחים טיפולים שהם אמורים לקבלם מרופא עיניים בעל רישיון, דבר העלול לגרום להחטאה או לטעות בזיהוי מחלות. ברצוני לשאול: 1. האם זה נכון? 2. מדוע? 3. למה אין בקרה? הכוונה, בקרה מצד משרד הבריאות. תודה, אדוני.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כבוד השר, חברות וחברי הכנסת, חבר הכנסת גנאים, לשאלותיך, להלן התשובה כפי שקיבלתי ממשרד הבריאות: במסגרת הרפואה המקצועית בארץ פועלים רופאים מומחים לצד רופאים שאינם מומחים. חלק מהרופאים שאינם מומחים הם מתמחים, וחלק אחר הם רופאים תחומיים שאינם מתמחים ואינם מומחים. על פי הוראות פקודת הרופאים מותר לכל רופא לעסוק ברפואה בישראל, לרבות בתחומי עיסוק פרטניים שונים, תוך ציון תחום העיסוק, אך כמובן ללא ציון היותו מומחה, אם איננו כזה. על רופא נאסר להשתמש בכינוי שלא הורשה להתכנות בו. חוזר מנכ"ל משרד הבריאות 21/14, תחת הכותרת "שימוש בתואר מומחה", מגדיר כיצד על מומחים, מתמחים ורופאים תחומיים להציג את עצמם למבוטחים.

על רופא מתמחה להציג את עצמו לציבור כמתמחה ולא כמומחה, ובכלל זאת שימוש בתואר "מתמחה" על גבי תג הזיהוי. מתמחים בכלל שטחי הרפואה, ובהם רפואת עיניים, עשויים לאייש את המרפאות והמכונים בקהילות ובבתי החולים. במקרים שבהם מתמחים בתחום רפואת העיניים מספקים שירותי רפואה בקהילה, הם עושים זאת לרוב כחלק ממסלול התמחות שנמצא תחת פיקוח. המתמחים אינם מבצעים טיפולים שאסורים לביצוע על ידם, לא הובא לידיעת המשרד מקרה שבו נטען כי בוצעה פעולה שכזאת, ועד כה לא התקבלה שום תלונה בעניין. טיפול במחלות עיניים מבוצע על ידי המתמחים בבתי החולים כדבר שבשגרה ותחת פיקוח מומחים. מטרת ההתמחות היא להכשיר את הרופא לפעולה עצמאית כרופא בכיר, ומסלולי ההתמחות ומנהלי המחלקות הם שקובעים את הכללים ואת העיתוי שבו המתמחה כשיר לבצע פעולות באופן עצמאי. הן ברפואה הקהילתית והן בבתי החולים, המתמחה אינו מבצע ניתוחים או פרוצדורות לבדו בתחומים שנמצאים מעבר ליכולתו ולהכשרתו.

הטיפול על ידי מתמחה, שמבצע זאת כחלק ממסלול התמחותו, מבוצע בפיקוח כפול: הן תחת פיקוח מחלקת האם באחריותו של מנהל מחלקת העיניים שבו מבוצעת ההתמחות והן תחת אחריותו של המנהל הרפואי של הקופה. במקרים שבהם המתמחה מועסק על ידי הקופה שלא כחלק ממסלול ההתמחות, פעילותו של המתמחה נמצאת באחריותו של המנהל הרפואי של הקופה. באופן זה מובטחת רמה מקצועית נאותה של אותו מתמחה וזמינות של תמיכה מקצועית במקרה שעולה הצורך בהיוועצות. זה, לשאלה הראשונה. לשאלה השנייה, על מנת להגדיל את זמינות שירותי רפואה בקהילה בתחומים השונים, ובכללם בתחום רפואת העיניים, הקופות מתקשרות עם בתי החולים ונעזרות במתמחים לאספקת שירותים אלה. כאן המקום לציין כי פעילויות רבות בתחום רפואת העיניים עברו לקהילה, ולכן חלק חשוב מהכשרתו של רופא העיניים בטיפול ובזיהוי של מצבים רפואיים בתחום עיסוקו מבוצע בקהילה. במקרים שבהם מתגלה בקהילה מצב רפואי המצריך מעורבות מומחים, רופא העיניים, הן במקרה שמדובר במתמחה והן במקרה שמדובר במומחה יכול ליצור בקלות ובמהירות קשר עם בית החולים ולשפר את הרצף הטיפולי. לשאלה השלישית: בקרה במרפאות הקהילה מבוצעת על ידי אגף רפואת הקהילה של משרד הבריאות. במסגרת זו הבודקים המבצעים את הבקרה שואלים מהי מומחיותו של הרופא ומהו התואר המופיע על גבי תג הזיהוי. אם נמצאו אי-התאמות או אי-דיוקים, הם מופיעים בדוח הבקרה, וקופות החולים נדרשות לתקן זאת. תודה לשר. שאלה נוספת? כן, חבר הכנסת מסעוד גנאים, שאלה נוספת. הוא לא שר הבריאות, כן. לא שיהיה בכוחי לענות, כנראה, אדוני היושב-ראש.

אני מתחשב בזה שכבודו הוא לא שר הבריאות, אז בגלל זה אני רק מעלה את הנושאים. 1. מתוך הכתבה גם עלה שיש מחסור ברופאי עיניים.

1. 2. עד שהמטופלים יקבלו תור, זה לוקח לפעמים חודשים, אומרים להם שמי שמטפל בהם זה רופא, רופא עם רישיון. אין לי בעיה עם מתמחים,

אנחנו רוצים יותר מכסה גם למתמחים, כדי שיהיו רופאי עיניים עם רישיון. אבל היו פעמים,

ואת זה אמרו מטופלים, כבוד היושב-ראש, שהוא חשב שהוא הולך לרופא עיניים מורשה, אז המתמחה בדק אותו, אחר כך הפנה אותו לרופא עיניים, אבל המטופל חיכה חודשים כדי לפגוש רופא עיניים עם רישיון. אז אם יש באמת מחסור ברופאי עיניים, על משרד הבריאות לפעול באמת כדי לזרז אנשים להתמחות ברפואת עיניים.

תודה, אדוני.

תשובה מקצועית כמובן שאני לא יכול לתת, אבל אני יכול לתת אולי עצה קטנה לחבר הכנסת גנאים. בעוד זמן קצר, אני מקווה, נביא את החוק שיאפשר לחבר הכנסת ליצמן לשוב למשרד הבריאות לכהן כסגן שר. אז אם תתמכו בו ונוכל לסיים את העניין מהר, אני בטוח שגם תוכל לקבל תשובות מקצועיות מלאות ממי שאני מקווה שבמהרה ישוב להיות מופקד על המשרד, מצב הביניים הזה, שהוא באמת לא מצב, אם אפשר לומר גם ברצינות, באמת לא מצב טוב שלמשרד הבריאות אין שר או לפחות סגן שר שמפוקד עליו במשרה מלאה, המצב הזה יסתיים.

תודה לשר. מי אמר מניפולציה רגשית ולא קיבל? עכשיו תצטרך לתמוך בחוק. בבקשה, אני מתכבד להזמין את השר להגנת הסביבה חבר הכנסת זאב אלקין לעלות לדוכן ולהשיב על שאילתה דחופה מס' 428. השואל הוא חבר הכנסת יצחק וקנין. הנושא: ברשות שורפים אשפה, בשומרון סופגים את הרעלים. ויש לנו גם שואלת נוספת, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, שהעלתה נושא דומה, וגם חבר הכנסת מסעוד גנאים נרשם לשאלה נוספת. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, אדוני השר להגנת הסביבה, בין בידיא למעלה שומרון פועלת משרפת אשפה. על גבעה סמוכה הוקם לאחרונה אתר פסולת נוסף. תושבי היישובים היהודיים הסמוכים מתלוננים על פגיעה קשה באיכות חייהם ועל זיהום האוויר. ברצוני לשאול: 1. האם הבעיה ידועה?

מי אמור לטפל במפגעי הסביבה באזורים אלו?

בבקשה, אדוני השר. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, קודם כול ידועה הבעיה בעניין מוקדי הבעירה סמוך לכפר בידיא, כמו במקומות רבים ביהודה ושומרון. הפעילות בשני האתרים האלה מורכבת מבחינה ביטחונית. הגעת כוחות הפיקוח למקום,

מחייבת פעילות צבאית עם סדר כוחות רב תוך מעבר בשטחי הכפר, שנמצא בשטחי B ולא בשטחי C. מציאות מורכבת זו מקשה על ביצוע האכיפה במקום. המשרד להגנת הסביבה פועל לקידום האכיפה במקום, כפי שעשה גם עם המפגע האחר, מפגע המפחמות, שהוסר לחלוטין. אגב, ברור שבגלל שמדובר בשטחי B למשרד אין סמכות פעולה, והוא פועל בערוצים שונים. אפילו ליחידת הפיקוח של המינהל האזרחי, שהיא שאמורה לבצע את הפיקוח על כלל הנושאים בשטחי יהודה ושומרון, כולל נושא הגנת הסביבה כאן, בשונה מהשטח הריבוני של מדינת ישראל, שלנו יש מערכת פיקוח נפרדת, ביהודה ושומרון יש מערך פיקוח אחוד על כל הנושאים השונים שבהם עוסק פיקוח, ובהם הנושא של הגנת הסביבה וקמ"ט איכות הסביבה במינהל האזרחי והיחידה שלו, והם שמנחים מקצועית את יחידת הפיקוח, אבל זה לא פקחים של איכות הסביבה, נפרדים, כפי שקיים בשטח הריבוני של מדינת ישראל. למרות הקשיים האלה, בזמנו, עם מפגע המפחמות, הצלחנו להתמודד והוא הוסר לחלוטין, אבל זה דרש פעילות מאוד חריגה, שאפילו חורגת מהסמכויות הרגילות, ודרש פעילות ישירה, הכוללת ליווי של כוחות הביטחון בשטחי B של הרשות הפלסטינית. כמובן, פעילות מהסוג הזה, כשמדובר על שרפות פירטיות של פסולת בשטחים פתוחים, קשה הרבה יותר, כי לא מדובר על מוקד קבוע, אלא למעשה זורקים פסולת,

והיא בוערת. בעיות מסוג כזה הפכו למפגע מאוד משמעותי גם בתוך השטח הריבוני של מדינת ישראל, באזור השרון. אדוני הזכיר את השומרון, אבל אותה שאילתה יכולת לשאול גם על אזור השרון וגם על אזורים נוספים, חלקם גם בצפון הארץ. כמובן, הסמכות הפורמלית לטיפול במפגעי איכות הסביבה בשטחי A ו-B היא של הרשות הפלסטינית, רק לצערי, הרשות לא עושה עם הסמכות הזאת שום דבר, כולל גם לא מוכנה לקיים איזשהו דיאלוג איתנו, וזה נושא שאגב מפתיע אותי.

דיאלוגים מסוגים שונים עם הרשות הפלסטינית, כולל אפילו דיאלוג בנושא המים, שחודש לפני זמן מה, פועלת ועדת המים, ועדה בתחום איכות הסביבה, ועל פניו הבעיה היא משותפת, של האוכלוסייה הפלסטינית ושלנו.

יש סירוב מוחלט של הרשות הפלסטינית לפעולה הזאת. אנחנו הצענו גם בערוצים הדו-צדדיים, ואפילו הייתה הצעה של סוכנות איכות הסביבה של האו"ם לעזור בחידוש הדיאלוג הזה, ובינתיים, לצערי, כל הניסיונות האלה העלו חרס. חבל, אגב. אני חושב שזאת טעות גדולה, כי זה לטובת כל האוכלוסיות, והיה נכון לעשות את זה. באופן כללי, לגבי כל הפעילות ביהודה ושומרון, שהמאפיינים האלה משליכים גם על הסוגיה שבה שאלת, כאמור, הפעילות שלנו כמשרד, באמצעות קמ"ט איכות הסביבה במינהל האזרחי, ואכן הם רואים את הטיפול בשרפות בשטחי יהודה ושומרון כבעיה חשובה וכמשהו גבוה בסדר עדיפויות, מתוך ניסיון למגר את התופעה ולאפשר חיים איכותיים לכלל האוכלוסיות באזור.

זיהום אוויר שנוצר מהשרפות האלה, הוא פוגע גם בבריאותם של המתיישבים בשומרון שציינת, גם בבריאותה של האוכלוסייה הפלסטינית, גם בשטחי C, גם בשטחי B,

שאף אחד לא ישלה את עצמו, הוא לא נעצר בגבולות של הקו הירוק. ברגע שנוצר זיהום אוויר, אותו דבר זיהום מים, אנחנו קוראים לזה "זיהום חוצה גבולות" הוא הופך מהר מאוד לנחלתם של התושבים באזור השרון או באזור מרכז הארץ ובמקומות נוספים, ומכאן כמובן החשיבות הגדולה, כי כמו ביתר מפגעי הסביבה חוצי הגבולות, גם הטיפול בשרפות האלה הוא מורכב וכפוף לגבולות הסמכות השונים הקיימים ביהודה ושומרון. בעקבות תהליך יזום בשנים האחרונות של המשרד להגנת הסביבה והמינהל האזרחי, אנחנו פועלים ביחד, 2 מיליון פלסטינים היום עברו מהשלכה של פסולת באתרים פיראטיים לסילוק פסולת מסודר לאתרי קצה מורשים. בזכות פעולות רבות של אכיפה ופיקוח המתבצעות על ידי המשרד להגנת הסביבה, באמצעות יחידת הפיקוח של המינהל האזרחי, רוב הבעירות היום מתרחשות רק בשטחי A ו-B, כמעט אין בעירות בשטחי C, כי אותן הצלחנו למגר, ושם יש לנו סמכות מלאה לפעול. כאמור, היכולת שלנו לפעול בשטחי A ו-B היא מאוד מאוד מוגבלת. כדאי גם לציין שמבחינת המשרד, וכמובן גם מבחינת המינהל האזרחי, כי אנחנו פועלים פה יד ביד, ישנן כמה דרכים שבהן אנחנו פועלים כדי להתמודד עם התופעות האלה. הראשונה היא כמובן פיקוח ואכיפה, הפניה לגורמים מוסמכים, הכוללים את הרמט"קים הרלוונטיים ואת יחידות הפיקוח של המינהל האזרחי, כולל לפעמים, לצערי, צורך לערב גורמים צבאיים, שפועלים במסירות ובמקצועיות לעזור לנו למגר את התופעה. הדבר השני זה פתרונות ארוכי טווח, קידום כלי מדיניות שונים שמטרתם למגר את השלכת הפסולת הבלתי-מוסדרת הנרחבת,

הקיימת באזור הזה של יהודה ושומרון, וכתוצאה מזה את השרפות הרבות הבוערות באתרי הפסולת הפיראטיים הללו. כגון מה? למשל הקמת אתרי פסולת מוסדרים. במעורבות אקטיבית שלנו הוקמו שני אס"פים היום, שני אתרי פסולת, אחד בצפון של זהרת אל-פינג'אן, זה באזור ג'נין, והשני בדרום, אל-מיניה בנפת בית לחם, לא רחוק מהמקום שאני גר בו. אגב, לצערי, המדיניות של האתר הצפוני, ובעיניי זו טעות מאוד גדולה, מנסה להפריד בין פסולת לפסולת. הוא מתעקש לקבל פסולת רק מהאוכלוסייה הפלסטינית. אני חושב שזו טעות. כל הטיפול במפגעים סביבתיים צריך להיות משותף בשטחים האלה, והאינטרס צריך להיות משותף. אנחנו מחפשים התמודדות גם עם העניין הזה. דבר נוסף שאנחנו הולכים לעשות היום, ואני לא שמח בגללו, חבר הכנסת וקנין, אני אומר ישירות, אנחנו הולכים לממן שינוע פסולת כולל גם לרשויות שהן חלק מהרשות הפלסטינית,

לצערי, אנחנו נוכחנו לדעת שגם כשיש אתר מוסדר לפסולת, בגלל עלויות השינוע, הרשויות הפלסטיניות שהן חלק מהמערך של הרשות הפלסטינית בשטחי A לא מוכנות לשלם את עלות השינוע, וקיבלנו החלטה שאנחנו נהיה מוכנים, מקרן הניקיון יו"ש, לשלם עבור השינוע הזה כדי להגן על הבריאות של התושבים, ישראלים ופלסטינים כאחד, באזורים האלה. זה נטו אחריות של הרשות הפלסטינית, היא שהייתה צריכה לשלם את הכספים האלה, אבל במצב הקיים היום אני מעדיף שנשלם ואז אולי נקזז מאשר שנשאיר את התושבים למפגעי הבריאות והסביבה. כאמור, יחידת הפיקוח של המינהל האזרחי פועלת מאוד באינטנסיביות, במיוחד בחודשים האחרונים, ושמנו את הנושא הזה גבוה בסדר-היום במקומות שונים, גם סמוך למעלה אדומים, גם באזור מודיעין עילית: חוסמים צירים, תופסים משאיות וכלים של משליכי פסולת, תופסים מבעירים. אנחנו נמשיך בפעילות הזאת בצורה בלתי מתפשרת גם בהמשך. תודה לשר. אין שאלה נוספת לחבר הכנסת וקנין, אבל יש שאלות נוספות לחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, לחבר הכנסת מסעוד גנאים ולחברת הכנסת יעל כהן-פארן, היא מסיעה אחרת, וחבר הכנסת וקנין ויתר, אז אני אאפשר גם לך לשאול. כבוד השר, אני שמחה לשמוע שהגישה היא שזה אינטרס משותף, גם של האזרחים של מדינת ישראל וגם של התושבים. זאת גישה נכונה, אבל אם המצב הוא ככה, איך מסביר כבוד השר? קיימים חמישה מתקנים ישראליים בתוך השטח של השטחים הפלסטיניים הכבושים. ארבעה מהמתקנים האלה, ארבעה מהם מטפלים בפסולת וחומרים מסוכנים שנוצרים בישראל, לרבות פסולת רפואית,

שמנים וממיסים משומשים, וגם מתכות וסוללות משומשות, כאשר הרגולציה על המפעלים הישראליים הנמצאים בשטחים, כלומר בהתנחלויות, היא רגולציה מופחתת. האם יש דרך לבקרה, שהם מחויבים בדיווח על איך הם מורידים את רמת הזיהום ומצמצמים את הזיהום, ומה עושה מדינת ישראל עם הפגיעה בבריאות הציבור הפלסטיני שנמצא שם כאשר היא מעבירה את כל הפסולת לאזור ההוא? תודה לחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. חבר הכנסת מסעוד גנאים,

חברת הכנסת יעל כהן-פארן. כבוד השר, אתמול היינו בוועדת הפנים. היה דיון על המחצבה החדשה שרוצים להרחיב, מחצבת אושרת בגליל המערבי. המחצבה היא של 500 דונם, עכשיו מוסיפים כ-5,000 ומשהו דונמים. אז נדהמתי, נדהמנו, לשמוע שהדוחות של המשרד לאיכות הסביבה, הגנת הסביבה, אינם מחייבים.

אני חושב, המנכ"ל לשעבר של המשרד, או של אזור הצפון, ואמר שיש לו דוח שהרחבת המחצבה תזיק לבריאות, תגרום להרבה זיהום, ולמרות זאת מועצת התכנון הארצית לא לוקחת את זה בחשבון. לא לוקחים בחשבון גם את הדוחות של משרד הבריאות. שאלותיי: 1. האם באמת יש לכם תפקיד? 2. האם אתם יכולים לכפות על מינהל התכנון הארצי את הדוחות שלכם ואת המסקנות שלכם בקשר לזיהומים ולנזק של מחצבות כאלה?

תודה, אדוני. חברת הכנסת יעל כהן-פארן. אנחנו בינתיים מקבלים בברכה את כל האורחים שלנו ביציע, ובהם תלמידי בית ספר חדיג'ה מאום אל-פחם וכל שאר האורחים. ברוכים הבאים לכנסת.

לא צריך למחוא כפיים, אפשר לנפנף,

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, אני רוצה לשאול על החלטת הקבינט מהימים האחרונים בנושא האמוניה והאישור, כפי שאני מבינה, לאמץ את המסקנות של הדוח של הוועדה המאוד-לא-מאוזנת, שהציגה בפני הקבינט את ההחלטה לאפשר הבאת אוניית אמוניה לחיפה. אני רוצה לשאול אותך: האם לא נפלו פגמים בעבודת הצוות? כי כמו שאני מבינה מגורמים שהיו בצוות ויצאו ממנו, לא הוצגו כל המסמכים וסקרי הסיכונים הדרושים. ואיך בעצם תיישמו את ההחלטה הזאת לאור גישתו של יונה יהב, ראש עיריית חיפה?

תודה, גברתי. כפי שהשר, שהוא בקיא בתקנון,

אתה מחויב לענות בנושא השאילתה המקורית. שאר הדברים, על פי בחירתך, אתה יכול לא לענות עכשיו או,

נשאלתי שלוש שאלות נוספות. השאלה הנוספת הראשונה אכן קשורה, אומנם שונה קצת, אבל קשורה לנושא הראשי, ואני בהחלט אענה. השאלה לגבי הגליל, אני מזמין את חבר הכנסת גנאים להגיש שאילתה או דחופה או רגילה בנושא הזה, ואשמח לענות לו בצורה מכוונת. היא מאוד שונה ומאוד עומדת בצד, ולכן אני,

אחסוך את הזמן כרגע. לגבי השאלה של חברת הכנסת כהן-פארן, אומנם גם השאלה שלה חורגת לחלוטין מהנושא של השאילתה המקורית, אבל בגלל החשיבות הציבורית של הנושא אני,

אדוני היושב-ראש, אנצל את ההזדמנות וכן אבחר לענות על השאלה הנוספת. אז אני אענה על השאלות הנוספות הראשונה והשלישית,

לגבי השאלה הראשונה, קודם כול, אני מניח שאת יודעת היטב שמבחינת הנהלים והאישורים בדרך כלל ניתנים לא מכניסים פסולת ישראלית להטמנה ביהודה ושומרון, היא לא חוצה את הקו הירוק. בדרך כלל מכניסים פסולת לצורכי טיפול ומחזור מסוגים שונים. לגבי הרגולציה, מבחינתנו אנחנו מאוד מאוד מעוניינים שהרגולציה בכל הנושאים הסביבתיים ביהודה ושומרון תהיה זהה לרגולציה הסביבתית בתוך הגבול הריבוני של מדינת ישראל. אנחנו כמשרד להגנת הסביבה, זאת עמדתנו. הדרך לעשות את זה, אלו שתי דרכים: או בחקיקה ישירה, כשהכנסת מחוקקת לציין שזה חל על יהודה ושומרון. משרד המשפטים לא אוהב את הדרך הזאת, ואני מניח שגם את לא תתמכי בה. הדרך השנייה, המקובלת יותר במשפט הישראלי, היא דרך של צווי אלוף, שבו למעשה מרחיבים את פעילות החוקים הישראליים הרלוונטיים לשטח של יהודה ושומרון. לצערי, רוב מוחלט של החוקים הסביבתיים לא חלים היום ביהודה ושומרון, וזה מקשה עלינו את פעילות האכיפה והפיקוח. למעשה, הם לא יושמו ביהודה ושומרון באמצעות צווי האלוף. אנחנו נמצאים כבר כמה שנים בהידברות עם המינהל האזרחי בניסיון ללחוץ על לשכת יועמ"ש איו"ש, ואני מציע שאולי תפני שאילתה ישירה בנושא הזה למשרד הביטחון בניסיון ללחוץ עליהם להחיל את הצווים, להחיל את כל החוקים באמצעות הצווים. באיזשהו שלב, כשהבנו שקצב הוועדה של הלשכה המשפטית של המינהל האזרחי, כמו שהוסבר לנו, זה שני חוקים בשנה-שנתיים, ואת יודעת היטב כמה הרבה חוקים סביבתיים יש במדינת ישראל, נדמה לי שאפילו חבר סיעתך חבר הכנסת דב חנין לבדו יודע לחוקק בשנה,

יותר חוקים ממה שהמינהל האזרחי יודע להחיל ביו"ש, אז הפער הזה לעולם לא ייסגר, הוא רק יתרחב. ולכן עשינו פעולה מאוד מאוד חריגה: הצעתי שאנחנו כמשרד להגנת הסביבה נעביר תקציב לטובת המינהל האזרחי כדי לאפשר למינהל האזרחי להרחיב את כוח האדם בלשכה המשפטית אצל יועמ"ש איו"ש לצורך הנושא הסביבתי הזה, אם באמצעות יועצים חיצוניים ואם באמצעות תוספת תקנים. אנחנו עשינו את המהלך הזה, וחלק מהכסף אפילו כבר עבר למינהל האזרחי. כרגע אנחנו בשלבים סופיים בעבודת מטה מול המינהל האזרחי לקביעה של סדר עדיפויות. אני מאוד מאוד מקווה שבשנים הקרובות נראה קצב הרבה יותר מוגבר של החלת החוקים הסביבתיים של מדינת ישראל, שבאמת נותנים סטנדרט מאוד גבוה גם לגבי כל האזור של יהודה ושומרון, כי זה מגיע גם לתושבים הפלסטינים שגרים באזורים האלה וגם לאזרחים הישראלים. אני מאוד אשמח לתמיכת הכנסת וללחץ על המינהל האזרחי לעשות את זה כמה שיותר, עכשיו טיעון המשאבים לא יכול לעזור להם, ברגע שמפסיקים את השינוע הזה של הפסולת לשם, כי את המשאבים העברנו. הבעיה הגדולה של הזיהום של הפסולת ביהודה ושומרון, לצערי, זה לא שינוע של פסולת ישראלית, שבכל זאת זה נעשה לפי כללים, וגם מטופל לפי כללים, שהייתי שמח להקשיח אותם, הבעיה הגדולה של הפסולת ברחבי יהודה ושומרון, ואת מכירה את זה היטב, זה חוסר טיפול מוחלט, זו זריקת הפסולת בצידי הכפרים והערים ובתוך הדרכים, אלו שרפות פסולת פיראטיות, כולל שרפות של פסולת אלקטרונית ומה שרק לא תרצי.

מבחינת הפגיעה בבריאות של האנשים, עד לסכנת חיים, זאת בעיה הרבה יותר משמעותית. הפתרון לזה, כמו שאמרתי בתשובה הראשונה, זה מצד אחד הקמה של אתרים מסודרים וקבלת החלטה על ידי רשויות מקומיות ברשות הפלסטינית לטפל בפסולת ולפנות אותה לאתרים מסודרים, גם כשזה עולה כסף, מה שעושה כל רשות בתוך מדינת ישראל. הצד השני של הפתרון הזה הוא כמובן פעילות אכיפה גם של הגורמים הישראליים, גם כשמדובר על שטחי A ו-B, וגם של הרשות הפלסטינית. הייתי מאוד שמח אם היינו מסוגלים לתאם את הפעילות הזאת. לצערי, כמו שאמרתי, כל הניסיונות שלנו בינתיים לא הצליחו. אם חברינו מהרשימה המשותפת ידעו לשכנע את הגורמים הרלוונטיים ברשות הפלסטינית ששיתוף פעולה בתחום של איכות הסביבה הוא לטובת האוכלוסייה, כל האוכלוסיות שם, וכדאי לחדש את פעילות התיאום מול מדינת ישראל, הרבה בעיות אפשר יהיה לפתור בקלות

עכשיו לגבי סוגיית האמוניה והשאלה של חברת הכנסת כהן-פארן. את פתחת ואמרת שמדובר בוועדה לא מאוזנת. אני רוצה לציין שהוועדה הזאת, שהקבינט החליט,

שאין צורך בה מבחינה חוקית, הייתה תגובה והיענות לבקשתו של ראש עיריית חיפה. הוא שביקש להקים את הוועדה, הוא שמולו תואם באופן מלא הרכב הוועדה, שאת קראת לה לא מאוזנת, והוא היה על דעתו. ולפני תחילת הוועדה ראש עיריית חיפה התחייב לקבל את מסקנות הוועדה. הטענה המרכזית, גם שלו וגם של חלק מהגופים הסביבתיים, כמו צלול, הייתה שהעבודה של המשרד להגנת הסביבה, כשהוא קבע את סדרי העדיפויות שלו מבחינת הבטיחות, לא התייחסה לסוגיות ביטחוניות, כי אין למשרד להגנת הסביבה את הכלים הביטחוניים לבדוק חשש מאירוע ביטחוני כזה או אחר בשגרה, אנחנו לא צבא ולא שב"כ.

למרות שאנחנו לא עושים את זה בדרך כלל בעבודה מול חומרים מסוכנים אחרים, בגלל החשיבות הציבורית של הנושא ובגלל פנייה של ראש עיריית חיפה, אני תמכתי בבקשתו. תמכתי בקבינט בהקמת הוועדה הזאת ובהרכב שתואם מולו על ידי שר הפנים ושרת המשפטים, הם אלה שעסקו בשיח מולו. הייתה התחייבות שלו מראש לקבל את מסקנות הוועדה. הוועדה הזאת עבדה תקופה יותר ארוכה אפילו ממה שהקבינט הקציב לה, במקום שלושה שבועות זה לקח לה חמישה שבועות. עבדה מאוד ביסודיות. אני יודע את זה על סמך הנציג שלנו שעבד בוועדה הזאת, שנעלם לי מהרבה מאוד דיונים בגלל דיוני הוועדה. אני נתתי לזה קדימות ושחררתי סמנכ"לית אצלנו לטובת דיוני הוועדה, שהיו כמעט על בסיס יומיומי, כולל סיורים וכולל שימוע לכל הגורמים הביטחוניים הרלוונטיים, שפרסו בפני הוועדה גם את מפת האיומים, וגם את התרחישים השונים, וגם את דעתם על הפתרונות השונים. בעקבות הוועדה הזאת, ממש בשלב הסופי של עבודת הוועדה, כשהסתמן שיש בוועדה רוב מוחלט לטובת דעה מסוימת, נציג עיריית חיפה ונציג צלול החליטו לפרוש מהוועדה,

כשהבינו שדעתם לא התקבלה על ידי רוב מוחלט של חברי הוועדה. אני בדקתי. אני מכיר את הטענה, חברת הכנסת כהן-פארן. אני מכיר את הטענה שלא נתנו להם להשמיע את עמדתם. אני ביקשתי, פניתי אישית אל ראש המל"ל, כי הם פנו גם אלינו בעניין הזה. הוא בדק את הנושא ואמר: מבדיקת הפרוטוקולים, הם יבדקו, פשוט ייקחו פרוטוקולים ויבדקו את היקף השטח שתופסים הנאומים והדברים של שני הנציגים האלה, הם עוברים פי כמה על כל שאר נציגי הוועדה, וגם חלק מגורמי המקצוע, זאת אומרת שהדבר האחרון שאפשר להגיד הוא שלא נתנו להם להשמיע את קולם.

אני מאוד מצר על כך שאנשים, כשהם רואים שמה לעשות, דעתם לא מתקבלת, זו לא דעת הרוב, כולל כל הגורמים הביטחוניים שהיו שם, וגם נציגי צה"ל וגם נציגי התעשיות הביטחוניות, כולם התגבשו לכיוון אחד, והם חשבו אחרת. צריך לדעת במצב כזה להגיד: אוקיי, אני בדעת מיעוט.

היו מוכנים לרשום את דעת המיעוט במסקנת הוועדה. הם בחרו לפרוש. אני חושב שזו לא דרך ראויה והתנהגות לא ראויה. עכשיו, לגבי שאלתך קשה לי לנהל את הדיאלוג הזה. אני גם לא שומע מה אומרת חברת הכנסת כהן-פארן, ונדמה לי שאנחנו לא בשעת שאלות. אני כבר אמרתי שאני תמיד שמח להיות מוזמן לשעת שאלות. אנחנו לא. אמרתי, אנחנו לא. לכן, אני רק רוצה לסיים. לחלק האחרון של שאלתך, מה הלאה. קודם כול אני מאוד מקווה שראש עירית חיפה יעמוד בדיבורו.

לפני תחילת עבודת הוועדה, והיו כאלה שהתנגדו להקמת הוועדה ואמרו שזה מה שיקרה, שבסוף, כשדעתו לא תתקבל, אז נציגיו יפרשו, והוא יגיד שמסקנות הוועדה לא מחייבות אותו. הוא התחייב באופן ברור, גם במכתב שהוא שלח בזמנו לראש הממשלה וגם פומבית-ציבורית, שהוא יקבל את מסקנות הוועדה באשר הן. הוועדה אמרה מסקנות מאוד מאוד ברורות. היא אמרה שכל הדרכים להבאת האמוניה, כל שלוש השיטות שיש, הבאה באיזוטנקים, הבאה באונייה קטנה ופריקה למכליות כביש והבאה באונייה קטנה ופריקה בצנרת הקיימת למכלים הקטנים שקיימים היום במפעלים, כל שלוש הדרכים האלה קבילות מבחינה ביטחונית, חד-משמעית. הדבר השני, מה שהוועדה אמרה: הדרך הנכונה יותר מבחינה ביטחונית היא דווקא הדרך באונייה קטנה והזרמה בצנרת למפעלים. זו עמדה של ועדה מקצועית שראש עירית חיפה ביקש להקים אותה. הוא פרסם כרגע שהוא לומד את מסקנות הוועדה. אני מאוד מקווה שהוא יעמוד בדיבורו, וברגע שזה כך, יאפשר לתושבי מפרץ חיפה את הפתרון שהוא גם נכון יותר בטיחותית, זה אנחנו קבענו, כולל שני מומחים חיצוניים שאיתם התייעצנו גם בארץ וגם בעולם, וגם יותר נכונה, עכשיו מסתבר, מבחינה ביטחונית, כפי שקבעה הוועדה הזאת, ובסוף נשתמש בדרך יותר ביטחונית.

מה שקרה עם איזוטנקים, אומנם זה תקלות קטנות, אבל מה שקרה עם איזוטנקים בחודש האחרון רק פעם נוספת מוכיח שהדרך האלטרנטיבית בטוחה הרבה יותר ונכונה הרבה יותר,

לתושבי מפרץ חיפה, שחיים שם יום-יום.

אני מאוד מאוד מקווה שבעקבות מסקנות הוועדה הזאת ראש העיר קיבל מענה לחששות המוצדקים,

שהיו לו, שהוא לא סמך על העמדה שלנו בסוגיות ביטחוניות, ויש פה עבודה מאוד מאוד מאומצת של אנשי מקצוע, לא פוליטיקאים. אני לא התערבתי כהוא זה בעבודת הוועדה, כעיקרון.

לא ניגשתי, לא שאלתי, נתתי להם לעבוד באופן חופשי עד שהם שמו מסקנות. ואני קורא גם לבית הזה להתאחד סביב קריאה לראש עיריית חיפה בסופו של דבר ללכת לפתרון שהוא הנכון ביותר, הביטחוני ביותר והבטיחותי ביותר לתושבי חיפה ולתושבי מפרץ חיפה.

תודה, אדוני השר. תודה לשואלים. אני מתכבד להזמין את השר לביטחון הפנים חבר הכנסת גלעד ארדן להשיב על שאילתה דחופה מס' 429, מאת חבר הכנסת יוסף ג'בארין. נושא השאילתה: גל השרפות האחרון. בבקשה, אדוני יקרא את נוסח השאילתה. כבוד השר, המדינה החליטה לפצות באופן גורף את הניזוקים מגל השרפות האחרון מנובמבר 2016 כנפגעי פעולות איבה. השאלות שאני מעלה: 1. האם נקבע במשטרה או אצל גורמי הביטחון כי השרפות אכן הן תוצאה של פעולת איבה,

על בסיס לאומני? 2. מהי התשתית הראייתית שמבססת קביעה זו? 3. כמה כתבי אישום הוגשו נגד מבצעי השרפות? 4. האם בכלל היה כתב אישום על רקע לאומני נגד אזרחים ערבים? תודה, חבר הכנסת ג'בארין. חבר הכנסת ג'בארין שאל, בין היתר, אם זה נכון שמדינת ישראל החליטה לפצות את הניזוקים באותו גל שרפות שהתחולל לפני כשנה וחודש כנפגעי פעולות איבה. זה היה חלק מהשאלות. אני אתייחס, כמובן, לכל השאלות. אז קודם כול אני רוצה להזכיר שאני עניתי כאן על הנושא הזה בהרחבה בהצעה לסדר-היום, דומני לפני כחצי שנה, בפברואר או מרס, אולי יותר. לגבי פיצוי לנפגעי גל ההצתות, הפיצוי הזה הרי ניתן על ידי רשות המיסים במשרד האוצר, שהיא שקובעת את הסיווג של האירוע ואת האופי שלו, וההחלטה בתחום הזה לגבי הסיווג לצורך תשלום פיצוי לפי חוק נתונה בידיה של רשות המיסים.

לגבי השיקולים של רשות המיסים, אתה צריך לשאול את משרד האוצר.

על פי הנתונים,

אני ראיתי את השיקולים שלהם, הם הופיעו בכתבה בעיתון הארץ, והם פרסמו שיש להם שיקול דעת רחב, ברגע שכוחות הביטחון דיווחו להם שרוב השרפות, כפי שהם דיווחו לי,

וההערכה המקצועית של כוחות הביטחון היא שרובן הן על רקע לאומני, מבחינתם זה מספיק כדי לבסס את התשתית החוקית לשלם פיצוי כנפגעי פעולות איבה. הרבה פעמים גם בפיגועים משרד הביטחון מחליט בהתאם להערכות האלה, ולא ממתין לסיום החקירה ולהעמדה לדין ולהכרעה של בית המשפט, אלא מפצים את המשפחה בהתאם להערכות של כוחות הביטחון. לפי הנתונים שנמסרו לי ממשטרת ישראל, מהרשות הארצית לכבאות והצלה, עולה תמונה ברורה. אומנם הרבה זמן לא דיברנו על זה כאן וכבר הרבה זמן לא התווכחנו, אבל אפשר לחזור ולהתווכח, אם רוצים. בעקבות גל ההצתות והשרפות, כשאנחנו מדברים על פתיחת תיקים, כשיש למשטרה בעצם את החומר הראייתי שיכול לבסס חקירה, אז נפתחו 23 תיקים. 21 תיקים נפתחו בגין עבירת הצתה ושניים נפתחו בגין אלימות, הסתה להצתה. מתוך התיקים הללו שציינתי הוגשו כבר שבעה כתבי אישום בגין עבירת הצתה. תיק אחד עדיין בחקירה, ויתר התיקים נסגרו מחוסר ראיות מספקות. כמובן, אני כבר,

מסרתי את זה בכמה מסגרות, וגם כאן בבית הזה, אני מכיר את הטענה השקרית והמטעה כאילו אם לא ביססו כתבי אישום בכל החקירות אז לא היו הצתות, וגם ההצתות לא היו על רקע לאומני. הטענה הזאת כמובן משמשת את הטוענים כשזה נוח להם. כשזה לא נוח להם, וזה לא משנה שלפעמים מציתים משרדים של מפלגה מסוימת ביישוב ערבי או מציתים על רקע לאומני והחשד הוא נגד מתנחלים, למשל, כמובן שאז, העובדה שלא נמצאו עדיין ראיות או שלא הוגש כתב אישום לא מונעת מהטוענים להחליט כבר מה נראה להם ומה מסתמן, ככל הנראה. אני מקווה שבדיון הנוכחי אנחנו אולי נתעלה מעל הטענה המוזרה הזאת כאילו אם לא היה כתב אישום אז לא היה פשע. זה לא נכון. בהרבה הצתות, לצערי הרב, וגיליתי את זה לאחר גל השרפות הזה, בתחום ההצתות, אחד האחוזים הנמוכים ביותר של משטרת ישראל והפרקליטות, לצערי הרב, זה בתחום ההצתות המכוונות. בקושי 3% 5% מההצתות המכוונות, שאין מחלוקת על דעת כל גורמי המקצוע שהיו שם הצתות מכוונות, מגיעות לכתבי אישום.

כי הזירה היא קשה, כי הראיות נשרפות, כי קשה לאסוף טביעות אצבע או דנ"א בגלל זירת השרפה, וכנראה גם לא הייתה תשתית מודיעינית מספיק טובה במקרים האלה. יש היום תהליך של הפקת לקחים. אני מאמין ומקווה שבשרפות הבאות עם הצתות מכוונות אחוזי הפענוח כבר יהיו גבוהים יותר. בין זה לבין הסקת מסקנות מה היה שם אין דבר וחצי דבר. מה מטרת ההצתות?

אולי גם זה נותן תשובה?

כרגע,

אם אידרש, איכנס. תודה, אדוני השר. שאלות נוספות, האם יוסף ג'בארין?

וגם חברי הכנסת אלעזר שטרן ומסעוד גנאים, שאלות נוספות. השר בעצם מפנה אותי לרשות המיסים בשביל לבדוק שם את הבסיס העובדתי. אני אומר לכבוד השר שכנראה אין תשתית ראייתית שמבססת שההצתות, אם אתה קורא להן מכוונות, היו מכוונות על בסיס לאומני. החוק אומר שכדי שזה ייחשב פעולת איבה זה צריך להיות על בסיס לאומני. זה שההצתה הייתה מכוונת, זה עדיין לא מוכיח את זה. ולכן, כשאני מבקר את ההחלטה הזאת, אני מבקר את זה גם על בסיס משפטי של היעדר ראיות.

כשכבוד השר יצא באותו יום ודיבר על טרור מציתים, אני חושב שהפלגת והגזמת. זו גם הייתה הצהרה מאוד יהירה, כשעד היום, שנה אחרי השרפות, אתה לא מראה שום הוכחה, שום הוכחה, שזה אכן היה על בסיס לאומני. תודה, חבר הכנסת יוסף ג'בארין. חבר הכנסת אלעזר שטרן, בבקשה,

אדוני השר, אני רוצה לדבר איתך על שרפות אחרות, על הצתות מפוענחות, על השרפה שראש הממשלה שורף את המשטרה שאתה אחראי לה. השרפה מפוענחת. אני יכול לשאול את השאלה הזאת, אני יודע שהיא לא נעימה. אני חושב שגם יש לנו אם לא שירות כבאות, לפחות כבאי אחד שיכול לעמוד שם, וזה השר לביטחון פנים. ואני שואל: כשראש הממשלה זורק את חוקרי המשטרה לפח יחד עם ההמלצות שלהם, כשהוא מפורר את המשטרה כעוד תחנה בדרך לפירוק מוסדות אחרים, שאומנם אתה לא אחראי להם אבל למשטרה אתה אחראי, ובמונחים שלי אולי אתה המפקד העליון שלה, ואני מכיר את המירכאות שצריך לשים פה ואני שם אותם פה, אבל אני אומר, אני שואל את עצמי, אני מניח כמו רבים מאזרחי מדינת ישראל: איפה השר לביטחון פנים? איפה האחריות שלו לשרפה הזאת, להצתה הזאת, שהיא מפוענחת והנזק שלה לא פחות גדול מכל השרפות שנשאלת עליהן כאן קודם?

תודה, חבר הכנסת אלעזר שטרן. חבר הכנסת מסעוד גנאים, בבקשה, אדוני. אני ודאי מזכיר לשר שהוא חייב להתייחס לנושא השאילתה המקורית אבל אין חובה להתייחס מייד לשאלות הנוספות. אבל יש לו רשות, הוא יכול להתייחס.

אני דווקא היום לא אתחיל בביקורת אלא להפך, אני מברך, מברך את המשטרה על זה שהם פענחו ותפסו את הרוצח שרצח את יוסף גטאס מחיפה לפני כחודש. אתמול שמענו בחדשות וקראנו שהמשטרה סוף-סוף תפסה את הרוצח, וזה טוב. אז אנחנו רוצים את הדוגמאות האלה. שאר הרציחות, אדוני השר, הם שיעבירו לאנשים לחברה הערבית,

בלהיאבק ברצח. רק לפני כמה ימים נרצח אזרח בג'יסר א-זרקא, ובכל יום. אם המשטרה רוצה לתקן ולשפר את התדמית שלה בחברה הערבית, ואנחנו רוצים, עכשיו אני לא מדבר על הוויכוח בקשר לתחנות המשטרה, זה ויכוח אחר, אבל אין ויכוח בכל החברה הערבית שעל המשטרה להתערב ולעצור את גל הרציחות ואת כל גל האלימות. אני נותן משל, למשל בעיר שלי,

שהיא בדרך כלל עיר שקטה שאין בה כל כך הרבה אלימות או רצח, זה כחודש מישהו החליט,

אולי כנופיה,

כל יום יש שוד, כל יום יש זריקה של רימון פה,

כאשר אזרח, ובזה אני מסיים, בא למשטרה עם צילומים: הינה הם,

3, המשטרה מחכה ומחכה,

לא ראיות. רוצים שלאנשים באמת יהיה אמון במשטרה? שתהיה המשטרה רצינית, זריזה, מהירה בלחשוף את הרוצחים. לא שמעתי סימן שאלה בסוף. תשאל: האומנם? אמרתי לו איך, מה לעשות. תודה, אדוני. בבקשה, אדוני השר יתייחס. אני אתייחס בקצרה. ראשית, להערתו של חבר הכנסת ג'בארין. אני אמרתי את אשר אמרתי ושום דבר לא בדיתי מליבי, אלא הכול התבסס על הערכות מקצועיות של כל גורמי הביטחון. ציינתי שכן הוגשו כתבי אישום, ואותם כתבי אישום, חברת הכנסת ענת ברקו, אני באמת עם הרבה סבלנות, אבל אני אתחיל להוציא אותך כל הזמן מהמליאה. גם אתמול,

את כל הזמן ברשות הדיבור, גם כשלא נתתי לך. הוגשו כנגד פלסטינים או כנגד ערבים ישראלים. במקרה של ערבים ישראלים זה לא בהכרח היה הצתה מכוונת על רקע לאומני. מעולם לא אמרתי את זה, גם לא אז. אבל העובדה, וחלק מזה זה השיח הציבורי, שכשאנחנו מסתכלים על כל המדינות, או הרשויות, הרשות הפלסטינית, מסביב למדינת ישראל, לבנון,

הרשות הפלסטינית, שתנאי האקלים בהן באותו חודש היו אותם תנאי אקלים, אבל רק במדינת ישראל היו עשרות שרפות, עשרות, ואתה מחבר את זה לגל ההסתה ברשתות החברתיות, האשטגים כמו burn Israel ואחרים, פלוס כתבי אישום, פלוס העובדה שחוֹזִי אווירי מראה דמויות מגיעות מצידה המזרחי של הגדר, פלוס זה שרוב השרפות,

הן ביישובים יהודיים,

רובן המכריע, חייבה את המסקנה והערכה המקצועית, לא שלי, אלא אני נשענתי על הערכות המקצועיות האלה. אני מציע שבמקום להמשיך להתפלמס ולהתווכח על זה, כי זה חסר תכלית, שכל אחד יעשה את הפקת הלקחים שלו, איפה הוא יכול לשפר ולהשתפר. כחברי כנסת ושרים אני מציע שהדבר החשוב והדחוף,

לציבור הערבי, הוא שאנחנו נצליח ליישם את תוכנית המשטרה ושלי להגברת שירותי האכיפה ובמאבק בגורמים האלימים בחברה הערבית. בעיניי זה הדבר החשוב ביותר, ובזאת אני ממוקד. מי שמאז מעורר את השיח כל הזמן, שבעיניי אין לו שום תועלת חוץ מאשר לריב, זה בדרך כלל אלה שמעוניינים לתקוף אותי. זה לא ישנה את עמדתי. אני שמעתי את השב"כ, שמעתי את צה"ל, שמעתי את המשטרה, שמעתי את רשות הכבאות וההצלה והחוקרים שלה.

זו הערכתם המקצועית, וכתבי האישום שכן הצליחו לייצר מאז הולכים בדיוק לכיוונים הללו. הרי ברגע שאין לך ראיות מרגע האירוע אלא אתה מבוסס על הודאה של פלסטיני שמודה שהוא הצית, והוא מספיק חכם לא להגיד שזה על רקע לאומני, כי הוא לא רוצה להיות מורשע לפי חוק הטרור, אלא הוא מעדיף להיות מורשע על פי סעיף האישום בחוק העונשין של הצתה, כי זה פחות שנות מאסר,

אז מי שרוצה מזה לעשות קמפיין, שיעשה קמפיין. אני לא מתכוון להמשיך להתווכח על כך. ידידי חבר הכנסת אלעזר שטרן, אני לא מצפה לציונים, לא ממך ולא מראש המפלגה שלך, שתמיד נזכרים כשנוח לכם בשלטון החוק, ופחות נזכרים כשלא נוח לכם. אני לא מתכוון ללכת אחורה שנים רבות וחקירות רבות ולשאול מתי קולכם נשמע ומתי קולכם לא נשמע. אין לי כוונה כזאת. שוב, לא מתכוון להפוך את זה לפולמוס. לא צריך ציונים מכם. אני מגבה את משטרת ישראל מיום כניסתי לתפקיד. אני אומר מעל כל במה שאני חושב שהמשטרה עושה את תפקידה, וזה תפקידה, ואני לא מטיל דופי בתפקידה. אני יכול להיכנס, אבל אתה לא תקבע את העיתוי, כי זה גם לא במסגרת השאילתה. אני אעשה זאת בימים הקרובים, אבל זה מצריך הסבר קצת יותר מעמיק לדברים שראש הממשלה אמר אתמול, כי חלק מהדברים שהוא אמר, יש בהם צדק, וצריך להסביר אותם בצורה מעמיקה יותר לציבור. כנראה, חלק, חלק. אני לא שלם עם כל האמירות ואני לא שלם עם הסגנון או הפרשנות שיכולה להינתן לדברים הללו, אבל הנושא הוא נושא יותר מורכב מאיך שאתה מנסה להציג אותו. וזה נכון שלהמלצות המשטרה, דרך אגב, בחקירה שבה הסמכות על פי חוק נתונה ליועץ המשפטי לממשלה, אין מעמד וגם אין המלצות,

יש סיכום חקירה. ויש, חבר הכנסת אלעזר שטרן, מספיק.

כפי שאמרתי, הנושא הזה יותר מורכב, ואני בהחלט אתייחס אליו בימים הקרובים. נדמה לי שעניתי על כל הנושאים שעלו.

תודה, אדוני היושב-ראש. שם זה מספיק מורכב. תודה לשר לביטחון פנים. אני מתכבד להזמין את סגן שר האוצר חבר הכנסת יצחק כהן, אלא אם כבר ענית באופן פרטי, לעלות לדוכן ולהשיב על שאילתה דחופה מס' 425, של חבר הכנסת עודד פורר. הנושא: הכנסות רשות מקרקעי ישראל מתחילת הקדנציה. בבקשה, אדוני יקרא את נוסח השאילתה. תודה, אדוני. אדוני סגן השר, מאז תחילת הקדנציה מכרה מדינת ישראל אלפי דונמים של קרקעות. ברצוני לשאול: 1. מה היו הכנסות רשות מקרקעי ישראל מתחילת הקדנציה מאותה מכירת קרקעות? 2. למה ההכנסות הללו יועדו, אם בכלל? תודה. בבקשה, אדוני סגן השר. תודה, אדוני היושב-ראש. חברי חבר הכנסת פורר, יש לי פה דוח הכנסות והוצאות לפי שנים, הכנסות שוטפות, הוניות. בשנת 2015 סך ההכנסות, 9 מיליארד ו-414 מיליון, בשנת 2016 סך ההכנסות, 9 מיליארד ו-514 מיליון, עד 18 בדצמבר 2017, לעת הזאת, 15 מיליארד ו-82 מיליון. הוצאות: סך ההוצאות ב-2015, 5 מיליארד ו-939 מיליון, ב-2016, 8 מיליארד ו-75 מיליון, נכון ל-18 בדצמבר 2017, 10 מיליארד ו-309 מיליון. תודה לסגן השר. שאלה נוספת,

וגם לחבר הכנסת יוסף ג'בארין שאלה נוספת. ראשית, אדוני לא ענה על שאלתי.

השאלה שלי הייתה לאן יועדו כל ההוצאות. זאת אומרת, אני אסביר. רגע, רגע. סגן השר יקשיב לשאלה הנוספת. הרי אתה הקראת הוצאות משמעותית פחות מהכנסות. זאת אומרת, ישנה שארית יפה של מספר לא מבוטל של מיליארדי שקלים, והשאלה היא לאן יועדו ההכנסות האלה. זו הייתה השאלה המקורית. לגבי עניין אחר, שגם הוא קשור בנושא הקרקעות, אני מבקש את תשובתך ככל שתוכל לתת אותה פה: בתקופה הקרובה הולכים לאשר בוותמ"ל ובקבינט הדיור תוספת של 2,400 יחידות דיור ביישוב אבו גוש. אין שום צורך, מבחינת תושבי אבו גוש, באותו היקף של יחידות דיור, למה? הגידול הטבעי באבו גוש ידרוש בערך 30,

בגלל שזה אבו גוש? אדוני סגן השר, תן לו לשאול ותתייחס. 30, 40 יחידות דיור בערך בשנה. המשמעות היא יבוא של תושבים,

יהיו ממקומות שלא כל כך אוהדים את מדינת ישראל, שישבו על כביש מס' 1,

הייתי אומר, במרקם היישובי של אבו גוש עצמה. בהקשר הזה אני רוצה לדעת גם מה ההתייחסות, למי מיועדות אותן 2,400 יחידות דיור, כי ברור לחלוטין שזה לא לתושבי אבו גוש. תודה, אדוני. חבר הכנסת יוסף ג'בארין, בבקשה, ואז נשמע את סגן שר האוצר. כבוד סגן השר, העלינו בזמנו את הנושא של ההכנסות מנכסי הווקף המוסלמי, לרבות אלה שבמסגרת רשות מקרקעי ישראל. צר לי שעד היום לא התקדמנו ולא קיבלנו שום נתון. אני מקווה שהנושא הזה עדיין נמצא על שולחנך,

אז לפחות להמשיך ללוות אותו.

בבקשה, אדוני סגן שר האוצר.

לגבי עודף הכנסות על הוצאות, אני אגיד לך שב-2015 היה עודף הכנסה על הוצאה של 3 מיליארד ו-475 מיליון, ב-2016, 3 מיליארד ו-439 מיליון, נכון ל-18 בדצמבר 2017, 4 מיליארד ו-330 מיליון.

אני מצרף את פירוט ההוצאות וההכנסות, תוכל לקבל את זה מהפרוטוקול. זה יצורף לפרוטוקול. לגבי השאלה של אבו גוש, אני, לאן יועד?

המינהל מעביר את העודף לבעלים: המדינה וקרן קיימת. הוא מעביר אליהם את העודפים. זו כבר שאלה שאתה צריך לשאול אותם, מה הם עושים עם הכסף. לגבי המדינה, זה עובר לחשב הכללי, והוא יודע מה לעשות עם זה. בדרך כלל הוא מוריד את החוב.

עם הכספים האלה הוא מוריד את החוב, החוב הלאומי.

אנחנו הולכים ומשתפרים בעניין הזה, אתה לא מקשיב לי. זה עובר לחשב הכללי. באתי לסייע לו בעניין אבו גוש.

אתה שואל אותי שאלה שאני לא מכיר אותה, אני לא מכיר את הפרטים. אבל אני לא רוצה שאתה תפלה בין אזרחי המדינה. זה לא נראה לי הגון. אני מבין שהאג'נדה שלכם אחרת, אבל אנחנו נגד אפליה. האג'נדה, אוקיי.

אם תרצה את הדוח, תוכל לקבל אותו מהפרוטוקול. תודה.

לא, עד כאן. אנחנו מודים לסגן שר האוצר. אתה תוכל להעביר תשובה בכתב לחבר הכנסת פורר לגבי אבו גוש, כמקובל. זאת הייתה שאלה נוספת שלא קשורה לשאילתה המקורית. שר התחבורה והבטיחות בדרכים חבר הכנסת ישראל כץ יעלה לדוכן והשיב על שאילתה דחופה מס' 426, מאת חבר הכנסת זוהיר בהלול. נושא השאילתה: ליקויים בטיחותיים

הרכבת באזור אצטדיון כדורגל בעכו. אדוני השר, איה אבו דבוס, בת 17, קיפחה את חייה בדריסת רכבת באזור מסילת הרכבת שליד אצטדיון הכדורגל בעיר. באזור אין שילוט ואין גידור. שאלתי היא כדלקמן: 1. מדוע האזור איננו מגודר ואיננו משולט? 2. מהו גורל הגידור והשילוט באזור, שבשל סמיכותו לאצטדיון מגיעים אליו הרבה אנשים? תודה, אדוני. בבקשה, כבוד השר. אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת בהלול, קודם כול אני מביע השתתפות בצער המשפחה ואת תנחומיי, כמובן, על פטירתה של הנערה שנדרסה. בלי להתייחס ספציפית למקרה הטרגי של פגיעה באדם, שאירע במרחק כמה מאות מטרים מאצטדיון עכו ושנחקר עדיין בידי המשטרה, מובהר: 1. גידור מסילות על ידי רכבת ישראל נעשה לפי הוראות הרשויות המוסמכות ולפי פרמטרים מוגדרים ונסיבות ספציפיות לכל מקום. רכבת ישראל מגדרת קטעי מסילה על פי הפרמטרים העקרוניים האלה:

חציצה בין המסילות לבין בתי מגורים, מגרשי משחקים, בתי ספר ומבנים קהילתיים שצמודים למסילות,

חציצה בין המסילות לבין שבילי נסיעה, הליכה ורכיבה שצמודים למסילות,

חציצה בין המסילות לבין שטחי מרעה שצמודים למסילות,

אמצעי להתמודדות עם פריצות חוזרות ונשנות של תחום המסילה ועם מעברים בלתי חוקיים של הולכי רגל וכלי רכב על המסילה,

הגנה על המסילות באזורי קו התפר. בהתאם לפרמטרים אלו ולנסיבות הספציפיות בשטח נעשה שימוש באמצעים שונים: גידור, בניית חומה, חפירת תעלה וכיוצא בזה. למרבה הצער, במקרים רבים מוקמת גדר לאורך המסילה לפי הפרמטרים האמורים, אך היא נפרצת פעם אחר פעם על ידי גורמים מפרי חוק או על ידי אזרחים המסכנים את חייהם ונכנסים לתחום המסילה למרות הגידור. יש גם מקרים רבים שבהם אף מפורקות ונגנבות גדרות בידי גנבי מתכות. יודגש כי כמו כבישים מהירים, גם מסילות הרכבת מסוכנות ביותר להולכי רגל. הולך רגל הנכנס לתחום המסילה מסכן את חייו, כפי שהוכח שוב, למרבה הצער, במקרה הנדון, והוא עלול אף לסכן אחרים. מרחק העצירה של רכבת מהירה עלול להגיע לקילומטר ואף יותר מכך, עובדה המקטינה מאוד את הסיכוי שנהג רכבת יצליח לבלום בלימת פתע ברכבת שמשקלה מאות טונות ולהימנע מפגיעה במי שנכנס לתחום המסילה שלא כחוק. רכבת ישראל פועלת כל העת ותמשיך לפעול, יחד עם המשטרה ורשויות נוספות, כדי להסביר בקרב קהילות המתגוררות סמוך למסילות הרכבת את הסיכון הרב שבכניסה שלא כחוק לתחום מסילות הרכבת, כדי להטמיע התנהגות נכונה ובטוחה בקרבת המסילות. 2. אשר לאזור אצטדיון עכו, יצוין כי האצטדיון עצמו מרוחק מן המסילות באופן שאינו מצריך גידור על פי הפרמטרים. עם זאת, באזור חלקו הצפוני של האצטדיון אכן הוקמה גדר, בשל תופעה חוזרת ונשנית של חציית המסילות באופן בלתי חוקי על ידי רוכבי סוסים, תופעה שאין לה קשר לבאי האצטדיון. שאלה נוספת, חבר הכנסת זוהיר. גם אני, אדוני השר, משתתף בצערה של המשפחה ומצטרף לתנחומים שאתה משגר מבניין הכנסת אל המשפחה היקרה מעכו.

כאשר דיברת על הולכי רגל שמפרים חוק ועוברים על המסילה בניגוד לחוק, אנחנו יכולים כמובן לדבר על ילדים, שאינם שועים כמובן לחוקים ולנדרש בחוק, גם הם נתונים לעיתים תחת אותה סכנה. אנחנו לא רוצים לדבר חלילה,

עם הרבה יגון והרבה צער אני אומר, בעתיד הקרוב על עוד תאונה. ולכן, כאיש שמוביל מהפכה בארץ בענייני תעבורה ובטיחות, אדוני השר, נדמה לי שהעניין הזה של גידור אותו מקום ספציפי הוא דבר שאתה יכול באמת להורות לגורמים הפועלים תחתיך, כדי לסלק אחת ולתמיד את אותו מפגע בטיחותי.

שאלה נוספת לחבר הכנסת מסעוד גנאים.

כבוד השר, אני רוצה להעלות פה את העניין של הפקקים. יש כמה מקומות איפה שהיישובים הערביים, כמו כביש 754,

כפר כנא,

שם יש עבודות, התחילו בעבודות, אבל עדיין הפקק הוא איום. אני רוצה להעלות גם את עניין הפקק בכניסה המערבית לעיר שלי סח'נין. אדוני מציע להפסיק את העבודות? לא להפסיק, לזרז. לא לא לא, הבקשה היא לזרז. זו השאלה בסוף, זו השאלה בסוף. אבל יש גם פקק לא פחות קשה ומאוד חמור, וזה בכביש 805, בצומת יובלים, בכניסה המערבית לעיר סח'נין, העיר שלי. הפקק שם מזמן נהפך לטרגדיה יומית, ואני חווה אותה גם כאשר אני בא לירושלים לכנסת. אלפי אזרחים ונהגים סובלים יום-יום, והסבל גדול יותר לאלה שנוסעים לעבודתם וחייבים להגיע בזמן, כמו מורים או פקידים ואחרים. היו לי כמה ישיבות בחברת נתיבי ישראל, הייתה התקדמות טובה בנושא, שיתחילו לפתח את הכביש ולהוסיף עוד נתיבים, והחליטו שהתחלת העבודה תהיה בסוף החודש הזה, אבל אתמול לצערי אמרו לי שיש עיכובים בגלל התנגדות המועצה האזורית משגב. אני מקווה,

שהמשרד שלך יתערב ויזרז את העבודה שם כדי להקל את הסבל של אלפי אזרחים ונהגים באזור.

שאלה נוספת לחבר הכנסת חיים ילין. כבוד היושב-ראש, כבוד השר, שאלתי היא מאוד פשוטה אני יודע שאתה מעורב ומנסה לקדם את זה, אבל עד היום לא קיבלתי תשובה: ביום בהיר אחד העלו את המחירים של הנסיעה ברכבת או ביטלו את הסבסוד, האוצר ביטל את הסבסוד של כרטיסי הרכבת, לכל אזרחי הדרום, במיוחד בעוטף עזה, דבר שאתה הובלת יחד עם המסילות. התשובות באוצר נראות לי הזויות. מאשימים אותך, ואתה אומר לי: זה האוצר. אוקיי, לא אתה, איך אומרים? אני איאלץ שלא לקבל את עדותך בעניין. לא נראה לי שהאשימו אותי, למרות שאתה מאוד אמין על פי רוב. אני אומר את האמת. אם האוצר ירצה להאשים אותי, הוא יודע לעשות את זה באופן ישיר. אלו התשובות שאני מקבל, כבוד השר. אני מקווה שתהיה פה תשובה. הערה, עכשיו זו לא שאלה,

שמעתי היום שרכבת העמק מצליחה בצורה בלתי רגילה. אני מזכיר לך, מסילה אחת, בגלל שהאוצר לא רצה לתקצב. גם בעוטף עזה הייתה לנו מלחמה דומה, ומזלנו שעשו שתי מסילות. אני אומר שהגיע הזמן שהאוצר יסתכל קדימה. מדינת ישראל לא מסתיימת עוד שנתיים, מדינת ישראל צריכה למצוא את האופק לילדים,

לדורות הבאים. אבל אני אשמח לקבל תשובה לגבי כרטיסי הנסיעה של הרכבת.

טוב, אז לגבי השאלה הנוספת של חבר הכנסת זוהיר בהלול, אני הפרדתי הפרדה עם גדר באמצע בין התשובה העקרונית לבין נסיבות המקרה. אמרתי: נסיבות המקרה נחקרות על ידי המשטרה, וצריך לאפשר להשלים את החקירה.

שחלק מהתוצאות יהיו הפקת לקח שיש לו משמעות תשתיתית, כמובן שגם נפנה לכיוון, אבל לא כדאי להקדים את המאוחר בעניין הזה. מבחינת העקרונות, הם מאוד ברורים, והרכבת מחויבת במימושם. כפי שהיא העבירה את התשובה, היא עומדת בקריטריונים. האצטדיון הוא לא הדבר שמחייב גידור, למרות שעשו את זה בחלק הצפוני, בגלל רוכבי הסוסים, ולא בגלל הבאים לראות את משחקי הכדורגל המשובחים בעכו. לגבי התיאור של ביצוע הכביש ביובלים, סח'נין וכו', קודם כול, כל האזור שם מתפתח, ותיארת את סוללים ריינה כדי לתאר מיזם מאוד משמעותי, שמושקעים בו מאות מיליוני שקלים, כדי להמשיך ולחבר ולהפוך כביש אדום לכביש בטוח ולאפשר תנועה, ואנחנו עושים את זה. ומאחר שאתה מודע למדיניות שבעקבותיה התקבלה ההחלטה ותוקצב תקציב לעשות גם את כביש יובלים כאחד מהפרויקטים שאנחנו עושים שם, אז אנחנו, חברת נתיבי ישראל ערוכה לביצוע, היא מתוקצבת, והיא כפופה לאישור רשויות התכנון. אם רשות, אני מסתמך על מה שאתה אומר, אני לא מכיר, מביעה התנגדות מנימוק כזה או אחר, אז דנים בהתנגדות,

וככל שייגמרו הדיונים באותן רשויות תכנון יותר מהר, נתיבי ישראל תוכל ליישם את המדיניות של חיבור ופיתוח. אני חושב שבאזור ההוא יש פיתוח מאוד רחב ומשמעותי של כבישים, רכבות. לא היה מעולם חיבור כזה של כל הגליל על כל חלקיו לכל שאר מדינת ישראל,

לגבי השאלה של חבר הכנסת חיים ילין, מלבד ההערה שהערתי באמצע, אכן, אני יזמתי את ההוצאה לדרך של רכבת הנגב. היא הייתה תקועה שנים. לא רק שהיא הייתה תקועה, גם ביטלו אותה, פיזרו את הקבלנים שהתחילו ולא חשבו לעשות אותה. היה לי ויכוח מאוד נוקב עם אלה שהיו אחראים באוצר, בעיקר הדרגים הפקידותיים הבכירים, שאמרו שזה לא כלכלי ואף אחד לא ייסע בה ולא רצו לאפשר. כשהצלחתי להתחיל להתניע, אז רצו, טוב, שתהיה מסילה עד שדרות, ואחרי זה אולי עוד מסילה אחת בודדת עד נתיבות. בקיצור, אחרי מלחמה שהובלתי, ואתה היית גם ראש רשות באותו אזור, מתוך הרעיון לחבר את כל המדינה ולאפשר לאנשים לגור,

לחיות בכל מקום, בוודאי באזורים כאלה, שמאותגרים, אכן בוצע המיזם ושתי מסילות נסללו, ובאר שבע חוברה לאשקלון באמצעות תחנות באופקים,

התחלנו משדרות, אפשרנו נסיעות חינם, במקרה בתחנה הזאת, תקופה מאוד ארוכה, בדרך כלל יש שלושה חודשים, בגלל הנסיבות והחלקיות של הפעלת הרכבת, ובסופו של דבר גם הצלחתי לסכם עם שר האוצר משה כחלון שנאפשר באותם מקומות פריפריאליים במובהק, חדשים, אחרי תקופת ההרצה של שלושה חודשים, נסיעות ב-50% עלות. ראיתי בזה חשיבות להתאקלמות וליכולת של התושבים לבוא ולגור או לצאת ולעבוד ולהתחבר לכל המקומות. המקום הראשון שזה הסתיים זה שדרות. עוד לפני זה פניתי וביקשתי, כמובן, להמשיך את זה, לחמש שנים, לפי אותו עיקרון שכשאנשים באים לגור או נשארים לגור, הם צריכים את אותו זמן כדי להתארגן, וזה גם יהיה תמריץ לאנשים לגור שם. הדיונים התנהלו עוד לפני פקיעת המועד, ומתנהלים ומנסים לחפש דרך לאפשר את זה. אני חייב לומר שעכשיו משרד האוצר מאוד מתנגד להאריך את זה באופן נקודתי, שדרות, נתיבות, אופקים, ובעוד שנה כל מסילות רכבת העמק באזור יוקנעם, כפר יהושע, אזור כפר ברוך, מגדל העמק, עפולה, בית שאן, עכשיו גם כרמיאל, כי הוא אומר שזה מפלה מול מקומות אחרים, בעיה מאוד גדולה מבחינה רוחבית וכו'. אני כמובן משמיע את הטיעונים. ולכן, כרגע, ישראל, רגע, אני מעדכן.

אני מעדכן אותך, פשוט. כרגע המהלך שהאוצר כן מוכן לו

לטפל בכל הנסיעות הבין-עירוניות, זה מהלך שהכרזנו עליו, ששם הוא רוצה להחיל, הוא אומר שהתוצאה תהיה מאוד דומה, כלומר, לתת כרטיס, כמובן חופשי-חודשי, אבל לתת כרטיס חופשי-יומי, שבו כל אחד יוכל לנוע בתחבורה ציבורית עד תחנת הרכבת, נגיד בשדרות, זה יהיה בכל הארץ, אגב, וגם יוכל לנסוע ברכבת משדרות, נגיד עד תל אביב, יוכל לנוע בתחבורה הציבורית הפנימית כולה בתל אביב ללא הגבלה, בתל אביב או בכל מקום שאליו הוא נוסע, לחזור חזרה ברכבת, לנסוע בתחבורה ציבורית משדרות לכל מקום, וכל זה במחיר אטרקטיבי שסך העלות, אם נכלול בעצם את החינמיוּת עכשיו של כלל התחבורה הציבורית בנוסף לרכבת, זה אמור לייצר את אותם 50%, פחות או יותר. זה מהלך שכבר גובש עם האוצר. אני ביקשתי: בינתיים תאריכו עד התוקף את מה שקיים. כרגע עוד אין את אותה הסכמה, ולכן כרגע שם יש איזשהו תווך באמצע, אבל בכל מקרה, העיקרון הבין-עירוני הזה נקבע, והוא מאוד משמעותי בדבר הזה. אני עדיין מנסה, וגם אתם מנסים, כמו שאתה מעיד, שקודם כול יאריכו את אותה הנחה עד שהסידור החדש ייכנס לתוקף, למרות שאני מקווה שהוא ייכנס. מבחינתי, אני דחפתי להקים את רכבת הנגב, כמו את שאר הרכבות בפריפריה, ואת הרכבת מירושלים, כדי לאפשר לאנשים להתחבר מכל מקום. כמובן, כל הרכבת מתפתחת בישראל, ויש לנו צרות טובות. אלה שאמרו שאף אחד לא ייסע, היום צריכים לסייע לנו לתת פתרונות למאות אלפים שנוסעים. אגב, ברכבת העמק הנתונים מדהימים, וגם ברכבת הנגב, וגם לכרמיאל, מאות אלפים,

כבר זה עובר מיליון נסיעות בסך הכול לשנה בכל מקום. זה רק מראה שכאשר מדברים על פיתוח תחבורה ציבורית ובטיחות בדרכים והחלפת השימוש ברכב פרטי בשעות העומס שהמערכות האלה עושות את העבודה. כמובן שתדירות הרכבות ותוספת הקרונות, ותוספת לתנאי מעבר למסילות, אלה דברים שמתפתחים תוך כדי. אני חושב שההחלטה הזאת והביצוע הוכיחו את עצמם. אני גם עשיתי פיילוט של רכבת אחת בבוקר שתיסע באופן ישיר.

רק 20% מהנוסעים נוסעים לתל אביב, צריך להבין. תמיד צריך לדעת את הנתונים. להם יש את הפתרון הזה, ואחרים רוצים דווקא לנסוע לאשקלון, לנסוע לאשדוד, לנסוע לראשון לציון, דווקא למקומות האלה, ואנחנו מלווים את זה ומקדמים את זה. אבל אני חושב באמת שרצוי היה שייתנו פתרון לתווך, והפתרון שכבר סיכמנו עליו יכול לתת לא רק לשדרות, נתיבות ואופקים אלא גם לאשקלון, גם לבאר שבע, אם אני לוקח את כל המסילות שם, גם להבים רהט, גם דימונה, לכולם אפשרות להתחבר במחירים אטרקטיביים. תודה רבה. אנחנו עוברים לנושא הבא, לחקיקה. אנחנו עוברים להצעת חוק העונשין (תיקון, תקיפת עובד חינוך), התשע"ו 2016, של חבר הכנסת מרדכי יוגב. בבקשה, חבר הכנסת מרדכי יוגב, יש לך עד עשר דקות. להצעת החוק יש הצעת חוק מוצמדת של חברת הכנסת איילת.

תתחיל לדבר, וכשיגיע השר אני אפעיל את השעון.

בהצעת חוק לא ניתן, אז יש לך עד עשר דקות.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אורחים, חנוכה שמח. בפתח דבריי אני מבקש להודות גם לשר החינוך השר נפתלי בנט, שלקח את הצעת החוק שלנו, שיזמנו כבר לפני למעלה משנה, וקידם אותה לטובתם של המורים, לחזק את מעמדם של המורים בישראל. בעשורים האחרונים, ובשנים האחרונות, כפי שהתוודענו מתוקף חברותנו בכנסת, עלתה לצערנו רמת, נקרא לה חוצפה, וממנה, האלימות שהופעלה כנגד מורים ומורות בישראל, ואף האלימות כנגד עובדי מערכת החינוך בשירותים נוספים, הן מצד תלמידים הן מצד הורים. חס וחלילה שלא נכליל, רוב מערכת החינוך היא מערכת מצוינת, אבל התופעה התרחבה עד כדי מספרים שאני מייד אמנה אותם, שאי-אפשר לעבור לידם. בשנת 2016, על פי סקר שקיבלנו את נתוניו, תוצאות מחקר שפורסם ב-24 ביולי 2016, היו 34,400 מקרי אלימות מילולית כלפי מורים בעל-יסודי, היו 4,800 מקרי פגיעה ברכוש במוסדות חינוך. אלה מספרים מבהילים, וגם אם הם מוגזמים, הם מספרים גבוהים. היו כ-3,000 מקרים של אלימות פיזית מצד תלמידים או הורים כלפי מורים. רק אמש, אתמול בערב, התוודעתי לגודל התופעה במגזר הערבי והבדואי. שוחחתי עם הורה בדואי מהצפון, והוא אמר לי, הוא התוודה לפניי, שהוא מאוד רצה לעבוד בכפרו, ומהלחצים בכפרו, ואפילו מאלימות שהופעלה כלפיו, הוא הלך למקום אחר, לכפר אחר, וגם שם הוא נתון ללחצים,

הוא אמר לי בסוד: כבר הייתי חשוף לאלימות, אבל זו הפרנסה שלי, וזה חלק מההתמודדות שלי, וזה קשה, כך הוא אמר לי. מתוך התקשורת הגלויה שאסף עוזר שלי בחודש האחרון, ארבעה מקרים:

בכפר מרר שבגליל, נפצעו שני מורים שניסו להפריד בין שני תלמידים ניצים והותקפו על ידם, והמורים נאלצו להתפנות לבית חולים עם פצעי שברים, בבית ים הותקפה מורה על ידי תלמיד. התלמיד בעט בה וסדק את מרפקה. כל זה מהעיתונות הגלויה של החודש האחרון, נובמבר, בבאר שבע תקף תלמיד מורה במוט ברזל עד שהמורה איבד את הכרתו. התלמיד נעצר, באילת תקף תלמיד כיתה ג' מורה בהיריון, בעט בה בבטנה. במזל לא קרה דבר לתינוק. היא הובהלה לבית חולים לבדיקה. בדברי ההסבר, או לתוכן החוק, סעיף 382א לחוק העונשין קבע עונש של שלוש שנים מאסר לתוקף עובד ציבור כאשר התקיפה קשורה למילוי חובתו, לתפקידו של הנתקף.

אנחנו מבקשים להחמיר בכך, ולהביא את התוקף עובד חינוך בזמן עבודתו והתקיפה קשורה למילוי חובתו או תפקידו של הנתקף לחמש שנים. לעניין סעיף זה,

כהגדרתו בחוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט 1969. התופעה המגונה הזאת של תקיפה עובדי חינוך, אם בזמן עבודתם על ידי תלמידים או הורים, אם מעבר לזמן עבודתם, כפי שאמרתי, אינני רוצה להכליל את כל מערכת החינוך, היא מערכת נהדרת, אבל היא עברה למספרים גבוהים שאי-אפשר לעמוד על ידם. כחלק מהניסיון לשקם את מעמדם של אנשי החינוך, ועל מנת להרתיע את המבקשים לפגוע בהם,

הצענו להחמיר בעונשם, אני וחבורת חברי כנסת נוספים, ולהעמידו על חמש שנים, ללא צורך בקיומן של נסיבות מחמירות נוספות שיידרשו ביחס לתקיפת עובדי ציבור אחרים. אני רוצה להזכיר ולומר, וגם להודות: הצעת חוק זהה הונחה על ידי חבר הכנסת זבולון אורלב כבר בכנסת השמונה עשרה, וגם בכנסת התשע עשרה על ידי חברת הכנסת איילת שקד וחברי כנסת נוספים, אלא שהכנסת התפזרה והחוקים לא הועברו לחקיקה. מקצוע ההוראה והחינוך היה מאז ומעולם,

ה-מקצוע, החשוב ביותר בעם ישראל, ואני חושב שבכל האומות. כך צריך שיהיה. המורים והמורות הם השליחים שלנו, שליחי ההורים, והם שם בשבילנו. עם כל ההתמודדות עם הערכים והחומר הנלמד, עם המשמעת בכיתה,

במעמד המורה, החשיבות הבסיסית היא החשיבות הערכית של חיזוק מעמד המורים בגלל מה שהם עושים, מעבירים ערכים, מלמדים ידע, ולראות במקצוע הזה את המקצוע החשוב לעתיד ילדינו, לעתיד העם והאנושות כולה, בחינת "עשה טוב" לתגמל אותם בכל דרך שאפשר. החוק הזה בא להגן עליהם מהצד של ה"סור מרע" וכפי שאמרתי, העיקר הוא "עשה טוב" בא להגן עליהם, שהם שם יום-יום בהתמודדות החינוכית מול כיתות גדולות של תלמידים, אף שהוקטנו הכיתות, ולשלוח להם מכאן, מכנסת ישראל, ברכה וחיזוק: אנחנו איתכם. אנחנו מגבים אתכם ומעריכים מאוד את עשייתכם, מחפשים ונמשיך לחפש,

דרכים נוספות, יחד עם שר החינוך, שגם הוא בעניין הזה, הן בתגמול של השכר והתנאים, הן בהעלאת קרנם. ויחד עם זאת, כאשר תופעת האלימות היא במספרים שכאלה, גם בהרתעה. כדי לצמצם את מספרם של אלה שהחליטו לפגוע בדרך הזאת, מצאנו לנכון להעלות ולהחמיר את רף הענישה למי שיתקוף מורים ומורות, להרתיע, ולחזק גם בצד הזה של ה"סור מרע" את מעמד המורים והמורות בישראל. כפי שאמרתי בתחילה, אני מודה לשר החינוך נפתלי בנט, שהחליט במערכה הכוללת של חיזוק מעמד המורים גם לדחוף ולקדם את הצעת החוק הזאת. אני מודה גם לעוזריי ולכל מי שיזם, מורים ומורות שונים. כפי שאמרתי רק אמש, מורה במגזר הבדואי שפנה אליי ונפגשתי איתו אמר לי: אצלנו זה יותר חשוב. ואני מניח את החוק הזה גם בתודה גדולה למורי ומורות ישראל, ומבקש את תמיכת הכנסת כולה בו. חנוכה שמח ותודה. תודה רבה. חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין, הצעה מוצמדת, עד חמש דקות. שלוש דקות, סליחה. אמרו לי עשר דקות. בחמש דקות אני אסתפק, אבל אמרו לי, עד שלוש דקות. הצעה מוצמדת, שלוש דקות. שאלנו בבוקר.

מוצמדת, עד שלוש דקות.

אני אבדוק איפה העוזרים שלי טעו. אני לא עולה לעיתים מוזמנות לדוכן הנואמים כדי לשכנע אתכם לתמוך בהצעת חוק שלי. לפני כל הצעת חוק שאני מגישה אני מתחבטת,

שואלת את עצמי: האם חקיקה נוספת או שינוי חקיקה באמת יעזרו במקרה המדובר? אני בכלל לא עוסקת בשאלה כן יעבור בוועדת שרים או לא, כי מה שמעניין אותי זה באמת לעזור לציבור, ואני חושבת שכל אחד מאיתנו צריך לנסות לנהוג לפי הפילטרים האלה. אני מוכרחה לומר שבמקרה הזה התלבטתי מעט. מדובר בתיקון לחוק העונשין, והחמרת ענישה היא לא תמיד התחליף הכי טוב לאכיפה, אבל הרגשתי שבמקרה של אלימות כלפי מורים וצוותי הוראה לא נעשה שום דבר, ורק אם נעלה את רף הענישה נעביר מסר לציבור. ומהו המסר שאנחנו מעבירים אותו לציבור,

להורים ולכל מי שמצוי בממשק עם מערכת ההוראה? מי שהרים יד או כיסא, נשק קר או חם,

קרא להורים "לעשות סדר" או קרא אותם לסדר עם המורה הזאת והמורה הזה, הוא לא יוכל להתהלך בינינו כאילו לא קרה דבר, הוא ילך לחקירה, התיק ייזרק בצד וייסגר חס וחלילה מחוסר עניין לציבור.

אנחנו עומדים כאן היום ואומרים בצורה ברורה ובקול רם: אם פוגעים במורות ובמורים במדינת ישראל זה חשוב לציבור וזה מעניין אותנו. ואנחנו יוצרים את החברה הישראלית העתידית בכך שאנחנו אומרים: מורים במדינת ישראל לא יכולים להיות מאוימים. אני מעבירה בראש במהירות את כל המורים שלי ושל ילדיי,

את מרגלית,

ואני לא יכולה לדמיין אפילו שהן ירגישו מאוימות מילד או מהורה, שהן הולכות אחרי יום שלם של עבודה בכיתה והן חשות עצמן מאוימות. אני לא יכולה לדמיין את הדבר הזה. כי אפשר להתווכח על הרבה דברים שקשורים למערכת החינוך, אבל על הירידה במעמדם, קשה לייצר חוק לירידה במעמד, אי-אפשר לטפל בזה, אבל על הביטחון האישי שלהם אנחנו לעולם לא נתפשר. אני מנסה לשחזר אם מאז שאנחנו היינו ילדים התופעה הזאת התעצמה. האם התופעה הזאת הייתה קיימת בכלל בשנות ה-70? אני הייתי עומדת כשהמורָה או המורֶה היו נכנסים לכיתה.

מתי המורים נהיו הפקר? מתי הביטחון שלהם נהיה הפקר? אבל כשיש זילות חברתית כוללת בכל מה שכרוך להטלת משמעת ומרות, קצרה כבר הדרך גם להרמת יד. כשהאצבע המקלידה הופכת להיות נשק חברתי, האגרוף כולו כבר נאסף למכה. וזה בלתי נסבל. ואני מסתכלת על כל הנתונים, ואני לא אחזור עליהם, כי אתם כבר מכירים אותם, ואתם יודעים שיש איזו ידיעה קטנה בעיתון לרגע, וכולנו מקפלים את העיתון ושוכחים את זה שמורה במדינת ישראל נפגע, שהרימו עליו כיסא, שהוא יצא מתחומי בית הספר והורה צרח עליו, התקרב אליו ואיים עליו. ואנחנו, מה אנחנו עשינו בדבר הזה? לא עשינו שום דבר. ולכן אני עומדת כאן היום, כי אנחנו חייבים לעשות משהו בעניין הזה. הצעת החוק הזאת חייבת לעבור כאן בכנסת, והיא חייבת גם לעבור להיות יעילה ומהירה. חשוב לי להגיד לכם עוד משהו. אני מקדישה את החוק הזה לשני אנשים: לטובה קררו, זיכרונה לברכה,

האחות שנרצחה בדם קר בקופת החולים, כי גם שם אנחנו נצטרך לעשות שינוי חקיקה מתבקש כלפי צוותים רפואיים. טרם הבאנו את זה לכאן, למליאה, אבל יש דמיון בין הצוותים הרפואיים לצוותי ההוראה. והסיבה שיש דמיון היא כי מדובר בציבורים חסרי אונים. הם צריכים כל היום לגייס את כל הסבלנות שלהם, את כל הסובלנות שלהם,

כדי לעמוד במשימה. עוד מילה אחת, בבקשה. והשני הוא מר ברוך. יהושע ברוך, זיכרונו לברכה, היה מורה הספורט שלנו באליאנס, איש עם פנים קשוחים ולב טוב. כשהוא היה מעמיד אותנו ב-07:00, בבוקר, כשהיינו מתנהגים לא בסדר, תאמינו לי, כולנו התיישרנו. חבל שאין מר ברוך חברתי כזה.

תודה רבה. תשיב במשולב שרת המשפטים איילת שקד, חברת הכנסת איילת שקד. עד עשר דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה,

על פי חוק העונשין, התוקף עובד ציבור והתקיפה קשורה למילוי חובתו או תפקידו של הנתקף, דינו מאסר שלוש שנים. אם התקיפה בוצעה בנסיבה מחמירה מבין הנסיבות המצוינות בחוק, דינו מאסר חמש שנים. הצעת חוק העונשין (תיקון, תקיפת עובד חינוך) של חבר הכנסת מוטי יוגב ואחרים מבקשת להוסיף נסיבה מחמירה לעבירה של תקיפת עובד ציבור, ולפיה תקיפת עובד חינוך בזמן עבודתו, והתקיפה קשורה למילוי חובתו או תפקידו של הנתקף, דינה מאסר חמש שנים. על פי ההצעה, הגדרת "עובד חינוך" תאומץ מההגדרה לעובד חינוך בחוק פיקוח על בתי ספר, והיא: "מי שעוסק בבית ספר ועיקר עיסוקו בו הוא בהוראה או בחינוך, וכן מי שעוסק בפיקוח על הוראה או חינוך". "בית ספר" מוגדר בחוק פיקוח על בתי ספר כ"לרבות גן ילדים וכל מוסד חינוכי אחר." הממשלה סבורה שהצעת החוק נחוצה על מנת לעקור מן השורש את התופעה הבזויה של תקיפת עובדי חינוך. החברה כולה מפקידה את ילדיה בידיהם, ועלינו לשמור עליהם מכל משמר. אף אני כחברת כנסת הצעתי הצעה כזאת בכנסת הקודמת. בדומה לכך, חוק העונשין קובע נסיבה מחמירה שעונשה חמש שנות מאסר במצב של תקיפת עובד חירום, כאשר הוא מטפל באדם שמצוי בסכנת חיים או בסכנה חמורה לשלמות הגוף, או כאשר הוא עובד חדר מיון. לאור האמור, הממשלה תומכת בהצעת החוק ובהצעה שהוצמדה לה של חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין. תודה רבה. תודה רבה. אני מבקש לשבת. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק העונשין (תיקון, תקיפת עובד חינוך), התשע"ו 2016, של חבר הכנסת מרדכי יוגב. נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק הצעת חוק העונשין (תיקון,

עובד חינוך),

בעד 44, נגד, 1, אין נמנעים. הצעת החוק עברה בקריאה טרומית ותועבר להמשך הכנתה לקריאה ראשונה לוועדת החוקה, חוק ומשפט. אנחנו עוברים להצעת החוק של חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין. נא לשבת. נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק הצעת חוק העונשין (תיקון,

הוראה),

בעד, 47, מתנגד אחד, אין נמנעים. הצעת החוק עברה בקריאה טרומית ותועבר לוועדת החוקה, חוק ומשפט להמשך הכנתה לקריאה ראשונה. נא להוסיף לפרוטוקול את חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה, הצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון, מתן עדיפות למשרתים בהעדפה מתקנת), התשע"ו 2016, של חבר הכנסת מרדכי יוגב וקבוצת חברי הכנסת. יציג את הצעת החוק חבר הכנסת מרדכי יוגב, בבקשה. עד עשר דקות, חבר הכנסת מרדכי.

אפשר?

אדוני. עד עשר דקות לרשותך. גברתי היושבת-ראש, שרת העלייה והקליטה, חבריי חברי הכנסת, אורחים נכבדים, חברי חבר הכנסת חיים ילין,

ביחד נעשה אותו, כדי לחזק את מעמד הרבש"צים בעוטף עזה ובכל יישובי הספר. חנוכה שמח. השירות, גברתי, אני לא שומע את עצמי. אתה צודק. חברות וחברי הכנסת, אני מבקשת קצת שקט באולם, גם מהצוותים. עוד קצת, שקט,

מי שמדבר, אני מבקשת לצאת.

השירות בצה"ל הוא ערך חשוב מאוד בעיני כולנו, מכמה סיבות: ראשית, צה"ל מגן על קיומנו הפיזי, שנית, וכך אני חשתי בשנות שירותי הרבות, צה"ל מאחד את העם הזה ומהווה כור היתוך, איך זה מסתדר, צה"ל מאחד את העם הזה ומהווה כור היתוך, חברת הכנסת מיכל רוזין, רק התחלנו את היום. אבל יש לך אפשרות, אם תרצי, להתנגד. כרגע עשר הדקות של חבר הכנסת, ונא לכבד אותו.

אני מכבדת אותו. אני מקשיבה למה שהוא אומר בבוקר ואני לא מבינה איך הוא סותר את עצמו. שמענו אותך. תודה רבה. בבקשה, אדוני. בישיבת הבוקר הגברים לא דיברו, רק הנשים צעקו, זה מה שהיה, ולא שמעת את דעתי. יש לך הזדמנות לענות. איך זה מסתדר, אבל אתייחס לגופו של עניין.

צה"ל מאחד את העם הזה, ומהווה כור היתוך לא רק של דתיים וחילונים, לא רק של שמאל וימין, אלא גם של מי שהם אינם יהודים והם אזרחי המדינה, ובהם דרוזים, צ'רקסים, בדואים וערבים, ששירתו, משרתים בצה"ל כתף אל כתף או בשירות הלאומי והחברתי. השירות בצה"ל הוא בעיניי גם חובה אך גם זכות גדולה ואף שליחות גדולה. מי שמבטיח את זה שנוכל לקיים פה בכנסת דיונים בכל נושא שהוא, גם על הפתקית שעל הגבינה הצהובה, ונרגיש בטוחים, אלו מפקדי וחיילי צה"ל, כוחות הביטחון כולם. מי שמבטיח את יציבותה של מדינת ישראל, זה גם מערכת הערכים, החינוך,

והשירות הצבאי, הביטחוני והחברתי. כלשון החוק, בחוק שירות המדינה ביקשנו שתינתן עדיפות, בסעיף קטן (3), למועמדים מקרב הקבוצה הזכאית לייצוג הולם, אלה שסיימו שירות סדיר כהגדרתו בחוק חיילים משוחררים משנת התשנ"ד 1994. בשנים שבהן העולם שסביבנו, המזרח התיכון כולו, ומיעוטים רבים נמצאים באי-יציבות, מדינת ישראל היא אי של יציבות, ויש זכויות אדם לכל מי שחי בה, יהודים ושאינם יהודים. החברה הישראלית מורכבת מעדות שונות, וחלקן קוראות דווקא עכשיו להשתלבות בחברה

ולא להתבדלות ממנה. במדינת ישראל חיים בני מיעוטים רבים, מכל המגזרים, שבחרו לקשור את גורלם בגורל המדינה, שמשרתים בצה"ל ובשירות האזרחי, לעיתים רבות תוך הקרבה משפחתית או נידוי. חלקם מופלים לרעה באזור מגוריהם, חלקם סובלים גם מאלימות ומהסתה, ולו רק מהסיבה שהם בחרו לשרת את מדינת ישראל ולהשתלב בה. כל אלה מבני המיעוטים שמשרתים בצה"ל ובשירות הלאומי מקריבים שנים מחייהם, לעיתים שנתיים, שלוש ואף יותר, ומגיעים ללימודים האקדמיים, לרכישת מקצוע או לזכייה במכרז בתפקיד רק באיחור של כמה שנים, בגלל שהם שירתו. כאשר רבים מהם משתחררים מהשירות, הם מגלים לא אחת שמקומות שאליהם הם כמהו להגיע נתפסו כבר על ידי בני מיעוטים אחרים שהתנגדו לשירות או שלא שירתו. הם נהנים מיתרון בקבלה למשרות ציבוריות על פני בני עדתם מפני שהם הצטרפו מאוחר יותר לאקדמיה או לשוק העבודה. לנוכח זאת, מטרת התיקון בקבלה לעבודה בשירות המדינה למי ששירתו בשירות סדיר או בשירות הלאומי, כמוגדר בחוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד 1994, הוא תיקון חברתי מתבקש, שיעודד השתלבות של כל בני העדות, השתלבות הוגנת בחברה הישראלית, וישאף ליצור צדק והוגנות חברתית כלפי אלה שבחרו לשרת. את התרומה הצנועה נתחיל כעת עם ההצבעה על החוק החשוב הזה, ונעביר יחד את הצעת החוק הזאת, שתזכיר לכולם את ערכו של השירות. נעריך בכך את אלה שאכן משרתים. זה לא סוד שחלק מאזרחי ישראל הערבים נמנעים מלהזדהות עם מדינת ישראל, קוראים לעצמם כך או אחרת, מזדהים יותר עם הפלסטינים, אבל בבית הזה כוונתנו למנוע את התמיכה בארגוני טרור, ארגון שחרור פלסטין,

חיזבאללה או דברים אחרים, בבית הזה כוונתנו לחזק את אלה שרוצים להשתלב, ולא את אלה שמחפשים לחזק או לסייע דווקא לטרור. מי שקורא למי שמשרת "בוגדים", מנדה אותם ויורד לחייהם, ובעקבות זאת מדי פעם בוחרים, בגלל האיום, אנשים בעדות שונות שלא לשרת, אני חושב שעל כולנו להוקיע את התופעה הזאת, ולעומת זה, לחזק את ה-90% בעדה הדרוזית שמשרתים, וכך גם בעדה הצ'רקסית, כך גם בדואים שמתגייסים,

פגשתי אחד כזה אתמול בלילה, וכך גם בעדה הערבית. רבים מתגייסים, בין לצה"ל ובין לשירות הלאומי-חברתי. המדינה אינה רק מכונת זכויות אלא גם חובות, ואחת החובות הבסיסיות היא השותפות, ואנחנו פה בכנסת ראוי שנדע לתגמל ולתעדף את אלה שלקחו ושירתו שנתיים ושלוש ויותר מחייהם ואותם לתגמל. כאשר המדינה מעניקה העדפה מתקנת למיעוטים הללו במכרזים בשירות המדינה, אנו ניתן העדפה לאלה ששירתו בצה"ל או בשירות הלאומי-חברתי מקרב אותם מיעוטים. נתקן בזה עיוות מתמשך שדווקא אלה ששירתו לא נשארים מאחור בזמן, אלא שירת, תוגמלת, עמלת, היית שותף בביטחון המדינה, תוגמלת, והמדינה תדע לתעדף אותך במכרזיה או במשרותיה. אין כאן שמאל או ימין, יש כאן העדפה מתקנת למי שישרת. אני קורא לכל חברי הכנסת להתאחד בעניין הזה בהצעת חוק שהיא גם מוסרית, גם צודקת, ואם תרצו, גם ציונית ויהודית, גם חברתית וגם ביטחונית. אני רוצה להודות לתנועת אם תרצו, שהם היו יוזמי החוק וסייעו בכתיבתו. אני רוצה להודות לחברי, חבר בעדה הדרוזית, אייל אסעד, יושב-ראש הפורום הדרוזי, שביקש לדחוף את החוק, כך גם לחברים במגזר הבדואי, שנפגשתי איתם אתמול בערב, ולעוד שותפים לחוק. אני קורא לכל בני הבית הזה לתמוך בהצעה. כחלק מההסכמות עם חברי הסיעות החרדיות הוסכם שאבהיר כאן שההצעה לא תחול על מגזר זה, זה עניין נפרד שנמשיך ונטפל בו, הממשלה תטפל בו, וכן בוועדות הכנסת לא נקדם את הדברים בלא הסכמה עם הסיעות החרדיות. על הדברים הללו נמשיך ונעמול כדי לקבל חוק זה, רק בהסכמה, ולא ללא הסכמה. על כן אני קורא לכל בני הבית הזה, חבריי וחברותיי, לתמוך בהצעת חוק חשובה זו. תודה רבה וחנוכה שמח. תודה רבה לחבר הכנסת מוטי יוגב. הוגשה הצעת חוק דומה על ידי חבר הכנסת חמד עמאר. אני מזמינה את חבר הכנסת חמד עמאר להציג את ההצעה שלו, ששמה הצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון, העדפת מי שסיים שירות סדיר), התשע"ח 2017. בבקשה,

גם לרשותך עד עשר דקות. גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, כבוד השרים סופה, יריב, בכנסת השמונה עשרה העברתי את הצעת החוק, שהגשתי עם חברי השר יריב לוין, בקריאה טרומית. הכנו אותה בוועדת החוקה, חוק ומשפט לקריאה ראשונה, אבל לא התאפשר לי להמשיך לקדם את הצעת החוק, בגלל שהייתה אז התנגדות להמשך קידום החוק. היום, לשמחתי, יש לנו תמיכה בקידום החוק, ואני חושב שאנחנו נצליח לקדם את הצעת החוק החשובה הזאת. אני רוצה להגיד לכם, הצעת החוק שלי לא מדברת על העדפה. אם אנחנו ניקח את זה לפי המלל שנמצא בהצעת החוק, זאת העדפה ליוצא צבא ששירת שלוש שנים מהחיים שלו, שתהיה לו העדפה בקבלת עבודה בשירות המדינה. אבל אני אומר: אני רוצה להשוות את אותו יוצא צבא לאותו בחור שלא עשה צבא. תארו לעצמכם שני צעירים בגיל 18,

הולך ללמוד והשני הולך לצבא. ההוא לומד לתואר ראשון ומסיים אותו, והשני מסיים שלוש שנים שירות. ואז אותו בחור ששירת את המדינה ונלחם למען המדינה והיה מוכן להקריב את עצמו למען המדינה מתחיל את החיים שלו בגיל 22, ייקח לו שנה עד שיעשה את הפסיכומטרי, עד שיכין את עצמו ללימודים ואז, בגיל 22, ואותו בחור שלא עשה צבא כבר עם תואר שני, אז הוא מתחיל את התואר הראשון. בגיל 26, אחד עם ניסיון אדיר, עם תואר שני, ניגש לשירות המדינה, ואחד עם תואר ראשון ורק עכשיו סיים את התואר הראשון. מה אתם חושבים, את מי יקבלו, את זה שיש לו תואר שני או את זה שיש לו ניסיון? וזה שנתן ותרם למען המדינה, לא יתקבל לעבודה. אנחנו רוצים להשוות את אותם אנשים ששירתו למען המדינה לאותם אנשים שלא שירתו בצבא. ולכן אני אומר לכם: הצעת החוק הזאת היא הצעת חוק של שוויון, להשוות את אותם אנשים שתרמו למען המדינה לאותם אנשים שלא תרמו למען המדינה. על זה היא באה לדבר, הצעת החוק שלי. ואני יכול לתת לכם עשרות דוגמאות. אני בעצמי חוקקתי חוק ייצוג הולם לבני העדה הדרוזית בחברות ממשלתיות. היום עברתי על החברות הממשלתיות, לראות בכמה חברות ממשלתיות הנושא נכנס והוטמע פנימה. מצאתי חמש חברות, ואני אזכיר אותן: בחברת החשמל, במקורות, בנמל חיפה ובעוד שתי חברות נתנו העדפה מתקנת לבני העדה הדרוזית, וברכבת ישראל. שאר החברות לא עומדות בנתון של העדפה מתקנת לפי חוק. לפני פחות מחודש הצלחתי להעביר כאן בקריאה טרומית הצעת חוק להעדפה של בני העדה הדרוזית במשרדי ממשלה, אבל אם אני אצליח להעביר את הצעת החוק הזאת, אני לא צריך את ההעדפה המתקנת ואני לא צריך את ההעדפה של בני העדה הדרוזית במשרדי ממשלה. אחוז הגיוס בקרב הצעירים בני העדה הדרוזית השנה מגיע ל-84%. וכשאנחנו אומרים ש-84% מהצעירים מתגייסים לצבא, אותם 84% בני העדה הדרוזית, אני רוצה לתת להם העדפה ושוויון בקליטה במשרדי הממשלה. ואני חושב שאנחנו, כחברי כנסת, כמחוקקים שבאים לכאן ומתלוננים שאחוז התרומה של הצעירים והמוטיבציה של הצעירים הולכים ויורדים, אנחנו חייבים כאן לתקן. חייבים לתת לאותם צעירים את ההעדפה. אנחנו לא יכולים רק לדבר, לעמוד כאן ולדבר: ירידה במוטיבציה,

לבוא ולהגיד לאותם אנשים שתרמו: יש לכם העדפה, יש לכם יכולת להתקבל ולהיקלט במשרדי הממשלה. ואני אומר, את הצעת החוק הזאת אני אמשיך לקדם בתיאום עם הסיעות החרדיות. אנחנו נמשיך. יש הסכמות בינינו, ואנחנו נמשיך לתאם את זה ביחד עד שנגיע להצעת החוק הכי טובה שיש, שגם תהיה מקובלת על המפלגות החרדיות.

אני אומר כאן, כל חברי הבית הזה צריכים להצביע. אני דיברתי עם חברי סאלח סעד, חבר הכנסת סאלח סעד ממפלגת המחנה הציוני, מפלגת העבודה, והוא אמר לי שהוא יתמוך בהצעת החוק. למרות שהוא אופוזיציה ואמור להתנגד להצעת חוק של מישהו מהקואליציה, בגלל החשיבות של הצעת החוק הזאת, הוא יתמוך. והוא אמר לי שהוא גם שכנע את החברים שלו לתמוך בהצעת החוק. קודם כול, אני מודה לך, ואני יודע שאתה יודע מה החשיבות של הצעת החוק, כי אנחנו רוצים לראות צעירים. אני גם עברתי על הנתונים של הקליטה במשרדי ממשלה. למה הבאתי את החוק של ייצוג הולם לבני העדה הדרוזית במשרדי ממשלה? כי ראיתי ירידה. אם ב-2011 משרדי ממשלה קלטו 101 עובדים דרוזים, ב-2015 נקלטו רק 51 עובדים דרוזים, ירידה דרסטית בקליטת צעירים דרוזים במשרדי ממשלה. ומצד שני, אתה רואה שיש עלייה בכיוון של אנשים שלא משרתים בצבא ולא עושים צבא ולא תורמים למען המדינה. לכן אני מבקש מכל חברי הבית לתמוך בהצעת החוק הזאת. זאת הצעת חוק מאוד חשובה. ואני אומר גם למפלגות אחרות:

אם אנחנו נסתכל, נמצא שמכל העדות משרתים בצבא. אותם אנשים שמשרתים, צריך לבוא ולתת להם, לתת להם את האפשרות להתקדם, לתת להם את האפשרות להיקלט במשרדי ממשלה, לתת להם את האפשרות לבנות את העתיד שלהם. ותמיד זה באיחור של ארבע שנים, ולפעמים יותר מארבע שנים, כי אותו צעיר עושה קורס קצינים ונשאר בקבע שנה, ואז הוא יוצא ללימודים, ואז זה לוקח לו חמש שנים. ואותו צעיר שלא עשה צבא יכול לסיים תואר ולהיות רופא במדינת ישראל, לעומת אחד שרק מתחיל את החיים שלו ומתחיל לבנות את העתיד שלו. אני מבקש שוב מכולם לתמוך בהצעת החוק, כי היא הצעת חוק טובה, נותנת שוויון, לא העדפה, לאותם צעירים ששירתו למען המדינה.

תודה רבה לחבר הכנסת חמד עמאר. כרגע יש הצעה שהוצמדה, של חברת הכנסת ענת ברקו.

הצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון, ייצוג הולם ללוחמים), התשע"ז 2016. לרשותך עד שלוש דקות. תודה. גברתי היושבת-ראש, כנסת נכבדה, הצעת החוק שאני מביאה בפניכם היום, אין מוצדקת ממנה. אנחנו מבקשים שאת החיילים הנושאים תעודת לוחם נוסיף לרשימת האוכלוסיות שנקבע כי יהיה להן ייצוג הולם בשירות המדינה. כיום, לפי החוק, ואני מצטטת אותו כלשונו: "בקרב העובדים בשירות המדינה בכלל הדרגות והמקצועות בכל יחידות הסמך, יינתן ביטוי הולם בנסיבות העניין לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות, של בני האוכלוסייה הערבית, לרבות הדרוזית והצ'רקסית, של מי שהוא או שאחד מהוריו נולדו באתיופיה, של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים". לא מוזכרים שם חיילים, בטח לא מוזכרים שם לוחמים. אני סבורה שלרשימה הזאת יש להוסיף את התורמים החשובים ביותר לביטחונה של מדינת ישראל, לקיומה, והם החיילים הלוחמים. ומשני טעמים אני אומרת את הדברים הללו: אוכלוסיית הלוחמים, כמובן, מקדישה שלוש שנים מאוד תובעניות, מסכנת את חייה לטובת המדינה, כמובן, בשנים האלה היא לא יכולה לעשות דברים אחרים, באופן אישי,

אני סבורה שבשירות הצבאי מקבלים הרבה מאוד דברים,

לא ללמוד, לא לעבוד, לא לעשות לביתה. והטעם השני, מדינת ישראל חייבת להוקיר ולהכיר בערך השירות ולא כך הוא היום, לא מספיק. אנחנו מדברים על החיילים, עושים למענם, אבל לא מספיק, וצריך יותר. החיילים מקדישים את השנים הטובות ביותר של חייהם לטובת המדינה, והגיע הזמן שמדינה תכיר בהם ותתגמל אותם על המאמץ המיוחד שלהם. אני יכולה לומר שגם החוב המוסרי כלפי אלה שנושאים בעול הביטחון הוא חוב ללא גבולות, והוא גבוה במיוחד כאשר מדובר באלה שמסכנים את חייהם למען המדינה. מדובר בצעירים שהשירות הצבאי שלהם קשה ומאתגר, ואם אנחנו רוצים לעודד מוטיבציה לשירות קרבי, אז צריך לדבר על זה: לא רק שירות שנותן ערך מוסף במובן הכלכלי בהייטק, בסייבר וכו', אלא לוחמים, חוד החנית של החברה הישראלית. השירות שלהם מאתגר ביום ובלילה, בחום הכבד, בצינה ובקור. הם נמצאים על המשמרת, מסכנים את עצמם למעננו, למען שלומנו וביטחוננו. לנו יש חובה מוסרית לתגמל אותם ולטייב את השירות הציבורי ולהתברך באנשים שמחויבים למדינה ולערכיה. אני אמשיך לפעול למען חיילי צה"ל וזרועות הביטחון, מעבר לחקיקה הביטחונית למאבק בטרור. אני רואה שליחות בכנסת הזאת להיאבק למען כוחות הביטחון, בעיקר חיילי צה"ל בסדיר, בקבע ובמילואים, כי מגיע להם. אף אחד לא עושה להם טובה. הם ראויים לתגמול, להערכה ולכבוד מהמדינה שלה הם מקדישים את שנותיהם הטובות ביותר. אני מבקשת כי תרימו יד למען הצעת חוק מוצדקת זו ותוכיחו כי אנו מדינה שגם מכירה תודה והערכה ללוחמיה ולחייליה. תודה, גברתי. תודה רבה לחברת הכנסת ענת ברקו. ישיב על שלוש ההצעות הללו במשולב, בשם ראש הממשלה, השר יריב לוין.

אדוני היושב-ראש. כבוד השרים, חברות וחברי כנסת, זה באמת, אדוני היושב-ראש, רגע מאושר, אחת מהצעות החוק היותר-חשובות שמובאות לכאן, מהלך שאתה הוצאת לדרך עוד בכנסת השמונה עשרה, והייתה לי זכות להצטרף אליך אז. אני שמח שלפחות המעגל הזה מתחיל להיסגר כאשר אנחנו מביאים היום את החוק בתמיכת הממשלה לקריאה הטרומית. אני רוצה לברך גם אותך וגם את מציעי החוקים הנוספים באותו עניין, חוק אחד בראשותו של חבר הכנסת מוטי יוגב, והחוק השני של חברת הכנסת ענת ברקו. החוקים האלה הם תחילת מהלך,

הם תחילת מהלך לתיקון אחד העיוותים המקוממים ביותר שקיימים במדינת ישראל, המציאות שבה מי שתורם למדינה, לא רק שלא מקבל ממנה, אלא בהרבה מאוד מקרים מתחיל את החיים בפיגור לעומת מי שלא תורם למדינה. הדבר הזה נכון לקבלה לעבודה בשירות המדינה, אבל צריך לומר את האמת, שהוא נכון לא רק שם, הוא נכון בקבלה למעונות באוניברסיטה, הוא נכון בכלל בקבלה לאוניברסיטאות, הוא נכון בהרבה מאוד תחומים אחרים, והגיע הזמן לבוא ולתקן אותו. אני יכול לומר, אדוני היושב-ראש, שהחוק השני שהגשתי כחבר כנסת, בקדנציה הראשונה שלי כאן, בכנסת השמונה עשרה, הוא חוק זכויות התורמים למדינה, שחברת הכנסת ברקו הגישה בקדנציה הזאת. כל השנים האלה הרבה מאבקים הצליחו. המאבק על החוק הזה עדיין לא הצליח, אבל אני חושב שהיום אנחנו פורצים סוף-סוף דרך בכיוון הזה, בכיוון הנכון. מי שתורם למדינה, מי שמשקיע את מיטב שנותיו בתרומה למדינה, בטח מי שמסכן את חייו למען המדינה, צריך לקבל יתרונות מובהקים. בטח ובטח לא יכול שיימצא במצב של חיסרון, כפי שאתה, חבר הכנסת עמאר, יושב-ראש הישיבה, הצגת כאן קודם בצורה הכי ברורה. לא יכול להיות שמי שלא משרת, מצבו יותר טוב ממי שכן משרת. אגב, גם אם הצעת החוק הזאת תעבור ותתקבל ותיכנס לספר החוקים, וגם אם נפתור עוד חלק מהבעיות הנוספות שישנן בהצעת חוק זכויות התורמים למדינה, גם אז, שלא תהיינה אי-הבנות, לא נייצר שוויון. נקטין במשהו את האי-שוויון לרעתם של המשרתים, כי אין שום דבר שהוא שווה ערך לשנתיים או לשלוש שנים מהטובות ביותר של אדם שהוא נותן למען העניין הזה, ובטח שום דבר שהוא שווה ערך למה שנותנים אלה שמסכנים את חייהם יום-יום ושעה-שעה למען הביטחון של כולנו. לגוף הצעות החוק באופן

אני אוסיף כדלקמן: בשירות המדינה קיימת החובה להבטיח ייצוג הולם לקבוצות אוכלוסייה שבמשך שנים לא זכו לייצוג הולם בשילובם בשירות המדינה. מתוך גישה של עקרון השוויון נקבעו הסדרים בעניין הזה בסעיף 15א(א) לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט 1959. הצעת החוק של חבר הכנסת יוגב מבקשת להוסיף כי בקבלה לעבודה בשירות המדינה תינתן עדיפות למועמדים מקרב הקבוצה הזכאית לייצוג הולם ששירתו בשירות סדיר או שירות לאומי כמוגדר בחוק קליטת חיילים משוחררים, התשע"ד 1994. הצעות החוק הנוספות מדברות על אותו עיקרון, כאשר מודגש בהצעת החוק של חבר הכנסת חמד עמאר שיש לתת בתוך אותן קבוצות שזכאיות להעדפה עדיפות למי שסיים את השירות הסדיר כהגדרתו בחוק קליטת חיילים משוחררים. אני חושב שבדבר הזה יש גם מסר מאוד מאוד חשוב לאותם בני מיעוטים שבחרו לקשור את גורלם בגורל המדינה, שמשרתים בצה"ל ובשירות הלאומי האזרחי. חלקם סובלים, ובואו לא נתעלם מכך, מהסתה פרועה

של חלק מחברי הכנסת שיושבים כאן, בגלל העובדה שהם החליטו לתרום למדינה. חלקם מופלים לרעה באזורי מגוריהם בקבלה לעבודה ובהרבה מאוד דברים אחרים. אני חושב שהמדינה, שעד היום עמדה מנגד ולא עשתה דבר, צריכה וחייבת לתקן את העוול הזה, ויפה שעה אחת קודם. כולנו יודעים שכאשר רבים משתחררים מהשירות הצבאי הם מגלים לא פעם שדווקא אלה שמסיתים נגדם, אלה שמעודדים את האי-השתלבות, אלה שלא משרתים, מתקבלים לפניהם. ולמה? מכיוון שאם אנחנו ניקח שני אנשים בני אותו גיל, הרי שמי שלא שירת, למד קודם, יכול ללמוד לתואר שני קודם, יכול לרכוש ניסיון תעסוקתי קודם, ולכן גם מתקבל לפני בן גילו ובן מחזורו ששירת בצבא. זה יכול להיות? אני מברך את המציעים וקורא לכנסת להתאחד ברוב גדול סביב שלוש ההצעות החשובות האלה.

תודה רבה. יש מתנגדים להצעות החוק. ראשון המתנגדים, חבר הכנסת יוסף ג'בארין. רשום לי חבר הכנסת יוסף ג'בארין.

הפרטי. הטיעון היה:

להתערב, למה להיכנס לשיקולים הללו? למה כאן כן להתערב? כי הם שומרים על הביטחון שלך, טרוריסטים. ההוראה היחידה במשפט הישראלי שמיטיבה עם הציבור הערבי,

למה אתה מתעקש עכשיו? אני לא מבין אותך. היא הוראת הייצוג ההולם בשירות הציבורי. היא תיטיב עם הציבור הערבי שמשרת. זאת ההוראה שמטיבה עם הציבור הערבי. במי אתה תומך? ברוצחים מאום אל-פחם אתה תומך, שומר על חיילי צה"ל. כאשר החוק עם ההוראה הזאת, חברת הכנסת ענת ברקו, את יכולה לעלות ולענות. תודה.

אם הוראת החוק הזאת תתקבל, היא מרוקנת מתוכן, את חובת הייצוג ההולם, נכון, יופי, מצוין. אני רוצה להגיד לכם, אני רוצה להגיד לכם: ייצוג הולם, אני לא יכול לדבר.

חברת הכנסת. בבקשה. אדוני היושב-ראש, רעיון הייצוג ההולם נוצר כדי לתת ייצוג לקבוצות מוחלשות, לקבוצות לא מיוצגות, לקבוצות שהקול שלהן לא נשמע והן לא מיוצגות בסקטור הציבורי בחברות הממשלתיות. מישהו טוען שהמשרתים בצבא לא מיוצגים? אין להם קול? הם לא נשמעים? איזה מין הצעה זו? איזה מין הצעה זו?

כמה שתתעצבנו יותר, ולכן, אני אומר לכם, גם בבחינה רציונלית בסיסית, גם בבחינה רציונלית בסיסית אין מקום להצעת החוק הזאת, כי כל הרעיון של ייצוג הולם זה לתת, אתם רק רוצים, מקום לקבוצות מוחלשות, לתת מקום לקבוצות לא מיוצגות. תשרת בצבא, מה שההצעה הזאת עושה, חבר הכנסת עודד.

ההצעה הזאת לוקחת את הקבוצה החזקה ורוצה לקדם גם אותה. רוצה לקדם גם אותה. ולכן אני אומר, אתה יודע רק לצעוק, רק לצעוק ולהביא חקיקה גזענית, כי את זה אתה יודע. בזה אתה מצטיין. תודה רבה, חבר הכנסת עודד פורר. אני אומר לכם, הצעת החוק הזאת מרוקנת מתוכן את הוראת הייצוג ההולם, שעבדנו כל כך קשה כדי שתהיה במשפט הישראלי. גם ככה המצב כיום הוא שרק 11% מהשירות הציבורי הם מהחברה הערבית. אם הצעת החוק הזאת תתקבל, לא תהיה אפשרות ממשית לקדם ייצוג הולם לאוכלוסייה הערבית. תודה רבה. חבר הכנסת אחמד טיבי, עד שלוש דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, רבותיי חברי הכנסת, למה חוקק חוק ייצוג הולם? כי המצב היה שיש קבוצות מוחלשות, לרבות הציבור הערבי, וניסוח החוק היה ברור: לרבות בני המיעוטים, לרבות דרוזים וצ'רקסים.

שאמרו שהקבוצות האלה מודרות מהשירות הציבורי, מחברות ממשלתיות. באה הצעת החוק הזאת כדי לפגוע עוד יותר במי שעדיין לא מיוצגים באופן הולם בשירות הציבורי. כאשר הוועדה שעמדתי בראשה התחילה לעבוד, חבר הכנסת עיסאווי, השיעור בשירות הציבורי היה 4%. היום הוא כמעט 10%. החלטת הממשלה לפני שנים רבות אמרה שהיעד הוא 10%. השיעור שלנו באוכלוסייה הוא 20%. הצעת החוק הזאת פוגעת, חבר הכנסת גפני והסיעות החרדיות, גפני, תקשיב, גפני, בחרדים ובערבים. באו מציעי החוק ואומרים: אנחנו מחריגים את החרדים מההצעה הזאת. יש גזענות יותר גדולה? אתם משתינים מהמקפצה. זו הצעה אנטי-ערבית במובהק. היא לא אמורה לעמוד במבחן בג"ץ.

עד היום, בבתי הדין לעבודה המדינה התנגדה לסעיף של שירות צבאי. המדינה התנגדה לסעיף באומרה כי יש מה שקרוי "אפליה ישירה" ו"אפליה עקיפה". התנאי הזה נחשב לאפליה עקיפה על רקע דת או לאום, לגבי ערבים זה לאום, לגבי חרדים זה דת. לפני שבועיים פניתי לסיעות החרדיות. הן הגישו ערר, השר אזולאי הגיש ערר, וזה הורד מסדר-היום לפני שבוע. עכשיו זה עולה כאן כי השר אזולאי משך בחזרה את הערר. למה הוא משך? כי השר דרעי אמר לו למשוך. השר דרעי אמר לו למשוך. זו פעם שנייה שהשר דרעי טועה, תיתנו, תקבלו.

בקשר לציבור הערבי. אני רוצה להזכיר לסיעות החרדיות שהחוק הזה הוא חוק חמור. למרות ההידברות בינינו אתם נכשלים שוב ושוב. בן צור, בן צור, תקשיב טוב, ש"ס ויהדות התורה: החוק הזה פוגע בציפור נפשנו, וזה השוויון בקליטה בעבודה. אלה שמשרתים בצבא כובשים את כל מקומות העבודה במדינה. מה, הם קבוצה מוחלשת? מי שמשרת בצבא לא מתקבל לעבודה? הערבים שלא משרתים בצבא הם שלא יכולים להתקבל לעבודה באופן שוויוני,

ולכן יש חוק, חוק ייצוג הולם, והחוק הזה מרוקן אותו מתוכן.

למרות ההבטחה שמישהו נתן לי עכשיו מהסיעות החרדיות שזה לא יקודם, אני אומר לכם שזה החוק, תודה רבה. הכי גזעני נגד ערבים בעבודה אזרחית, אזרחית.

חבר הכנסת. סוף-סוף עושים סדר, תודה רבה. בעבודה אזרחית, לא בעבודה צבאית. רק לאכול חינם כל היום, טיבי? עבודה צבאית,

עבודות של ביטחון, זה לא מעניין אותנו.

שב לפני שאני אוציא אותך.

החוצה.

בעבודה בעלת אופי ביטחוני תעשו מה שאתם רוצים, אבל בעבודה אזרחית, אתה והחברים שלך. אוכלי חינם. תודה רבה.

חברת הכנסת מיכל רוזין. רק רוצים לאכול חינם, אה,

החלפתם? חבר הכנסת עיסאווי פריג,

אדוני היושב-ראש, חבריי השרים, אתם רואים, חבר הכנסת קיש, אני רואה את ההתגודדות שלכם, חברי הכנסת החרדים. מגיע לך, חבר הכנסת גפני, לשים את היד על הראש ולהוריד את הראש. עכשיו, חברים, ניגשתי לחברי הכנסת החרדים. אני שואל, לפני תקופה עבר כאן, אתה עשית צבא, עיסאווי? עברה כאן, סליחה.

חבר הכנסת אורן אסף חזן, תודה.

הוא משגע אותי, חמד.

אתם משרתים והם רוצים לאכול חינם.

לפני תקופה עברה כאן הצעת חוק ייצוג הולם לחרדים.

שומעים, חברי הכנסת גפני, אשר, וקנין, בן צור? אתם שומעים? עברה הצעת חוק ייצוג הולם לחרדים. עכשיו, כשניגשנו ושאלנו אתכם, התשובה שלכם היא שזה לא סותר. יש מה שקרוי, זה בטרומית, זה בטרומית. אז אני מרגיע את כולם: הצעת החוק הזאת לא תעבור. היא לא תעבור, ברור שהיא לא תעבור, אפילו שאתם צוחקים על עצמכם,

במיוחד חברי הכנסת החרדים, שאני לא מצליח להבין את ההצבעה שלכם. עכשיו אני רוצה לדבר מהצד השני. לפני תקופה דיברנו על ייצוג הולם לחברה הערבית. אני רוצה את עזרתכם בנקודה, חברים. דיברנו על ייצוג הולם לחברה הערבית במדינה. עכשיו חברים באים ומציגים הצעת חוק כאן ואומרים שזה מחייב לתת עדיפות למי שעושה שירות סדיר.

כשאני אתרגם את זה במלל, ויסלחו לי חבריי הדרוזים, שחלק הם חברים שלי, אצלנו, הערבים, אם מגיע תפקיד בשירות הציבורי שמיועד לאוכלוסייה הערבית, על פי החוק הוא צריך ללכת לאוכלוסייה הדרוזית. אנחנו הערבים לא מקבלים כלום, הפרדה בתוך הפרדה.

על איזה היגיון אתם מדברים? עיסאווי, אתם לא משרתים, רק אוכלי חינם. על איזה היגיון אתם מדברים? אנחנו לא נגד לתת, אתם אוכלי חינם. אוכלי חינם. לחיילים משכורות 100,000 שקל לחודש, הטבות אין-סופיות. אף אחד לא מתנגד. מרצ נגד החיילים. אבל, בושה. בושה.

אתם יודעים שאתם, מפלגה אנטי-ציונית,

אתה והמפלגה שלך. אתם שונאי ישראל, תארו לעצמכם, אי-אפשר, חברים. חבר הכנסת אורן חזן, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. כואב לי הלב. פעם ראשונה אני קורא אותך לסדר. תודה. בבקשה. בבקשה, תמשיך.

אני מוסיף לך דקה. בבקשה. זוהיר, אני רק רוצה שנחשוב ביחד. היום, 9% בשירות הציבורי מהאוכלוסייה הערבית, רובם בתפקידים זוטרים בכמה משרדים. אם הצעת החוק הזאת תעבור, כל תפקיד, כל משרה שמיועדת למגזר, לאוכלוסייה הערבית, עם כל הכבוד לחברים שלנו, לאחינו, תלך לדרוזים.

אם הייתי דרוזי, לא הייתי מגיש הצעת חוק כזאת. הם משרתים בצבא, זה בושה ובושה ובושה.

ואתם, חברי הכנסת החרדים, תפסיקו עם הצביעות. עיסאווי. עיסאווי, הדרוזים משרתים בצבא, תפסיקו עם הצביעות. הדרוזים נאמנים למדינה, לא כמוך וכמו החברים שלך. תפסיקו עם הצביעות.

אוכל חינם.

יש טרומית, בסדר? אתה סמל השחיתות. אתה אוכל חינם. הם משרתים, אתם, תודה רבה.

בושה. תודה רבה. הם משרתים, אתם, אנחנו עוברים להצבעה. נא לשבת, אני מבקש מכולם לשבת. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון, מתן עדיפות למשרתים בהעדפה מתקנת), התשע"ו 2016, של חבר הכנסת מרדכי יוגב. נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון, מתן עדיפות למשרתים בהעדפה מתקנת), התשע"ו 2016, לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה. בעד, 67, נגד, 17, אין נמנעים. הצעת החוק עברה בקריאה טרומית, ותועבר לוועדת חוקה, חוק

19, נמנע אחד. הצעת החוק עברה בקריאה, נא לשבת. אני באמצע הצבעה. חבר הכנסת אחמד טיבי, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. חבר הכנסת עיסאווי, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. אתם צבועים, חבר הכנסת עיסאווי, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. צבועים, תצא החוצה, תירגע, תחזור. תודה רבה.

ותעבור לוועדת החוקה, חוק ומשפט. לפרוטוקול, חברת הכנסת סויד נמנעה. היא טעתה. נמנעה במקום התנגדה, לפרוטוקול.

ועדת חוקה, כן. אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה, הצעת חוק חג החגים, התשע"ז 2017, של חבר הכנסת זוהיר בהלול. בבקשה, חבר הכנסת זוהיר בהלול, יש לך עד עשר דקות. בבקשה. ישיב השר יובל שטייניץ. משיב השר חבר הכנסת איוב

שר התקשורת. בושה וחרפה, מפלגת העבודה, חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, סיימנו. סיימנו, אנחנו בחג החגים עכשיו. אנחנו בחג החגים, חבר הכנסת זחאלקה. תודה. בושה וחרפה. חג החגים, יפה.

תודה. אדוני היושב-ראש, תזרוק את הטרוריסט הזה החוצה, תודה. תזרוק את הטרוריסט הזה החוצה. תוציא אותו מפה.

יש לך עשר דקות, המשך. לא להפריע לחבר שלכם, זוהיר בהלול. הוא מדבר על חג החגים. תודה רבה. שלום לכם. גבירותיי ורבותיי, חברות וחברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, מאוד קשה לי, מאוד קשה לי להתייצב מולכם בעקבות עוד ויכוח שמתלקח בבניין הזה חדשות לבקרים. קשה לי כמובן להיכנס לנבכי הוויכוח האחרון, אבל הצעת החוק שלי באה בדיוק לתת קונטרה לאווירה העכורה שמתנהלת, איזה קונטרה? איזה קונטרה, תגיד, אני מוחה על, הגזענית של מפלגת העבודה, חבר הכנסת. חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, אני לא אוציא אותך החוצה. אני רוצה, התפרקת. תודה רבה. התפרקת, תודה רבה. תזרוק אותו.

חבר הכנסת עיסאווי פריג', פעמיים אמרתי לך. קראתי אותך לסדר פעמיים, חבר הכנסת. חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. ידידי ג'מאל אני מציע לך, תגיד אני מתבייש, אני מתבייש, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה, חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. תודה רבה, חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. ידידי ג'מאל, אני הצבעתי נגד, וזו הייתה אמירתי. איזה נגד? זו הייתה אמירתי. אני לא יכול לכפות את דעתי על אחרים. אני בפירוש הצבעתי נגד, ואני, תתייחס למה שעבר,

חבר הכנסת עיסאווי פריג', אתה סגן יושב-ראש הכנסת, אני לא רוצה להוציא אותך החוצה.

תירגע, תצא, תשתה קפה ותחזור. לערבים, תודה רבה. ראו, גבירותיי ורבותיי, לנגד עיניכם חבר כנסת צנוע כמוני, שמכין בשקדנות הצעת חוק, ובא הטיימינג הזה ומחרב לו הכול. אז אני לא יודע באמת מה אני אמור לעשות ומה נדרש ממני ברגע מאוד מאוד מתוח שכזה, אז באמת, אני לא רוצה להתנצל בפני אף אחד, אבל אני את אמירתי אמרתי, ואני כמובן מוחה כנגד מה שקרה ונגד הצבעה שאיננה מוסרית,

בעניין הזה זו דעתי, אני, למה לא מוסרית, זוהיר? היא לא מוסרית מכיוון שהיא מפלה את הערבים.

כי אנחנו רוצים לתת, אני בא בהצעת החוק שלי,

למה לא מוסרית? לייצר בישראל, כי אנחנו רוצים לחזק את המשרתים? לייצר בישראל, חבר הכנסת אורן חזן, אתה בפעם אחת.

בכל זאת משהו מאחד ומשהו מלכד. אנחנו נמצאים בחברה רב-תרבותית, רב-זהותית, רב-דתית, רב-אתנית ורב-שבטית. זו מדינה שמלכדת בתוכה בני אדם השייכים, מלמעלה מ-100 ארצות מוצא, שהגיעו לכאן, כנסת רב-גזענית, כל אחד, כל אחד והגזענות שלו, גזענות של הליכוד, של ישראל ביתנו, של יש לפיד, זה מה שיש. זה לא רב-תרבותי, זה רב-גזעני, ג'מאל, עם כל הכבוד, בישראל אנחנו חוגגים כל אחד, אתה לא סמל לא לדיאלוג, לא, לא למתינות ולא לכלום.

חבר הכנסת יואל חסון, אתה מפריע לחבר שלך לדבר על חג החגים. אני מגן על חבר שלי,

אז בוא נירגע, ניתן לו לדבר, להציג את הצעת החוק שלו. חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, פעמיים קראתי אותך לסדר. אני מבקש. אני מגן על חבר, לא מפריע לו.

זה דבר נורא ואיום, חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה,

אבקש להוציא אותו להירגע ולהחזיר אותו. אבקש להוציא את חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה על מנת לאפשר לחברנו זוהיר בהלול לדבר. תודה רבה, חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. (חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה יוצא מאולם המליאה.) קישטה,

חבר הכנסת אורן חזן, אני שומע אותך.

בהצעת החוק שלי, חברות וחברי הכנסת, בושה וחרפה. חבר הכנסת חיים ילין. תודה רבה, חבר הכנסת חיים ילין. בואו עכשיו נירגע, נשמע את חבר הכנסת זוהיר בהלול. בבקשה, חבר הכנסת זוהיר.

אוסיף לך זמן. אל תדאג, אתן לך להציג את הצעת החוק שלך. בבקשה. מכיוון שאנחנו חברה, כמו שאמרתי, רב-תרבותית, רב-דתית, רב-אתנית ורב-שבטית, אנחנו צריכים ושומה עלינו לייצר משהו משותף.

הבניין הזה הוא בניין שקשה לייצר בתוכו משהו משותף, משהו מאחד ומשהו מלכד. כל אחד במדינה הזאת, כל אזרח, כל תושב, חוגג את חגו באופן אישי, באופן פרסונלי, מכוח ההגדרה של המדינה ומכוח המציאות של המדינה. מה שחסר לנו במדינת ישראל ובחברה הישראלית זה חג שיאחד את כולם, חג שיאזרח את השיח באותו יום, ואני מציע את 15 בדצמבר כתאריך של חג החגים בישראל, חג שנוצק בעיר חיפה, שהיא עיר מאוד סובלנית, מאוד ידידותית, שבה נוצר אותו חג חגים, שאותו העתקתי,

באופן אישי, עם קבוצת קשת, שהיא עמותה עכואית, אל עירי עכו, והדבר הזה נוחל הצלחה. אז החג הזה ייחגג בתאריך 15 בדצמבר. אם 15 בדצמבר הוא יום שבת, יצוין חג החגים ביום שלישי שלפניו, כאשר הכנסת, אותה הכנסת שמתקוטטת ומשתסעת פעם אחר פעם, תקיים כאן דיון מיוחד במליאה, באירוע מיוחד, גם בעיר חיפה, המסמלת את החיים המשותפים בין הדתות, בפעילויות של חינוך בנושא חג החגים שיורה עליהן שר החינוך, וגם בפעילויות נוספות שתורה עליהן שרת התרבות והספורט. חברות וחברים, זו לא המצאה שלי. גם בקנדה, גם בספרד וגם במדינות אחרות בעולם, כמו קוריאה, שאני מרבה להגיע אליה, מציינים חג אזרחי, מאזרחים את החג כדי ליצור משהו משותף. מה שחסר לנו בלאומיות שלנו, הרי על מה אנחנו מתקוטטים? מתקוטטים בדרך כלל על רקע לאומי, לא רוצה לומר אפילו לאומני. באמת השיח שלנו הוא די מדמם, כמעט באופן קונסיסטנטי. יבוא היום הזה, יאחד את כולם, כולם ידעו שיש להם משהו מן המשותף, כולם יתאחדו לרגע, כולם יכוננו את השיח המשותף ולא יסתכלו אחד על השני בצורה פולקלוריסטית. אנחנו יודעים, חגים בעיני האחר זה משהו אקזוטי, משהו פולקלוריסטי, משהו אולי אחר, שונה. אני רוצה לייצר משהו שייצר את גובה העיניים, חג שיהיה משותף לכולם, בלי השדרות האלה שממיינות אדם על פני אדם, שמפלות אדם על פני אדם. אותה רוח תפעם מהלבבות ומהנפשות ותהפוך את מדינת ישראל למדינה שתצליח ותשכיל להתאחד, ולו לרגע אחד, ליום חג שכזה.

רציתי לתת לו מזמור מסוים, ובשל המתח שנוצר לא הצלחתי. תנו לנו יום של חג.

תנו לנו יום של חג שניצוק אל תוכו משמעות חברתית עמוקה, שכן הוא מסייע, כאמור, ללכידות של החברה הישראלית ויוצר לקהילה מרחב, מועד מפגש וגם תוכן משותף.

אני מזמן ומזמין את כל האינטלקטואלים, את כל הגופים האזרחיים שפועלים במדינת ישראל, שיתאחדו לסיעור מוחין, אדוני היושב-ראש, כדי לנסות ליצוק תוכן לחג החגים. במרחב הישראלי לא קיים חג מלכד לכלל האוכלוסייה הישראלית על גווניה, יהודים וערבים, בני הדתות השונות וכן מגוון קבוצות אוכלוסייה, החרדים, הדתיים הלאומיים ועוד. מטרת מיסוד חג החגים, המצוין זה שנים רבות בחיפה,

היא לייצר פלטפורמה מלכדת לכלל הקבוצות המרכיבות את החברה הישראלית, אשר יוכלו להרגיש חלק מהקולקטיב בלי לוותר על זהותן,

ועל השייכות האתנית הלאומית שלהם. בימים שבהם מכוננת ממשלת בנימין נתניהו רק שסעים בתוך החברה הישראלית, אנחנו נדרשים לשכל הישר, אנחנו נדרשים ללוגיקה, נדרשים גם לילדינו, שאולי יצליחו באמצעות החג הזה שיפיץ אהבה, להיטמע גם, לפחות ברוח שלהם, בתוך החברה הישראלית, כדי שכולנו נביט אל החג הזה בצורה מאוד פוזיטיבית. אי לכך, ולפני שאני מסיים, אני רוצה לפנות אליכם, ביודעי בתוככי-תוכי שאין איש בבניין הזה שמתנגד לדבר הזה, לחג החגים. מה יותר נשגב מחג מלכד בתוך מדינת ישראל? מה יכול להיות יותר קונסטרוקטיבי, שמפיץ אהבה ורעות כלפי האחר, כלפי הזולת, כלפי הבריות, מאשר חג החגים? אז אנא, תתעלו מעל לצרות העין של המתח בין הקואליציה, לפחות לפחות שנירגע יום אחד בשנה ונדע שעשינו את שלנו.

תודה רבה, חבר הכנסת זוהיר בהלול.

שר התקשורת חבר הכנסת איוב קרא. עד עשר דקות. אדוני היושב-ראש, שרים, יוזם החוק חבר הכנסת זוהיר בהלול, שאני מאוד מעריך ומוקיר, עמיתיי חברי הכנסת, משרד התרבות והספורט בראשות השרה רגב, שביקשה ממני להשיב במקומה, תומך בפסטיבל החג של החגים הנערך בחיפה מדי שנה במסגרת תקנת הפסטיבלים המקצועית, ובשנים האחרונות אף חל גידול בתמיכת המשרד. בשנת 2015 נתמך הפסטיבל ב־217,056 שקל חדש, בשנת 2016, 224,000 שקלים, ובשנת 2017, 236,000 שקלים. יש לציין כי תמיכת המשרד ניתנת לעיריית חיפה, כמו לרשויות מקומיות רבות אחרות, גם במסגרת תקנת סל"ע עבור יוזמות, כך שהיא יכולה להשתמש בתקציב זה לצורך ייסוד יוזמה חדשה הנוגעת לחג של החגים. החג של החגים הוא אירוע המציין את הרב-גוניות בחברה הישראלית בכלל ובחיפה בפרט, ויש לו חשיבות רבה בשיח התרבותי והחברתי בישראל, אך יחד עם זאת, ניתן לחוגגו ולציינו במשאבים הקיימים, מה שציינתי קודם, אדוני היושב-ראש. לאור העובדה שמדובר ביוזמה קיימת הנתמכת בהליך מסודר באמצעות מבחני תמיכה מכוח סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה 1985, ולאור האפשרות לקבוע דיון מיוחד במליאת הכנסת גם ללא צורך בהצעת חוק ספציפית, אין כלל צורך בהסדרת הנושא באופן חוקי. אני רוצה לומר שהצעת החוק מיותרת, חבר הכנסת בהלול. הדבר, לדעתי, מעוגן. גם אם זה לא מעוגן בחקיקה, התקציב והמשאבים שניתנים לפסטיבל הזה הם, מן הסתם, ראויים, שוטפים, ומדי שנה אפילו מגבירים את התמיכה הזאת. לכן, לדעתי, החקיקה כאן מיותרת, וחבל פשוט להתחיל הליך שבו לא ניתן שום דבר בעניין הזה ולא מאפשר שום דבר. אני גם רוצה להתייחס להצעת החוק הקודמת, אדוני היושב-ראש, בהזדמנות זו. אני חושב שצריך לברך אותך ולברך את חברת הכנסת ברקו וחברי הכנסת שיזמו את החוק.

נעשה היום צדק היסטורי. אי-אפשר רק לזרוק רפש. יש אנשים שצריכים לקבל העדפה, וזה לא על חשבון אף אחד, צריך להבין את זה, זה לא על חשבון אף אחד. אני מעריך שהבית הזה לא היה מתלכד והופך להיות בקונסנזוס כדי לקדם מטרה מאוד חשובה,

וערכית, ערכית ממדרגה ראשונה. הרי מה הועילו חכמים אם אני נמצא על הגבולות, נמצא בסיורים או במארבים או בפשיטות כדי להגן על אזרחי ישראל, ואני בעצם כאילו לא עושה כלום, ומי שבעצם קורא תיגר על המדינה הזאת, על עתידה וביטחונה, הוא צריך להיות שווה מול זה שבעצם מסכן את עצמו יום-יום, שעה-שעה, מדאיג את הוריו ואת כל המערכת סביבו, ואנחנו לא נותנים שום פריבילגיה למען מטרה זו, כאילו אנחנו נמצאים בהולנד או באנגליה, ששם החדשות הכי טובות, הדגים ומצב הרוח באוקיינוס. לכן אני אומר: יישר כוח לכם על העשייה, ואני מעריך מאוד ומגבה את ההצעה הזאת, וכל הכבוד. אני מבקש שלא לתמוך בהצעת החוק של זוהיר בהלול. חבר הכנסת זוהיר בהלול ביקש הצבעה במועד אחר, לכן לא תתקיים הצבעה,

אני מציע שהתקציב ימשיך לזרום כמו שהוא. אין צורך בחקיקה. זה מיותר, זה לא, הצבעה במועד אחר. חבר הכנסת זוהיר בהלול ביקש הצבעה במועד אחר, לכן לא נצביע על הצעת החוק. אנחנו עוברים להצעה הבאה: הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון, התפטרות ראש הממשלה או שר עקב הגשת כתב אישום). חבר הכנסת יואל חסון, בבקשה. עד עשר דקות יש לך. יש לך גם הצעת חוק מוצמדת. יש לך אפשרות, חבר הכנסת, לפני שאני מפעיל את השעונים, לדבר 13 דקות, כי יש לך הצעת חוק מוצמדת, ואז, אחרי זה נצביע. השר ישיב על שתיהם יחד ונצביע. אז יש לך 13 דקות, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. השרים, חבריי חברי הכנסת, בואו נתחיל בשיעור היסטוריה קצר. לפני קצת פחות מעשור היה ראש ממשלה בישראל שהיה נתון בחקירות פליליות. אני זוכר את זה היטב, אני זוכר את התקופה הזאת כי הייתי אז יושב-ראש הקואליציה שלו וחבר הסיעה שלו. שלמות הקואליציה אז הייתה על גבי, תלויה בי. ויום אחד, באמצע תקופה זו, אני אתייחס לזה. אני אתייחס לזה. אני אתייחס לזה. הגיע חבר הכנסת,

חבר הכנסת אמסלם, הגיע חבר הכנסת אז, אופיר פינס-פז, חבר הכנסת בקואליציה של קדימה של אולמרט, והגיש הצעת חוק פשוטה, שאומרת שראש ממשלה תחת כתב אישום יהיה חייב להתפטר. הוא התייחס כמובן גם לשרים ולסגני שרים. אני אגיד לכם, חברי בליכוד, מה קרה אז, בספסלי מפלגת ראש הממשלה המכהן ובספסלי הקואליציה. חברי הכנסת בקואליציה של אז, של קדימה, וגם חברי הכנסת של האופוזיציה, של הליכוד, שהיו באופוזיציה, הצביעו בעד החוק הזה ברוב עצום של 61 חברי כנסת. אז, ב-2008, אותם ח"כים שהצביעו בעד, לשמחתי, יואל,

כמובן בעד. לשמחתי, הרבה מהח"כים בשנת 2008 הראו חוט שדרה ואומץ מוסרי אמיתי, והם היו בדיוק באותו מצב ובנסיבות זהות לחלוטין שאתם,

נמצאים בהן היום. ההבדל עכשיו עבורכם, מה שמשתנה בסיפור הזה זה שראש הממשלה שנחשד בעבירות שחיתות, הפעם הוא מהליכוד, הוא מהמפלגה שלכם. אז מה היה לנו כאן? מה היה אז, בהצבעה הזאת, חברי לקואליציה?

שהייתי יו"ר הקואליציה אז וחבר מפלגתו של ראש הממשלה, הצבעתי בעד, כל חברי הסיעה שלי מקדימה גם הם הצביעו בעד. אף אחד לא העז להצביע נגד הצעת החוק, למרות שראש הממשלה שהיה בחקירות היה מהמפלגה שלנו,

חבריי מכולנו, חברת הכנסת פלוסקוב, חברת הכנסת פלוסקוב, תרצי בטח לדעת, חבר הכנסת פולקמן ירצה הוא לדעת, שגם ראש המפלגה שלך, משה כחלון מהליכוד, הצביע בעד החוק הזה, מילה במילה, שראש ממשלה תחת כתב אישום לא צריך לכהן. אני מאמין שזו גם העמדה שהוא ביקש מכם לבטא היום, כראש מפלגה. חבר הכנסת ניסן סלומינסקי, אתה הצבעת בעד החוק הזה, ביד מורמת, בגאווה גדולה. אתה הצבעת בעד החוק הזה. חבר הכנסת ליצמן, השר לשעבר ליצמן, אתה הצבעת בעד החוק הזה ב-2008, בעד החוק שראש ממשלה יתפטר בכתב אישום. אתם יכולים להגיד, אולי: זה גפני, זה ליצמן, זה כחלון, אבל גם ה-hard core של הליכוד, המנהיגות הבולטת של הליכוד, הצביעה בעד: חיים כץ הצביע בעד, שר האנרגיה יובל שטייניץ הצביע בעד, ושיא השיאים, יותר מכול, מי הגיע לכאן כל הדרך, אז, ב-2008, כדי להצביע בעד כשהיה ראש ממשלה אחר שהיה חשוד בעבירות ונחקר? מי הגיע להצביע בעד החוק הזה, מילה במילה? ראש האופוזיציה דאז בנימין נתניהו. ראש האופוזיציה דאז בנימין נתניהו בא להצביע בעד החוק הזה, ובכלל אמר יותר מזה, נתניהו, בהזדמנויות רבות בתקופה ההיא. הוא אמר: "ראש ממשלה ששקוע עד צוואר בחקירות, אין לו מנדט מוסרי וציבורי לקבוע דברים כל כך גורליים למדינת ישראל". אם אתם שואלים, חבריי חברי הכנסת, למה הצעת החוק הזאת לא הבשילה למרות שהיא עברה טרומית, מסיבה פשוטה מאוד: הכנסת פוזרה. ראש הממשלה התפטר עוד לפני שהוגש נגדו כתב אישום, ולמעשה הכנסת התפזרה. ואני שואל את ראש הממשלה בנימין נתניהו: מה השתנה? מה השתנה בין 2008 להיום? למה דעתך היום שונה? למה מה שהיה נכון אז לא נכון היום? יש תשובה אחת, חבריי חברי הכנסת, וראש הממשלה יודע אותה היטב: מה שהשתנה הוא שראש הממשלה שנתון לחקירות הוא לא אולמרט אלא אתה, בנימין נתניהו. אתה ראש הממשלה שחשוד בעבירות חמורות, וכל הסביבה שלך, כמעט כל הכוורת שלך, חשודה גם היא. וכפי שניסית למלט את עצמך מהמלצות המשטרה באמצעות הצעת חוק הזויה של דודי אמסלם, היום אתה תנסה למלט את עצמך בחסות המשמעת הקואליציונית. אין עקרונות, אין צדק, אין חוט שדרה, יש דבר אחד: להישאר בעמדת הכוח בכל מחיר, ושתישרף המדינה. למה ביקשת את העבודה על החוק הצרפתי?

אני אגיע לזה. אני חייב לשתף. כשביקשתי להעלות את החוק הזה, חבר הכנסת אמסלם, תשמח אולי לדעת שאני ביקשתי מהשרים, פניתי אליהם ואמרתי להם: אתם יודעים מה? בואו נקבע עמדה מוסרית, לא חוק פרסונלי, לא חוק פרסונלי, לא בעד ראש הממשלה ולא נגד ראש הממשלה הנוכחי. אני הסכמתי שהצעת החוק הזאת תהיה מהכנסת הבאה, לא תחול על הכנסת הזאת ולא על ראש הממשלה הנוכחי. זו ההצעה שלי לוועדת השרים לחקיקה, הצעה שכמובן נדחתה. אבל אני רוצה לומר לכם, חברים,

אני רוצה להציע לך הצעה, ואני מצטרף אליך? הם מפריעים לי, אני לא יכול.

אני רוצה להציע לך הצעה מהלב. חבר הכנסת אורן אסף חזן, לא מנהלים דיאלוג. הוא מרשה לי, הוא מרשה לי, שנייה. לא,

אנחנו היום מבקשים לקבוע אמת מידה מוסרית, ברורה. זה מה שהצעתי לכם, ואתם דחיתם את זה, ואתם בסופו של דבר נותנים יד להשחתת המערכת. חבר הכנסת אמסלם, לשאלתך, חבר הכנסת אמסלם,

לשאלתך, אני אגיד לך למה אני ביקשתי את המחקר הזה.

אני ביקשתי את המחקר מכיוון שבזמנו חברת הכנסת רונית תירוש רצתה לקדם חוק, את החוק הצרפתי.

החוק הצרפתי. הינה, החוק, הינה.

נכון, רצית לעזור לה. רונית תירוש רצתה לקדם, ואני ביקשתי חוות דעת, לסייע בידה. תקשיב עד הסוף. אני באתי מוכן. אני ביקשתי חוות דעת ממחלקת המחקר,

היא נמצאת כאן.

וכשמחלקת המחקר למעשה קבעה שהדבר הזה מקובל רק בצרפת ולא בשום מדינה אחרת אני לא תמכתי בחוק הזה, ולא רק שלא תמכתי בחוק,

כראש קואליציה וראש סיעת קדימה, מנעתי מהחוק הזה להגיע להצבעה. אני לא אפשרתי לחוק, ולכן החוק לא עלה להצבעה מעולם,

כי אנחנו לא תמכנו בזה בקדימה. ואנחנו עשינו עבודה,

בניגוד אליך, הלכתי למחלקת המחקר ולקחתי ברצינות את המסקנות. אתה הלכת למחלקת המחקר, חברת הכנסת גרמן, ואתה לא התייחסת למחלקת המחקר. עכשיו אני אמשיך, ותנו לי לסיים. אלה לא מסקנות הדוח. אתה כנראה לא קראת אותו היטב. תנו לי לסיים. רגע, רק הצעה, הצעה. הצעה, ברשותך.

אני מציע לך דבר אחד, בשתי שניות: אם תשנה את זה שבמקום התפטרות ראש ממשלה בגלל כתב אישום תהיה נבצרות לראש ממשלה, אני אצביע ביחד איתך. בוועדה אפשר לשנות. לא, תקשיב, בוא תעזור לי לעזור לך.

אני אצביע ביחד איתך. בוועדה, בוועדה אני מסכים.

תנהל משא ומתן כשירד.

עכשיו אני אומר לכם,

חבר הכנסת אורן חזן, אתה יכול לנהל משא ומתן כשהשר יענה והוא ירד מהדוכן.

כי ככה אתה פוגם בעקרון שוויון החוק, שכולם חפים מפשע עד שהוכח אחרת, אז אתה צריך את זה לתקן. אגב, שרים צריכים להתפטר, אז מה עם שרים? פשוט כי רוצים את ראש הממשלה. יכול להיות שגם את זה צריך לתקן, אני לא יודע.

ואני מציע שתקשיבו לטקסט הזה היטב: בעוד שנים לא רבות, אני רוצה שתקשיבו, זה חשוב, בעוד שנים לא רבות מהיום בנימין נתניהו לא יהיה ראש ממשלת ישראל. הוא יצא מהחיים הציבוריים ואיתו עוד כמה אנשים שיושבים כאן. אני לא מתיימר לדעת אם הוא ישב בבית שלו בקיסריה או חס ושלום בבית הכלא, אני לא מאחל לו את זה,

רק מקווה שהאמת תצא לאור. אבל אחדים מכם לא תלכו איתו, עדיין תשבו כאן, תמשיכו לנסות להשפיע, להותיר חותם על מדינת ישראל. יואל, אתה מחפש כותרת, לא פתרון.

יהיו דברים שתהיו גאים בהם בפעילות הציבורית שלכם ויהיו דברים שיביישו אתכם ושאם רק הייתם יכולים הייתם מחזירים את הגלגל לאחור ומשנים. לחבריי בקואליציה אני אומר: רחוק רחוק, כשנתניהו לא יהיה פה, יואל,

דברים בפעילות הציבורית שלכם שתתביישו בהם. אבל לא תוכלו למחוק אותה, כי אף דודי אמסלם או דוד ביטן או מישהו אחר לא יוכל להגיש חוק לשכתוב ההיסטוריה. הפרוטוקול מהמליאה לא שוכח.

כל מי שירים יד נגד הצעת החוק, מרים יד נגד שלטון החוק, וצריך להתבייש, פשוט להתבייש.

למה לא הגשת את זה אז, יואל? אל תקלקלו את התדמית של הבית הזה,

שידע לפני עשור להצביע בעד החוק הזה, אופוזיציה-קואליציה: האופוזיציה הייתה אז הליכוד, ובנימין נתניהו, שישב כאן, הצביע בעד חוק שקובע שראש ממשלה, בכתב אישום, מתפטר, הוא הצביע בעד, יחד עם כל סיעת הליכוד ויחד עם כל סיעת קדימה, שהייתה מפלגת השלטון.

זה היה ב-2008, זה היה תחת שלטון קדימה.

אני סיפרתי את זה. זה היה תחת שלטון קדימה.

עבר בקריאה טרומית והכנסת פוזרה כי אולמרט התפטר, זה הכול. ולכן אני אומר לכם, אל תקלקלו את אמת המוסר הזאת. תצביעו בעד, ואני מתחייב כאן לחברים, אני מתחייב להסכים בוועדה שהחוק הזה יחול מהכנסת הבאה ולא בכנסת הזאת. אל תביישו את הכנסת. אני מבקש מכם: אל תגרמו שנחזור אחורה. הכנסת אמרה פעם אחת את דברה בעניין הזה, כשהיה ראש ממשלה בחקירות, לא שלא היה, היה ראש ממשלה בחקירות. מה מפריע לך לשנות את זה לנבצרות? אני לא שולל שינויים, אני אומר לך את האמת. אם הקואליציה תיתן לחוק הזה לעבור בטרומית, אני פתוח, ככה אני לא יכול לעבוד. בסדר, תעשה מה שאתה רוצה. אני פתוח להידברות, כדי שאמת המוסר פה, אמת המוסר פה לא תשתנה. אני חוזר עוד הפעם, תקשיבו טוב, אני מסיים, אדוני: ב-2008, הכנסת, אופוזיציה-קואליציה, קבעה רף ברור: ראש ממשלה תחת כתב אישום לא יכהן בתפקידו. אתם יודעים שזו אמת המוסר. ואתם יודעים מה? אתם גם יודעים את האמת, שאם ראש הממשלה יקבל כתב אישום, אתם יודעים שהוא לא יוכל לכהן כראש ממשלה. אתם יודעים שזה לא יכול לקרות. אתם יודעים שהוא לא יוכל לתפקד. תודה רבה. תשיב במשולב שרת המשפטים חברת הכנסת איילת שקד.

עד עשר דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חוק-יסוד: הממשלה כיום לא מחייב את התפטרותו של חבר ממשלה בשלב הגשת כתב האישום אלא רק לאחר הרשעה בעבירה שיש עימה קלון. על פי פסיקת בית המשפט העליון, ראש הממשלה מחויב לפטר שר שהוגש נגדו כתב אישום בעבירות שיש עימן קלון אף על פי שהחוק אינו מחייב זאת. הפסיקה אינה נוגעת לראש ממשלה, ולפיכך, כל עוד לא הורשע בעבירה שיש עימה קלון רשאי הוא להמשיך בתפקידו. איפה חבר הכנסת חסון?

ובדין אין הפסיקה נוגעת לראש ממשלה. אין דומה דינו של שר הממשיך לכהן כל זמן שראש הממשלה חפץ בהמשך כהונתו, ובית המשפט קבע ששיקול דעתו נתון לביקורת שיפוטית, לראש ממשלה, שהפסקת כהונתו נתונה למליאת הכנסת, העשויה בכל שבוע להכריז על אי-אמונה בו, ואין כל מקום להתערבות בפעולתה של רשות זו. הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון, התפטרות ראש הממשלה או שר עקב הגשת כתב אישום), של חבר הכנסת יואל חסון ואחרים, מבקשת לקבוע כי אם הוגש כתב אישום בעבירה מסוג פשע נגד ראש ממשלה, שר או סגן שר, ייאלץ, אז תתחילו לגייס. חבר הממשלה להתפטר מתפקידו. חבר הכנסת חסון העלה לדיון את ההצעה במסגרת המאבק שלו ושל האופוזיציה בראש הממשלה, ולמגרש הזה כרגע אין לי שום כוונה להיכנס. מערכת התביעה בישראל אינה צריכה להפוך לפוסקת אחרונה ביחס לזהות ראש הממשלה בישראל. בדיוק לשם כך הציבור הולך לבחירות אחת לארבע שנים, וודאי שלא די בהחלטה של הפרקליטות לחרוץ גורלות. בית המשפט הוא הגוף שבידו הציבור הפקיד את ההכרעה, ושם היא צריכה להישאר. לכל אזרח בישראל יש את הזכות להוכיח את חפותו, גם לראש ממשלת ישראל. ואני שואלת את חבר הכנסת יואל חסון: בשנת 2004 אתה היית אחראי לפניות הציבור של ראש הממשלה אריאל שרון, בלשכתו. בשנת 2004 החליטה פרקליטת המדינה דאז עדנה ארבל להגיש כתב אישום נגד ראש הממשלה אריאל שרון בפרשת האי היווני. לא ראיתי באותה תקופה הפגנות ברחובות, לא ראיתי הצעות חוק שקוראות לפיטורו. ומה שקרה אחר כך זה שהיועץ המשפטי לממשלה, השופט מזוז, מני מזוז, אז הוא היה היועץ המשפטי לממשלה, חשב שפרקליטת המדינה אינה צודקת, הוא הקים צוות מקביל במשרד המשפטים והחליט לסגור את התיק נגד ראש הממשלה. לא דובר אז על משטרה, דובר אז על פרקליטת המדינה. לכן, אני מציעה לכולנו, גם לאופוזיציה וגם לקואליציה: בואו נתאזר בסבלנות. יש לנו מערכת אכיפה מאוד חזקה ומאוד מסודרת, עם ערכים מאוד חזקים ומאוד מסודרים, וצריך פשוט לתת לה לעבוד. יש עוד נקודה מאוד מאוד חשובה שפירטתי כאן, בנאום שלי, ושכדאי להתעכב עליה: הכנסת שיושבת כאן, והיא הריבון, יכולה למעשה בכל שבוע להחליט לפטר את ראש הממשלה בהצבעת אי-אמון. הסמכות לפטר ראש ממשלה נתונה בידי הכנסת, הסמכות לפטר שר נתונה בידי ראש הממשלה. ולכן, היום, בשנת 2017, אנחנו כולנו מסכימים ששר שהוגש נגדו כתב אישום יכול לזוז הצידה ולנהל את משפטו, זה לא מוביל לבחירות. אבל צריך להבין שראש הממשלה, כשמוגש נגדו כתב אישום, אם הכנסת מחליטה לפטר אותו זה בסדר גמור, זו הסמכות שלה, אבל כשהמחוקק קבע בחוק, וצריך להבין את הרציונל בחוק הזה, כשהמחוקק קבע את החוק כפי שהוא קבע, הוא אמר: הכנסת בכל מצב יכולה לפטר את ראש הממשלה, אבל החלטה של התובע הכללי לא צריכה להביא לפיטורים של ראש הממשלה. בן אדם אחד, ראש התביעה, לא צריך להוביל לפיטורים. מי שצריך להוביל לפיטורים, ואם הכנסת תחליט לעשות זאת, אז הכנסת יכולה, זה רק הכנסת, כנציגה, כמי שמייצגת את העם. ואני שואלת כרגע את חבר הכנסת יואל חסון: מדוע בשנת 2004, כשעדנה ארבל המליצה להגיש כתב אישום נגד שרון, אני בטוחה שיש כאן חברי כנסת שהיו אז חברים בליכוד, יש חברי כנסת שהיו אז חברים במפלגת העבודה, במרצ, בבית היהודי, ברשימה המשותפת, האם מישהו זוכר מדוע בשנת 2004, כשעדנה ארבל החליטה, רצתה, המליצה להגיש כתב אישום נגד אריאל שרון, מדוע אז התקשורת לא זעקה? מדוע אז לא היו הפגנות בכיכרות? אז האמת היא שלי יש תשובה. אני אשמח לשמוע אם מישהו כאן יודע את התשובה. התשובה היא: מכיוון שאריאל שרון העביר את תהליך ההתנתקות, ומכיוון שהוא הוביל את תהליך ההתנתקות, היה צריך לאתרג אותו. אז מה אם פרקליטת המדינה חשבה שצריך להגיש כתב אישום?

הוא מוביל את תהליך ההתנקות, ובואו ניתן לו לעקור יישובים ולא נעשה שום דבר. ודרך אגב, ההוכחה, שאז מני מזוז, היועץ המשפטי לממשלה, שהוא היה הסמכות, הוא שהחליט לסגור את התיק. עוד פרשה שהייתה אתמול בכותרות, מה שסיפר נשיא המדינה ריבלין, פרשה שכדאי באמת להתעכב עליה: הנשיא ריבלין, שהיה אז, באותה תקופה, מועמד לשר, זה היה אחרי הבחירות, ייעדו אותו להיות שר משפטים. וככה, בתקופה שבין הקמת הממשלה לבחירות, כשהוא כבר בטוח שהוא הולך להיות שר המשפטים, נפתחה נגדו חקירה. היועץ המשפטי לממשלה אמר לראש הממשלה: תשמע, נפתחה נגד חבר הכנסת רובי ריבלין חקירה, הוא לא יכול לכהן כשר משפטים. תמנה אותו לתפקיד אחר. באמת ראש הממשלה מינה אותו, אם אני לא טועה, להיות שר התקשורת. אני שאלתי את הנשיא ריבלין מה קרה. הוא אומר לי ככה: חקרו אותי פעם אחת, ושלוש וחצי שנים החזיקו את התיק פתוח. ברגע שמני מזוז נכנס לתפקיד, הוא הסתכל על הנתונים, ראה שאין שם כלום וסגר מייד את התיק. שלוש וחצי שנים הנשיא ריבלין, אז הוא היה השר ריבלין, היה נתון תחת, הייתי אומרת שזה סוג של עינוי דין מתמשך, שהתיק נגדו, עם פעם אחת שחוקרים אותו, פתוח שלוש וחצי שנים. אני יכולה להגיד שהיום, כששי ניצן ואביחי מנדלבליט עומדים בראש מערכת האכיפה, דבר כזה לא היה קורה. לא היו מתעללים בשר מכהן שלוש וחצי שנים כשאין שום ראיות ואין שום עובדות ואין כלום, המשטרה קוראת לו לחקירה פעם אחת, ובזה נגמר הסיפור. צריך ללמוד לקח מהסיפור הזה, גם התקשורת, גם רשויות האכיפה וגם אנחנו, שלא צריכים לשתוק על עוולות כאלה. עליזה, אפשר לרדת?

לא, למה יותר בוטה? חבר הכנסת יואל חסון, אני עד עכשיו מחכה ממך לתשובה מדוע הליכוד ומפלגת העבודה לא יצאו לכיכרות כשראש הממשלה שרון הוביל את תוכנית ההתנתקות ופרקליטת המדינה המליצה להגיש נגדו כתב אישום. אני אשמח אם תענה לי על זה. אתה רוצה לענות? בבקשה, חבר הכנסת יואל חסון, עד שלוש דקות.

חבריי חברי הכנסת, גברתי השרה, את שרת משפטים ואת בטח אדם מוכשר מאוד, ובטח את גם למדת ויודעת ומכירה את הפרטים. עדנה ארבל המליצה, היועץ המשפטי הוא שהחליט וקבע, ועל זה אני מדבר, אני מדבר על החלטה של יועץ משפטי על הגשת כתב אישום. אני בטוח שאם נגד אריאל שרון הייתה החלטה על הגשת כתב אישום, אני בטוח שהוא לא היה נשאר בתפקידו. אני גם בטוח שאהוד אולמרט, עובדה, הוא לא עשה זאת.

אני בטוח שאף ראש ממשלה אחר לא היה עושה את זה, ואני אגיד לכם יותר מזה: אני יודע משהו שגם אתם יודעים ואתם לא מודים בו. כולכם יודעים שאם נתניהו יקבל כתב אישום, הוא לא יישאר ראש ממשלה אפילו דקה אחת. אתם יודעים את זה. אתם יודעים. אז אני אומר, ואני אומר את זה לכולכם: הרבה אחרי שאתם אולי תשבו כאן ותהיו בתפקידים אחרים, ונתניהו יהיה במקומות אחרים לגמרי, יזכרו לכם שאתם עמדתם פה לימין משהו שמנוגד לאמת מוסר שכל הכנסת הזאת הסכימה עליה ב-2008. על מה אתם מגינים? אתם מגינים על ראש ממשלה שיקבל כתב אישום? יש למישהו ספק שהוא לא יכול להמשיך להיות ראש ממשלה? אין הרי ספק כזה. איילת שקד, השרה שקד, אז אני אומר: הכנסת כבר ב-2008 החליטה את זה. את לא היית כאן. אני סיפרתי שב-2008 אותו חוק בדיוק עבר ב-61 תומכים, אופוזיציה וקואליציה. כל חברי מפלגתו של אהוד אולמרט,

הצביעו בעד החוק. אהוד אולמרט ביקש שלא להתנגד לחוק הזה, לא פעל כדי שנתנגד לחוק הזה. אני הייתי אז יו"ר הקואליציה שלו ואני זוכר בדיוק מה היה אז, ולא התבקשנו. תחשבו טוב על מה אתם מצביעים. ואני אמרתי יותר מזה,

אני פניתי אלייך, לכל חברי ועדת השרים. אני אמרתי שאני מוכן שהחוק יהיה מהכנסת הבאה, מהכנסת העשרים, לא מהכנסת הזאת, כדי שזה לא ייראה פרסונלי. בואו נקבע אמת מידה מוסרית בעניין הזה. מדינת ישראל היא מדינה מסובכת. ראש ממשלה טבוע בכתב אישום לא יוכל לנהל אותה. אנחנו יודעים את זה.

וגם ברמה המוסרית הוא לא יכול לעשות את זה. אז לכן, גברתי השרה, בואו נסכים על הסכמה שזה לכנסת הבאה, ולכן נקבל את החוק עם ההסכמה הזאת.

אבל צריך להצביע. אז אני יכול להציע לך משהו כזה,

בהסכמתך: אולי לדחות את ההצבעה בשבועיים, לחשוב על הסכמה, לחשוב על הסכמה בעניין הזה, לעוד שבועיים, על הכנסת הבאה, הכנסת העשרים, שתהיי מוכנה לשקול את זה. מאה אחוז, נצביע. אני ביקשתי הצבעה שמית, אדוני היושב-ראש. הוגשו 20 חתימות. לפי תקנון הכנסת אנחנו עוברים להצבעה שמית. נא להקריא את השמות. על החוק הראשון, הצבעה שמית, בבקשה. יש הצעה מוצמדת. לא התבקשנו בה הצבעה שמית, רק בהצעה הראשונה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) טלב אבו עראר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין,

אמיר אוחנה, נגד מיכאל אורן, נגד ג'מעה אזברגה, אינו נוכח דוד אזולאי, אינו נוכח ישראל אייכלר, נגד רוברט אילטוב, נגד אלי אלאלוף, נגד קארין אלהרר, בעד סעיד אלחרומי, אינו נוכח זאב אלקין, נגד דוד אמסלם, נגד אופיר אקוניס, נגד גלעד ארדן, נגד אורי אריאל, נגד יעקב אשר, נגד זאב בנימין בגין, נגד זוהיר בהלול, בעד נאוה בוקר,

דוד ביטן, נגד מיכל בירן, בעד מירב בן ארי, נגד אלי בן-דהן, נגד יואב בן צור, נגד איל בן ראובן, בעד נפתלי בנט, אינו נוכח יחיאל חיליק בר, אינו נוכח איתן ברושי, בעד עמר בר-לב, בעד ענת ברקו, נגד יוסף ג'בארין, בעד אילן גילאון, בעד יהודה גליק,

יואב גלנט,

נוכח גילה גמליאל, נגד מסעוד גנאים, אינו נוכח משה גפני, נגד יעל גרמן,

אבי דיכטר, נגד צחי הנגבי, נגד יצחק הרצוג, בעד שרן השכל, נגד יצחק וקנין, נגד מכלוף מיקי זוהר, נגד חנין זועבי,

בעד, בעד. (קוראת בשמות חברי הכנסת) חנין זועבי, בעד. את יודעת שאם הייתי עוברת לא הייתי יכולה לשנות.

בעד ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח תמר זנדברג, בעד עבד אל חכים חאג' יחיא, בעד ציפי חוטובלי, נגד אורן אסף חזן, אינו נוכח דב חנין, בעד אכרם חסון, נגד יואל חסון, בעד אחמד טיבי, אינו נוכח מרדכי יוגב,

יוסי יונה, אינו נוכח שלי יחימוביץ, בעד חיים ילין, בעד איתן כבל, בעד אלי כהן, אינו נוכח יצחק כהן, נגד מאיר כהן, בעד יעל כהן-פארן, בעד חיים כץ, נגד ישראל כץ, נגד עליזה לביא, בעד ציפי לבני,

אורלי לוי אבקסיס, בעד ז'קי לוי, נגד מיקי לוי, בעד יריב לוין, נגד יעקב ליצמן, נגד סופה לנדבר, נגד יאיר לפיד, בעד מנחם אליעזר מוזס, נגד שולי מועלם-רפאלי, נגד ירון מזוז, נגד מרב מיכאלי, בעד יוליה מלינובסקי, נגד מיכאל מלכיאלי, נגד אורי מקלב, נגד יעקב מרגי, אינו נוכח אברהם נגוסה, נגד משולם נהרי, נגד איילת נחמיאס ורבין,

בנימין נתניהו, אינו נוכח קסניה סבטלובה, בעד רויטל סויד, בעד ניסן סלומינסקי, נגד בצלאל סמוטריץ, נגד סאלח סעד, בעד איימן עודה, בעד רחל עזריה, נגד יוסף עטאונה, בעד חמד עמאר,

לאה פדידה, בעד רועי פולקמן,

עודד פורר, נגד טלי פלוסקוב, נגד יעקב פרי, בעד עיסאווי פריג' אינו נוכח עמיר פרץ, בעד נורית קורן, נגד יואב קיש, נגד איוב קרא, נגד מירי רגב, אינה נוכחת מיכל רוזין, בעד מיקי רוזנטל, בעד מוסי רז, בעד יואל רזבוזוב, בעד יפעת שאשא ביטון,

יובל שטייניץ,

אלעזר שטרן, בעד נחמן שי, בעד עפר שלח, בעד איציק שמולי, בעד סתיו שפיר, בעד איילת שקד, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, בעד נא לקרוא שוב בשמות של אלה שלא היו נוכחים. (קוראת בשמות חברי הכנסת) טלב אבו עראר, אינו נוכח ג'מעה אזברגה, אינו נוכח דוד אזולאי, אינו נוכח סעיד אלחרומי, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח יחיאל חיליק בר, אינו נוכח יואב גלנט, אינו נוכח מסעוד גנאים, אינו נוכח ג'מאל זחאלקה, בעד אורן אסף חזן, לא משתתף בהצבעה אחמד טיבי, בעד יוסי יונה, אינו נוכח אלי כהן, אינו נוכח יעקב מרגי, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח עיסאווי פריג' אינו נוכח מירי רגב, אינה נוכחת איילת שקד, אינה נוכחת האם יש מישהו במליאה שרוצה להצביע ולא היה נוכח?

(קוראת בשם חבר הכנסת) סעיד אלחרומי, בעד יש עוד מישהו? תמה ההצבעה.

48, נגד, 57. הצעת החוק לא עברה, והיא יורדת

אנחנו עוברים להצבעה על ההצעה המוצמדת. רגע, זה שמית? הם משכו את השמית? נא לשבת. הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון, התפטרות ראש הממשלה או שר עקב הגשת כתב אישום). אנחנו עוברים להצבעה. נא לשבת. ההצעה להעביר את הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון, התפטרות ראש הממשלה או שר עקב הגשת כתב אישום) לוועדה לא נתקבלה. בעד, 44,

55. הצעת החוק לא עברה, והיא יורדת מסדר-יומה של הכנסת. הצבעת נגד? היית אמור להצביע בעד. בסדר. אה,

אז לפרוטוקול, חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה הצביע בעד. גם חברת הכנסת סויד. לפרוטוקול. אנחנו עוברים להצעת חוק לעידוד השקעות הון (תיקון, תקנות לעניין השבת הטבות מס), התשע"ה 2015, תשובה והצבעה. סגן שר האוצר חבר הכנסת יצחק כהן, בבקשה, תשובה. אחרי התשובה תהיה ההצבעה. עד עשר דקות. הצעת החוק נומקה ב-6 בדצמבר 2017. תהיה רק תשובת שר, ולאחר כך נעבור להצבעה. בבקשה, עד עשר דקות, סגן השר. הצעת החוק של חבר הכנסת דב חנין, איימן עודה ויוסף ג'בארין.

גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, הצעת החוק לעידוד השקעות הון (תיקון, תקנות לעניין השבת הטבות מס), של חבר הכנסת דב חנין ואחרים. ועדת השרים לענייני חקיקה החלה בתחילת דצמבר לדון בהצעת החוק ודחתה את המשך הדיון בשלושה חודשים. על פי התקנון לעבודת הממשלה, הצעת חוק שתובא לדיון במליאת הכנסת בטרם קבעה לגביה ועדת השרים לענייני חקיקה עמדה כנדרש, תהיה עמדת הממשלה להתנגד. דב, ביקשתי ממך שתחכה תקופה, עכשיו, אני לא שומע אותך. דבר אל המיקרופון. חבר הכנסת דב חנין אומר שעובדי טבע מפוטרים עכשיו,

זה מה ששמעתי. זו הסיבה שאתה החזרת את זה ולא עמדת בהסכם? הלוא בפעם הקודמת שידעת את זה והיה דיון ענייני ורציני, אמרנו לך, דב, שתדחה את זה. עכשיו, אגב הסיפור של טבע, אתה רוצה להעלות את זה. אם ככה, אתה לא כל כך מתייחס לגופו של עניין, לא.

ממש לא. 1,750 עובדים זה לגופם, מה זה קשור? מה זה קשור? כולנו יודעים את זה, חבר הכנסת דב חנין. אתה יודע מה המהות של הטבות מס שמציעים לחברות? מה המהות?

לא נתנו. לא נתנו. נתנו להם הטבות מס. לא שילמנו להם. הכרנו להם בהטבות מס. זה חוק עידוד השקעות הון. זה חוק שאתה חוקקת אותו פה בכנסת. לא, בוודאי שאתה, אבל חוץ מזה, עכשיו, לפני שהם מצפצפים עליכם, עליזה, אנחנו בעד. נו, דב היה מוכן לדחות בשלושה חודשים, אדוני סגן השר, אנחנו בעד.

בעד מה? זה של עודד פורר, נכון?

אני יודע שאתם בעד. אגב האירוע של טבע אתה בא פה לשנות את חוק עידוד השקעות הון. עם כל הכבוד, קודם כול תבין מה החוק הזה ולמה הוא נועד. בזכות החוק הזה, דב חנין, מועסקים עשרות אלפי אם לא מאות אלפי עובדים בישראל, אז כרגע יש בעיה בטבע. נכון, נכון. לא בגלל החוק הזה.

מבקר המדינה כתב על זה דוח שלם. המדינה נותנת הטבות ולא טורחת לבדוק מה היא מקבלת בתמורה. בוודאי שהיא טורחת.

יש קריטריונים מאוד מאוד קשוחים בעניין הזה. איזה קריטריונים? בוודאי שיש. הממשלה, מה שקרה בטבע זו החלטה כושלת של הנהלת המפעל. זה לא בגלל שהחוק נתן או לא נתן. הממשלה לא פראיירית, מה החוק יגיד?

איזה מפעל יבוא וישקיע פה בארץ,

אם לא תהיה יציבות רגולטורית? על מה אתה מדבר? הקומוניסטית שלך, הבולשביקית שלך. אני מבין את הסוציאל, אה, קומוניזם, אבל איזה מפעל יבוא וישקיע בארץ עם החוקים שלך? הלוא 70 שנות המהפכה הוכיחו כישלון אדיר.

מי יבוא להשקיע בישראל עם החוקים שלך, דב? איזה מתנות? מה מתנות? יש לך העסקה של מאות אלפי עובדים, לא רק בטבע, בעוד חברות. כן, מה קורה, עליזה? תודה. דב, אם היית דוחה, היינו מדברים.

אני מבקש מהחברים לדחות את ההצעה. תודה רבה.

ניסיתי, לא הלך. ושוב פעם אני מודה לך, האציל שבחבורה. תודה רבה לסגן השר יצחק כהן. חבר הכנסת דב חנין, בבקשה, שלוש דקות לרשותך. תודה רבה לך, גברתי היושבת-ראש. רבותיי השרים,

תראו על מה אנחנו מדברים. חברת טבע קיבלה הטבות מס מהמדינה, 20 מיליארד שקל. עכשיו הם רוצים לפטר 1,750 עובדים. בא ראש הממשלה ומבקש מהם: אולי לא תפטרו 1,750? אולי לא תסגרו את המפעל בירושלים? אומר לו האדון שולץ, מנכ"ל טבע, ככה: אף אחד לא יגיד לנו איפה לסגור מפעל או לפטר עובדים. אחרי שהם קיבלו מיליארדים במענקים מהמדינה הם מסרבים לבקשה: אל תגידו לנו איפה לסגור מפעל או לפטר עובדים. הפיטורים יתבצעו בדיוק כמו שאמרנו. אל תיתנו לנו עצה לסגור מפעל באירלנד או בהודו. זו עצה לא ראויה. אנחנו רוצים לסגור בירושלים את המפעל, ואנחנו נסגור את המפעל בירושלים. מה המדינה עושה מול זה אחרי ששילמתם 20 מיליארד שקל? אני בהצעת החוק הזאת נותן למדינה כלי להתמודד עם השערורייה הזאת. אני נותן כלי שהוא מאוד מתון ומידתי. אני קובע בהצעת החוק הזאת ששר הכלכלה, באישור ועדת הכספים של הכנסת, יקבע בתקנות את המקרים שבהם מי שקיבל הטבות מס מהמדינה, אם הוא מפטר עובדים, המדינה תוכל לדרוש את הכסף, כולו או חלקו, בחזרה. הצעת החוק הזאת מתבקשת. הצעת החוק הזאת נותנת לממשלה אמצעי ללחוץ על חברה כמו טבע. אתה אמרת, אדוני סגן שר האוצר, שחברת טבע התנהלה בצורה מופקרת? נכון, היא התנהלה בצורה, לא, מה זה במועד אחר? אין בעיה. יואב, הרי אנחנו כבר דחינו את זה. דחינו את זה.

דחינו.

בסדר, זה לוקח זמן.

אתם תצביעו נגד, אתם יכולים להגיד לעובדי טבע שיש לכם זמן. הדבר היחיד שדחוף לכם זה חוק ההמלצות על ראש הממשלה. ש-1,750 עובדי טבע ילכו לעזאזל, אתכם מעניינת רק חקירת ראש הממשלה. העובדים לא מעניינים אתכם? בבקשה, אם זה המצב. אנחנו כבר דחינו את ההצבעה בחוק הזה. אני לא אסכים לדחייה נוספת, כי היום, עכשיו, על השולחן נמצאים פיטורים של 1,750 עובדים, והממשלה של נתניהו מסרבת להתערב. אתם מסרבים להתערב בעניין הזה. אנחנו נותנים לכם כלי להיאבק נגד הפיטורים האלה ואתם דוחים אותו.

אתם רוצים להישאר עם ידיים קשורות מאחורי הגב מול התנהלות מופקרת של בעלי מפעל ובעלי חברה ביריוניים, שביצעו השקעות ספקולטיביות ונותנים עכשיו לעובדים שלהם לשלם את המחיר. ההצבעה הזאת היא מבחן לכל אחת ואחד מחברי הכנסת. תודה רבה לחבר הכנסת דב חנין. אני מבקשת מכולם לשבת, אנחנו עוברים להצבעה. אנחנו עוברים להצבעה, וכעת נצביע על הצעת חוק לעידוד השקעות הון (תיקון, תקנות לעניין השבת הטבות מס), התשע"ה 2015. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. ההצעה להעביר לוועדה את הצעת חוק לעידוד השקעות הון (תיקון, תקנות לעניין השבת הטבות מס), התשע"ה 2015,

נתקבלה. בעד, 43 חברי כנסת, 53 מתנגדים, כי העמדה אצל אייכלר לא פועלת, אחד נמנע. אני קובעת כי הצעת חוק לעידוד השקעות הון (תיקון, תקנות לעניין השבת הטבות מס), התשע"ה 2015, לא התקבלה. לפרוטוקול, השר אקוניס מבקש להתנגד. עוד מישהו? לא. אני רוצה להזכיר שהמסך של חבר הכנסת אייכלר לא תקין, ולכן בכל הצבעה,

אני אשאל אותך מה אתה מצביע, ובתוצאה נכריז, ההצבעה כוללת. גם אני. חמד עמאר, גם אתה?

בגלל שהחלפנו, לפי דעתי, כי ברגע האחרון זה התחלף פה אצלי. כרגע הספקת להצביע? לא נקלט.

אז כרגע בודקים אם שמך מופיע.

נוסיף גם את שמך לפרוטוקול, לא, להצבעה, אתה צודק.

בבדיקה. אתה התכוונת להצביע נגד. אוקיי.

אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה, הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון, כשירות רב ראשי והרכב האספה הבוחרת), התשע"ז 2016, של חבר הכנסת אלעזר שטרן. חבר הכנסת אלעזר שטרן, בבקשה, עד עשר דקות לרשותך. חבר הכנסת חמד עמאר, איפה הוא? הוא יצא. אז בבקשה, תוסיפו אותי. בבקשה, אדוני, עד עשר דקות לרשותך. תודה, גברתי היושבת בראש. עמיתיי השרים, חברי הכנסת, גברתי, אני יכול להבטיח לך שלהצעה הזאת, אם יצא שלא הצבעת, לא תבקשי להוסיף אותך.

הרבנות הראשית לישראל. הרב אלי, סמוטריץ בצלאל, אתה מסתיר אותו, אלה הפירות שלך. איפה השרה לשוויון חברתי? הצעת החוק שאני מניח הפעם בכנסת באה לתקן עוולה כלפי נשים. בגוף הבוחר של הרבנות הראשית יש בערך 2% נשים. חבר הכנסת גפני, מה הרבנות הראשית קשורה אליך? לא, מה הרבנות הראשית קשורה אליך? אני שמעתי ששואלים אותך מי יהיה המנהיג הבא של העולם החרדי. תגיד, יכול להיות שזה יהיה הרב לאו? או הרב יוסף? יכול להיות שהם יהיו המנהיגים שלך? אל תתחיל. אל תתחיל. השר לוין, הסברת לו שזה לא קשור אליו. גפני, הבנת שזה לא קשור אליך. אוקיי, אוקיי אנחנו חוזרים לזה. בגוף הבוחר של הרבנות הראשית יש בערך 2% נשים. השר אלי בן-דהן, בהיותו סגן שר הדתות, הגיע איתי להסכמה על 32 נשים בגוף. השרה ציפי לבני, עם ראש הממשלה ועם נפתלי בנט, לחצו ידיים על חוק שמאפשר עדיין לרבנים אורתודוקסים להיות 50% פלוס 10. באתי לנפתלי בנט, שישב כאן ליד השולחן, שאלתי אותו: נפתלי, לחצנו ידיים אתמול בערב. אמר לי השר נפתלי בנט: אני עובד על זה. עד שבאה שרת המשפטים של היום, יושבת-ראש ועדת השרים לענייני חקיקה, והטילה וטו בשם הבית היהודי דאז, החרד"לי דהיום, על צירוף נשים לגוף הבוחר. על מה עוד היא הטילה וטו?

אני אזכיר לך, השר לוין מכיר את זה מצוין, מאוד מצוין, אבל אני אגיד לך איפה אני הפסקתי לחייך אתמול בהקשר הזה. הבית החרד"לי הסכים אז, ואז סמוטריץ, ככה הוא אמר לי, התקשר לאיילת שקד, כאילו החילונית בבית היהודי, ואמר לה: אנחנו לא מוכנים. אז שרת המשפטים, הגבר, הטילה וטו על צירוף נשים לגוף הבוחר של הרבנות. ואתה כל הזמן אמרת לי את האמת: זה לא רק הבית היהודי, זה גם אנחנו. אתה יודע מה הבנתי אתמול בערב?

קמתי הבוקר ב-05:05, פתחתי את הטלפון, ראיתי במופע האימים של אתמול, קשה לי להגיד את זה, את הרב לאו האבא, במרכז הליכוד, בכפר המכביה. התביישתי בשבילו. מה הוא עושה שם? מה רב ראשי לשעבר עושה בכנס מפלגתי? ומראש ידענו שראש הממשלה הולך לתקוף את המשטרה ואת הפרקליטות. אבל אתה יודע מה נזכרתי, השר לוין? הוא צריך לשלם. בחרתם את הבן שלו, הטלתם וטו על צירוף נשים, למה? בנט ואיילת שקד מהסיבות החרד"ליות שלהם, הרב אלי יודע את זה, אחרי שלחצנו ידיים ואני הסכמתי לרדת מגוף של 200 לגוף של 182 ומ-50 נשים ל-32 נשים. אבל איך הרב לאו יכול לא לבוא לכנס שבו הולכים לזרוק את המשטרה לפח, אם אתם דאגתם שהבן שלו יהיה רב ראשי? הרב גפני, הוא מנהיג העולם החרדי? למה אתם מחפשים מנהיג? יש לכם, הרי, דיברת איתי על הרבנות הראשית. מה אתה מחפש מנהיג? מה אתה מחפש מנהיג? הרב קנייבסקי? הרב קנייבסקי? יש לי עליו הרבה מאוד דברים טובים, אתה יודע. תגיד לי, אתה מוכן שנחתום עכשיו שנינו,

אתה התחלת.

ראית אותי עולה ונכנסת לכוננות. אתה רוצה שנחתום שנינו. אל תתחיל. גפני, אל תתחיל. אני מתחיל. כשמדברים על הרבנות הראשית, כיוון שאתה יודע שאני יודע את האמת. תעשה לי טובה. לא, אולי תקרא לשרה לשוויון חברתי? לא מעניין אותי.

אולי תקרא לשרת המשפטים, שתגיד איך היא עוד פעם יכולה להתנגד. אין בחירות ראשי. אתה מוכן שנחתום שנינו שאנחנו מקבלים את פסיקות הרבנות הראשית?

אתם מבטלים את הבד"צים ואת הכול?

אתה מוכן לחתום? תראה, אם יש היום דיון בוועדת, אני חותם.

אם אתה תחתום.

אם אתה תחתום שהרב הראשי לישראל הוא מנהיג העולם החרדי,

אני מבטל את הכול, קורע את זה. מי אמר, רגע, אל תעשה הצגות. אתה טוב בהצגות.

תשמע, גפני, לא היית היום בוועדת חוץ וביטחון, היית עסוק בדברים חשובים יותר מאותו דיון, אני אומר לך,

על ניצולי שואה, ואני רצתי בין לבין. אתה יודע, יושב שם נציג של משרד החינוך. בנות דתיות, לשמחת כולנו, מתגייסות יותר ויותר. כן, עכשיו תגיד, איך אני מגיע מפה?

בנות דתיות מתגייסות יותר ויותר. שואלים את נציג משרד החינוך של הבית החרד"לי:

למה לא עושים פעולות הסברה להכין את הבנות כמו שעושים לבנים? הינה, הן מתגייסות לצה"ל. הוא אומר: אנחנו כפופים לרבנות הראשית. הרבנות הראשית, יש לה פסק הלכה נגד שירות בנות, אז לא ייכנסו בנות לעשות הכנה בבתי ספר ממלכתיים-דתיים. אל תשקר, תגיד, אתה מבין את זה?

עליכם, באמת? השר אלי, סגן השר, ברשותך, אתה סגן שר הביטחון. האם אתה יכול להשלים עם מצב, אתה מכיר את כוח האדם בצה"ל, אתה יודע מה אומר הרמטכ"ל על החשיבות של שירות נשים. האם אתה יכול לקבל שיש רבנות ראשית לישראל, שזה לא פלא שהיא נגד נשים, בגלל שנשים לא בוחרות אותה, האם אתה יכול לקבל מצב שלבתי הספר של הילדים שלנו, שאולי גם הבת שלך תלך לצבא, הבנות שלי הלכו לצבא, חלק,

נהדר, אז הנכדות שלך אני בטוח שילכו. אני בטוח שהנכדות שלך ילכו, לפחות חלקן. למה שלא יכינו אותן? למה שלא תיבחר רבנות ראשית בדרך מכובדת,

שיכולה, שמאפשרת להכין בנות לשירות בצה"ל, שלא נדע, אבל עכשיו נחזור לעניין. יש לו עד עשר דקות. לצערי, אני לא יכולה להתערב בתוכן דבריו. וגם אני אומר לך את האמת: המזל שלך, שהיא, היושבת-ראש, לא יכולה להתערב. זה טוב לך שהיא לא יכולה להתערב. מה הייתי עושה בלעדיך? סליחה? מה הייתי עושה בלעדיך?

ככה, מדברים דוגרי? איך היית יכול לתקוף, אני מוכן לחתום. כשהבית החרד"לי מאפשר לחיילי צה"ל 15 ימי חופשה בחוץ לארץ,

ולבחור ישיבה 85 ימים? מה היית עושה אם אני לא הייתי חושף את זה, תגיד? השר אלי הוא סגן שר הביטחון.

השר אלי, אתה יודע את זה? אתה יודע, נכון?

שחייל צה"ל יכול להיות בשנה, מתוך 21 ימי החופשה שלו, בחוץ לארץ 15 ימים, בזכותך,

ובחור ישיבה, או ישיבת הסדר, מותר לו להיות 85 ימים, לפי תיקון של ועדת חוץ וביטחון מלפני ארבעה חודשים, בחוץ לארץ. שמעת? למה?

הבית החרד"לי התעקש שזה יהיה. ככה. 85, זאת אומרת, כל החופשה שלהם, שזה בין 74 ל-78 ימים בשנה ביחס, לא, מתוך הזמן בישיבה. הוא יכול 17 חודש לגמור ולצאת לחופש,

אבל גם בחורי הישיבות כולם. היה מותר להם 15 ימים, וועדת חוץ וביטחון בהובלת המפלגה של סגן שר הביטחון דאגה שזה יהיה כל החופש, שזה 74 או 78 פלוס 7 ימים, אם ראש הישיבה מחליט. 85 ימים בחוץ לארץ, הבית החרד"לי. איזה מסכה אתם לובשים, של שירות בצה"ל? של שוויון לנשים? השר אלי, באמת. אני לא אומר לך,

אני יכול לחבר להרבה דברים,

אבל אנחנו מכירים. למה אתם שותקים? למה אתם לא אומרים: טעינו? למה אתם לא אומרים: צריך להכין את הבנות שלנו? למה אתם לא אומרים: אין מחר בחירות לרבנות,

עכשיו אני אומר, בוא נתקן את החוק עוד שבע שנים? ראש הממשלה, אין כבר לרב לאו,

שיחיו בריאים, אולי הם צריכים להיות גם בפעם הבאה, אז יכול להיות, אבל תנסו לפחות, אולי הליכוד יגיד לכם: אי-אפשר, אסור, זה שמור למשפחה.

אבל אתה יודע שלחצנו ידיים, והבטחתם.

תודה לחבר הכנסת אלעזר שטרן. ישיב השר יריב לוין. בבקשה, אדוני, בשם השר לשירותי הדת. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש. כבוד השרים, חברות וחברי הכנסת,

אני מתכבד להשיב על ההצעה הזאת בשמו של חברנו האהוב השר דוד אזולאי. אני מאחל לו באמת בריאות ורפואה שלמה. מפה אני מוכרח לפנות לחברי חבר הכנסת אלעזר שטרן: תשמע, אני חייב להגיד לך את האמת. אני לא אדם דתי, אבל אני באמת כבר מתחיל להאמין שיש דברים שכתובים למעלה. איכשהו יוצא שאני תמיד נפגש איתך בעניין הזה.

אני לא יודע, אבל הינה, זה שוב קורה לי.

אמרתי לך, באמת זכיתי לעלות במעלות של תורה, שאני עוסק כל כך הרבה בענייני הרב הראשי והרבנות הראשית. תכף מישהו באמת יחשוב שהיה לי איזה אוטוריטה בתחום הזה. נדמה לי שזה לא המצב. אפילו לא בגיור. אפילו לא בגיור.

בגיור אני כבר רגיל,

אני עוד אני יכול להגיד לך,

באמת עניינים שהם גדולים

בממשלה הקודמת לא הייתה שרה לשוויון חברתי. עכשיו, שיש, אז נתתי לה הזדמנות. תראה, חבר הכנסת שטרן, קודם כול אני רוצה לבקש ממך, אני חושב שגם אם יש מחלוקות פוליטיות, וגם אם לא מסכימים על כל דבר, מאוד לא ראוי ולא מכובד האופן שבו השתלחת כאן בכבוד הרב לאו ובהקשרים שעשית, כי באמת מדובר באדם שסיפור חייו הוא סיפור מופלא, שתרומתו לציבור ולמדינת ישראל היא ענקית. גם אם בראייתך הוא שגה, או עשה איזשהו מעשה שלא נכון היה לעשות, מאחר שהוא איננו יכול לעלות כאן על הדוכן ולהשיב, אני חושב שאתה בוודאי רוחש לו כבוד לא פחות ממני. אני באמת חושב שזה לא היה במקום. ואני חושב שהביקורת, אגב, היא לגיטימית, לגופה. אם פגעתי, אני מתנצל. אולי זה לא היה צריך להיות, אני אומר, שאני לא אובן לא נכון, משום שהביקורת היא לגיטימית לגופה. זו בהחלט עמדה ראויה, ואפשר אפילו לנמק אותה למה הוא היה צריך או לא היה צריך להיות שם, אבל אני חושב שלקשור את זה לאיזה תשלום חובות או דברים מהסוג הזה זה לא נכון. ואני יכול לומר לך את האמת, לפחות בענייני האישי, כמי שהיה מאוד מעורב בנושא הזה אז, לא הסתרתי אז ואני לא מסתיר גם היום. סברתי שכבוד הרב הראשי הנוכחי, הרב דוד לאו, הוא המועמד הראוי ביותר לתפקיד. הוא רב העיר שלי, מודיעין. אני מכיר אותו הרבה מאוד שנים. אני חושב שהוא הצליח בצורה יוצאת מן הכלל להיות מקובל על כלל הציבורים במודיעין, עיר שאיננה דווקא מן המובהקות כעיר מאוד דתית, וודאי לא עיר חרדית. הוא אהוב ומקובל על כולם. סברתי שהיכולת הזו שלו, לצד האישיות שלו, והעובדה שרבים גם רואים בו אדם בר-סמכא, היא מתאימה ונכונה לרבנות, בוודאי באותו זמן. מה התוצאות? אני גם חשבתי אז, ואני חושב גם היום, שלא היה נכון לשנות את הגוף הבוחר אד-הוק, לפני הבחירות, כדי לנסות לייצר גוף בוחר שנוח יותר למועמד כזה או אחר. אבל יש, דקה, דקה, רגע, רגע.

אתה מכיר אותי, אני אומר לך את הדברים כמו שהם, ואגיע גם לזה. חשבתי אז שזה לא נכון, שיכול להיות שיש שינויים שאולי צריך לעשות, אבל לא נכון לעשות אותם ערב הבחירות ובאופן שישפיע על תוצאות הבחירות.

חשבתי גם עוד דבר: שנכון לבצע שינויים כאלה בהידברות ובהסכמה, קודם כול עם הרבנים הראשיים, אז היוצאים והיום המכהנים.

בשים לב לעובדה שהם הרי לא יכולים להיבחר לעוד קדנציה, זה בהחלט הופך אותם לגורם שאפשר להיוועץ בו, לכל הפחות, אם לא לנסות להגיע איתם להסכמה, בלי שהדבר נוגע לעניינם האישי. לפחות הנקודה הזאת נכונה גם היום. אני חושב שהצעת החוק הזאת, עוד לפני שאיכנס לפירוט ואקריא כאן את התשובה שהתכוון להקריא כאן עמיתי השר אזולאי, אני חושב שלגוף העניין, יכול בהחלט להיות שצריך לעשות שינויים בגוף הבוחר. יודע מה, חבר הכנסת שטרן? אני אפילו חושב שיש דברים שנכון לשנות, אבל צריך לקיים הידברות, וצריך לעשות את זה עד כמה שאפשר בהסכמה רחבה, הגענו להסכמה, לא בדרך הזאת. אני לא זוכר שהגענו להסכמה, ועובדה שזה לא קרה. ולא בדרך הזאת של חקיקה שבאה לכפות את המהלך הזה בדרך הזאת. עכשיו אומר גם לגוף ההצעה וכאן אני עובר לתשובה שביקש ממני להביא בפני הכנסת חברי השר אזולאי: הצעת החוק מבקשת לתקן את חוק הרבנות הראשית לישראל, התש"ם 1980. בהצעה מוצע להוסיף את שר המשפטים כשר נוסף הממונה על ביצוע החוק, לצד ראש הממשלה. מוצע לשנות את תנאי הכשירות לכהונת רב ראשי כך שיהיה כשיר להיבחר לרב ראשי לישראל רק מי שמכהן או כיהן חמש שנים כדיין ויש לו כשירות לכהן כרב עיר, או שהוא מכהן או כיהן חמש שנים כרב עיר או כרב מועצה מקומית ויש לו כשירות לכהן כדיין. לשם השוואה, נכון להיום כשיר להיבחר מי שמכהן או כיהן כדיין או כרב עיר, או שיש לו כשירות לכהן כדיין או כרב עיר, או שהמועצה קבעה שהוא גדול בתורה. כמו כן מוצע לשנות את תנאי הכשירות לכהונת חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל כך שיהיה כשיר לכהן כחבר מועצה רק מי שמכהן או כיהן בישראל לפחות חמש שנים כדיין או כרב עיר או כרב מועצה מקומית. לשם השוואה, כיום כשיר להיבחר לחבר מועצה מי שמכהן או כיהן בישראל כדיין או כרב עיר, או שיש לו כשירות לכהן כדיין או כרב עיר, או שהמועצה קבעה שהוא גדול בתורה.

מוצע להגדיל את הרכבה של האספה הבוחרת מ-150 ל-200 חברים ולשנות את ההרכב, לקבוע שיינתן ייצוג מינימלי של 20% לנשים בגוף הזה. עוד מוצע להסדיר אפשרות של היעדר רבנים ראשיים נבחרים בזמן גיבוש הרכב האספה הבוחרת כך שבהיעדרם,

בהתייעצות עם השר הממונה על ביצוע החוק, היא שתמנה את הרבנים חברי האספה שהיו אמורים להתמנות על ידיהם. לפי דברי ההסבר, הרציונל לשינוי החוק הקיים והוספת שר המשפטים כממונה על ביצועו הוא כפיפות בתי הדין הרבניים למשרד המשפטים. במציאות הנוכחית הן הרבנות הראשית לישראל והן

מטבע הדברים, הרציונל הזה כבר לא קיים עוד. להפך, אין היגיון בשינוי המבוקש. הזכות לבחור ולהיבחר היא מיסודות המשטר הדמוקרטי. צמצום תנאי הכשירות המוצע מצמצם את האפשרות להיבחר, וממילא מוביל לפגיעה באפשרות האספה הבוחרת לבחור. אני חייב לומר שהאזנתי לדברים שלך. אולי תשכיל אותנו יותר בהמשך, אבל לא הבנתי ולא ראיתי מדוע, מה רע במצב הקיים ולמה נכון לשנות את ההסדר הקיים בהקשר הזה. לעניין הרכב האספה הבוחרת, צריך לזכור כי בהתאם להרכבה הנוכחי, 70 נבחרים הם נציגי ציבור, ואין מניעה לבחור שם אישה, מה עוד שככל שישנו עיוות בייצוג הנשים, ניתן לתקנו גם בנוסחו הנוכחי של החוק, באמצעות נציגי הציבור שממנה השר. ואומר שוב: יכול להיות שיש צורך לערוך שינויים, אבל הדרך הנכונה היא לבצע אותם בהידברות, ולא באמצעות מהלך מן הסוג הזה. לכן, הממשלה מבקשת מהכנסת להסיר את הצעת החוק.

תודה רבה לשר יריב לוין. חבר הכנסת אלעזר שטרן, לרשותך,

עד שלוש דקות. עמיתיי, קודם כול, אני מצטרף לברכות של השר לוין להחלמה מהירה לשר הדתות אזולאי. אני מקווה שכל שר בממשלת ישראל שיכול לענות ובריאותו לא מפריעה לו יגיע לענות על השאלות שקשורות למשרדו, מצבנו יהיה אז טוב ביותר. אם פגעתי באופן אישי ברב לאו אז אני מתנצל, אבל אני חושב שאסור היה לו להיות אתמול באירוע המושחת הזה, שבו זורקים את קציני משטרת ישראל לפח האשפה. רב ראשי לשעבר, אבא של רב ראשי, לא יכול להיות באירוע כזה. ואני לא יכול להתעלם מזה שבפעם הקודמת שבחרו את הרבנים בפעם הקודמת שבחרו את הרבנים, אתה צורח.

שמענו אותך מספיק. אל תעשי לי את זה. אל תעשי לי את זה. אל תעשי לי את זה.

את פה, את יושבת.

השרה גילה גמליאל, לא משנה.

השרה גילה גמליאל, אני רוצה להגיד לך משהו. את השרה לשוויון חברתי. לא היית כשדיברנו כאן.

הרי דיברנו על זה גם בקדנציה הקודמת, שיש 2% נשים בגוף הבוחר את הרבנות. איפה את? אין מחר בחירות. תתקנו את זה עכשיו. עכשיו, השר לוין, שאלת מה רע. השר לוין, שאלת מה רע, אני אענה לך. יש רבנים ראשיים שהם נגד שירות נשים בצה"ל, במדינת ישראל. זה נראה לך הגיוני? אתה שואל אותי מה רע? אתה שואל אותי מה רע כשיש רמטכ"ל ושר ביטחון שלא יכולים לשרת בלי נשים בצה"ל, ואתה שואל אותי מה רע, כשיש רבנים ראשיים שקוראים לא לשירות נשים בצה"ל? כשיש רבנים ראשיים שלא יורדים לסוגיית ההתבוללות פה? שלא עושים כלום? שיש רבנים ראשיים שמאשרים מועמד שיתאמן על תינוקות אתיופיים לברית מילה, והוא מועמד לרב עיר באישור משרד הדתות והרבנות הראשית? אתה שואל אותי מה רע עם הרבנים האלה? אני אומר לך שאם הייתם מקבלים את ההחלטה הזאת להוסיף נשים, אולי היה נבחר הרב סתיו? הוא לא היה שותק נוכח התופעות האלה. אולי רב אחר, לא רק הרב סתיו, שלא היו שותקים נגד רבנים ראשיים שאומרים "לא" לשירות נשים בצה"ל, שאומרים: ההתבוללות זו לא הבעיה של הילדים שלי, זו הבעיה שלך ושלי, לא של הילדים של אלה שלא משרתים בצה"ל. אז אולי כן נלך קצת לסוגיית הגיור. שלא היו שותקים, גם לא מול האתגרים של שבת, מה כן אפשר לעשות בלהתחשב בזה שיש במדינת ישראל גם ציבור יהודי ששומר את השבת אחרת ממני? אתה שואל אותי מה רע ברבנות הזאת? שאולי בסקר דעת הקהל של המכון לדמוקרטיה לא היו מקבלים 4% במקום האחרון מכל המוסדות של מדינת ישראל.

זה רמת האמון שיש לציבור הישראלי ברבנות הראשית. משפט אחרון. אבל מה הבעיה? שהציבור יוצר זהות בין הרבנות הראשית ליהדות, ואז הציבור מתרחק גם מיהדות. וזו הבעיה של שנינו.

תודה, חבר הכנסת אלעזר שטרן. חשבתי שהמשפט האחרון שלך יהיה התנצלות בפני חברת הכנסת נאוה בוקר. כמו שהתנצלת בפני הרב לאו. אני מוכן. סליחה, אני מוכן. את יכולה לעלות, אבל אם פגעתי בך אישית, אני מתנצל. תודה.

תודה רבה, חבר הכנסת אלעזר שטרן. רבותיי, אנחנו עוברים להצבעה. אני מבקשת לשבת. כעת נצביע על הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון, כשירות רב ראשי והרכב האספה הבוחרת), התשע"ז 2016. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. ההצעה להעביר לוועדה את הצעת חוק להצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון, כשירות רב ראשי והרכב האספה הבוחרת), התשע"ז 2016, לא נתקבלה.

נגד. גם אצלך לא עובד, דודי? תבדקו בבקשה בעמדה של דודי אמסלם. מה כוונתך להצביע? איך אתה מצביע? חבר הכנסת אמסלם, חבר הכנסת אמסלם. חבר הכנסת אמסלם, מה כוונתך להצביע? איך התכוונת להצביע? נגד. אוקיי, רבותיי, אז יש לנו 35 חברי כנסת בעד, 49 מתנגדים, כולל חבר הכנסת אייכלר וכולל חבר הכנסת דוד אמסלם. אני קובעת כי הצעת חוק הרבנות

לא אושרה. את

באמצע דיון על איך לרומם את הנשים, אז אתה, שוביניסט, מבזה נשים, בריון, צועק לי: תשתקי. נראה אותך אומר לבת שלך או לאשתך תשתקי.

אדון שטרן היקר, יש גבול, כי גם כשאתה צועק,

כשאני מדברת מעל הדוכן, אז אני לא אומרת לך לשתוק. פשוט בושה, אין מילה אחרת. תתבייש. תודה רבה לחברת הכנסת נאוה בוקר. חבר'ה, אנחנו צריכים ללמוד משהו מזה, ממה שהיה פה. אנחנו עוברים להצעת חוק העונשין (תיקון, מרמה והפרת אמונים), התשע"ה 2015, של חברת הכנסת ציפי לבני. גברתי חברת הכנסת ציפי לבני, עד עשר דקות לרשותך, בבקשה. הצעת החוק הזאת היא חלק מתוכנית של המחנה הציוני למאבק בשחיתות. כל שבוע נגיש עוד ועוד הצעות חוק. הן לא נגד נתניהו או חשודים אחרים במפלגת השלטון, הן בעד מדינת ישראל כפי שהיא צריכה להיות: עם שלטון חוק, עם משטרה חזקה, עם יועצים משפטיים שעובדים למען הציבור ובתי משפט חזקים. עבירת מרמה והפרת אמונים היא אחת העבירות החשובות ביותר במאבק בשחיתות השלטונית. עובד ציבור, ובעיקר נבחר ציבור, מקבל את התפקיד שלו מכוח אמון הציבור, ולכן כשהוא מפר אותו, הוא צריך להיענש. הגדרת העבירה היום היא רחבה, אבל היא גם מאוד מאוד כללית. הצעת החוק מחמירה את הענישה ומפרטת את הדברים שהעבירה הזאת כוללת. בין היתר מדובר על ניגוד עניינים, קבלת טובת הנאה, הסתרת מידע מהציבור,

פגיעה באינטרס הציבורי ועוד דברים שכל נבחר ציבור אמור היה לדעת שאסור לו לעשות. אז בעצם למה זה חשוב? זה חשוב דווקא עכשיו, כי כמו שאמר בגין: גם המובן מאליו ראוי שייאמר וראוי שייכתב וראוי שיהיה בספר החוקים. ההצעה הזאת, שגובשה כבר במשך שנים על ידי יועצים משפטיים שעברו, לא מוסיפה עבירות, היא פשוט מפרטת את האסור. הבהירות הזאת נדרשת עכשיו במיוחד, כשעומד ראש ממשלת ישראל חשוד בפלילים, בין היתר בעבירה הזאת ממש, וממציא לעצמו חוקים משלו, הוא מספר לציבור שדברים שאסורים על פי חוק הם בעצם דבר מותר, בשביל לדאוג לעצמו הוא משנה את כל מערכת הערכים של מדינת ישראל, ואנחנו חייבים להעביר את זה היום בחקיקה. אנחנו יודעים כבר היום שאם המשטרה תמליץ להגיש כתב אישום, בין בעבירה הזאת ובין בעבירות נוספות, ראש הממשלה יעשה הכול כדי להרוס קודם כול את המשטרה,

את הפרקליטות והיועץ המשפטי לממשלה ובתי המשפט. איך אני יודעת את זה? כי כולנו ראינו את מופע האימים אתמול, שכולו השתלחות והריסת גורמי אכיפת החוק בישראל. מבחינת נתניהו, רבותיי, אם זה לא הוא שעומד בראש המדינה, לא תהיה מדינה. אנחנו לא ניתן לך להרוס את המדינה, המדינה שכולנו כל כך גאים בה. אני התגאיתי במדינת ישראל, אבל התביישתי בראש הממשלה אתמול. והאמת היא שלא ראינו ראש ממשלה אתמול על הבמה, אני ראיתי חשוד בפלילים,

שמתאר את עצמו כאיזו מין חיה נרדפת על ידי כלבי ציד. קורבן תמים. כלבי הציד הם, חוץ מהתקשורת, משטרת ישראל וגורמי אכיפת החוק. כמעט ריחמתי עליך, ראש הממשלה, אבל אנחנו לא ניפול בפח הזה. אתה לא הקורבן של המשטרה. אנחנו לא ניתן לך להפוך את מדינת ישראל לקורבן שלך. בדרך למטה אתה רוצה, כמו במערכון ההוא, המפורסם, לשרוף את המועדון. אבל אנחנו לא ניתן לך, כי המועדון הזה שאתה רוצה לשרוף, זה הבית שלנו, זאת המדינה שלנו. אבל איך היה אז במערכון? אנחנו כולנו מדברים על לשרוף את המועדון, אבל צריך להקשיב גם למילים של המערכון של אז. הרי למה הם רצו לשרוף את המועדון? אם לא ייתנו להם לקבוע מי המאמן ומי השחקנים. ראש הממשלה, אתה קבעת מי השחקנים, אתה זה שמינית את היועץ המשפטי לממשלה, אתה זה שמינית את מפכ"ל המשטרה, אבל כמו במערכון ההוא, הם גם רצו לקבוע את התוצאה. ובמדינת ישראל התוצאה המשפטית לא תיקבע על ידי החשוד ועל ידי העבריינים, היא תיקבע על ידי המשטרה והפרקליטות והיועץ המשפטי לממשלה והשופטים. אבל אז רצו האוהדים, לפני שהם שורפים את המועדון, לקבוע גם את השופטים. אבל הי, הרי את זה, מסתבר, מסדר הבית היהודי. ראש הממשלה פועל כדי להחליש את המשטרה, הבית היהודי פועל כדי להחליש את בתי המשפט, וביחד הם פועלים להחליש את היועץ המשפטי לממשלה. זה נגמר. וראו אתמול על הפנים שלך שזה נגמר. אני זוכרת את בחירות 2009, שבהן ניצחתי אותך, את המשפט שהיה: ביבי, לא מאמין לו. זה המצב שלך היום, ואתה יודע את זה, כי אתה מתחיל לראות גם את אלה במחנה שלך שמתחילים לצאת נגד. אני חושבת שאתה לא צריך להיות ראש ממשלה מאלף ואחת סיבות אחרות, לא רק בגלל השחיתות האישית שלך. אבל אנשים טובים אחרים, שדווקא מאמינים בדרך של הליכוד, הם גם מאמינים בממלכתיות ובצדק ובשלטון החוק, ובזה שאין אדם מעל החוק, הם מאמינים בדמוקרטיה. תסתכל בירושלים במוצאי שבת ותראה אותם שם, כי גם הם חושבים, כמונו, שהבסיס לקיום החיים המשותפים שלנו כאן הוא ממלכתיות וכיבוד המוסדות שעליהם בנויה מדינת ישראל.

אני גם יודעת איך מרגישים עוד אלה שמוחאים כפיים, הם מרגישים מה זה לא נוח. ואני יודעת את זה כי אני הייתי שם ב-1999, שמנו סטיקרים "אני ליכודניק גאה", ומה זה התביישנו ביושב-ראש הליכוד. זאת החוויה שעובר כל אחד ואחד מאלה, גם חלק מאלה שעמדו אתמול ומחאו לך כפיים. מה שהיה, זה עוד בקטן לעומת ההתנהלות שלך מאז. לא רק שלא למדת, שכללת ופיתחת את השיטה הזאת. זאת תהיה בין היתר הסיבה שבגללה אתה לא תהיה יותר ראש ממשלה בישראל, רק השאלה היא כמה זמן ייקח לנו לעצור את ההרס הנורא שאתה ושותפיך לממשלה גורמים למדינת ישראל ותמשיכו לגרום עד הבחירות. אתמול הייתי בעוטף עזה, בנחל עוז. פגשתי אנשים צעירים. היו גם חברי קיבוץ והיו גם מהמכינה. משם הלכתי לשדרות ופגשתי שם אנשים צעירים מקסימים באמת. מגיעה להם מדינה נהדרת. אחת אמרה לי: תראי, אנחנו מקשיבים לפוליטיקאים, אבל אנחנו שומעים מהם כל הזמן רק נגד. אנחנו רוצים שתגידו גם את הבעד. אז אני אומר מאוד בפשטות, ואת זה בדיוק מייצגת הצעת החוק הזאת: אנחנו בעד לקבע בחקיקה את כל העקרונות שעושים את מדינת ישראל יפה, ואת כל אלה שיגרמו לנבחרי הציבור, שמייצגים את כל אחד ואחת מאזרחי מדינת ישראל, להיות הגונים וישרים ולחשוב על הציבור ולא על עצמם, ולא לקחת לכיסם, ולשמור על מדינת ישראל שבאמת תהיה המקום שבו הצעירים המדהימים האלה שפגשתי אתמול בערב יוכלו לחיות בה בכבוד. אבל כדי שזה יקרה, הכנסת צריכה לאשר את הצעת החוק הזאת, יחד עם עוד הצעות חוק שנגיש, שישמרו על מדינת ישראל נקייה משחיתות וטובה לאזרחיה. תודה רבה לחברת הכנסת ציפי לבני. תשיב שרת המשפטים חברת הכנסת איילת שקד. בבקשה, גברתי. גברתי היושבת-ראש, כנסת נכבדה, הצעת חוק העונשין (תיקון, מרמה והפרת אמונים), של חברת הכנסת ציפי לבני מבקשת להחליף את הנוסח הקיים של עבירת מרמה והפרת אמונים הקבועה בסעיף 284 לחוק העונשין בנוסח חדש. אני חייבת להודות שבעניין הזה אני מסכימה עם חברת הכנסת לבני. הצעת החוק הזאת מעורפלת. אני בטוחה שגם כשאת היית שרת המשפטים ניסית לשנות אותה. לגישתך, הנוסח הקיים הוא כללי, ואינו משקף דיו את יסודותיה העובדתיים והנסיבתיים של העבירה באופן שיש בו מימוש הולם של עקרון החוקתיות וודאות הדין, וכן את התמורות שחלו במהלך השנים בתפיסה של מהות האיסור שבבסיסה של עבירה זו. עד כאן אני חייבת להגיד שאני מסכימה לחלוטין. החוק בנוסחו כיום אינו בהיר דיו, ופסקי הדין שניתנו בנושא לא תרמו להסרת הערפל. הנוסח המוצע מביא בחלקו לפיזור הערפל, אבל הוא עדיין אינו מביא לוודאות, כפי שנדרש בדין הפלילי.

כשנכנסתי לתפקיד ניסיתי לתקן את החוק הזה, כבר כמה נוסחים, גם פנימיים, במשרד המשפט. הבאתי אותו כבר פעמיים לוועדת שרים לחקיקה. גם יש נוסח ממשלתי, הבאתי אותו כבר פעמיים לוועדת שרים לחקיקה, אבל דעות השרים היו חלוקות ולא הצלחנו להגיע לנוסח מוסכם. האמת היא שבחודשים האחרונים, שר יכול להתנגד לזה? אני יכולה להראות לך. אני יכולה לשבת ולהראות לך את המחלוקות. האמת היא שפירטנו את העבירה לכמה תתי-עבירות וצמצמנו את סעיף הסל,

אבל בכל זאת לא הגענו להסכמה. מה עמדת ראש הממשלה בעניין? אני לא שאלתי, כי הוא לא חבר בוועדת שרים לחקיקה. אני יודעת, אבל הוא יודע להעביר מסרים לוועדה. אני לא ישבתי עם ראש הממשלה. ישבתי עם השר אלקין, עם השר לוין, עם השרה גילה גמליאל. בחודשים האחרונים, האמת, לא התעסקתי בזה, אבל אני מוכנה לחזור ולשבת על בסיס הצעת החוק הממשלתית, שהיא לא מאוד שונה מהצעת החוק הפרטית. לכן, בשלב זה אני מבקשת להתנגד להצעת החוק הפרטית, אבל אני כן אחזור ואשב עם השרים על הצעת החוק הממשלתית, שהיא לא שונה מהותית. לעניין הלחימה בשחיתות, תראו, אף אחד לא רוצה שנבחרי הציבור ייגעו בשחיתות, אני חושבת שיש קונסנזוס גם באופוזיציה וגם בקואליציה. אבל כן צריך לדבר על המוסר הכפול. קודם דיברתי על יואל חסון בשנת 2004, כשפרקליטת המדינה המליצה להגיש כתב אישום נגד ראש הממשלה אריאל שרון. הוא היה אז העוזר שלו. חברת הכנסת ציפי לבני, את הייתי שרת השיכון, אם אני לא טועה. וכולם ישבו בממשלת שרון כשפרקליטת המדינה ממליצה להגיש כתב אישום על האי היווני. הסיפור ידוע. בסופו של דבר מני מזוז סגר את התיק, אבל זה לא הפריע לא לחברת הכנסת ציפי לבני ולא לשאר שרי ממשלתו של שרון באותו זמן לשבת בממשלה כשמתנהלת חקירה וכשפרקליטת המדינה, לא המשטרה, פרקליטת המדינה, ממליצה להגיש כתב אישום. אז אני חושבת שאנחנו צריכים, כולם ביחד, לנגן על אותו חליל. כפי שלבני ועוד אחרים שיושבים פה ישבו כשרים בממשלתו של שרון בזמן, ההתנתקות אחרי זה. אוה, כפי שחבר הכנסת גליק אמר, אם גם נתניהו יחל בהליך התנתקות מיהודה ושומרון, כנראה ההתנגדות תפחת, כי זה מה שעשה אז אריאל שרון בשנת 2003. הוא כמובן יצא עם תוכנית ההתנתקות,

בשנת 2004, כשפרקליטת המדינה ממליצה להגיש נגדו כתב אישום, זה עובר בקול ענות חלושה. נציין שכמובן היועץ המשפטי לממשלה מני מזוז סגר את התיק והחליט שלא להגיש כתב אישום, ולכן כל העניין הזה נשכח, אבל צריך להזכיר כאן למי שתוקף את הממשלה ואת חברי הממשלה שהם יושבים בממשלה שמתנהלות בה חקירות גם נגד ראש הממשלה, שיסתכל בבקשה על עצמו, מה הוא עשה, איפה הוא היה בשנת 2004 כשפרקליטת המדינה החליטה להגיש כתב אישום נגד ראש הממשלה וכשמאוחר יותר, כאמור, היועץ המשפטי לממשלה החליט לסגור את התיק. אז אם הוא תמך בתוכנית ההתנתקות, כנראה היה לו נוח לשבת בממשלה, ופחות עניין אותו שראש הממשלה דאז אריאל שרון חשוד בפרשת האי היווני. טוב, אני סיימתי, אני חושבת, מה הייתה הפרשה של האי היווני? אני חושבת שזו הייתה פרשה קצת יותר חמורה ממה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, אבל צריך להגיד שגם לאריאל שרון, זיכרונו לברכה, עמדה חזקת החפות, והיועץ המשפטי לממשלה מני מזוז החליט לסגור את התיק.

עשיתי קצת בירורים היום אני שרת המשפטים, עשיתי קצת בירורים מה קרה במשרד המשפטים. הרי הייתה מחלוקת בין פרקליטת המדינה עדנה ארבל לבין היועץ המשפטי לממשלה מני מזוז. אז מה עשה היועץ המשפטי לממשלה? הקים צוות שעוקף את פרקליטת המדינה כדי לסגור לראש הממשלה את התיק. אני מכבדת אותו. אני מעריכה, דרך אגב, אני מאוד מעריכה את מני מזוז, ואני מעריכה גם שההחלטה שלו הייתה נכונה, אבל צריך לזכור מה הוא עשה כשפרקליטת המדינה המליצה על הגשת כתב אישום. תודה רבה. תודה רבה לשרת המשפטים חברת הכנסת איילת שקד. רבותיי, אנחנו עוברים להצבעה. סליחה, חברת הכנסת ציפי לבני מבקשת שלוש דקות. בבקשה, גברתי, לרשותך. יש דבר אחד שאי-אפשר לעשות. לא כולם נגד שחיתות. המושחתים הם מושחתים. והסיפור הזה של קואליציה ואופוזיציה ו"כולנו נגד שחיתות" זה מס שפתיים.

תוציאו אותו מקרבכם ואל, נגד שחיתות. ואני רוצה לענות בדיוק על הדברים שאמרת, כי נתת דוגמה.

הצעת החוק שהונחה כאן היום על השולחן לא דיברה על המלצות משטרה, היא דיברה על מועד הגשת כתב האישום. בדוגמה שאת נתת לא היה מועד הגשת כתב האישום.

ובמועד כתב האישום,

אם אתם נגד שחיתות, תסכימו שאם מגישים כתב אישום, ראש הממשלה הולך הביתה. בסדר, אז הכנסת תחליט. ואם לזה אתם מסכימים, הייתם צריכים להצביע בעד הצעת החוק הקודמת. פתאום, גברת שרת המשפטים, החוק לא רלוונטי? והסיפור הזה שבו אנחנו כולנו בעד,

הוא פשוט, עובדתית, לא נכון. כי מי שרוצה להרוס את מערכות המשפט הוא לא נגד שחיתות, ומי שרוצה להחליש את היועצים המשפטיים הוא לא נגד שחיתות, ומי שרוצה לפגוע בבתי המשפט הוא לא נגד שחיתות,

הוא חלק ממהלך אחד גדול שפוגע בכל הגורמים והיסודות של הדמוקרטיה במדינת ישראל כמדינת חוק. החובות שלך, חבר הכנסת אורן אסף חזן. ואני יודעת מה אני עשיתי כשרת המשפטים כשראש ממשלה הואשם בלקיחת כסף, חבר הכנסת אורן אסף חזן, אני קוראת אותך לסדר פעם ראשונה. אין לך זכות להפריע. כפי שראש הממשלה היום מואשם,

לא פוליטיקה, אלא עמדה ערכית, וזה גם מה שאני מצפה ממך. תודה רבה לחברת הכנסת ציפי לבני. רבותיי, אם כן, אנחנו עוברים להצבעה.

כעת נצביע על הצעת חוק העונשין (תיקון, מרמה והפרת אמונים), התשע"ה 2015. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. ההצעה להעביר לוועדה את הצעת חוק העונשין (תיקון, מרמה והפרת אמונים), התשע"ה 2015,

נתקבלה. אייכלר, נגד, דודי, אצל דודי זה עובד. אוקיי.

41 חברי כנסת, 46, כולל חבר הכנסת אייכלר, מתנגדים, אין נמנעים. אני קובעת כי הצעת חוק העונשין (תיקון, מרמה והפרת אמונים), התשע"ה 2015, לא אושרה. אנחנו עוברים להצעת חוק להעלאת קצבאות הנכים, התשע"ח 2017, של חבר הכנסת מיקי רוזנטל וקבוצת חברי הכנסת. חבר הכנסת מיקי רוזנטל, בבקשה. עד עשר דקות לרשותך. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש. חבריי השרים וחברי הכנסת, זו פעם ראשונה שאני עומד פה ולא נוח לי, אני מוכרח להגיד, כי אני לא נוהג לדבר על ענייניי האישיים, בטח לא מעל הדוכן הזה, אבל כדי שאתם פעם אחת תבינו מה המשמעות של להיות נכה, אני מוכן להתפשט פה אפילו. אני חושב שרוב הציבור, בוודאי חברי הכנסת, עליזה, את מפריעה לי נורא. אני מדבר ואת מפריעה לי. כדי שחברי הכנסת והשרים יבינו פעם אחת מה זה להיות נכה באמת, אז אני אספר לכם את הסיפור שלי. אני מקבל קצבת נכות של 2,400 שקל לחודש. אם לא הייתי חבר כנסת ולא הייתה לי עבודה נוספת, לא הייתי יכול לרכוש את כל השירותים הרפואיים שאני נזקק להם מדי חודש בחודשו. השירותים האלה עולים לי כל חודש 3,000 ש"ח. אני צריך תרופות מיוחדות, אני מקבל זריקות מיוחדות לגב, אני צריך נעליים מיוחדות, אני צריך טיפולי פיזיותרפיה, אני צריך רופאים שלא כלולים בביטוח הרפואי הרגיל שלי, זה עולה לי בממוצע 3,000 שקל בחודש. הקצבה שלי היא כאמור 2,400 שקל. עליזה, אנחנו עדיין שומעים את קולך. בבקשה, עליזה. הצוות, בבקשה. כל הצוות שם. אני לא מספר לכם סיפור שקראתי בעיתון ואני לא מבלבל לכם את המוח בתיאוריות, אני מספר לכם עליי ועל עצמי. אני בורכתי, שפר גורלי וכל החיים שלי הצלחתי להתפרנס ולהרוויח מספיק כסף לחיות בכבוד ולפרנס את משפחתי בכבוד, אבל יש תקופות שאני לא יכול לעבוד. יש לי מעסיק מאוד נדיב, שקוראים לו "כנסת ישראל". בשנה שעברה נעדרתי 90 יום מהכנסת, 90 ימים שלא יכולתי להגיע למליאה בגלל בעיות רפואיות. אין מעסיק נדיב שהיה מוכן להכיל את הדבר הזה,והכנסת אפילו לא קנסה אותי, כי היא הבינה שהסיבות שלי הן סיבות רפואיות אמיתיות, ולפיכך, אפילו לא נקנסתי. אבל אין מעסיק במדינת ישראל שלא אומר לעצמו: אני לא יכול, עם כל הסימפתיה והאמפתיה שיש לי לנכים, לאפשר להם להיעדר רבע מהשנה מהעבודה, ולכן אני לא אעסיק אותם בכלל, כדי שלא להסתבך בדבר הזה. וכאמור, שפר גורלי, אבל אם חלילה לא הייתי יכול לעבוד, ויש תקופות שאני לא יכול לעבוד בהן, והכנסתי הייתה הקצבה החודשית שלי של 2,400 שקל, וכאמור אני צריך להוציא 3,000 שקל בכל חודש מכיסי על טיפולים הרפואיים, אז לא רק שהייתי צריך לבחור איזה תרופות לא לקבל או איזה טיפולים לחסוך מעצמי, אלא שהייתי צריך לבחור בין התרופות האלה לבין אוכל. זה הסיפור הפשוט של הרבה מאוד נכים, שאתם בכלל לא מסוגלים להבין. אתם לא מבינים מה זה לחיות משאריות, ואתם לא מסוגלים להבין מה זה להתקיים מפירורים שהמדינה משליכה עליכם. והמשמעות של קצבה של 2,400 שקל לנכה, ולא תמיד רואים את הנכים, כי לא תמיד הם מתגלגלים בכיסא גלגלים, והמחלה שלי, אף אחד לא רואה, אבל יש ימים שלמים שאני פשוט מתפתל מכאבים ולא מסוגל לתפקד, חד וחלק. חד וחלק. ואף אחד לא רואה את זה עליי, רואים שאני צולע קצת, לפעמים שואלים אותי "מה שלומך" כשאני עקום. אנשים לא מבינים את המשמעות העמוקה של להיות נכה, וודאי לא מבינים את המשמעות של לחיות מהקצבה הזאת, העלובה, שמדינת ישראל נותנת. הצעת החוק הזאת שלפניכם, אני יכול לעמוד פה ולספר לכם עוד ועוד דברים. אני רוצה לדבר רק על ההיבט הכספי, אני לא מדבר על ההיבט הנפשי, של איך אנשים מסתכלים עליך כשאתה נכה, וכמה מוזר אתה, ואם אתה עיוור אז אולי אתה גם מפגר, ואם אתה חירש אז בטח אתה מטומטם, אני מדבר איתכם עכשיו על כסף, על ג'ובות, על שקלים, על איך מתקיימים, על מאבק יומיומי של אנשים שלא בורכו כמוני והם צריכים לחיות מהקצבה הזאת. ואי-אפשר לחיות, אדוני שר הרווחה, ואתה יודע את זה טוב מאוד, מקצבה של 2,400 שקל. הצעת החוק שלפניכם היא פשרה. היא כמובן פשרה. היא ההסכמה שהייתה בין ההסתדרות, ראש הממשלה, יושב-ראש הקואליציה, השר כחלון וחלק מארגוני הנכים,

קצבת הנכים תעלה בשתי פעימות ל-4,300 שקלים לחודש, שזה הרע במיעוטו. ההצעה שהציע חברי אילן גילאון,

וכמובן כל סיעת המחנה הציוני, אומרת את מה שהתפשרנו עליו, שהוא לא משמח אותי והוא לא מספק,

הוא התחלה של שינוי. הוא התחלה של שינוי. אני רוצה קודם כול להגיד שההצעה הזאת משפרת את המצב, אבל היא לא הייתה מספיק טובה, ותכף אני אסביר את זה, אבל הגיעו מים עד נפש. יש עשרות אלפי אנשים שמסתכלים בערגה על התאריך הזה שנקרא 1 בינואר 2018, שבו הבטחנו אנחנו, נבחרי הציבור, וראש הממשלה ומרבית השרים, אמרו להם: עד 1 בינואר אתם תקבלו את הקצבה החדשה שלכם. הבטחנו. הבטחנו, והתאריך הזה מגיע בעוד 11 ימים, ולכן הגשנו את הצעת החוק הזאת. וברור לי שהממשלה ואנחנו לא עומדים בהבטחה שלנו, והבטחות צריך לקיים, בוודאי לאנשים, רבותיי, מה קורה שם? עליזה. אולי תקראי אותה לסדר.

הבטחות צריך לקיים, ובמקרה הזה אלה הבטחות לאנשים שבאמת השליכו את יהבם על המועד הזה. השליכו את יהבם. אני באתי הנה מלא זעם. באתי הנה מלא זעם, איפה הסדרנים? אני מבקשת להוציא את כל מי שמדבר שם. תצאו החוצה. אי-אפשר ככה. תוציאו, תוציאו. פעם אחת שמישהו יוציא.

באתי הנה מלא זעם, כי זה משהו שאני לא מצליח, לא מצליח להסביר את זה לאנשים שהם לא נכים,

אומרים: כן, נכים הם מסכנים. נכים הם לא מסכנים, הם לא צריכים את הטובות של אף אחד, אנחנו לא עושים להם חסד. הם זכאים לקצבה לפי ההבנה החשובה שמדינת ישראל לא משאירה אף אחד מאחור, זה הכול, בין שהוא נכה ובין שהוא משהו אחר. בהפגנות שהשתתפנו בהן, בעיקר נתקלתי בנהגים זועמים. שואלים: מה אתה מפריע לנו? אנחנו בדרך, יש לנו משהו דחוף, אני צריך לקחת את הילד. ואף פעם, אף פעם אתה לא רואה שהאנשים האלה באמת מפנימים, מפנימים מה זה להיות נכה. ואני אומר לכם: אני נכה שגורלו שפר עליו. כמעט כל החיים שלי הצלחתי להתפרנס בכוחות עצמי.

שר הרווחה היה צריך לקחת לי את הקצבה, לשיטתי. כשאני מרוויח בכנסת 40,000 שקל אני לא צריך לקבל קצבה מהמדינה בכלל, ואני לא יודע איך אני מקבל. אולי זאת טעות, אולי עכשיו יעלו עליי, עוד יותר טוב, לא,

אבל זה לא העניין בכלל, ואני גם לא הסיפור. הסיפור הוא שאנחנו התחייבנו לתת לנכים את המעט שהבטחנו, וזה לא מלוא תאוותם, אבל בהבטחות צריך לעמוד. ואז לפתע קרה,

עליתי הנה בזעם, אבל קרה משהו טוב: מרוב הזעם שלי, ממלא מקום יושב-ראש הקואליציה,

או אני לא יודע מה התואר הרשמי שלך,

יושב-ראש ועדת הכנסת. יושב-ראש ועדת הכנסת אמר לי: מיקי, אתה יודע מה? תחסוך מאיתנו את הזעם שלך ואנחנו נתמוך בהצעה, כי ביום ראשון אמורה לעלות לוועדת השרים הצעה של השר כץ שהיא אפילו משופרת, יותר טובה מההצעה הזאת, ובוועדה, אתה רוצה להחליף אותי בתשובה אליך? אני אחליף אותך בתשובה אליי. יאללה, גמרנו. ולכן, עכשיו אני רוצה להחליף את הזעם שלי בהכרת תודה אמיתית ומכל הלב,

וזה בימים האלה אולי יותר קשה לי אפילו מאשר לדבר מה שדיברתי עד עכשיו. אני קודם כול רוצה להודות לראש הממשלה, שבימים האלה זה קשה לי, קשה לי להגיד עליו מילים טובות. יש לי הרבה ביקורת עליו, כמו שאתם יודעים, אבל בלי ההתערבות שלו ובלי 4 מיליארד השקלים ויותר שהוא הקצה לזה, הדבר הזה לא היה קורה.

תודה רבה לך, אדוני ראש הממשלה בנימין נתניהו. האיש השני שאני רוצה להודות לו הוא שר האוצר משה כחלון, שנאבק על הדבר הזה שנה שלמה והוא הבין מייד את חשיבות העניין, ואני לא רוצה להיכנס לתוך הפוליטיקה הפנימית של הקואליציה, זה ממש לא מעניין אותי. מגיעה לו תודה גדולה, כי גם בלעדיו זה לא היה קורה. ואחרון אחרון חביב, אני רוצה להודות לידידי השר כץ,

שהוא לקח את ההצעה שלנו ואמר: תקשיבו, אתם בעד הנכים, אבל אתם לא מבינים מספיק בנכים, והשארתם הרבה מאוד נכים מחוץ להצעה הזאת, בין היתר את העיוורים, בין היתר את נכי הנפש, בין היתר את הנכים האזרחים הוותיקים. בסך הכול, הנכים הכי קשים, שמצבם הכי קשה, דווקא הם נשארו מחוץ להסכם שאתם חגגתם עליו. וההצעה שהוא מביא, הוא מביא הצעה משופרת, טובה יותר. אני מקווה שתצליח לגייס את הכסף, כי אני מבין שזה עוד מיליארד שקל לפחות בפעימה הראשונה. אני מקווה שאני לא מקלקל שאני מחמיא לך, אבל אני אומר לך דבר אחד, הבטחת שאתה, אני אומר לך דבר אחד: אני אעמוד יום וליל עם הנכים אם חלילה ההצעה הזאת לא תעבור,

יום וליל, עד שתישברו, כי אין דבר צודק יותר. אין דבר צודק יותר, ויש לנו הרבה עיוותים בחברה הישראלית, מלתקן את העוול שעשינו להם. תודה רבה. תודה רבה לך, חבר הכנסת מיקי רוזנטל. ישיב שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים חבר הכנסת חיים כץ. בבקשה, אדוני. תראו איזו אנרגיה טובה. תראו איזו אנרגיה טובה. כדאי להתמיד בזה.

השר ממתין, רבותיי, אז בבקשה. מיקי, השר רוצה להשיב לך גם. תודה. מיקי, תגיד לי כשאתה בהקשבה, אז אני, אני בהקשבה. אתה בהקשבה. הוא כבר בהקשבה. גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני אגיד לך, מיקי, את האמת. במצב רגיל אני לא תומך בהצעה שלך, בגלל מה שאמרת פה, אבל בשורה התחתונה אני אבקש לתמוך בך, כי ההסדר שנעשה בעקבות הצעת החוק של אילן גילאון, יואב קיש וקארין אלהרר דיבר על שכר מינימום, והייתה התפשרות במתווה, שלא בדקו אותו מספיק והגורמים המקצועיים לא היו שותפים לדיונים על המתווה. וכשקיבלתי את המתווה אמרתי: אני הולך להחיל את המתווה כפי שהוא על אוכלוסיית הנכים, ואז התברר לי שאזרחים ותיקים שהם נכים,

200,000, לא נכללים בהסכם. והלכתי לבדוק, ואמרתי: יש בג"ץ מ-2002 שזה חייב לחול עליהם.

אנחנו הולכים, מחוקקים, הולכים לבג"ץ ונופלים? ועוד התברר לי שהעיוורים, יש 24,000 עיוורים, מיקי, בארץ הזאת, ושני שלישים מהם מתעוורים אחרי שהם פורשים לפנסיה, בגילים, נשים, 62, גברים, 67. הם, כשהם באים לבדיקות, נגיד ADL, אז הם שולטים על הסוגרים, מה לעשות. הם שולטים, והם אפילו יכולים להתלבש לבד. והעיוורון נופל עליהם לא בגיל צעיר. אולי הם זכו עוד עשרות שנים לראות, אבל הם לא רוכשים את המיומנויות שיש לעיוור מגיל צעיר, שהוא למד, הכשיר את עצמו. פתאום בן אדם בן 70 נהיה עיוור, לא מוצא את עצמו. מה זה, נכות נכות. אמרתי, אני לא הולך לשנות את המתווה, לא הולך לשנות את המתווה, ומניח את המתווה כהצעת חוק, על כל העלויות. והרצנו את המתווה, זה מיליארד ו-980 מיליון, וזה הרבה מעל הכסף שהאוצר הקציב. ויש התדיינות בין האוצר וביני: אני לא מוכן ללכת למהלך, לא יכול להיות שהצעת חוק כזאת, שהיא צריכה להיות ממשלתית, לא תהיה מגובה באנשי המקצוע, בעלויות המסודרות, כי אנחנו ידענו בדיוק על השקל.

מיקי רוזנטל,

מסתכלים על תעודת הזהות, יודעים כמה הוא מקבל, כמה הוא צריך להוסיף, ואז אנחנו יודעים את המספר על השקל, מדויק, לא צריכים לא לשער ולא כלום, כי יודעים על כל הנכים, יודעים את הקצבאות, יודעים בכמה מעלים, רואים את המספרים אחד לאחד. אין פה הפתעות. יש הידברות, ואני מקווה שהאוצר לא ינהל יותר את הביטוח הלאומי, כי זה לא תקין. כי זה לא תקין. יש כספים ביטוחיים שאין להם שום say בעניין הזה, ומנהלים את זה כאילו אני לא יודע מה קרה. ואנחנו עכשיו בעימות, ואם העימות הזה יעבור אז אני חושב שבמערכת הרווחה ובנזקקים אנחנו נראה שיפור דרמטי. לצערי, אף אחד שהבטיח 1 בינואר לא יוכל לממש את הבטחתו, כי גם אם החוק הזה היה עובר בקריאה שלישית, כל ההתארגנות, כל הקטע הזה של הביטוח הלאומי והמעבר לתשלומים לוקח יותר מעשרה ימים. זה ברור לך, וזה ברור לך שאנחנו רוצים שהנכים יקבלו את מה שמגיע להם, ואנחנו יודעים שהם מקבלים פחות מדי. כי גם אלה שלא נכים וחיים בארץ הזאת מבינים שאי-אפשר לחיות מ-2,400 שקלים, ואם יש קח"ן, נגיד במקרה הגבוה עוד 450, 500 שקל, אז 3,000 שקל, אנחנו יודעים. והמאבק הזה, אתה יודע, אמרתי לנכים: לא תקבלו שכר מינימום, לצערי.

כי אנחנו לא יודעים להביא את התוצאה הזאת. אבל יחד עם זה, אנחנו נעשה כמיטב יכולתנו שבני כל האוכלוסיות שמוגדרים כנכים יקבלו את מה שמגיע להם. התאריך הוא מינואר, והם יקבלו את זה רטרואקטיבית. ואם זה ייקח עוד חודש, עוד חודשיים, ועוד 100,000 או 200,000 איש יקבלו את זה וככה הם לא היו מקבלים את זה, שווה לחכות. זו דעתי.

אני מברך אותך על הצעת החוק. אני מברך אותך על הצעת החוק. אני אומר לך, במצב רגיל, לא מצביע איתך. לא מצביע איתך.

אני קורא לחברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק בקריאה הטרומית.

תודה רבה לשר חיים כץ.

רבותיי, אם כן, אני מבינה שאין בשביל מה לחזור לכאן ולשכנע, כי הממשלה תומכת. אז אנחנו כרגע נצביע על הצעת חוק להעלאת קצבאות הנכים, התשע"ח 2017, בקריאה טרומית. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק להעלאת קצבאות הנכים, התשע"ח 2017, לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות נתקבלה. 74 חברי כנסת בעד, אין מתנגדים. אייכלר בעד. 75 חברי כנסת בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובעת כי הצעת חוק להעלאת קצבאות הנכים, התשע"ח 2017, עברה בקריאה טרומית ועוברת לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות להכנה לקריאה ראשונה. לפרוטוקול, גם חברת הכנסת נאוה בוקר תומכת בחוק.

לא. אני פשוט, אתה הצבעת בעמדה לא נכונה. אבל אתה יושב בעמדה של, חבר הכנסת חיליק בר, אתה יכול בבקשה להגיע לכאן? כי אני ממש לא שומעת מה אתה אומר, כדי להסביר את זה לפרוטוקול. חבר הכנסת חיליק בר, אני לחצתי על הצג שלו. כשהבחנתי שזו טעות, לחצתי על הצג שלי. לצערי, אי-אפשר לבטל. אוקיי, הבנתי. רשום "נוכח", לא רשום בעד או נגד.

נא לבדוק אם יש הצבעה של חיליק בר, ובכל מקרה, לבטל אותה, כי הוא לא נמצא באולם, ולבדוק שההצבעה של עמיר פרץ אכן נקלטה.

הודעה לסגן מזכירת הכנסת.

ברשות יושבת-ראש הישיבה, הינני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק להסדר ההימורים בספורט (תיקון מס' 12), התשע"ח 2017, שהחזירה ועדת החינוך, התרבות והספורט. החלטת ועדת הכספים לגבי צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 5), התשע"ג 2013 (תיקון), התשע"ח 2017. תודה. תודה, אדוני. אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה, הצעת חוק השאלת כלי נגינה, התשע"ז 2017, של חברי הכנסת יעקב פרי ויעקב מרגי. ינמק חבר הכנסת יעקב פרי. בבקשה, אדוני, עד עשר דקות לרשותך. גברתי היושבת בראש, תודה רבה. חברותיי וחבריי חברי הכנסת, הצעת החוק המונחת לפניכם היא תולדה של חלום, אני מודה, חלום אישי שלי, הפוגש, או מנסה לפגוש, את המציאות. יש לי חלום, חברותיי וחבריי חברי הכנסת, שמדינת ישראל תתייחס לחינוך לאומנויות, חבר הכנסת פריג'.

חברי הכנסת עאידה ופריג', זה מאוד מפריע לנו. עיסאווי. חבר כאן מדבר, אני מבקשת לכבד אותו. זהו, הישיבה הסתיימה? אפשר להמשיך?

יש לי חלום, חבריי חברי הכנסת, שמדינת ישראל תתייחס לחינוך לאומנויות, ולחינוך מוזיקלי בפרט, כזכות בסיסית שיש לכל ילד, לכל אדם, כי אותי המוזיקה מלווה כל חיי. אני עומד כאן בפניכם היום כעד ראשון אשר יכול להצביע על ההשפעה העצומה של החינוך המוזיקלי בעיצוב מסלול חיי. הכלים שקיבלתי בלימודי המוזיקה מלווים אותי בכל תחנות חיי, החל משנות ילדותי כתלמיד בבית הספר, כסטודנט, בתפקידיי בשירות הביטחון הכללי, במהלך חיי העסקיים ולאחר פרישתי מהשירות, ואפילו היום בפוליטיקה. בוועדת החינוך של הכנסת קוימו דיונים רבים בנושא החינוך המוזיקלי. שמענו מילדים על היתרונות הרבים ועל ההנאה שהם מפיקים מהמוזיקה. ראיתי מאות ילדים שמברכים על שהלכו ללמוד מוזיקה, ולא נתקלתי בהורה אחד שמצטער על כך ששלח את ילדו ללמוד לנגן על כלי הנגינה האהוב עליו. לצערי, כמו שאמרתי, החלום גם פוגש מציאות, והמציאות הזאת היא הורים שמצרים על כך שאינם יכולים להרשות לעצמם לשלוח את ילדם ללמוד נגינה, גם מפני שכלי הנגינה יקרים וגם עקב העובדה שהלימודים עצמם יקרים מאוד. היום, לצערנו, לימודי מוזיקה הם פריבילגיה לחזקים ולמבוססים. יוקר כלי הנגינה מהווה חסם שמרחיב את הפערים בחברה הישראלית. אני מציע, שוב, חברים. צוות, בבקשה. אני מודיע לכם שבנאום הבא, מפלגת ליכוד, כולנו. של הקואליציה אני אעשה מהומה כזאת שאתם לא תשמעו את עצמכם. כן, זה לא נעים.

יש הרי גבול. חברת הכנסת ענת ברקו, זה מאוד מפריע. אלעזר שטרן,

הכנסת אלעזר שטרן, חבר שלך כאן עומד. בבקשה. זו המציאות, בישראל יש יוקר מחיה. יש כאן אוכלוסיות שבקושי יכולות לרכוש מזון ותרופות. על פי דוח מדד העוני של הביטוח הלאומי, ב-2016 חיו בעוני 463,000 משפחות שבהן מיליון ו-809,000 נפשות. במדרג מדינות ה-OECD ישראל ממשיכה להיות מוצבת בראש סולם העוני. בהתחשב בנתונים הללו, כמה הורים יכולים להרשות לעצמם לשלוח את ילדיהם לממש את שאיפותיהם, להגשים את חלומם? מנגד, ברמה המקרו-כלכלית, מצבה של מדינת ישראל בסדר, מדינת ישראל מסיימת את שנת 2017 עם עודפי גבייה. הבעיה היא, חבריי, שבימים אלו היא עסוקה בניהול כלכלת בחירות ובחלוקת מתנות למקורבים, לחברים ולבעלי אינטרסים קצרים וצרים. אני חולם על כך שכל ילד הרוצה בכך יוכל ללמוד לנגן על הכלי האהוב עליו. אפשר לממש את החלום הזה,

אין צורך בתקציבי עתק או במאמץ אפילו מיוחד מהממשלה, הכול קיים. עלינו רק לשנות מעט את סדרי העדיפויות. משרד החינוך שם היום את הדגש, ובצדק, על לימודי מתמטיקה ואנגלית. יחד עם זאת,

כי החינוך לתרבות, הנפש, נשכחו. שוכחים קצת, דוחקים הצידה את החינוך לערכים, להתמדה, לעבודת צוות, לאלתור, ליצירתיות. כל אלה ועוד נרכשים גם באמצעות חינוך מוזיקלי מקצועי. כישורים אלו הם מדרישות עולם התעסוקה המתפתח והעתידי. באתר משרד החינוך, ואני מצטט, כתוב: "חשיבותו של החינוך המוזיקלי כגורם המעצב את אישיותו של התלמיד ומשפיע עליו לטווח ארוך לקראת היותו אדם בוגר אינה מוטלת בספק". כבר עמדתי פה עשרות פעמים וציינתי שבמחקרים מדעיים נמצא קשר ישיר בין לימודי מוזיקה לשיפור במתמטיקה, מיומנויות קריאה, הישגים טובים יותר במבחני אינטליגנציה ויצירתיות. מחקרים מראים שלימודי מוזיקה תורמים לחינוך ולהתפתחות של ילדים והם בעלי תרומה ממשית לשיפור הישגי התלמידים ושיפור הכישורים החברתיים שלהם. לימודי החינוך המוזיקלי יכולים להיות כיפת ברזל של מערכת חינוך, להוביל את תלמידי ישראל להישגים שעשויים להשפיע בסופו של דבר על כלכלת ישראל ועל החברה שלנו. אני מעדיף לשמוע את ילדי ישראל מנגנים, לשמוע אותם מממשים את הפוטנציאל שלהם ומעבירים את זמנם בחדרי החזרות, ולא ברחובות, באלימות או בשימוש בסמים. אני גדלתי בבית קשה יום. אני מכיר את התחושה של ילד אשר משתוקק לנגן על כלי אך להוריו אין אפשרות לממן זאת. בדיוק בשביל למנוע מצבים כאלה צריכה המדינה להתערב. יש לעזור ולרומם את מי שידו אינה משגת, לאפשר שוויון הזדמנויות כלכלי, חברתי, שוויון הזדמנויות לכל הילדים המבקשים לממש את התשוקה שבוערת בהם. ועם יד על הלב, כמה משפחות יכולות היום לממן כלי נגינה, שעלותו יכולה להגיע גם ל-20,000 שקלים, כאשר במקביל יש את ההוצאות על תחזוקת הכלי, חומרי הלימוד, וכמובן, עלות הלימודים עצמם? הצעת חוק זו נועדה לאפשר לצמצם את יוקר המחיה לעשרות אלפי הורים. אימוץ הצעת חוק כזאת על תוכנית לקידום חינוך מוזיקלי יכולה להיות בשורה משמעותית להרבה ילדים בישראל, לעם ישראל כולו, הרבה יותר מאשר הבשורה על הוזלת מחירי הטלוויזיות ובריכות השחייה, מבצע ממשלתי שהוא ממילא חד-פעמי ולשנה אחת, שעליו שמענו לפני כשבוע, 800 מיליון שקלים. סדרי העדיפויות של הממשלה הזאת מעוותים, בלשון המעטה. אדוני שר החינוך, שאיננו כאן, אני יודע שמשרד החינוך הוסיף תקציב לתמיכה בקונסרבטוריונים, כמעט הכפיל את מספר הקונסרבטוריונים המוכרים. אני מברך על ההתקדמות, אבל לצערי, זה עדיין לעג לרש. התקציב שנותן משרד החינוך הוא כ-10% בלבד מהתקציב הכולל של הקונסרבטוריונים. בפועל רב נטל המימון, גם היום, על ההורים. לטעון שעשיתם ושיניתם זה פשוט לא מספיק. תשאלו את מי שרוצה ללמוד ולא יכול כי הפרוטה לא מצויה בכיס הוריו. כאשר שר החינוך רצה או רוצה לשנות ולתרום לחינוך המוזיקלי, הוא מוצא דרכים לעשות זאת. שר החינוך לשעבר גדעון סער מצא את הדרך להענקת סמל מוסד לקונסרבטוריון בעיר לוד. יש לי חדשות בשבילכם: גם בעכו, בירוחם ובירושלים ישמחו לקבל סמל מוסד לקונסרבטוריונים שפועלים בהם. כשרוצים לעזור לערים חלשות ולקדם את הנוער בדימונה, את הנוער והחינוך המוזיקלי, מוצאים את הדרך לעשות זאת. הצעת החוק שלי ושל חבר הכנסת מרגי מבקשת לקבוע ששר החינוך יקבע, הוא עצמו, הוראות להפעלת תוכנית להשאלת כלי נגינה. התוכנית יכולה להתקיים באמצעות השאלת כלי נגינה על ידי הקונסרבטוריון לתלמידיו או באמצעות התקשרות עם גורם חיצוני שגם המוסדות וגם התלמידים יכולים לשאול ממנו כלי נגינה. כל הסמכויות יישארו בידי גורמי הביצוע ושר החינוך. זהו חוק מסגרת גמיש, שמביא לידי ביטוי את צורכי המשרד.

לסיים, ויכול להיות שאני אגזול עוד חצי דקה,

חצי דקה, בבקשה. אני רוצה להביע פליאה והשתוממות על כך שחוק שהוא אולי חוק לא גרנדיוזי, אולי קטן, איננו זוכה לתמיכת ועדת השרים. זה נראה לי תמוה, אם לא אפילו מוגזם. הצעת החוק הזאת היא רעיון שיכול להתגשם. הוא לא מבקש תוספת תקציבית.

חברי הקואליציה, רגע לפני שאתם מצביעים נגד הצעת החוק הזאת, דעו כי הצבעתכם גם היא הצבעה נגד חלשים ונגד שקופים; אתם הולכים להצביע נגד פריפריה, נגד מי שידו אינו משגת,

הצבעה נגד ילדים שחולמים ושרוצים. תודה רבה לחבר הכנסת יעקב פרי. ישיב סגן שר החינוך מאיר פרוש. בבקשה, אדוני. כולם במתח, תראה מה הולך פה. תמונה מעניינת. חבל שאני לא יכולה מכאן לצלם. גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת ובראשם חבר הכנסת המציע, יעקב פרי, הצעת החוק המדוברת שהועלתה כאן על ידי חבר הכנסת פרי נדונה בוועדת השרים לענייני חקיקה בישיבתה ביום 17 בדצמבר 2017, והיא נדחתה. הצעת החוק מבקשת לקבוע שהמשרד יכיר במוסדות לחינוך מוזיקלי בהתאם להוראות שיקבע השר לעניין זה. עוד מבקשת הצעת החוק לקבוע כי תיקבע תוכנית להשאלת כלי נגינה במוסדות חינוך אלה, וכן שיקבעו מבחני תמיכה משרדיים לתמיכה במוסדות אלה. הגם שהצעת חוק זו עוסקת בנושא חשוב, ומשרד החינוך גם פועל לקידום החינוך המוזיקלי, היא מעלה קשיים בהיבט החוקי והתקציבי, ואני אמנה אותם להלן. אני מבקש לומר כך: על פי הנחיות המשרד, תלמידים שלומדים במגמת מוזיקה לבגרות מחויבים ללמוד נגינה או שירה גם מחוץ לכותלי בית הספר, באופן פרטי, באמצעות שיעורים בקונסרבטוריונים או אצל מורים פרטיים. הקונסרבטוריונים מהווים גם אכסניה מקצועית למי שמבקש ללמוד נגינה במסגרת החינוך הבלתי-פורמלי. כיום, הקונסרבטוריונים מוכרים ונתמכים באמצעות מבחני תמיכה מכוח סעיף 3א לחוק יסודות התקציב. בשנת 2017 התקציב בתקנה עמד על כ-17.5 מיליון ש"ח, שהוקצו לכ-80 קונסרבטוריונים מוכרים שעומדים בתנאי הסף של מבחני התמיכה. נוסף על כך מחלק המשרד הקצבות לרשויות המקומיות עבור חינוך מוזיקלי באמצעות מוסדות החינוך היסודיים וחטיבות ביניים. לפיכך, ככל שיש מקום לקבוע במבחן התמיכה שעל הקונסרבטוריון להפעיל תוכנית להשאלת כלי נגינה, ניתן לעשות זאת באמצעות תיקון מבחני התמיכה הרלוונטיים ולא בחקיקה ראשית, ולהעמיד לטובת הנושא תקציב מתאים. תיקון מבחן התמיכה ללא העמדת תקציב נוסף לצורך השאלת כלי נגינה בוודאי תגרע תמיכה מפעילות אחרת שניתנת כיום לקונסרבטוריונים. אני מבקש עוד להדגיש שנכון להיום קבועים בחקיקה ראשית ובחקיקת משנה תנאים להכרה במוסדות חינוך בלבד, והם קובעים את שיעורי השתתפות המדינה ביחס למוסדות החינוך. לא קיימת חקיקה מקבילה הקובעת תנאי הכרה בכל מוסד שאיננו בית ספר יסודי או על-יסודי, דוגמת מוסד לחינוך מוזיקלי, או כל מוסד אחר לאומנויות, למעט חוק המכינות הקדם-צבאיות, התשס"ח 2008, שמסדיר את נושא המכינות הקדם-צבאיות וקובע תנאים להכרה בהן. יוצא אפוא שיש בהצעת החוק לשנות את המבנה החוקי והתקציבי של הקונסרבטוריונים, ולהוסיף סוג של מוסדות המתוקצבים על פי חוק, מאחר שכפי שאמרתי קודם, נכון להיום מתוקצבים רק מוסדות החינוך שפועלים בליבת הפעילות של משרד החינוך, בעוד פעילות אחרת נתמכת או נרכשת. הצעת החוק בעצם קובעת, למעשה, שגם הקונסרבטוריונים יוכרו ויתוקצבו על פי חוק.

ייתכנו הצעות חוק דומות ביחס למוסדות נוספים לאומנויות אחרות וביחס לתחומים אחרים. מעבר לאמור, יצוין כי הצעת החוק בנוסח הנוכחי מעלה כמה קשיים, למשל הסעיף המחייב את המשרד לקבוע מבחני תמיכה לתמיכה במוסדות לחינוך מוזיקלי. נוסף על כך קובעת הצעת החוק תוכנית להשאלת כלי נגינה, אף שמדובר בניהול של כל מוסד ומוסד, מאחר שאין מניעה שהקונסרבטוריונים ישאילו כלי נגינה למנגנים.

עמדת המשרד היא שאין זה נושא לחקיקה ראשית, וכאמור, אפשר לקבוע הוראה זו במסגרת מבחני התמיכה. אז אני חייב כן לפרט ולומר ולציין שהמשרד רואה חשיבות רבה בפעילות הברוכה המתקיימת בקונסרבטוריונים, ולכן הוא גיבש בשנים האחרונות תיקון משמעותי למבחן התמיכה, ובמסגרתו ניתן חיזוק לפריפריה, למשל, ונעשתה גם אבחנה בין הרמות השונות של הקונסרבטוריונים על מנת לאפשר גם למוסדות מתחילים, לא רק לוותיקים, לא רק לאלה שמוכרים וידועים, אלא גם למוסדות המתחילים, לקבל תקציב, ולו הבסיסי ביותר. דבר חשוב שצריך לומר, אומנם אמר זאת המציע אבל ללא פרטים, ואני רוצה לומר זאת לפני חברי הבית, גם התקציב הכולל שחולק לטובת פעילות זו גדל בשנת 2017 ב-11 מיליון ש"ח, והוא עומד כיום על 17.5 מיליון ש"ח,

ב-2017 בלבד התקציב הזה עלה ביותר מ-100% ממה שהוא היה ב-2016. ב-2016 נתמכו 39 קונסרבטוריונים, ובשנת 2017 ישנם כ-70 מוסדות כאלה הנתמכים. אני מבקש לציין כי כחלק מהתמיכה במוסדות, חלק מהתמיכה במוסדות, מקצה המשרד מלגות לתלמידים על מנת לסייע בידיהם לממן את לימודי הנגינה. מלגות אלה מחולקות על ידי הקונסרבטוריונים, שמכירים את צורכי התלמידים. זאת ועוד, כיום לקונסרבטוריונים אין מניעה להשאיל כלי נגינה, והדבר מצוי בניהולו של כל מוסד ומוסד. לעומת זאת, אם אנחנו נאשר את הצעת החוק הזאת זה יקשה מאוד על הקונסרבטוריונים להשאיל כלי נגינה, וזה יפגע בתלמידים. הטעמים האלה מצטרפים יחד לטעמים שאמרתי קודם, שיש בהצעת החוק הזאת כדי לשנות את המבנה החוקי והתקציבי של הקונסרבטוריונים ולהפוך אותם למוסדות מוכרים ומתוקצבים על פי חוק. נכון להיום הדבר הזה קיים רק לגבי מוסדות החינוך.

אני מבקש שהכנסת תדחה את הצעת החוק של חבר הכנסת יעקב פרי ואחרים. תודה רבה לסגן שר החינוך מאיר פרוש. חבר הכנסת יעקב פרי, בבקשה, שלוש דקות לרשותך. תודה, גברתי היושבת-ראש, תודה, אדוני סגן השר. אני מכיר את הטענה שמשרד החינוך לא נוהג לתמוך במוסדות בחקיקה ראשית. אני רוצה רק להזכיר לכולכם בהקשר לכך שהמכינות הקדם-צבאיות מתוקצבות ומוכרות על ידי משרד החינוך בזכות חוק, כי למישהו זה פשוט היה חשוב. היינו, קיימת חקיקה מקבילה, ואין בהצעת החוק הזאת כדי לשנות את המבנה החוקי והתקציבי. לצערי, ללא חקיקה, כל הדברים שציין אותם סגן השר לא יעבדו, ולא עובדים כבר הרבה מאוד זמן. תוכנית השאלת כלי נגינה או תמיכה נאותה להוזלת לימודי המוזיקה פשוט לא תצא אל הפועל ולא תחזיק מעמד. אני שוב רוצה להביע פליאה על כך שהצעת חוק שאין בה לא ימין ולא שמאל, יש בה רק תרבות, אז יכול להיות ששוב התרבות היא שמאלנית. חבל. זאת בושה וחרפה שרק בגלל שמציע החוק הוא חבר אופוזיציה ועדת שרים איננה תומכת בחוק שאין בו עלות תקציבית, ששר החינוך יכול להחליט כמה הוא רוצה להקציב ומתי. יש למשרד החינוך גם את כל היכולת לעשות את כל תקנות התמיכה. חבל. בושה וכלימה. תודה רבה לחבר הכנסת יעקב פרי. רבותיי, אנחנו עוברים להצבעה. נא לשבת. כעת נצביע על הצעת חוק השאלת כלי נגינה, התשע"ז 2017. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. השר יריב לא מצליח להצביע, נא לבדוק את עמדתו. נגד. מתנגד, אוקיי. ההצעה להעביר לוועדה את הצעת חוק השאלת כלי נגינה, התשע"ז 2017, לא נתקבלה.

37 חברי כנסת,

כולל חבר הכנסת אייכלר והשר לוין. אני קובעת כי הצעת החוק השאלת כלי נגינה, התשע"ז 2017,

צבאי), התשע"ח 2017, של חבר הכנסת מיקי לוי.

גברתי היושבת-ראש, כנסת נכבדה, אם מישהו היה רוצה לדעת למה צריך את החוק שאותו אנחנו מניחים היום, כל מה שהוא היה צריך זה להסתכל אתמול על נאומו של ראש הממשלה, על הבוז, על השקרים, על החקיינות, על גסות הרוח ועל האי-דיוקים. אמר ראש הממשלה מעל הדוכן אתמול: הינה, תראו, הגישו המלצות נגד הנשיא ולא הוגש אחר כך כתב אישום. אני היום שתיתי קפה עם הנשיא ושאלתי אותו אם זה נכון, והנשיא אמר לי: זה פשוט לא היה ולא נברא. המשטרה בזמנו החליטה שהיא לא מגישה המלצות נגד הנשיא. אז או שראש הממשלה כבר לא יודע לעשות תחקיר או שהוא שיקר ביודעין אתמול אל מול פני האומה. מילא לעשות צחוק מהגבות של נוסבאום, אבל לעשות צחוק מאנשים ששומרים על חיינו? איזו משטרה תקף ראש הממשלה? את המשטרה ששומרת כרגע על ירושלים? את המשטרה שהולכת ומגינה עלינו מארגוני פשע? עושים צחוק מאנשים ששומרים על חיינו? יש פה איזה תהליך של אובדן כל שמץ של ממלכתיות. אל תמכרו לי שאתם מרגישים עם זה נוח, כי אתם יודעים ואני יודע שזה מעורר בכם אי-נוחות. כל המהלך הזה שמתחיל בחמוצים ונגמר בגבות, אתם חיים עם זה בשלום? טוב לכם להיות מקושרים אל זה? זה לא נתניהו שאני הכרתי, זה לא נתניהו שאתם הכרתם. קרה לו משהו, קרה לו משהו שמסכן בסופו של דבר את כולנו, כי זה דפוס עברייני. עבריינים תמיד עושים אותו דבר: כשמאשימים אותם באיזו האשמה, הדבר הראשון שהם אומרים זה "לא היה כלום", והדבר הבא שהם אומרים, הם מאיימים על החוקרים ומנסים להפחיד אותם כדי שהחקירה תיפסק. זה הדפוס, הוא זהה מאחרון העבריינים עד, במקרה הזה, הראשון שבהם. למה אנחנו צריכים את החוק שהנחנו היום? כי במקרה הזה זה כבר לא שמפניות וזה כבר לא סיגריות, העבריינות הגיעה עד לקודש הקודשים, לביטחון ישראל. לפני כמה שבועות יש עתיד קיימה כנס ביטחוני. אחד הנואמים, שר הביטחון לשעבר מישה ארנס, לא תחשדו בו שהוא איש שמאל, אמר מעל הדוכן: אני הייתי בליכוד ואני עדיין בליכוד, אבל הוא שאל שאלה. אמר ארנס: אני, כשר ביטחון בזמנו, ב1999, עשיתי את עסקת הצוללות הראשונה. לא היו מתווכים, לא היו סוכנים, לא היו עמלות, אף אחד לא קיבל כסף, אף אחד לא חשב שהוא יכול להכניס לכיסו משהו מתקציב הביטחון של מדינת ישראל, מהכסף של החיילים שלנו, ששומרים על חיינו. בגלל זה צריך את החוק, כי השחיתות הגיעה גם לביטחון ישראל. למי הגיע הפעם, במקרה הזה, הכסף הגדול? למי הגיע? למה קראנו לחוק הזה "חוק הצוללות"? כי הכסף הגדול הפעם הגיע לכיסם של האנשים הקרובים ביותר לראש הממשלה, לשמרון, למולכו. אנחנו ישבנו כשניהלנו משא ומתן קואליציוני מול האנשים האלה בחדר. שמרון היה האיש היחיד שאפילו לא היה צריך לקבל אישור בטלפון מראש הממשלה כדי לדבר בשמו, עד כדי כך הם קרובים. משפחה, הוא אמר. אנחנו משפחה. הם באמת משפחה, הם קרובי משפחה. האנשים האלה, ב-06:30, בבוקר, חוקרים באים אליהם הביתה בחשד שהם קיבלו חלק מהכסף של תקציב הביטחון שלנו בעסקת הצוללות. הכול מתחבר, הצוללות, ההמלצות, העמלות, כל השיטה המושחתת הזאת. זה תמיד אותו דבר. מי שמתחיל בקטן יגיע גם לגדול. מי שאומר לעצמו שאין בעיה עם סיגרים, יגיע בסופו של דבר גם לצוללות וגם לרכש ביטחוני. וזה מתרגם את עצמו לחיי אדם, וזה מתרגם את עצמו לזה שהנגמ"ש שנכנס לעזה הוא לא הנגמש הנכון, הוא לא הכלי הטוב ביותר, שהסטי"ל הוא אולי לא הסטי"ל הטוב ביותר שכסף יכול לקנות, כי מישהו עשה שיקולים לא כשרים. זה מונח לפתחכם. כל אדם בקואליציה הזאת שמדבר על ביטחון המדינה ורוממות הביטחון בקולו ובדבריו צריך לזכור: נעשים פה מעשי שחיתות בביטחון המדינה. זה עסק רציני. זה לא משהו שאפשר לבטל ככה. זה לא משהו שסטנד-אפ וחקיינות בכפר המכביה יכולים לבטל. ראש הממשלה, פעם אחרי פעם הייתה לו הזדמנות, ופעם אחרי פעם לא ענה על שאלה אחת מרכזית. החוק הזה שאנחנו מניחים היום נוגע בליבת השאלה הזאת, השאלה שהוא לא ענה עליה: למה אתה, בנימין נתניהו, ראש ממשלת ישראל, אישרת לגרמנים למכור למצרים צוללות מתקדמות מאוד בלי להעביר את זה במשרד הביטחון, בלי ששר הביטחון ידע, בלי שנעשתה עבודת מחקר, בלי שחיל הים ידע? מדוע אישרת להם דרך מולכו ושימרון, שני מקורביך, למכור צוללות מתקדמות למצרים? מי קיבל ומה הוא קיבל כדי שאתה תאשר ככה את העסקה? כדי למנוע את האפשרות הנוראה הזאת, בפעם הבאה לפחות, אנחנו מניחים היום הצעת חוק שחוסמת את זה, מפני שהמחשבה הזאת, לא יגיד לי אדם שהוא במחנה הלאומי אם הוא יכול לחיות איתה בשלום. לא יגיד לי אדם שאכפת לו מביטחון ישראל אם הוא יודע לחיות עם מה שקורה היום. אל תתבלבלו: כל חוק ההמלצות הזה נועד בדיוק לזה, הוא נועד לזה שימנעו או יימַנעו מלשאול שאלות את ראש הממשלה ולא יתפרסם לעולם בעיני הציבור תשובותיו של ראש הממשלה בעניין הצוללות. הם רוצים להעביר את זה מהר מהר כדי להיות בטוחים שראש הממשלה לא יצטרך לענות לציבור על השאלה: למה אישרת לגרמנים למכור צוללות מתקדמות למצרים באופן שמסכן את ביטחון ישראל בלי שמערכת הביטחון ידעה זאת? התשובה, כמו שאמר שר הביטחון לשעבר, היא כזאת: אם ידעת, אתה צריך ללכת לבית הסוהר, ואם לא ידעת, אתה צריך ללכת הביתה, כי אתה לא כשיר יותר לשרת בתפקידך. אני מבקש מהכנסת לאשר את הצעת החוק.

תודה רבה לחבר הכנסת יאיר לפיד. ישיב לנו כרגע סגן שר הביטחון אלי בן-דהן. חבר הכנסת אלי בן-דהן, בבקשה, אדוני. אלי, אתה לא חייב את התשובה. אתה לא חייב.

מזל שיש לך

גברתי היושבת-ראש, הממשלה מתנגדת להצעת החוק של חבר הכנסת מיקי לוי. הצעת החוק באה להחזיר את הפרק השני לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים שבוטל בשנת 2014. פרק שני 3 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים עסק בסייגים לעסקאות בציוד צבאי וקבע פיקוח של משרד הביטחון על סוכנים העוסקים בייבוא של ציוד צבאי לצה"ל באמצעות רישומם במערכת, פיקוח על העמלות שהם מקבלים ושיעורן. פרק זה נחקק בשנת 1976 על רקע האווירה ששררה בארץ אחרי מלחמת יום הכיפורים ובהתחשב בעלייה התלולה בהוצאות הרכש של משרד הביטחון אחרי המלחמה. מטרתו הייתה להסדיר את נושא העמלות על ציוד צבאי שנרכש בידי משרד הביטחון עבור צה"ל. באותם זמנים עיקר הרכש הביטחוני מארצות הברית התבצע באמצעות סוכנים ישראלים של החברות בארץ, ולא ישירות מהחברות כפי שנהוג ומקובל היום. מאז אמצע שנות ה-80 של המאה שעברה חלו שינויים יסודיים בתהליכי הרכש בארצות הברית: הוחמרו חוקי הרכש במימון כספי הסיוע מארצות הברית והודק הפיקוח עליהם, נאסר תשלום עמלות לסוכנים הנעשה ישירות מכספי הסיוע, כל חברה המוכרת לישראל או למדינות אחרות הנהנות מכספי הסיוע האמריקני הצהירה בפני הרשויות בארצות הברית כי כספי העמלות משולמים ממקורות עצמאיים של החברה ולא מכספי הסיוע. אגב, בסוגריים אומר, חבר הכנסת לפיד: מעולם לא שילמו עמלות מכספי מדינת ישראל. אם שולמו עמלות לסוכנים, הם שולמו על ידי החברות המוכְרות, לא על ידי מדינת ישראל הקונה, כך שזו ודאי לא הייתה פגיעה,

לא, אני עניתי לו. לא עניתי לך, עניתי לחבר הכנסת לפיד. הוא העיר הערה ואני מעיר לו. לא הייתה פגיעה בביטחון ישראל או בכספי הסיוע. בשנת 2014, עת בוטל הפרק העוסק בפיקוח על הסוכנים, נראה היה כי הנושא אינו מצדיק את הביורוקרטיה הרבה הקבועה בפרק ואת הפגיעה בזכות הקניין ובחופש העיסוק של הסוכנים, אשר עולה, במצב המשפטי הקיים, על הנדרש, לאור העובדה כי קיימים כלים חלופיים להשגת מטרות ההסדר המקוריות. במהלך השנים פותחו כלים ותבחינים אחרים לקביעת שיעור העמלה הראוי ובדיקת התרומה של הסוכן לעסקה. הוראות משרד הביטחון בנושאי רכש בארץ ובחו"ל ומערכת היחסים העסקית בין משרד הביטחון לבין הספקים העיקריים בחוץ לארץ מאפשרים להפוך את שיעור העמלה לנושא הנתון למשא ומתן עסקי רגיל. אלה היו הסיבות לביטולו של הפרק על ידי הכנסת בשנת 2014, וטעמים אלה שרירים וקיימים גם היום.

אני מציע כי מליאת הכנסת תסיר את הצעת החוק מסדר-היום. מישהו עולה?

חבר הכנסת שלח. דקה עפר, דקה. אתה חתום על הצעת החוק? לא, אבל אני מחליף את חבר הכנסת לוי. אין דבר כזה. התייעצנו עם הייעוץ המשפטי של הכנסת. קיבלנו מהייעוץ של הכנסת, אותי הוא יכול להחליף? מיקי לוי הסמיך את יאיר לפיד, וגם את עפר.

תודה, אדוני. ידידי סגן השר בן דהן, מעניין אותי מה אתה חושב באמת על מה שאמרת פה היום, כי אני מכיר אותך ואני יודע שאתה איש הגון. אני רוצה להזכיר ממש בקצרה את ההיסטוריה של החוק הזה:

כאמור, היה בתקופה, בכלל, רוב העסקאות היו קניות שלנו, כשצה"ל גדל בשנות ה-70 וה-80,

בעצם רובו נעשה כביכול מיותר מפני שכמו שאמרת, חל באמריקה מה שחל.

כשמבטלים אותו ובעצם מאפשרים להעלות את העמלות, מה העסקה הגדולה שעומדת על הפרק? מהי העסקה שעליה משלמים עמלות? כמובן, רכישת צוללות וכלי שיט מגרמניה. עכשיו, אני אתן לכם את מספרים: העסקה היא כ-1.5 מיליארד יורו. חלקו של המתווך, מיקי גנור, מכיוון שהעמלות עלו בגלל ביטול החוק, הוא 2.5%, זאת אומרת, בין 37 ל-45 מיליון דולר.

ועכשיו, מי מקבל 20% מזה, לפי העדות של גנור במשטרה? יורו או דולר?

ביני ובינך, מה הם, נחמן? ומי מקבל, לפי העדות של גנור במשטרה, 20% מזה, בין 7.5 ל-9 מיליון דולר? עורך דינו, שהוא גם יד ימינו של ראש הממשלה, שכמובן לא ידע מכלום, וכמו שאמר חבר הכנסת לפיד, אם הוא ידע זה איום ונורא, ואם הוא לא ידע זה עוד יותר איום ונורא. אז זה הסיפור האמיתי מאחורי הצעת החוק הזאת, זה הסיפור האמיתי מאחורי הביטול שלה, זה הסיפור האמיתי למה, ידידי סגן השר, הקראת יפה את התשובה, אבל אני לא מאמין לך שזה מה שאתה באמת חושב.

עכשיו עוברים להצבעה. אנחנו נעבור להצבעה, רבותיי. ההצעה להעביר את הצעת חוק הפיקוח

26, נגד, 43. טלי פלוסקוב, אייכלר והשר אורי אריאל, לפרוטוקול,

אורי, רואים שהצבעת נוכח. אני מגלה אמפתיה וסולידריות איתך, כי זה קרה לי לפני שבוע. אז אני מודיע שאני מצרף את הצבעתו של אורי אריאל, וגם אייכלר. וטלי. זה חריג, זה חריג. אני בשלטון, מר, פה. כשאני פה, אני הריבון. תודה רבה. הצעת חוק חובת התשלום בשוברים. חבר הכנסת,

איתן כבל, כמובן. אל תבנה על זה, תצטרך עוד להוריד אותו. אדוני היושב-ראש, שרים, הבנת? קודם כול, אדוני היושב-ראש, איך זה להרגיש שאתה מנהל פה את העניינים? תחשוב על זה, אולי להיות בקואליציה. התרגלתי, אדוני. אדוני היושב-ראש, שרים נכבדים, רשם, חברותיי וחבריי חברי הכנסת, הצעת החוק הזאת, שאליה הצטרפו יואל חסון, ישראל אייכלר, קארין אלהרר, יוסי יונה, קסניה סבטלובה, נורית קורן, יחיאל חיליק בר, בצלאל סמוטריץ ועליזה לביא אתה לא רואה פגם, אני ידעתי שמישהו חסר. ברשימה הזאת, חבר הכנסת כבל? אתה לא רואה פגם, למרות ההערות שאני מעיר לך פעם אחר פעם? אי-אפשר להשיג אותך לחתימות. זו גם תשובה. הדרה. הדרה, כן. אדוני היושב-ראש, הצעת חוק חובת תשלום בשוברים זאת הצעת חוק, אדוני היושב-ראש, אם נהיה רציניים, אולי אנשים כאן לא יודעים. יש למעלה ממיליון אזרחים במדינת ישראל שאין להם חשבונות בנק, חבר הכנסת שמולי, ואין להם יכולת לשלם חובות, אני עוד לא מדבר על העניין של לרכוש מוצרים, לשלם חובות. ואז אותם אזרחים, שחלקם הגדול באמת רוצים לשלם, מוצאים את עצמם בתוך לופ שאין ממנו מוצא. ברוב המקומות, ברוב משרדי הממשלה, ברוב המערכות, אינך יכול לשלם חובות אלא אם כן יש לך כרטיס אשראי או הוראת קבע, להוציא, אם אינני טועה, חבר הכנסת יצחק כהן, סגן השר, חברי.

לא נדלג על החלק הזה, חברי יצחק כהן סגן השר, השר לשעבר, ובעזרת השם גם בעתיד, אני רק רוצה לומר לך,

חברת חשמל,

שאתה יכול לשלם במזומן את חובותיך וגם את התשלומים השוטפים, ואם אינני טועה גם הביטוח הלאומי, שמשם בעצם בא לי הרעיון המקורי לתשלום בשוברים, היום כמעט בשום מקום, כמעט, אינך יכול למצוא את עצמך משלם חובות.

אתה יודע, ישבתי עם מרכז השלטון המקומי, שבסוף ירד להם האסימון, שבסופו של תהליך, איך אמרתי את זה לדולברג, מנכ"ל מרכז השלטון המקומי? מה אתה עושה בעצם?

אתה פעם בכמה שנים עושה מחילת חובות, ואיך קראנו בפרשת מקץ? "ולא נודע כי באו אל קרבנה". בשורה התחתונה, מה שאני אומר, אמרתי לו: גם אם 20%, אדוני סגן השר חבר הכנסת, ז'קי לוי סגן השר, מסגן שר לסגן שר, גם אם 20% בלבד, כתוצאה מהחוק הזה, יתאפשר להם לשלם את חובותיהם, כבר אותן מערכות,

הרוויחו. אתה יודע, כשניהלתי את המשא ומתן, אני חושב שעם הפלסטינים היה יותר קל לנהל משא ומתן, כי המערכת, הריבוע הוא פשוט לא ייאמן. ובעצם, מה אנחנו מבקשים? לייצר מצב שבו אנשים יוכלו לשלם, חבר הכנסת דב חנין, את החובות שלהם. אם אתם שואלים אותי,

חבר הכנסת עיסאווי פריג', הצעת החוק הזאת גם באה ודיברה על כך שאנשים יוכלו גם לרכוש מוצרים. אתה יודע, חבר הכנסת פריג', שאותם מיליון אזרחים אינם יכולים, למשל, הם מנותקים בכלל? הם לא יכולים להתחבר לא לכבלים, לא ללוויין, לא לרכוש מכשירים סלולריים, כמעט לא יכולים להיות חלק מהמערכת במדינת ישראל. איך עושים את זה טכנית?

על ידי שוברים. אני בעצם נותן לכל גוף את האפשרות לתת לך שובר, ובשובר הזה אתה כאילו מטעין, או בכרטיס אתה מטעין את התשלומים שלך, וזה יורד. היום מה קורה? חלק מהאנשים, כדי לשלם חובות, הוא בא לילד שלו, לילדה שלו, אין כמעט אחד שלא מכיר את זה, מבקש את הכרטיס של הילד שלו, משלם דרך הילד שלו, דרך הילדה שלו, כל מיני תרגילים וסיבוכים מיותרים לחלוטין. זו הצעת החוק. אני באמת הלכתי,

אדוני סגן השר, עוד לפני שאדוני אפילו שואל אותי השאלות, האם אני מוכן,

אמרתי להם, אני מוכן לכול. זו איננה בכלל שאלה שעומדת לפתחנו. כן. אין בעיה. למען השם, זה כל כך חשוב. ודרך אגב, גם המערכות,

כשהן קולטות את העניין הזה, הן אומרות: ואללה, אתה צודק,

כי מייד בהתחלה הייתה התערבות של, אמרו לי: מה? מה זה, זו הלבנת הון, הייתכן? אנשים בכל מיני שכונות, ומי עומד בזה? אנשים חלשים, מוחלשים. הלבנת הון. יבואו כל העבריינים במדינת ישראל, ישלמו להם חובות כדי להלבין את כספם. לפעמים אתה מנהל דין ודברים ואתה מרגיש כמה פתטי השיח, לאיזה רמות, לאיזה פחדים.

אומר לך, אדוני סגן השר, אם היית יודע כמה דיונים התנהלו סביב העניין הזה, שאני שואל את עצמי: למה בכלל המדינה הייתה צריכה לעשות את זה,

מיוזמתה שלה? ובסופו של עניין אני רוצה באמת להודות לכל העוסקים במלאכה במשרדי הממשלה. בסוף הייתה התעשתות גם במשרד המשפטים, גם במשרד הפנים, גם במשרד האוצר. יש מקומות שבאו ואמרו: אנחנו לא צריכים להיות חלק, וקיבלתי את זה, למשל מס הכנסה. ואני רוצה להזכיר לאדוני שמדובר רק במשקי בית, באנשים פרטיים, ולא בעסקים ולא בכל מיני מערכות. לא זו הכוונה, הכוונה היא באמת לאנשים קשי יום. אפשר לעשות אי-אמון עכשיו? אני מקשיב לנאום של חבר הכנסת כבל, למה אתם מפריעים לי? זו הזדמנות. זו הזדמנות. אוקיי.

אני קורא את הקואליציה לסדר. פעם ראשונה. קיש, אני יכול לעשות אי-אמון עכשיו? זו הזדמנות טובה. את כל הקואליציה?

את יואב, את עליזה ואת עודד. אדוני היושב-ראש, אדוני סגן השר, אני מודה לממשלה על התמיכה בהצעת, אני, בחייאת דינכ, תגיד לי, הצעה לא לגיטימית. תגיד לו: הזדקנת פה.

איציק, אחרי שעבדת עליי בפעם הראשונה, שהחתמת אותי על איזו הצעת חוק, למדתי מאז. עברו הרבה מים בירקון, איציק, אז אנחנו כבר מודעים לדברים. תודה רבה. אנחנו עוברים להצבעה. דקה, סליחה, אורלי מוצמדת, שלוש דקות. אני רק רוצה להודות כמובן למי שהיה שותף בהצעת החוק הזאת, לרן מלמד, סמנכ"ל עמותת ידיד, שסייע לי לאורך כל הדרך. תודה מעומק הלב. אתה מפספס את ההצבעה. לא לא, אין הצבעה. עכשיו אורלי עולה, כי יש לה הצעה מוצמדת, שלוש דקות. אדוני היושב-ראש,

לא הצבענו. הצבענו בעד איתן כבל. המערכת נתקעה. איתן, שרפת את המערכת. ההצבעה האלקטרונית מבוטלת.

חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. לכבוד הוא לי להיצמד להצעתו של חבר הכנסת איתן כבל, שידוע במלחמתו הבלתי-מתפשרת למען הצרכן הישראלי, ופועל לא מעט כדי לקצר ביורוקרטיות וכדי לתקן את החלם שלא מעט פעמים אנחנו נתקלים בו, ומין שמרנות מטורפת, להסתגר בעמדות שבחלקן הגדול פשוט לא רלוונטיות לימינו. הצעת החוק שלי קצת יותר ספציפית, היא מדברת בעיקר על חברת החשמל. חברת החשמל, אדוני היושב-ראש, חברת החשמל לישראל, היא חברה ממשלתית ציבורית עם מונופול. היא מייצרת חשמל ומספקת אותו לכל מגזרי המשק בישראל וברשות הפלסטינית. זה לא שיש לנו אפשרות בחירה ואנחנו אומרים לחברת החשמל: אם לא תפצו אותנו, או אם לא תתנהגו אלינו כמי שמנסה לשמר את הלקוחות שלו, אנחנו נלך למתחרה, אין לנו כלקוחות אופציה כזאת. אבל הדבר הולך ומתחדד כאשר מדובר באוכלוסיות המוחלשות ביותר במדינת ישראל. אותן אוכלוסיות מוחלשות, כפי שאמר חבר הכנסת איתן כבל רוצות לשלם את החוב שלהן לחברת החשמל, אבל חברת החשמל מתנהגת כמו הבריון. היא באה ואומרת להם: או שתשלמו עכשיו במזומן את כל החוב שלכם, או שאם אתם רוצים לפרוס בתשלומים,

הכול צריך להיעשות דרך כרטיס אשראי, ולחלקם הגדול של המוחלשים לא תמיד יש כרטיס אשראי. אבל נכון, איתן, זאת תופעה מוכרת שהילדים והחברים והדודים נאלצים להוציא את כרטיס האשראי שלהם כדי לעזור,

מתוך המקום של היהדות, של עניי ביתך קודמים לכול, ואז את הצדקה שלהם הם נותנים לקרוב להם. אבל מה עושים? בחברת החשמל מענישים את מי שרוצה לשלם בכרטיס אשראי בתשלומים, ואומרים לו: גם תשלם ריבית פיגורים מטורפת וגם תשלם קרדיט, כי אנחנו לא מתכוונים לתת לך שום הנחה, ואנחנו לא מתכוונים אפילו לתת לך את מה שמגיע לך. הרי כולנו קונים אצל עסקים זעירים, אצל עסקים קטנים ובינוניים.

המכולת השכונתית נותנת לך לפרוס את החוב שלך לתשלומים, ואפילו כל חנות שאתה נכנס אליה לוקחת על עצמה את הנושא הזה, להעמיד לך את האשראי. אתה הולך לקנות מוצר חשמלי, אומרים לך: 36 תשלומים ללא ריבית, אתה הולך לקנות רכב, אומרים לך: 36 תשלומים ללא ריבית. חברת החשמל אומרת לך: לא רק שתשלם ריבית, תשלם ריבית של 13% בשנה. תגידו לי, איפה אנחנו? עכשיו, אם חברת החשמל הייתה חברה בהפסדים, היית אומר מילא, אבל אני רק רוצה לציין שחברת החשמל סיימה את הרבעון השלישי של 2017 ברווח נקי של 3.3 מיליארד שקלים. הכנסות החברה הסתכמו ב-7.63 מיליארד שקלים.

אדוני סגן שר האוצר, אני באה ואני שואלת אותך: האוכלוסיות החלשות, שרוצות שלא ינתקו אותן, חלילה וחס, שרוצות לשלם את החוב שלהן, שבאות ואומרות: אבל אני רוצה לשלם אותו בתשלומים, ככה אני יכול לעמוד בו וגם בתשלום החודשי הקבוע, באה חברת החשמל ואומרת לו: או שתשלם במזומן או שתשלם כפל קנס, גם על הפיגור וגם עוד 13%. עכשיו,

זה כמו הלוואה, זה יותר גרוע ממשכנתה, כי הריביות פה בסופו של דבר מגיעות עם ריבית הפיגורים ללמעלה מ-20%. מה אמורות לעשות האוכלוסיות המוחלשות? אני באתי וניסיתי לדבר עם רשות החשמל, וההתנתקות הייתה בצורה כזאת, בלתי מובנת בעליל. ניסו לבוא ולומר לי: תשמעי, למה שחברת החשמל תממן את התשלומים או את הריביות של מי שרוצה לשלם ואולי עכשיו אין לו לשלם במזומן? ובנושא הזה אני כל כך שמחה שהקואליציה התגבשה, רגע, אורלי, אני מצטער שלא הייתי. את מצמידה את ההצעה שלך? אני מצמידה את ההצעה. ציינתי בהתחלה שלכבוד לי להצמיד את הצעת החוק להצעתו של חבר הכנסת איתן כבל. היא מוצמדת. הודענו שהיא מוצמדת, יואב.

ואנחנו נדון, כך פתחתי, וכך אני מוסיפה שוב. אני מתנצל, לא הייתי פה, פשוט, אורלי. אלו הצעות חוק מאוד מאוד חשובות לטובת הצרכנים, ואני שמחה מאוד שהקואליציה הבינה שבנושא הזה אין פה אופוזיציה קואליציה. אנחנו רוצים להקל על הציבור, ואנחנו רוצים להקל בעיקר על אלה שקשה להם לשלם. ואם החנויות והעסקים הקטנים והבינוניים יכולים לעמוד בדברים האלה, אז בהחלט חברת חשמל, שברבעון השלישי שלה גזרה רווח נקי של כמעט 3.5 מיליארד שקלים, באמת יכולה לאפשר את הדבר הזה, ולא להטיל עוד ועוד קנסות. תודה רבה לך, אדוני. תודה רבה. סגן שר האוצר בממשלת ישראל, הרב יצחק כהן. גם על אורלי בעד, זה הוצמד, מה יש לך, אתה? אתה בעד. כבוד סגן השר, אני בעד, מצביעים בעד, קדימה. אל תשחק אותה, תוריד. הגעת למינימום. המינימום האפשרי זה המקסימום הנדרש. אייווא. כבוד היושב-ראש, תפדל. חבריי חברי הכנסת,

הצעות חוק, יחד עם אורלי, הצעות החוק המוצמדות חברתיות, ראויות, מטפלות ברגולציה. לא שמת לב לטעם לפגם בהצעתו של איתן כבל? לא, אף פעם. אף פעם. עד היום לא דחיתי אף הצעה שלו. לא יודע, יכול להיות, הוא הודה שהיה טעם לפגם.

תספר לי. אני יורד, ספר. לא, הוא אומר שיש. הקריא. אה, לא הזכרת את השם שלו.

זאת גזענות לשמה. הוא אמר, הוא נציג ממשלה. על כל פנים, ועדת השרים לענייני חקיקה החליטה לתמוך בהצעות

בכפוף לתנאים הבאים, ואני מקריא, אורלי, את מקשיבה? הגופים הציבוריים שיהיו מחויבים לאפשר תשלומים עיתיים באמצעות שוברי תשלום או באמצעות כרטיסים נטענים ייקבעו על ידי שר האוצר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת. ההגדרה של חוב תוגבל לחובות שחלף מועד פירעונם ולחובות הדומים באופיים לתשלום חובה או לתשלום צרכני בלבד. זה מרוקן אותה מתוכן.

החוק, עיסאווי פריג', למה אתה מקלקל? החוק יחול אך ורק על חייבים פרטיים, יעני, לא על טבע. לגבי עסקים, פרט 6 המנוי בתוספת השנייה לחוק הגנת הצרכן יוחרג, בעל רישיון ספק שירות חיוני כמשמעותו בחוק משק החשמל. גוף ציבורי כהגדרתו בחוק זה לא יכלול את רשות המיסים.

רגע, חברת החשמל בחוץ?

גוף ציבורי כהגדרתו בחוק זה לא יכלול את רשות המיסים,

עכשיו, את שניכם אני שואל, והוא כבר אמר שכן, המשך הליכי החקיקה ייעשה בהסכמת משרד האוצר, משרד המשפטים, משרד הפנים, משרד התקשורת, המשרד לביטחון פנים ורשות החברות הממשלתיות. האם אכן? כן, הם מסכימים. הרבה עבודה תהיה לנו. תסמכי על איתן, הוא יקרא לכולם ביום אחד. הוא יזמין את כולם לוועדה. אז אבקש מהחברים לתמוך.

מה עם משרד התיירות? יהיו שתי הצבעות. אחת, הצעתו של איתן כבל. נא להצביע עכשיו על כבל. זה מה שאמרתי, יכול להיות לי. ההצעה להעביר את הצעת חוק חובת תשלום בשוברים, התשע"ז 2016,

38 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. הוחלט להעביר את ההצעה להמשך דיון בוועדת הכלכלה. אנחנו עוברים להצבעה שנייה על ההצעה של חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, מוצמדת. לא הצבעתי. הייתה לי בעיה, לא נקלט לי. ההצעה להעביר את הצעת חוק משק החשמל (תיקון,

בעד, 32, אין מתנגדים. אורלי לוי אבקסיס, חברת הכנסת, לפרוטוקול, הצביעה בעד הצעת אורלי לוי אבקסיס, בעד עצמה,

זה לא נקלט. לפרוטוקול, גם מיקי רוזנטל בעד.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, איך החוק נולד?

איך? החוק הזה נולד מכך שכמה תושבים אזרחים החליטו לקחת את גורלם בידיהם. פשוט נמאס להם. נמאס להם לנשום אוויר מזוהם, נמאס להם להיות עם מרפסות סגורות ודלתות סגורות, נמאס להם מהמחלות של הילדים, נמאס להם מכך שכל יום וכל ערב ישנן שרפות באזור שלהם, שרפות של מזהמים שגורמים להם למעשה למצוקה ולמחלות. והתושבים האלה הקימו עמותה בשם אזרחים למען אוויר נקי. הם הקימו גם ועד פעולה נגד שרפת פסולת בשרון ובמערב השרון. אחד מהם, יניב בלייכר מכפר סבא, החליט שהוא פונה אליי. פנה ואמר: הצילו, תעשו משהו,

חברי הכנסת, אי-אפשר להמשיך כך. יחד איתו היו בני סימנטוב מצור יצחק, סעיד נאטור מקלנסווה, קובי מדינה מראש העין ועוד אזרחים רגילים שהחליטו שנמאס להם. אנחנו, ביחד, התאחדנו והחלטנו שאנחנו עושים מעשה: נפגשנו עם מנהל המחוז של רמלה במשרד לאיכות הסביבה, ואז התברר לנו, אדוני היושב-ראש, שיש פשוט בעיה: אומנם יש שרפות ואומנם יש חוקים, אבל אין שום חוק שאוסר הבערת פסולת. זאת אומרת, גם כאשר מוצאים את מי שבאמת מבעיר פסולת, וגם כאשר הוא מזהם את האוויר, וגם כשיש לנו את חוק אוויר נקי ואת חוק שמירת הניקיון, עדיין קשה מאוד להוכיח על פי החוק הזה את העבירה. שאלתי מדוע אין חוק, והתברר שאומנם המשרד לאיכות הסביבה, להגנת הסביבה, בראשותו של השר אלקין, עושה מאמצים רבים ואכן רוצה לקדם את החוק, אבל יש בעיות פה ויש בעיות שם. אז לקחנו את העניינים לידיים והיועצת המשפטית שלנו, שהיא מאוד מאוד מוכשרת, דניאל שמר, עו"ד דניאל שמר, בתוך פחות מיום ניסחה חוק, וכך נולד החוק. אני חייבת לציין שמההתחלה קיבלנו את כל התמיכה והעידוד מהמשרד להגנת הסביבה בראשות השר, שבאמת עשו כל מה שהם יכולים כדי לקדם את זה. לחוק הראשון הייתה התנגדות מצד משרד המשפטים, ולכן התאמנו אותו כך שיענה לבעיה. החוק הוא פשוט ביותר. החוק למעשה בא וקובע שאחרי סעיף 1 בחוק שמירת הניקיון יוסיפו את המושג שלא היה עד היום, שנקרא "הבערה". מהי הבערה? שרפה של פסולת באש פתוחה או בלתי מבוקרת, לרבות בכלי קיבול או במכל אצירה, למעט שרפת פסולת בתהליך מבוקר. החוק קובע את הדבר הפשוט ביותר: לא יבעיר אדם פסולת ולא יוביל פסולת לשם הבערתה אלא בהתאם לתנאים שיקבע השר בתקנות. בסעיף זה, פסולת, כהגדרתה בסעיף 1, לרבות פסולת בניין וגרוטות רכב. להצעת החוק הזאת, אני חייבת לומר, נרתמו כל ראשי הרשויות באזור: יהודה בן חמו מכפר סבא, חי אדיב מהוד השרון, מרים פיירברג מנתניה, שלום בן משה מראש העין, עמיר ריטוב מהמועצה האזורית לב השרון, מוטי דלג'ו מהמועצה האזורית דרום השרון, משה שלמה קטן מהמועצה של אלפי מנשה, שביט מס ממועצת קדימה-צורן, שלמה לנגר ראש המועצה אורנית, שימי אליאל, ראש מועצת כוכב יאיר-צור יגאל, שהיה אחד הפעילים ביותר בהבאת החוק הזה למצבו היום בתמיכה והתעוררות כל התושבים, מחמוד עאסי, ראש מועצת כפר ברא, עורך הדין איציק ברוורמן, ראש עיריית פתח תקווה. כולם ביחד תמכו, עודדו והביאו גם את השרים להסכמה, ואכן, הממשלה תומכת בחוק. אני רוצה להודות לך, אדוני השר. אבל אני רוצה להודות לעוד כמה. אני רוצה להודות לליז ספדיה. ליז ספדיה הנפלאה שלנו היא מנהלת הסיעה. היא עבדה וטרחה ודחפה, וכל הכבוד ותודה רבה. אני רוצה להודות לצוות הלשכה הנפלא שלי. אתם יודעים שאנחנו, חברי הכנסת, לא יכולים הרבה לעשות בלי היועצים שלנו. אז כמו שאמרתי, תודה ענקית לדניאל שמר, תודה לאביבה, תודה לג'ודי, תודה לטלי. אני מאד מקווה שגם יושב-ראש ועדת הפנים יירתם למאמץ של כולנו, ואנחנו נעביר את החוק הזה במהירות כדי שניתן יהיה לאכוף אותו להפסיק את השרפות הפיראטיות, את הבערת הפסולת ואת זיהום האוויר המתמשך, שגורם לכל כך הרבה מטרדים לתושבי השרון, השומרון והסביבה. תודה רבה, חברת הכנסת גרמן. כבוד השר אלקין, בבקשה.

דקות. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת,

אני רוצה לברך את חברת הכנסת גרמן על ההובלה של הצעת החוק, כי בהחלט מדובר בבעיה שהיא מאוד משמעותית, של ציבורים רחבים היום במדינת ישראל, של אזרחי מדינת ישראל. הבעיה של שרפות בשטחים פתוחים היא נגע שהופך לבעיה סביבתית יותר ויותר חמורה. יש לזה כמה סיבות. חלקן קשורות להתפתחות המרחב העירוני, הוא יותר ויותר נכנס לשטחים הפתוחים, ומה שפעם לא הפריע בו היום מתחיל להפריע. חלק מהבעיות קשורות לבעיה בהשקעה בתשתיות לפינוי פסולת ולהשקעה שוטפת בפינוי פסולת בחלק מהרשויות במדינת ישראל, לצערי, לרוב ברשויות במגזר המיעוטים, מה שמביא לשרפות פסולת בשטחים פתוחים. אנחנו כמשרד השקענו לא מעט תקציבים ברשויות האלה דרך התוכנית סביבה שווה,

אם הרשות המקומית לא מתקצבת את כל מה שדרוש לפינוי שוטף של הפסולת, אז כמובן בסוף זה מביא לתופעות מהסוג הזה. חלק מהבעיה נובע גם מהתשתית המשפטית הקיימת כיום. אנחנו מקדישים תשומת לב רבה מאוד במשרד להגנת הסביבה לנושא של המאבק בשרפות בשטחים הפתוחים. רק הבוקר דיברתי כאן בשאילתה על מקרה אחר, שקשור דווקא לשרפות בשטחים פתוחים מעבר לקו הירוק. הרי הקו הירוק לא רלוונטי לנגע הזה. זיהום האוויר שנוצר משרפות לא מכיר בדיוק את הגבולות הריבוניים של מדינת ישראל. בהחלט יש כאן לא מעט שצריך לעשות, וחלק גם בנישה הזאת, הנישה המשפטית, כי אין בידינו את כל הכלים המשפטיים הנדרשים. הצעת החוק שבנדון, כאמור, ועדת השרים החליטה לתמוך בה, כמובן, בתנאי של קידום הצעת החוק בהסכמה עם כמה משרדי ממשלה, ובהם המשרד להגנת הסביבה, וכמובן גם המשרד לביטחון פנים. הצעת החוק הזאת היא למעשה רק צעד מסוים, בעינינו, לפתרון הבעיה. חברת הכנסת גרמן הגישה במקור הצעת חוק הרבה יותר מרחיקת לכת, ואנחנו תמכנו בה גם בנוסח המקורי, אבל בגלל ההתנגדות של משרד האוצר בסופו של דבר לא הצלחנו לקדם אותה, והיא נאלצה להגיע להסכמות ולהגיש את הנוסח המרוכך הנוכחי. לכן, אני חושב שחשוב מאוד שהצעת החוק תאושר, כדי שייכתב ברור בחוק האיסור הזה של השרפה של פסולת, למרות שגם היום למעשה אסור. מי שעושה את זה היום, בגלל חוק אוויר נקי הוא גם ככה עובר על איסור חוקי, אבל המבחן האמיתי, הגדול, וזה יהיה השלב הבא, אחרי הצעת החוק,

מטילה עלינו לעשות את זה, זה התקנת תקנות של המשרד להגנת הסביבה, שיידעו לתת לנו כלים אמיתיים להתמודדות עם הבעיה. אנחנו עובדים על התקנות האלה. אני מניח שיהיה ויכוח עם כמה משרדי ממשלה ומאוד מקווה שנצליח להוביל אותם, ולאחר מכן, כמובן, גם בהשקעה של התקציבים הנדרשים וגם בפעולה של כמה משרדי ממשלה. זאת לא בעיה שמשרד ממשלתי אחד יכול לפתור אותה, צריך פה שיתוף פעולה, גם של כב"א והמשרד לביטחון פנים באופן כללי, של משרד המשפטים, של משרד האוצר. ולכן, אחד האתגרים הגדולים בתחום הזה של הגנת הסביבה הוא לפתחנו. הוא מאוד גבוה בסדר העדיפויות שלנו, ואני שמח שקידום הצעת החוק יהיה עוד לבנה בפאזל הזה של המאבק בשרפות האלה, שמפריעות לקבוצות גדולות מאוד מאזרחי מדינת ישראל. ובהנחה שמציעת החוק מקבלת על עצמה לקדם את החוק בהסכמה עם המשרד להגנת הסביבה, עם המשרד לביטחון פנים, ושכחתי לציין גם את משרד המשפטים, הממשלה תומכת בהצעת החוק,

אז היות שהמציעה מסכימה, הממשלה תומכת בהצעת החוק. תודה רבה, אדוני השר. אנחנו עוברים להצבעה. מי שבעד, הוא בעד, מי שנגד, הוא נגד, כמובן, רק צריך להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק שמירת הניקיון (תיקון, איסור הבערת פסולת),

בעד, 37, אין מתנגדים, אין נמנעים. הוחלט להעביר את ההצעה להמשך דיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה. הצעת חוק אחרונה, של חבר הכנסת עודד פורר: שירות המילואים, הפחתת שיעור המס.

תשובה והצבעה במועד אחר. תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, דווקא הצעה שאולי תעניין אותך מאוד, אדוני היושב-ראש, הצעה לתיקון חוק שירות המילואים (הפחתת שיעור המס על תגמולים למשרתי המילואים). אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מי מכם שעושה מילואים או שעשה מילואים, שעשה הרבה ימי מילואים או שמכיר את מי שעושה הרבה ימי מילואים, יודע שמי שעושה הרבה מאוד ימי מילואים מקבל מהמדינה מענק מיוחד, בסופו של דבר, כפיצוי על עודף ימי המילואים שהוא עושה. החוק שקובע שחיילי מילואים שיעשו כל כך הרבה ימי מילואים יהיו זכאים לתגמול, עדיין מחייב את התגמול הנוסף הזה שמקבל חייל המילואים ב-25% מס, ללא זכות על אותם אחוזים לא לניכוי, לא לקיזוז, לא לפטור, לא להפחתה. כשבוחנים את הגיל של אותם לוחמים ושל אותם משרתי מילואים שבאים לעשות כל כך הרבה ימי מילואים, אז רואים שבדרך כלל מדובר בחבר'ה צעירים יחסית, בוודאי מתחת לגיל 40, אבל הרבה פעמים עוד הרבה מעבר לכך, שלא מגיעים אפילו לסף ההכנסה של 25% מס. הם נמצאים במדרגת המס הנמוכה ביותר, ועדיין על התגמול של אותם ימי מילואים שהם עושים מנכים מהם לפי מדרגת מס שהיא כאילו הם מרוויחים סדר גודל של מעל 170,000 שקל בשנה, זאת אומרת, כדי להגיע למדרגות האלה הם צריכים בהחלט להיות ברף העליון של ההכנסה. כשאותם חיילי מילואים חוזרים הביתה אחרי אותו שירות מילואים ארוך, הם מבקשים לקבל את המענק הזה ופתאום הם מגלים שרבע מהמענק המיוחד נחתך חזרה לטובת מדינת ישראל. את העניין הזה צריך לתקן. הבסיס הוא בסיס שעולה באמת כשמסתכלים על המספרים מבחינת האוצר, מיליונים ספורים של שקלים, תקציב זעום בתוך תקציב המדינה. בוודאי שלא על המיסוי הזה פותרת מדינת ישראל את בעיות התקציב שלה או ההכנסות שנדרשות לה. אנחנו מבקשים בהצעת החוק הזאת, אדוני היושב-ראש, לקבוע שבמקום 25% מס ינכו רק 10% מס, שזו מדרגת המס הנמוכה ביותר. על הבסיס הזה הם עדיין ישלמו מס, אבל כנראה מס שתואם את רמת ההכנסה שלהם, כי הם נמצאים ברמות הכנסה הרבה יותר נמוכות. הצעת החוק הפשוטה הזאת, לצערי, עוברת קצת דרך חתחתים במאבק מול משרד האוצר, שלא כל כך אוהב שינויים באחוזי מיסוי ולא כל כך מוכן לקבל את זה שלחיילי המילואים אנחנו ניתן פחות.

אחד הסיכומים שאנחנו הגענו אליהם הוא שזה יקודם במקביל להצעת חוק ממשלתית שתגיע. אנחנו עדיין לוחצים שבהצעת החוק הממשלתית המס יהיה אפס, דווקא בגלל העלות הנמוכה של העניין הזה, אבל עדיין חשוב מאוד להעביר את הצעת חוק הזאת כהצעת חוק שפורצת את הדרך לטובת העניין הזה, כדי שחיילי המילואים שיקבלו תגמול השנה כבר יקבלו אותו במדרגת מס שהם נמצאים בה, שזה בוודאי לא 25%, אלא סדר גודל של 10% או כמו שאתה אומר, ואני מסכים איתך, שזה צריך להיות אפס. אני מקווה ואני מאמין אחרי שאני הצלחתי להגיע להסכמות היום, גם עם משרד האוצר, גם עם משרד הביטחון וגם בסך הכול עם השרים שחברים בוועדת השרים, שאנחנו נסיים את ה-fine tuning, את הכוונון הסופי על הצעת החוק הזאת בשבוע הקרוב, וכבר בשבוע הבא תהיה תשובה של השר או של סגן השר שתתמוך בהצעת החוק הזאת. כמובן שהיא תוצמד להצעת חוק ממשלתית שתגיע בשיתוף משרד הביטחון והאוצר, שכל-כולה הטבות לאותם חיילי מילואים. צריך להבין מה קורה לחייל מילואים כשהוא יוצא לשטח. מעבר לסיכון שהוא לוקח ומעבר לזמן שהוא מקדיש ומעבר לזה שהוא עוזב את הבית שלו לעיתים ל-30 ואף ל-60 ימים בשנה, הוא עוזב את מקום העבודה שלו. למרות שיש המון חוקים שמגינים על העניין הזה, לעיתים נפגע הקידום שלו. גם אם הוא לא נפגע ולא מפטרים אותו מהעבודה, עדיין הקידום שלו נפגע, כי הוא לא נמצא חלק מהזמן. מה לעשות?

דברים מתגלגלים וממשיכים לקרות, אצלו הם לא קורים. לשמחתי, אגב, שר הביטחון תיקן בתקופה האחרונה את התיקון לפחות למילואימניקים העצמאיים ותמך בהצעת חוק שעברה בזמנו, של חבר הכנסת עפר שלח ואחרים. הצלחנו לתקן פה עיוות של שנים. זה היה מאבק מאוד ארוך ומאוד סיזיפי של העצמאים שעשו מילואים,

שרצים למילואים, לא רק שאנחנו נפגעים בפרנסתנו, אנחנו ממשיכים לעבוד במהלך המילואים. אני, כשהייתי עושה מילואים,

כשהחיילים שלי היו הולכים לישון, הייתי פותח את הלפטופ ומתחיל לעבוד, כי אין לך ברירה.

את השירות שלך כעצמאי חייב לתת, ושום חוק לא מגן עליך שלא יפסיקו לעבוד איתך כספק בגלל שאתה נמצא במילואים.

צריך לתת את הפיצוי הזה, בוודאי אם אנחנו מדברים על מישהו שנופלים לו המילואים ב-15 לחודש, כשגם צריך לשלם מע"מ, מיסים והעברות אחרות.

אני שמח שכבר הצלחנו להעביר את העניין הזה ולהגיע גם להסכמות אחרי אותה הצעת חוק שנתנה לחיילי המילואים העצמאיים 25% תוספת אוטומטית. אני מקווה שכבר בשבוע הבא תהיה לנו בשורה לחיילי המילואים, ואלה שעושים יותר ימי מילואים יקבלו מענק בלי אותה יד נעלמה של המדינה שהולכת ולוקחת להם רבע מהמענק, אלא הם יקבלו את המענק המלא, מקסימום 10% מס. עדיין אני מקווה שזה באמת יהיה אפס אחוזי מס. אני הסכמתי לתשובה והצבעה במועד אחר כדי לסכם את הדבר הזה באופן סופי. אנחנו ניצמד להצעת החוק הממשלתית, ואני מקווה שתבוא במהרה, עוד במושב הזה.

תודה, חבר הכנסת עודד פורר. אנחנו עוברים לנושא הבא, הצעה לסדר-היום מס' 8639: הצורך בהקמת ועדת חקירה בנושא פיטורי העובדים בטבע, של חבר הכנסת מוסי רז.

אחרי זה, דב חנין. עשר דקות. אדוני היושב-ראש, גברתי השרה, חברות וחברי הכנסת, כשאדם אחד או אישה אחת מפוטרים, זה מאוד מאוד עצוב, כש-14,000 עובדים מפוטרים, זה הרבה יותר עצוב, גם אם לא כולם ישראלים. כש-1,700 עובדים ישראלים עומדים בפני פיטורים זה מכאיב,

לכל אחד בארץ הזאת ולכל אחד בבית הזה, מתוכם 1,100 מאוד קרוב אלינו,

בירושלים. הכאב גדול מאוד. הבעיה היא שאנחנו בשבוע האחרון, כולנו, בצדק רב, מאשימים את הנהלת טבע שפעלה בצורה לא סבירה, את הדירקטורים שלא משלמים את המחיר ומפטרים את העובדים ומאשימים את כולם, אבל גם לנו כפרלמנט, גם לנו ככנסת, יש חלק במחדל המתמשך שנקרא ההטבות לפי חוק עידוד השקעות הון שהביא אותנו לפיטורים האלה, וגרוע יותר, יכול להביא אותנו לפיטורים נוספים, גם בטבע וגם בחברות אחרות. אני מקווה שזה לא יקרה, אבל הדבר הזה עלול לקרות. על מה אני מדבר? קצת יותר מהעשור האחרון, מאז חוק עידוד הון במתכונתו הנוכחית, אנחנו משקיעים סכומים של מיליארדים בכל שנה שאנחנו אפילו לא יודעים כמה הם. האם מישהו פה יודע להגיד לי כמה הפסידה קופת המדינה בשנת 2017 כתוצאה מהחוק הזה? האם זה 8 מיליארד, או 5 מיליארד, או 10 מיליארד? בבקשה, שיעלה ויגיד: כמה הפסידה בשנים 2014, 2015, 2016? אני מבין שהנתון האחרון הוא ל-2013, כנראה 8 מיליארד, ובשנים שלפני זה זה נע בין 4 ל-8 מיליארד בכל שנה, פחות או יותר. אנחנו מבינים על מה אנחנו מדברים? ניקח את חברת טבע, שעליה אנחנו מדברים. החברה הזאת קיבלה בכל שנה הטבות בשיעור של כ-3 מיליארד שקל. מה זה 3 מיליארד? 3 מיליארד זה יותר מתקציב משרד התרבות והמשרד להגנת הסביבה גם יחד. שימו לב למספרים האלה. כל זה, למה? לחברה שמעסיקה שני פרומיל, שני פרומיל מהעובדים במדינת ישראל. החברה הזאת קיבלה הטבות מס שאם ניקח אותן על כל העובדים של טבע, ויש לזכור, טבע לא הוקמה כתוצאה מהחוק הזה, טבע הוקמה בתחילת המאה הקודמת, לפני 116 שנה, אם אינני טועה. היו לה אלפי עובדים עוד לפני שקיבלה את ההטבות הללו. אבל אם ניקח את כל העובדים שלה בישראל, כ-7,000 עובדים בישראל, הם קיבלו בשנה הטבה של כ-400,000 לעובד, שזה פחות או יותר כפול ממה שקיבלו העובדים הללו. עכשיו אני שואל: האם יכול להיות שאנחנו נעניק סכומים כאלה בלי שקיפות, בלי בקרה ובלי חקירה? וטבע היא לא החברה היחידה, חמש חברות מקבלות כמעט את כל הסכום הזה על פי החוק, וחמש החברות הללו מעסיקות בסך הכול 1% מהעובדים במדינת ישראל. מדוע הן כן וחברות אחרות לא? מה הקריטריונים? האם אכן הקריטריון היחיד הוא היצוא? ומה עוזר לי היצוא אם החברות לא מעסיקות בישראל, ונהפוך הוא, מפטרות בישראל? מה עוזר לי היצוא אם החברות הללו משלמות מס חברות שהוא אפס או קרוב לאפס? מה עוזר לי היצוא הזה? האם הוא יכול להיות קריטריון יחיד? האם אנחנו מוכנים שבלי חקירה, בלי שקיפות, יועברו מיליארדים כאלה בכל שנה לידי מחזיקי המניות, או לידי חברי הדירקטוריון, ששמענו כמה הם מקבלים על ישיבה, אבל כשהם ייכשלו, כשהם יקנו חברה יותר גדולה מהם, אז מי שישלמו את המחיר יהיו העובדים? אז אני חושב שצריכה להיערך חקירה שתבדוק קודם כול אם יש הצדקה בחוק לעידוד השקעות הון. האם המשק הישראלי, תמורת המיליארדים שהוא מפסיד, מרוויח משהו? אם כן, מה זה המשהו הזה?

100 עובדים? 1,000 עובדים? 2,000 עובדים? יותר קל לממן את זה בעצמנו. מה הדבר שאנחנו מרוויחים? מה התמורה בצד השני? שאלה שנייה: אם אנחנו מקבלים תמורה כזאת, במה אנחנו מתנים אותה? הציע קודם חברי חבר הכנסת דב חנין הצעה שחברה שמקבלת הטבות תתחייב שלא לפטר,

לא תקבל הטבות, או תחזיר את ההטבות. אז אם אנחנו נותנים הטבות ב-20 מיליארד לחברה שמעסיקה 7,000 ישראלים, ואחרי שהיא קיבלה את 20 המיליארד פתאום היא תעסיק רק 5,000 ישראלים, אז אולי אנחנו לא צריכים חברה כזאת, אולי אנחנו לא צריכים לתת לה הטבות, אולי אפילו להפך. מי חוקר את הדבר הזה? שאלה שלישית שתישאל: מתי יימסר לנו, חברי הכנסת, מתי יימסר לחברי ועדת הכספים דיווח כמה הפסדנו כל שנה כתוצאה מהחוק ומה קיבלנו בתמורה? האם צריך להמשיך? האם צריך לשנות? מי הוועדה שקובעת? מה הקריטריונים? כל הדברים הללו בעיניי נשארים ללא מענה. אנחנו לא מוצאים להם שום תשובה במסגרת הקיימת. אז נכון שעכשיו, השבוע, היו דיונים בוועדות הכנסת השונות, ודיברנו על זה במליאה, והייתה הצעת חוק שלצערי הופלה בקריאה טרומית. כל הדברים האלה מתייחסים למשבר הרגעי הזה, וכולי תקווה שהמאבק יישא פירות, וטבע תוכל קודם כול להתקיים, ודאי לא לפטר את עובדיה בישראל, במפעל שתמכור אולי תצליח לפחות להבטיח את תנאי העובדים, וגם להבטיח את עתידה של העיר קריית שמונה. אבל כל זה, אנחנו מדברים על המשבר הרגעי. אנחנו צריכים לחקור כאן עשור של התנהלות כושלת לא כדי למצוא אשמים, זה יכול להיות נחמד למצוא אשמים, אבל זה לא מה שמעניין כרגע. אנחנו צריכים לחקור עשור של התנהלות כושלת על מנת שנוכל לסמן התנהלות חדשה, שאם אנחנו מוותרים על עשרות מיליארדי שקלים, ננסה לפחות לקבל ממנה משהו, שאם אנחנו מוותרים על 3 מיליארד רק בשביל טבע, מה שאמרתי קודם, אולי נקבל משהו.

בשנת 2013, לדוגמה, דובר על 8 מיליארד, ההטבות הללו, מה יכלו לתת בזה להעלאת קצבת הנכים, להעלאת קצבת הזקנה, ואולי כמו שאמרתי קודם, למשרדים חברתיים? אנחנו חייבים לעשות את ה"בעד ונגד" הזה. את כל הדברים האלה אנחנו חייבים לחקור. אין שום ועדה בכנסת היום שמוסמכת ויכולה לחקור את הדברים הללו. הממשלה לא מתכוונת לחקור אותם. מי שנתן את ההטבות האלה, כנראה לא עם הרבה חוכמה, אבל אני עוזב את זה בצד, כי לא מעניין אותי העבר, לא מתכוון לחקור את הדברים האלה. התקשורת,

מי שעקב אחרי התקשורת הכלכלית בשנים האחרונות, היא ידעה שמשבר מסוג זה של טבע עומד לקרות, אני אפילו חשבתי על משבר יותר גדול, אני מודה, היא ידעה שמשבר כזה עומד לקרות,

לא מתפקידה לחקור את הדבר הזה. זה טוב שהיא מסייעת בזה, אבל זה לא מתפקידה. אם אנחנו נחליט לדחות את ההצעה הזאת היום, ואם אנחנו לא נחקור את הדברים הללו מן היסוד, אנחנו פשוט מזלזלים במיליארדים שהעניק לנו הציבור, אנחנו מזלזלים בעובדים שאותם הולכים לפטר, והכי גרוע, אנחנו נהיה אחראים לפיטורים הבאים. לא נוכל להאשים לא דירקטורים ולא רגולטורים, ואפילו לא את הממשלה. הכנסת תהיה אשמה אם היא לא תחקור את הנושא הזה לעומק.

תודה רבה. חבר הכנסת דב חנין, הצעה דומה,

מס' 8697. תודה לך, אדוני היושב-ראש. גברתי השרה, עמיתיי חברי הכנסת, גם אנחנו הגשנו הצעה להקים ועדת חקירה פרלמנטרית על כל ההתנהלות סביב משבר טבע. אני מצטרף לכל הדברים הנכונים שאמר חברי חבר הכנסת מוסי רז, וארצה להוסיף כמה נקודות. עמיתיי חברי הכנסת, מה אנחנו בעצם צריכים לחקור בפרשה הזאת של חברת טבע? קודם כול, צריך להתחיל מהשורה התחתונה, שורה התחתונה שאותה אנחנו ראינו רק אתמול. ראש הממשלה, אדוני היושב-ראש, נפגש עם האדון שולץ, מנכ"ל טבע, והתחנן בפניו: אולי בכל תצמצמו את הפיטורים בירושלים. האדון שולץ לא התבלבל לרגע. אמר: אנחנו לא חייבים לכם שום דבר. אנחנו לא מתכוונים לבטל את הפיטורים. הפיטורים האלה יצאו לדרך בדיוק כמו שתכננו. לא הולכים לוותר על עובד אחד שילך הביתה. אתם לא תגידו לנו איפה לפטר ואיפה לא לפטר, כי אנחנו לא חייבים לכם שום דבר, אמר המנכ"ל שולץ, אחרי שחברת טבע קיבלה מהמדינה 20 מיליארד שקלים לאורך עשר שנים. כך, עמיתיי חברי הכנסת, נראית השורה התחתונה, והשורה התחתונה הזאת מחייבת לא רק את הממשלה אלא גם את הכנסת לעשות חשבון נפש אמיתי. אז מה צריך לחקור כאן? צריך להתחיל כמובן מההתנהלות של חברת הענק הזאת, של טבע. 1,750 עובדים מפוטרים. וצריך לראות, עמיתיי חברי הכנסת, לטבע יש בארץ מפעלים מצוינים. העובדים של טבע הם עובדים מעולים, הם מייצרים הכנסות, מייצרים תרופות, מייצרים דברים שצריכים בעולם, שצריכים בארץ. הבעיה של טבע בכלל לא נמצאת במפעלים, הבעיה של טבע נמצאת בהשקעות הכושלות שעשתה ההנהלה, הבעיה של טבע נמצאת בזה שלפני קצת יותר משנה ההנהלה והדירקטוריון של טבע החליטו לרכוש את חברת אקטביס ב-38.3 מיליארד דולר. ההשקעה הזאת היא שיצרה את הבור שאליו היום הנהלת טבע רוצה לדחוף את העובדים. אז כמובן, חברי הכנסת, יש כאן חברת ענק רב-לאומית שמתנהלת בצורה מופקרת, אבל צריך לומר: חברת הענק הזאת אינה לבד. יש כאן שיטה כלכלית שמתאפיינת בריכוז הון, במהלכים של מיזוגים והשתלטויות, בחלקם כושלים ומכשילים, באיזשהו מעגל שמתחיל בתחרות, ואחר כך מתקדם לבליעה ולהתנפחות ולהתפקעות של אותן חברות גדולות. מבחינה זו פרשת אקטביס לא יוצאת דופן. אנחנו צריכים לדבר על מערכת ועל שיטה כלכלית שבה אין קשר בין המצב הכלכלי האמיתי של החברה לבין מה שנקרא שווי השוק שלה. שווי השוק של חברה הוא שווי המניות שנסחרות בבורסה, ומאוקטובר 2013 עד יולי 2015 שווי השוק של טבע עלה ב-105%. האם באמת הוכפלו המפעלים של טבע? בשנתיים האחרונות שווי השוק של טבע ירד ב-80%, אבל נשארו שם אותם מפעלים. כל המערכת של שווי השוק היא מערכת ספקולטיבית מהתחלתה ועד סופה, והיא, עמיתי היושב-ראש, מתגמלת החלטות בעייתיות. תראו מה קרה כאן: באותו יום שטבע מפטרת 1,750 עובדים, מניות טבע מזנקות למעלה. מערכת ספקולטיבית שמתגמלת החלטות בעייתיות, כך נראית השיטה שלנו. וכן, צריך לומר גם משהו על המניות של טבע. פעם קראו להן "המניה של העם"; את כספי הפנסיות שלנו, אדוני היושב-ראש, השקיעו בטבע. אבל גם כאן ההתנהלות עם "מניית העם" הזאת הייתה התנהלות שערורייתית. הרי איך קנו את אקטביס? קנו אותה בקנייה ממונפת, באמצעות הלוואות. גם בעלי המניות, שזה הציבור שהשקיע בטבע שלא ברצונו את כספי הפנסיה, גם אנחנו הפסדנו מהנפילה הדרמטית בערך המניה, מכיוון שגם כאן, עמיתיי חברי הכנסת, ראינו מערכת שבה החברה קונה בקנייה ממונפת, הבנקים מעודדים את המינוף הזה, מקבלים עמלות שמנות על הנפקת ההלוואות, בדיוק כמו שוק המשכנתאות האמריקני לפני 2008, ואחר כך גוזרים את הקופונים מאלה שמפסידים, בעלי החובות, ולעיתים אפילו בעלי המניות. רק שבניגוד למי שקנה בארצות הברית ב-2007 בית עם משכנתה גדולה, להנהלת טבע הייתה אפשרות ואפילו חובה לקבל חוות דעת אובייקטיבית על ניהול הסיכונים הגדולים שכרוכים במינוף הגבוה, והיא לא קיבלה חוות דעת כזאת, וביצעה את ההחלטה הכושלת שהיא ביצעה. את זה, עמיתיי חברי הכנסת, את זה חייבים לחקור. אני ממשיך. אנחנו צריכים לחקור גם את התנהלותה של המדינה בפרשה הזאת, מכיוון שהמדינה, עמיתיי חברי הכנסת, מייצרת הטבות מס שאין מאחוריהן ואין מולן שום תועלת אמיתית. שיעור הטבות המס בישראל כאחוז מהתוצר גבוה משמעותית מהמקובל במדינות ה-OECD.

אדוני היושב-ראש, זה כמעט פי שלושה הטבות מס, בלי תוצאות, בלי מנגנונים מבטיחי תוצאות. החברות שמקבלות את הטבות המס לא נדרשות בכלל להציג תמורה. הן יכולות להשקיע בחדשנות, הן יכולות להשקיע בספקולציות, כמו טבע, הן יכולות להרחיב את הפעילות שלהן בישראל, הן יכולות לצמצם את הפעילות שלהן בישראל, הן יכולות להרחיב את היקף התעסוקה, יכולות לצמצם את היקף התעסוקה, הן יכולות להשקיע בחדשנות, יכולות לא להשקיע בחדשנות, ועל כל הדברים האלה, עמיתיי חברי הכנסת, אין למדינה שום מנגנון השפעה אמיתית. את זה, עמיתיי חברי הכנסת, צריך לחקור. אין שום תג מחיר חברתי להטבות המס בישראל. זה לא התחיל עם טבע, זה התחיל עם ענקית השבבים מיקרון, שב-2011, 2012, נהנתה מהטבות מס ובאותו זמן סגרה את העסקים בישראל, אלביט נהנתה מהטבות מס, פיטרה עשרות עובדים, אפילו יותר מזה. ובאותו זמן שטבע מודיעה על פיטורים המוניים, היא מעניקה מכונית יגואר בשווי 1.3 מיליון שקלים למנכ"ל החדש שלה ומאפשרת לו לגור בדירה שנרכשה במתחם יוקרה ביפו. הכול אפשרי, עמיתיי חברי הכנסת. הכול הכול הולך. צריך לומר שהמנגנון הנורא הזה שבו חברות כמו טבע משלמות מס בשיעור אפס התחיל בעצם בצורה הקיצונית הזאת בימי נתניהו כשר אוצר בשנת 2005. הוא אז יזם, יחד עם שר התמ"ת אולמרט, את השינוי בחוק עידוד השקעות ההון, המסלול האסטרטגי. המסלול הזה מבטיח פטור מוחלט ממס חברות לחברות גלובליות במשך עשור. מה הם סיפרו לנו אז? הם סיפרו לנו שכך הם ימשכו משקיעים מבחוץ, כך הם ימשכו חברות גלובליות להשקיע בשוק הישראלי. רק שבפועל החברות האלה לא התפתו לבוא ולא הגיעו. אז מה קרה? ביטלו את המסלול? מה פתאום? את אותן הטבות מס נתנו לחברות ישראליות כמו טבע, שלא היה צריך למשוך אותן לארץ הן נמצאו בארץ. נתנו להן את המתנה הפנטסטית הזאת של מס בשיעור אפס. בשנת 2011 תיקנו את החוק באופן שהרחיק אותו אפילו עוד יותר מהכוונות המקוריות: נקבע מסלול שלפיו חברה שמייצאת למעלה מ-25% ממוצריה זכאית להטבת מס גם אם היא ממוקמת במרכז הארץ. כך הלכה לעזאזל גם הדאגה לפריפריה. הרסו את כל הרציונל של החוק המקורי. וכך, עמיתיי חברי הכנסת, אנחנו רואים, ואני מדבר כרגע על דוח של הכלכלן הראשי במשרד האוצר שמראה לנו שבעשור הנורא הזה מאז נתניהו התמנה להיות שר אוצר בשנת 2002, 2003 הטבות המס גדלו פי שלושה, ושום מדד כלכלי אחר לא צמח בצורה שאפילו מתקרבת לזה באותה תקופה, לא התל"ג, לא הכנסות המדינה ממיסים, לא תקציב המדינה,

ועיקר העלייה בהטבות הייתה בגין ארבע החברות הגדולות, שהשיעור שלהן בהטבות גדל מ-32% ב-2003 ל-70% ב-2010. עמיתיי חברי הכנסת, יש לי עוד הרבה מה לומר בנושא הזה, אבל אעצור כאן, כי הזמן נגמר. אני רק יכול לומר לכם שרשימת השאלות שאותן צריך לחקור, שאותן צריך לברר, היא ארוכה מאוד. אני מציע לך, סגן שר האוצר, שעומד לענות לנו אני מציע לך: תצטרף לדרישה לחקירה פרלמנטרית. אי-אפשר שעל התנהלות כזאת נעבור לסדר-היום. אי-אפשר שאנחנו נמשיך ונשקיע עשרות מיליארדים ובתגובה יירקו עלינו בפנים, ואז גם מישהו יגיד: התחיל לרדת כאן גשם. לצערי, לא יורד גשם.

תודה רבה לחבר הכנסת דב חנין.

סגן שר האוצר. תוריד, תוריד. בבקשה, ידידי סגן השר. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, היושב-ראש שלנו הוא רופא, הוא לא רופא עיניים,

יש תופעה מעניינת שאחורה כולם רואים 6:6. אחורה כולם רואים 6:6, קדימה יש ליקויי ראייה. על כל פנים, חברת טבע, עם כל הביקורת שיש לי עליה והכעס שאני שומע פה, בצדק: החלטות שגויות של הנהלה כושלת, של דירקטוריון כושל, משכורות עתק, אכן, יש על מה לכעוס. אבל בל נשכח שהיא עדיין מעסיקה עוד אלפי אלפי אלפי עובדים, גם בפריפריה, צפון ודרום. ונקווה שיהיו ימים טובים יותר. על כל פנים, ההצעות בעניין הקמת ועדת חקירה פרלמנטרית בעניין פיטורי עובדים בטבע לנוכח הטבות המס שקיבלה החברה, זו הכותרת גם שלך,

וגם של מוסי רז. לידיעתכם, רשות המיסים בוחנת את הקריטריונים אשר נקבעו בחוק למתן הטבות מס. קריטריונים אשר לא קיימים בחוק אינם נבדקים. דב, אני עונה לך. ככל שכוונת הוועדה, ככל שתוקם, לגבש קריטריונים ברורים לקבלת ההטבות הנוגעים לקידום התעסוקה במשק המקומי, מדיניות עסקית וכו' וכו' וכו', לגבי העתיד ולתיקון חקיקתי עתידי,

חבריי חברי הכנסת, שהדברים צריכים להיבחן במדיניות המיסים והכלכלה במסגרת הנהלת האוצר. שוב, אדוני היושב-ראש, אני מבין את הזעם פה באולם. יש נקודת אור, אדוני סגן השר, ברשותך. סעיד או עאידה, לכל אלה שטוענים לאפליה בקליטת ערבים בשירות הציבורי,

תראו איזה מצב נפלא: אף מפוטר ערבי אין בין אלה שפוטרו בטבע. אני אגיד לך למה. כמעט אין, כמעט. את יודעת למה? את יודעת למה? המפעל הוא בדרום, רמת חובב. אין ערבים בטבע. כמעט אין ערבים בטבע. לא, לא, זה לא נכון, אדוני היושב-ראש.

המפעל ברמת חובב, מה אמרת?

שיעור הערבים נמוך מאוד בטבע. מוסי, אמרת משהו, לא תקבלו אותם, לא תפטרו אותם.

במפעל בדרום ברמת חובב אני בטוח שיש ערבים. לא, אנחנו מדברים פה על ירושלים.

מעט מאוד, אדוני. לא, לא, יש.

יש יותר מחרדים. ברמת חובב טבע מעסיקה, אני מניח, אני יודע, בטח היא מעסיקה שם המון המון המון ערבים, אם בדואים זה ערבים. ערבים, ערבים. אבל יש מעט מאוד ערבים. הבנת את העקיצה? אין כמוך אדם שמבין מהר מאוד.

מצבם טוב מאוד ביחס לחרדים. מצבם מצוין. אגב, יכול להיות מאוד שאתה צודק. כן. איך היה אומר, אבל היה חוק עכשיו שחצי מהסיעה שלך תמכה בו, שהוא נגד חרדים ונגד ערבים. אדוני פרובוקטור? בתור יושב-ראש אסור לך להיות פרובוקטור.

אני מנסה לעורר אותך,

או לעורר את המצפון שלך.

אתה מוכן להסביר לי את התופעה איך זה שאחורנית כולם רואים 6:6? הכוונה למי, לדב וגם למוסי?

אני אומר לך, הם רואים גם קדימה 6:6. לא, קדימה הם לא רואים 6:6. קדימה הם רואים לפי מצב הראייה. על כל פנים, אני מבקש מחבריי חברי הכנסת להסיר את ההצעה מסדר-היום. תודה רבה, אדוני. אנחנו כמובן נפיק לקחים, ואנחנו במהלך של תהליך של הפקת לקחים.

יש מספיק אנשים טובים באוצר שיפיקו לקחים, ברשות המיסים.

אנחנו הולכים להצבעות נפרדות. דב חנין קודם. לא, עכשיו ההצבעה היא של חבר הכנסת מוסי רז, ההצבעה לגבי מוסי רז. ההצעה להעביר את הנושא לוועדה לא נתקבלה.

36. אפרופו התלונות של מי שהיה בחוץ,

שוכרן, אחמד, מה אמרת? זאת הפעם הראשונה שאני מנהל את הישיבה כאשר עמיתי, חבר כנסת חדש, חבר הכנסת עטאונה, נושא דברים מעל הדוכן. איחלתי לו הצלחה. בבקשה. שוכרן, דוקטור אחמד טיבי. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חברות וחברי הכנסת,

הוא יודע הכול. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, לפני חודש וחצי עמדתי על הדוכן הזה בנאום הבכורה ואמרתי שאני מגיע לבית הזה בתקופה לא פשוטה מבחינת הדמוקרטיה. אני זוכר שגם אמרתי, אדוני היושב-ראש, שדמוקרטיה זה לא עריצות הרוב, ושכוחה של דמוקרטיה הוא שהרוב ישמור על זכויות המיעוט. התפרסם לפני יומיים מדד נתוני הדמוקרטיה, ומדד נתוני הדמוקרטיה מראה בצורה ברורה שה-דמוקרטיה בה"א הידיעה ה-יחידה בה"א הידיעה במזרח התיכון אינה נמצאת במיטבה. כולנו ראינו אתמול את נאום ראש הממשלה, והמדד של נתוני הדמוקרטיה מצביע בצורה ברורה ש-45% מהציבור רואה שהדמוקרטיה נמצאת בסכנה, ויש גם ירידה משמעותית באמון שהציבור נותן במוסדות המדינה. איך הציבור ייתן אמון, אדוני היושב-ראש, במוסדות המדינה כשעומד ראש ממשלה ואומר: אם יש המלצות, כשיש לו גם חקירות, אז מה? כשעומד לו ראש ממשלה ומסית נגד האוכלוסייה הערבית החל מיום הבחירות, שהערבים נוהרים לקלפיות? כשיש שר ביטחון בממשלה שמסית נגד אוכלוסייה ונגד אזרחים? כשהשיח המרכזי בחברה הישראלית הוא שיח לא מקבל, הוא שיח מפלג, הוא שיח שלא רוצה לקבל את האחר? אם אנחנו רואים את ההתנהגות ואת החקיקה שמתבצעת בבית הזה, חקיקה פרסונלית, סקטוריאלית, אנטי-מיעוטים, זה פוגע בדמוקרטיה. כשרואים ראש ממשלה שרוצה תביעה כבקשתו, כשרואים ראש ממשלה שרוצה גם חברה אזרחית וארגונים כבקשתו, כשרואים ראש ממשלה שרואה ורוצה כבקשתו גם תקשורת, אם ניקח את כל הדברים האלה, לדמוקרטיה יש עקרונות, אם מעמידים את העקרונות הדמוקרטיים ואת הבקשות של ראש הממשלה, ושכל דבר ביסודות השלטון הוא רוצה כבקשתו, אם זו דמוקרטיה, אני לא יודע מה זו דיקטטורה. תודה רבה. תודה לחבר הכנסת יוסף עטאונה. חבר הכנסת נחמן שי. אחריו, חבר הכנסת אלעזר שטרן. בבקשה, חבר הכנסת נחמן שי. תפדלכ. בבקשה,

בערבית או בעברית? תתחיל. הערבית, מה לעשות, שפה רשמית. להפך, אני מכבד שפה רשמית. ואני גם אשמח אם תזרוק איזו מילה בערבית. אני למדתי עשר שעות פה בכנסת, זה לא נתן לי יותר משבע-שמונה מילים. אבא שלי, זיכרונו לברכה, דיבר יותר טוב. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני קצת חושש שהנושא הזה הוא כמו מזג אוויר, אפשר לדבר עליו כמה שרוצים, אבל אפשר לעשות מעט מאוד כדי לשנות אותו. הדוח השנתי שפרסם המכון הישראלי לדמוקרטיה, שערכו אותו תמר הרמן ואחרים, והוא גם משתלב בסקרים בין-לאומיים מקבילים, מציג לנו, לחברה הישראלית, תמונת מראה מכוערת ובעייתית שנוגעת בהרבה מאוד בנו עצמנו, בחבורה, במועדון הזה שמתכנס פה, בכנסת ישראל. בעמוד 11, אמון במוסדות המדינה, באיזה מוסד הישראלים נותנים אמון. אז אני אומר לכם: במקום הראשון, צה"ל, 88%; במקום השני לפני הסוף, הכנסת, 27% בקרב האוכלוסייה היהודית, והמפלגות, 15%. באוכלוסייה הערבית, בחברה הערבית, 19% לכנסת, 16% למפלגות. מה אנחנו לומדים מזה? אנחנו לומדים מזה שהציבור לא מאמין ולא נותן אמון בגוף הזה, בחברים שיושבים בבית הזה. ואנחנו טוחנים, טוחנים הרבה מילים, מעבירים חוקים, דנים בנושאים על סדר-היום. הינה, עכשיו אנחנו דנים על נושא. מי שמסתכל על השידור הזה או מי ששומע אותו, או מי שלא רואה אותו אבל חי את החיים הפוליטיים, אומר: אין לי שמץ של אמון. אחד מתוך חמישה ישראלים בלבד, טיפה יותר, 1.5, מאמין לכנסת. כל היתר אומרים: תעזבו אותנו ממנה, הכול בולשיט. אני חושב שזה צריך להעסיק אותנו. אנחנו לא יכולים לעבור על זה לסדר-היום. אנחנו לא יכולים לקבל את זה כצרה משמיים, כי זה לא מזג אוויר, זה מעשה ידי אדם, זה אנחנו. דיברנו על זה לא פעם, גם ברמה המקומית, דרך היושב-ראש ואחרים, איך אפשר לחדש, להעלות את האמון של הציבור, בגלל שאחרת, אם אין אמון במוסד הנבחר המרכזי, אז הדמוקרטיה בסכנה, הדמוקרטיה, כי הכנסת היא הביטוי לדמוקרטיה. הינה, ריק, ריק.

הם מרימים כוסית ליושב-ראש החדש של הסיעה,

יש לך את כבוד השר, יובל. אה, אוקיי, הוא הצדיק האחרון שנשאר בסדום. לא נהרוס את סדום, כי יובל נשאר איתנו. פעם אמרתי גם אני משהו על סדום, ואז מייד התחרטתי,

לא, זה לא סדום, אבל צדיק אחד. אני הולך לפי המספר ולא לפי הסדום.

נחמן, אתה צדיק. הינה השני. חברים וחברות, אני צריך לסיים, אז אני רוצה להגיד שני דברים, אני חוזר בי,

יש לך הבעת דעה. חברים יקרים, אי-אפשר לעבור על זה לסדר-היום. זה דבר שצריך לעשות בו חשבון נפש, בגלל שאנחנו לא יחידים ולא בודדים ולא אחרונים, יבואו אחרינו, והנטייה היא לרדת, לא לעלות ולא לחזק. מילה אחרונה. בתוך כל הרוע, בתוך כל התמונה הרעה הזאת, יש נקודת אור אחת: בכל זאת התקשורת, שכל כך הרבה מנסים להחליש אותה ולפגוע בכוחה ובמעמדה, עדיין זוכה לאמון גבוה של הציבור, מה שאומר לכולם שהתקשורת היא אחד השומרים החשובים ביותר של הדמוקרטיה. תודה, אדוני. תודה לחבר הכנסת נחמן שי. חבר הכנסת אלעזר שטרן, בבקשה. המשיב הוא השר המקשר, השר יריב לוין. לא, אני משיב. אני צריך אישור. יושב-ראש הקואליציה החדש. בבקשה, חבר הכנסת שטרן. לא, אני רוצה לדעת מי עונה לי. אה, יש בעיה עכשיו.

לא, אני צריך אישור של יושב-ראש הכנסת. נאזם, בשלב זה אין אישור. אנחנו צריכים שר משיב. אז אני לא יכול לדבר. אם יש טיפה כבוד לכנסת, אז מי שאני מדבר אליו, כל עוד יש שר תורן, אתה יכול לדבר. לא, אבל עיסאווי, חברי, היושב בראש אני אבדוק. על פי התקנון, אין חובה של תשובת ממשלה. אה, הבנתי. נאזם, מה היינו עושים בלעדיך. אז אתה צריך לענות, הוא אומר. בינתיים, בבקשה, יש לך שלוש דקות. אני, דרך אגב, מבין שאין תשובה לממשלה. יש נושאים, יש תשובה, סליחה, אוקיי. זה אכן מביך,

אבל אני עדיין חושב שיש נושאים שלממשלה אין תשובה, או אפילו יותר טוב שהתשובה של הממשלה לא תישמע. נכון לעכשיו קיבלנו אישור מכבוד יושב-ראש הכנסת, השר אקוניס משיב. בבקשה, יש תשובה. לאחרונה פורסם מדד הדמוקרטיה, המשקף בין היתר את אמון הציבור במוסדות המדינה השונים. מהמחקר עולה, לשמחתנו וכצפוי, שאמון הציבור בצה"ל הינו גבוה מאוד, 88%, למרות כל הניסיונות של שרים וחברי כנסת מהקואליציה לפגוע במעמדו של הרמטכ"ל ובמעמדו של צה"ל. אמון הציבור בנשיא גבוה אף הוא, 71%, וגם זה למרות הניסיונות החוזרים ונשנים של ראש הממשלה לפגוע בנשיא המדינה, כמו ההשתלחות שלו אתמול לקול גיחוכי עדת המעריצים שלו בכפר המכבייה. ולמרות שראש הממשלה השתדל שלא להזכיר את השם של נשיא המדינה שלנו ושלו, וניסה לפגוע בו כמה שיותר, למרות זאת אנחנו רואים שמעמדו של נשיא המדינה, הוא לא אמר מילה אחת

אמרתי, הוא לא הזכיר את השם שלו.

הוא לא אמר שום דבר. להפך, הוא שמר על כבודו. זה לא יפה. לפני שאתה קורא מה שמכתיבים לך, תעשה שיעורי בית, ראש הממשלה לא אמר מילה נגד הנשיא. וכשהוא שמע אחרים צועקים בוז לנשיא, הוא השתיק אותם.

חברי חבר הכנסת יהודה גליק, לצערי היית שם, אבל אני רוצה להגיד לך משהו. האיש ההוא, גם לא הזכירו את השם של האיש ההוא.

יש שיטות. כשאתה מתייחס לנשיא מדינת ישראל, נראה לי שמן הראוי להזכיר את השם, אלא אם כן יש לך סיבות אחרות. אני לא יכול להגיד לך, אני לא חוקר צפונות הלב, להגיד לך שראש הממשלה סבל כשצעקו בוז לנשיא המדינה בקהל שהוא הזמין? היית שם, ואני מניח שלא ראית את ראש הממשלה סובל. בית המשפט העליון גם הוא עדיין נהנה מתמיכה רחבה, אני חושב שלנוכח ההתקפות עליו גם 57% זה אחוז גבוה.

דרך אגב, כלובש מדים לאורך הרבה שנים, תמיד אמרתי שהייתי רוצה שבית המשפט העליון יהיה מעל הצבא, ככה נאה למדינה דמוקרטית. אני מקווה שנגיע לזה, לא בגלל שהצבא ירד, אלא כיוון שיפסיקו ההתקפות על בית המשפט העליון ואמון הציבור יעלה. אבל ברבנות הראשית, שזה מוסד שעל פניו חשוב למדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתנו, רק 20%, 20% אפילו לא רבע מהצבא, בקושי שליש מבית המשפט העליון מביעים אמון ברבנות הראשית ובעומדים בראשה. מילת סיכום, חבר הכנסת שטרן. אני חושב שממשלת ישראל, והשר אקוניס, שישיב לי, יהדותה של מדינת ישראל חשובה לו, ואחד מהמוסדות האלה זה הרבנות הראשית, נכון היה שתיתן דעתה על הסיבות שהמצב ברבנות הראשית ככה, על דרכי הבחירה של אותה רבנות, על הדרת נשים מלבחור את הרבנים הראשיים לישראל, על ההתנהגות שלהם בנושא גיור, כשרות ועוד.

תודה לחבר הכנסת, גם לך. אלעזר שטרן. דובר אחרון, חבר הכנסת ישראל אייכלר, הוא לא נמצא. אני קורא לשר המשיב, השר אופיר אקוניס. בבקשה, כבוד השר. אחרי זה יש לנו הבעת דעה של חבר הכנסת אורן חזן וחבר הכנסת

אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, נעים לי לענות על ההצעה הזאת כחבר במפלגה הדמוקרטית הגדולה ביותר בישראל. ואני מציע בידידות, בחברות, שאף אחד בבית הזה לא יטיף לנו מוסר על דמוקרטיה פשוט לא, משום שאני וחבריי עומדים לבחירה דמוקרטית על ידי 125,000 ישראליות וישראלים, אשר באופן דמוקרטי מדרגים את מיקומו של כל אחד ואחת מאיתנו. כמה הצביעו? הצביעו כ-70,000.

אתה מדבר, חבר הכנסת שטרן? במפלגה שלך, כן.

הצביע בן אדם אחד, היושב-ראש.

בניגוד לספסלים האלה, להוציא את מפלגת העבודה, כמה כסף ביקשתם לפריימריז בשביל לקנות את הקולות האלה?

לא בדקתי כמה שם הצביעו. בניגוד לספסלים האלה, להוציא את מפלגת העבודה, שגם לזכותה ייאמר, מתקיימים פריימריז דמוקרטים במפלגה.

נאבקת עכשיו יושבת-ראש מרצ על קיום פריימריז. מה היא רוצה, הגב' גלאון, חברת הכנסת לשעבר? שבמפלגתה "הדמוקרטית", כפי שהיא מגדירה את עצמה, יהיו פריימריז. ומפלגות נוספות אחרות שנימנע משמן. היא רוצה לעבור את הליכוד. אני מברך אותה מכאן על דבר שהליכוד והעבודה עשו כבר בשנות ה-80, או לקראת סוף שנות ה-80 של המאה הקודמת, אולי בתחילת שנות ה-90, וזה קיום בחירות דמוקרטיות.

אני לא אקבל הטפת מוסר מאיש אשר חבר במפלגה טוטליטרית, או גרוע ממנה, אוטוקרטית. ועכשיו אני אומר לכם את הדבר הבא: הדמוקרטיה הישראלית לא בסכנה. הדמוקרטיה הישראלית היא קודם כול הדמוקרטיה היחידה האמיתית במרחב המטורלל שבו אנחנו חיים, בתוך חבורה של פסיכופטים, שמקדשים, לא כולם, לא כולם אבל רבים, את המוות, ולא את הדמוקרטיה.

וגם בעולם כולו, חבר הכנסת שי, אני רואה דמוקרטיות ואני מרבה לבקר בדמוקרטיה, אין דמוקרטיות טובות, חזקות, יציבות כמו מדינת ישראל, שלדאבון ליבי, אדוני היושב-ראש, אזרחיה נקראים בתדירות, נדמה לי, של אחת לשלוש שנים אל הקלפיות בממוצע, בוודאי ב-20 השנים האחרונות בממוצע של אחת לשלוש שנים, לעשות את הדבר הדמוקרטי ביותר, והוא להצביע. וגם חבר הכנסת טיבי שנמצא כאן, יחד עם כל ערביי ישראל,

חבר הכנסת פריג' הערבים אזרחי ישראל קיבלו את זכות ההצבעה לבית הזה ב-1949, מאז נבחרה כאן או במקום סמוך לכאן הכנסת הראשונה של מדינת ישראל, בעוד מדינות אחרות המגדירות אות עצמן דמוקרטיות לא נתנו זכות בחירה לנשים עד תחילת שנות ה-70 של המאה הקודמת, אחת מהן היא שוויצריה. תסכימו איתי, לנשים, חבר הכנסת גליק, לא הייתה בשוויצריה זכות בחירה, חבר הכנסת לוי, עד 1971. לכן, לבוא ולהטיף לנו על דמוקרטיה? וגם ההפגנות המתקיימות, נשאלתי על ידי מראיין יוצא מגדר הרגיל, אני מקווה שאני לא פוגע בו,

עיתונאי ותיק בישראל, אריה גולן שמו, אם אני חושב דברים כאלה ואחרים, שליליים בעיקרם, על המפגינים בשדרות רוטשילד מדי מוצאי שבת, ואמרתי לו את הדבר הבא: מורי מנחם בגין לימד אותנו שזכות ההפגנה היא זכות יסוד בדמוקרטיה הישראלית. בלעדיה אין דמוקרטיה. וגם אני הפגנתי בעבר, וגם חברים אחרים בבית הזה הפגינו בעבר. זכותם של המפגינים להפגין, בראש ובראשונה. האם אני מסכים עם ההפגנות? האם אני חושב שההפגנות הן הפגנות א-פוליטיות, כפי שמארגניה מנסים לבוא ולומר? ברור שהתשובה היא לא. אני מאמין שיש יסוד פוליטי חזק מאוד בהפגנות האלה במוצאי שבת, ואף שאני לא מסכים לתכנים, זכותם להפגין. לא זכותם לקרוא לחרמות, כפי שראיתי, תמיכה ב-BDS, או להניף דגלי אויב, גם את זה ראיתי. אני מקווה שזה לא נכון, אבל ברשתות החברתיות מוצגים דגלי אש"ף בהפגנה בשדרות רוטשילד, ואני מאוד מקווה שזאת הייתה אי-הבנה חד-פעמית ולא דבר שייראה יותר, אבל הזכות להפגין היא זכות יסוד. העיתונות שאותה הזכיר אלעזר שטרן, 99% ממנה היא נגד הממשלה. מה לעשות, זאת עובדה. אגב, כל כלי תקשורת, שימו לב, שהוא בעד תפיסות אחרות, נגיד ימין כלכלי או ימין מדיני, רחמנא לצלן, אוי ואבוי, אסון גדול, בציניות, כן? לפרוטוקול, סגי נהור, מייד חל עליו איום הסגירה מהספסלים של המפלגה הזאת, אשר שורשיה,

חבר הכנסת שי. מי הביא הצעת חוק לסגירת עיתון? האם מישהו מחברי הליכוד?

אני לא בטוח לגבי מרצ, לא בטוח אם היו שותפים לחוק הזה, אבל היוזמה העיקרית הייתה של חברים בסיעת העבודה. הם באים להטיף לנו על דמוקרטיה? זאת הרי בדיחה. ועכשיו יש איום מעל ראשו, אם אני לא טועה, הם הציעו שזה יעלה כסף, לא יחולק חינם. לא סגירה. חבר הכנסת לוי, אתה אדם אינטליגנטי. אתה יודע שאני אוהב אותך באופן אישי ומעריך אותך כפרלמנטר. זו הייתה הצעת חוק שמטרתה הסופית הייתה לסגור עיתון בישראל, והיא באה מבית מדרשה של מפלגת העבודה,

אדוני היושב-ראש, לא שאני מתפלא, חלילה. אנחנו מכירים את היסודות של מפלגת העבודה. כאשר בשנות ה-30 של המאה הקודמת עלול היה המחנה האזרחי, הרוויזיוניסטי, לנצח במוסדות הציוניים, הם מייד העלילו את העלילות,

של רצח ארלוזורוב. הכול אתם תדעו, גם הציבור פה וגם הציבור בבית. אתם תדעו את הכול. העלילו את העלילות, את עלילות השווא, ועד היום אתם משתמשים בביטויים האלה, חבר הכנסת חנין. מה שאמרו אז על ז'בוטינסקי אומרים היום עלינו: סכנה לדמוקרטיה, סתימת פיות וסגנונות כאלה ואחרים. ולכן אני אומר, וחבר הכנסת שי בוודאי יסכים איתי, שלא צריך לצייר את דמותה של מדינתנו באיזושהי מרה שחורה,

ובאיזושהי, איך אתם תמיד אומרים? הסכנה לדמוקרטיה. אגב, יש מדדים בין-לאומיים שבהם אנחנו רואים דווקא עלייה, או לפחות שימור של מעמדה של ישראל כמדינה דמוקרטית. אני שמח, גאה ונרגש להיות אזרח של הדמוקרטיה הנפלאה הזאת, של הנס הגדול שקרה במזרח התיכון לפני 70 שנה. אם היו מספרים, חבר הכנסת שי, לפני 80 או 90 שנה לאדם באירופה או בצפון אפריקה, או במזרח הרחוק, או בצפון אמריקה, מה יקרה כאן ב-2018, הוא היה לועג, מגחך, צוחק, הוא יכול היה לשלוח את האומר שהפלא הזה בשם מדינת ישראל יתקיים במזרח התיכון בשנת 2018, במקרה הרע היה שולח אותו להסתכלות על הזיה. ולכן אני אומר: הדמוקרטיה לא בסכנה, התקשורת לא בסכנה, זכות ההפגנה איננה בסכנה, זכות ההצבעה איננה בסכנה. הסכנה היחידה היא החזיונות של האופוזיציה, הפגנות, להחליף שלטון שלא בדרך דמוקרטית.

תודה לכבוד השר אופיר אקוניס. תשובה ארוכה, מנומקת. כבוד השר, מה אתה מציע? בדרך כלל הממשלה, מסתפקים בתשובה? להסתפק.

רוצים לדון. אני שואל את המציעים. חבר הכנסת נחמן שי. דיון.

דיון בוועדה.

אולי יש סיכוי שזה, טוב, חברים. איזו ועדה אתם מציעים? ועדת חינוך. ועדת חינוך.

אם כך, לפני שמצביעים, יש לנו הבעת עמדה. יש לנו את חבר הכנסת אורן חזן, חבר הכנסת דב חנין וחבר הכנסת יהודה גליק. בבקשה, חבר הכנסת חזן. יושב-ראש הישיבה, כבוד השר, חבריי למשכן, אורחים יקרים, תראו, נמאס לי. לא יכול להיות מצב שאתם פעם אחר פעם שם בשמאל,

הקר והמנוכר, לוקחים לכם בעלות על הצדק, לוקחים בעלות על הנאורות,

לקחתם בעלות מלאה על השלום, שכן רק אתם מחנה השלום. עכשיו אתם גם רוצים לקחת בעלות על המאבק בשחיתות. רק אתם נאבקים בשחיתות. רבותיי, לא אתם ולא המפא"יניקים, ששנים גנבו את הקופה הציבורית, אלה ששלחו אתכם לכאן, ילמדו אותנו מהו מאבק בשחיתות. לא אתם ולא החברים שלכם, שמוכנים גם למכור את המדינה, ילמדו אותנו מה זו עמידה איתנה למען הדמוקרטיה והאזרחים. תנועת הליכוד היא תנועה מלאה ומורכבת בחברים מצוינים,

שרים ושרות, סגנים וסגניות מצוינים, גם ראש הממשלה, שלו עומדת חזקת החפות. אז אתם לא תלמדו אותנו, ואני לא אתן לכם לפגוע בתנועה הזאת.

ובזה אני מסיים, אדוני היושב-ראש, תנועת הליכוד, כשם שהיא מנהלת את המדינה ומובילה ברוב התחומים, חברתיים, חינוכיים, ביטחוניים, ככה גם תנועת הליכוד תמשיך ותוביל במאבק בשחיתות. ואם חלילה יימצא שמישהו מקרבנו נגע,

אנחנו גם נדאג לנקות אותו משורותינו.

תודה לחבר הכנסת חזן. חבר הכנסת דב חנין, הבעת עמדה. יש לך דקה, בבקשה. תודה לך, אדוני היושב-ראש, הממשלה תוכל להמשיך להגיד ששחור הוא לבן, ומלחמה זה שלום, וממש מצב הדמוקרטיה הוא נפלא. מה, הכול טוב. אדוני היושב-ראש, יש לנו בעיה קשה, והבעיה אצלנו מתחילה למעלה, בממשלה. אותה ממשלה שמכחישה שיש איומים על הדמוקרטיה היא שמייצרת את האיומים על הדמוקרטיה בעצמה, היא שמייצרת הפחדה נגד מי שמעז להביע דעה אחרת, מורה במערכת החינוך או מנהלת, היא שמייצרת הפחדה נגד ארגונים של זכויות אדם, ארגונים שמנסים להשמיע קולות חשובים בחברה הישראלית, היא שמנהלת מסע הסתה שיטתי נגד המיעוט הלאומי הערבי הפלסטיני בתוך מדינת ישראל.

אדוני היושב-ראש, זה בכלל לא מפתיע אותי שהממשלה באה ואומרת: הכול נפלא. מי שמייצר את הבעיה הוא האחרון שיודה בכך שהוא בעצמו הבעיה. תודה לחבר הכנסת דב חנין. חבר הכנסת יהודה גליק, בבקשה. יש לך דקה להבעת עמדה. אדוני היושב-ראש, חבריי וחברותיי חברי הכנסת המתוקים והמתוקות מן הקואליציה ומן האופוזיציה. אין פה חברות, אז כולם מתוקים. יש פה את המזכירה ואת הקלדנית. בכל אופן, אדוני, אינני רוצה להתייחס לדברים שנאמרו, אני רוצה להתייחס לעצם הנושא. כולנו צריכים להיות חרדים לדמוקרטיה בישראל, ועל כן מוסדות הדמוקרטיה צריכים להיות מעל המחלוקת. ולכן, כשנשיא המדינה נואם בכנסת וצד אחד מוחא לו כפיים, הוא הופך את הנשיא להיות פוליטי, וכשצד שני פוגע בו ומשתלח בו והופך אותו ללא לגיטימי, הוא פוגע בו. וכשתוקפים את ראש השב"כ, כשתוקפים את ראש המשטרה, כשתוקפים את ראש הצבא, זאת פגיעה במוסדות השלטון. ועל כולנו, קואליציה ואופוזיציה, לדאוג שמוסדות השלטון, כולל ראש הממשלה, כולל ראשי מדינת ישראל, כולנו צריכים לנהוג בכולם בכבוד, כי אם מוסדות הדמוקרטיה ייפגעו, אם משתלחים בראש ממשלה ואומרים "ראש ממשלה מושחת", זאת פגיעה גם במוסדות השלטון. על כולנו, אופוזיציה וקואליציה כאחד, לשמור על כבודם של מוסדות המדינה, ובראשם על כבוד הבניין הזה ועל כבודנו, באמצעות שיח תרבותי,

להגיד לחבר הכנסת אמסלם, תודה לחבר הכנסת יהודה גליק. חברים, אני עובר להצבעה בעניין העברת הדיון לוועדה.

בבקשה. ביקשו ועדת חינוך, אני מעמיד את זה להצבעה. ועדת חינוך? ועדת חינוך, כן. זה מה ששמעתי מהמציעים. אין לנו בעיה. אין לכם בעיה, אז זה עובר לוועדת חינוך. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת החינוך,

עשרה בעד, בלי מתנגדים. עוברים להצעות לסדר-היום הבאות, בנושא: תגובה ישראלית על דבריו של נשיא טורקיה נגד ישראל בפסגת המדינות הערביות,

ראשון הדוברים, חבר הכנסת יהודה גליק, בבקשה. אחריו, חברת הכנסת קסניה סבטלובה. סְבֶטלובה. סבטלובה. סבטלובה. סבט זה אור.

סבט זה אור. חג האורים. אה, סבט זה אור. שליטה מרשימה בשפה הרוסית. זה דבר חדש.

אתה רב-כישרונות, ואנחנו כל פעם יודעים על כישרונות נוספים. אדוני היושב-ראש, ידידי המתוק חבר הכנסת עיסאווי פריג', חבריי חברי הכנסת וחברת הכנסת, המתוקים והמתוקות, מן הקואליציה ומן האופוזיציה, אדוני שר המדע והטכנולוגיה היקר, אהובי וידידי, מזכירת הכנסת והמתקתקות,

במזרח התיכון יש כלל ברזל: אם אתה מגלה חולשה, אתה קורא לזה מחווה, הצד השני קורא לזה חולשה. בשנים האחרונות מדינת ישראל התנצלה על פשע שטורקים עשו לנו, על המרמרה, מדינת ישראל התנצלה על זה שבטעות הושיבו את השגריר על כיסא נמוך, מדינת ישראל מסרבת להכיר ברצח העם של העם הארמני, וכל זה כדי לא לפגוע בידידתנו הדמוקרטית, החברתית,

ובתגובה, מה אנחנו מקבלים? אין לצערנו בימים האחרונים גשם, ואנחנו נדון בזה בהצעה לסדר-היום הבאה, אדוני היושב-ראש, לא הזזת את השעון,

אבל אני רוצה להיות ישר והגון, כדאי להפעיל אותו. למה לא עבד? אני צריך, יהודה, זה דווקא בשנה שהחרדים קיבלו הכי הרבה תקציבים. אז מה הם עושים?

מיקי,

אין לנו גשם, אבל יורקים לנו בפרצוף ואנחנו חושבים שזה גשם. רבותיי, לא יכול להיות, אנחנו מדינה מכובדת שצריכה לעמוד על שלה, ואם נשיא טורקיה מר ארדואן רוצה להכריז שהוא יחליט איפה להקים בירה של מדינה שלא קיימת בתוך עיר הבירה שלנו, אסור לנו לשתוק. חברים, למדינת ישראל יש אינטרסים. היא צריכה לעמוד על האינטרסים שלה. לא יכול להיות שעם כל השאיפות האימפריאליסטיות של האדון ארדואן להשתלט על כל המזרח התיכון, להיות המנהיג הערבי של כל האזור, אז אנחנו צריכים להשתחוות לגחמות שלו. מדינת ישראל צריכה לומר לו ברורות: אתה רוצה להיות ידיד שלנו? אתה רוצה לסחור איתנו? ביידיש אומרים: אהלן וסהלן, איך היידיש שלי?

לעומת זאת, אתה רוצה לתקוע לנו סכין בגב? אתה רוצה להודיע על הקמת עיר בירה לבירת מונופול או בירת,

איזו מדינה שלא קיימת, פלסטין,

אף פעם לא הייתה קיימת, בתוך ירושלים? אנחנו צריכים להגיד לו ברורות: אדוני מר ארדואן, אתה לא ידיד, אתה אויב. אנחנו נתנהג אליך כאויב. לא יכול להיות שהוא יורק עלינו ויורק עלינו ויורק עלינו, ומדינת ישראל הדמוקרטית, הריבונית,

וכיוון שעוד שתי שניות יש לי, אני בכל זאת רוצה להצטרף בחצי דקה ולומר שאני שותף לדאגות על הבצורת, הנושא הבא. זה כל כך מצער לראות את חודש דצמבר, להתעורר בבוקר ולהרגיש את הימים החמים האלה. אני מציע שמדינת ישראל תתכבד לעשות משהו, אבל אני גם רוצה להציע שהחקלאים, יהודים וערבים ביחד, מוסלמים,

נקיים איזו תפילה משותפת, כי הגשם יורד שווה בשווה על כולנו והוא לא מבדיל בינינו. אני מציע שגם אנחנו לא נבדיל בינינו, במיוחד בעת הבצורת הזאת, שהיא מכה קשה מאוד לחקלאים. תודה רבה, וברגעים האחרונים שלי אגיד חג חנוכה שמח. ברגעים אלה זה נגמר. חג שמח. תודה לחבר הכנסת גליק. הדוברת הבאה, חברת הכנסת קסניה סבטלובה. אמרתי את זה נכון? מיאה בל-מיאה. מיאה בל-מיאה. תפדלי. ביידיש: אהלן וסהלן, ככה חבר הכנסת גליק, היידיש שלי פחות טובה מהערבית שלי, אז אני בכל זאת אמשיך בינתיים בשפה העברית, ואם נצטרך אז נעבור גם לערבית. חבריי חברי הכנסת, כבוד השר, לפני שנה וחצי, כאשר נחתם ההסכם בין ישראל לטורקיה, הסכם הפיוס, שבו גם החליטה ממשלת ישראל לשלם סכום עתק של 20 מיליונים למשפחות של אלה שנפגעו במשט הטרור במרמרה, הסתכלתי על המסמך הזה.

חתומים עליו אישים כאלה ואחרים, אבל מעניין שיש שם ציון של הערים, של שתי הערים, שתי הבירות של שתי המדינות, שהן שחתומות על ההסכם. בטורקיה זו אנקרה בירת טורקיה ובישראל זאת ירושלים, קודסייה, כך כתוב בשפה הטורקית. כך במסמך המקורי שאישר ועליו חתם, את יודעת גם טורקית?

אבל אני יכולה בהחלט לקרוא באותיות הלועזיות,

מה שכתוב שם: אנקרה וקודסייה. כן, כך כתוב. אז שום דבר לא הפריע לרשויות בטורקיה, שום דבר לא הפריע לאדון ארדואן, נשיא טורקיה, לחתום על מסמך שבו מצוין במפורש שהבירה של ישראל היא ירושלים. איך הוא חתם על דבר כזה?

הרי הוא מדבר בשם כל האומר האסלאמית, איך הוא בכלל לחתום על מסמך שמכיר בכך שירושלים היא בירת ישראל? אבל what's done is done, ככה אומרים ביידיש, זאת השפה, והיום אנחנו פתאום מוצאים את עצמנו באמצע סערה, סערה בכוס מים,

נואם רג'פ טאיפ ארדואן בוועידה של המדינות האסלאמיות שהוא כינס באיסטנבול, והוא אומר דברים כאלה, הוא אומר: לעולם לא נכיר, לעולם לא נסכים, לעולם ולעולם ולעולם. זה מזכיר לי מאוד, את מה? את ההחלטה של המדינות הערביות בחרטום ב-1967, שלושת הלאווים של ועידת חרטום של הליגה הערבית. בעצם ארדואן שייך לעבר, המדינות הערביות התקדמו מאז. המדינות הערביות, עם התגובה שאומנם מבקרת את החלטתו של הנשיא טראמפ אבל מדברת גם על זה שצריך לעשות דיון, צריך לעשות הסכם, צריך להתקדם לעבר הידברות, על כך מדברים המנהיגים של המדינות הערביות. לא כך רג'פ טאיפ ארודאן.

מכנה את מדינת ישראל "מדינה טרוריסטית". בואו תשמעו מפי הגבורה, בן אדם שבאופן אישי אחראי להעברתם של אלפי מחבלים של דאעש דרך הגבול הטורקי הסורי. הוא שאפשר להם להיכנס לשם, הוא שפתח לרווחה את הדלתות של טורקיה לכל אלה שנהרו לסוריה והצטרפו לשורות של הארגון האסלאמיסטי דאעש, ארגון טרור. הוא אמר גם לטורקים וגם לזרים: אהלן וסהלן, תעברו את הגבול הזה. מי אפשר לאלפי מכוניות שהעבירו את הנשק ששימש גם את אל-קאעידה וגם את ג'בהת אל נוסרה וגם את המדינה האסלאמית בתוך שטחה של סוריה?

זה אותו ארדואן, שכרגע מכנה את המדינה שלי, מדינת ישראל, "מדינה טרוריסטית". אז בואו, יש גבול אפילו לצביעות הזאת.

אבל מה שאנחנו יכולים לעשות מצידנו, אנחנו לא נוכל לומר לארדואן לדבר ככה או לדבר אחרת. הוא אדון בארצו. הוא נשיא נבחר, בדרכים כאלה ואחרות, אבל נבחר. הוא נבחר, וזו זכותו להגיד עלינו מה שהוא רוצה. מה שאנחנו יכולים לעשות, כמדינה ריבונית, ולנו יש שגרירות, יש לנו שגרירות באנקרה, ואנחנו רק לאחרונה החזרנו לשם את השגריר שלנו. אז יושב השגריר שלנו באנקרה, יושב השגריר הטורקי כאן, במדינת ישראל,

אני מסכמת. ואנחנו שותקים. פתאום מדינת ישראל השתתקה. פתאום שר החוץ, הרי הוא גם ראש הממשלה, שיודע כל כך יפה לתקוף ולהסית ולהגיד שהוא יעשה ככה והוא יעשה אחרת, דווקא במקרה הזה פתאום הוא שותק. אני קוראת לראש הממשלה וגם שר החוץ בנימין נתניהו שלא לשתוק במקרה הזה. יש לקרוא את השגריר הטורקי כאן, במדינת ישראל,

אפשר גם לשקול את הנמכת הדרג הדיפלומטי שנמצא באנקרה. אבל אי-אפשר לעבור על הדברים האלה לסדר-היום. טורקיה היא מדינה שהיא לא מדינת אויב, זו מדינה שאנחנו סוחרים איתה, יש לנו יחסים טובים איתה. אי-אפשר שהיא תיהנה משני העולמות, גם להסית נגדנו ולהתערב בעניינים של ישראל כאן, במדינת ישראל, וגם להמשיך לסחור איתנו וליהנות מכל ההטבות שהיא מקבלת. תודה לחברת הכנסת סבטלובה. הדובר הבא, חבר הכנסת אחמד טיבי. תפדל, סייד אחמד טיבי. גם אתה מדבר ביידיש? לא, אני רוצה לקבל את פניו בשפה המשותפת לנו. תפדל, סייד טיבי. שוכרן, סייד א-ראיס. אני, כמובן, כאן כדי להתנגד לשני קודמיי, חבר הכנסת גליק וחברת הכנסת סבטלובה. הנשיא ארדואן הוא נשיא הפסגה האסלאמית, וככזה יש לו עמדה בקשר לאל-קודס, והעמדה הזאת היא עמדה ידועה בעבר והיא עמדה שהוצהרה גם בפסגה. הוא, כמו כל העולם האסלאמי, מתנגד לנאום של הנשיא טראמפ, נשיא שבמחי נאום אחד גרם לתבערה של האזור כולו, לשפיכות דמים, למרות שהזהירו אותו לא רק הפלסטינים, לא רק המוסלמים, אפילו ה-State Department הזהיר אותו. לדאבונכם הרב, ולכן, אני חושב שההצהרות האלה הן הצהרות נכונות ואמיצות מצד הנשיא ארדואן. יש כאלה ששותקים, לפחות הוא מדבר. יכול להיות שישראל רגילה או אוהבת שאנשים שהיא נמצאת איתם בקשרים,

יגלו רפיסות, יגידו כן על כל מה שהיא עושה, כמו שניק היילי, נציגת ארצות הברית במועצת הביטחון,

שהנאום שלו מקדם את השלום. זה כאילו שהריסת בתים מקדמת תכנון, זה דבר והיפוכו, זה לא מביא לתכנון, ובעיקר, נאום כזה לא מביא לשלום.

אימוץ מוחלט של הנרטיב הישראלי בקשר לאל-קודס. הוא לא הסתייג אפילו מחוק סיפוח ירושלים שהתקבל כאן, למרות שארצות הברית, יחד עם כל העולם, אומרת שזה מנוגד לחוק הבין-לאומי.

טוב עשה הנשיא ארדואן שהתבטא, וטוב עשו אחרים שהתבטאו.

ההחלטה של הפסגה קבעה פה אחד (אומר בערבית ומתרגם:) שירושלים המזרחית היא בירת פלסטין. כך החליטו שם. הם יכולים גם להחליט שהירח, אני רוצה לומר לך, חבר הכנסת גליק, שיעור מההיסטוריה. מסגד אל-אקצא, בתקופת הצלבנים היה סגור 91 שנים. הצלבנים הלכו ומסגד אל-אקצא עדיין קיים, והוא ימשיך להתקיים. אל-קודס א-שריף נכבש על ידי כל מיני בהיסטוריה, אבל עדיין מסגד אל-אקצא קיים. השלטון הזר משתנה. מי שתומך בעיקרון של שתי מדינות לא נוהג בצורה הזאת, מי שרוצה לקדם עיקרון של שתי מדינות לא תומך בנאום של הנשיא טראמפ. נכון. רק מי, מי שתומך בשלום לא גורם לשפיכות דמים. ובעיקר, מי שתומך בשלום, איך קוראים להוא שקיבל פרס נובל לשלום? חבר הכנסת גליק. מי שתומך בשלום, חבר הכנסת גליק, אדוני השר,

תן לחבר הכנסת טיבי לסכם את דבריו. אני מסכם. ובעיקר, מי שתומך

ומאז, ברצף של שלושת אלפים שנה, לא משנה איזה שלטון היה כאן, צלבני או מוסלמי או ממלוכי או רומאי או השד יודע מי, ירושלים השלמה היא בירת ישראל. וכך יהיה. אם תרצה בכך או אם לא תרצה בכך, זה ממש לא ישנה שום דבר. אין עם בעולם, בכל העולם, שהעיר הזאת היא קדושה לו כמו הקדושה של ירושלים לעם היהודי. אין עם בעולם שמתפלל לירושלים. וגם כאשר הוא כבר נמצא בה, ברוך השם, תחת עצמאות 70 שנה, עדיין מסיים את ההגדה של פסח במשפט האלמותי "לשנה הבאה בירושלים הבנויה". וברוך השם, היא בנויה, היא נבנית, היא תמשיך ותיבנה, היא תמשיך ותהיה בירת ישראל. זה נכון, אדוני היושב-ראש, שהיסטורית בתוך 70 השנים האחרונות, 19 שנה, חבר הכנסת טיבי, ירושלים הייתה תחת כיבוש. השלטון הירדני כבש את ירושלים מידי ישראל. ברוך השם, בתחילת יוני, בתחילת יוני, איפה למדת היסטוריה? אני לומד היסטוריה, אני יודע היסטוריה, אני מספר את ההיסטוריה, אני עומד על ההיסטוריה וגם על העתיד. ובכן, 19 שנה, אתה טועה.

19 שנה כבשה ממלכת ירדן את החלק של ירושלים המכונה ירושלים המזרחית, איפה למדת בבית ספר תיכון, אדוני השר? ובחודש יוני, מי מורה ההיסטוריה שלך?

ברוך השם, אחרי שצבאות ערב ניסו להשמיד את מדינת ישראל, שהייתה בגבולות 47', לא בגבולות 67' 48'. לא הייתה תחת כיבוש,

לא הייתה תחת כיבוש, לא ירושלים, לא השומרון, לא יהודה ולא רמת הגולן. הדפנו את המתקפה של פראי האדם. הדפנו אותה. פראי אדם. אנשים, כך נאמר ברדיו קהיר, שבאו לשרוף את תל אביב. כך נאמר בתעמולה של הנשיא נאצר. טוב, לא הצליחו. לא רק שלא ניצחו, הפסידו. ומאז, כפי שאמר משה דיין, שר הביטחון מטעם מפלגת העבודה הישראלית, חברת הכנסת סבטלובה, כך הוא אמר: חזרנו אל הקדושים שבמקומותינו, חזרנו על מנת שלא לשוב מהם לעולם. כך אמר משה דיין, לא מנחם בגין, לא אופיר אקוניס, לא נתניהו, לא שמיר, לא אריאל שרון, לא אחרים. משה דיין. והחרה החזיק אחריו רמטכ"ל מלחמת ששת הימים, שגם הוא היה יושב-ראש מפלגת העבודה. פעם המנהיגות של מפלגת העבודה לא הייתה בשמאל הקיצוני. היא לא זגזגה כל יום בין שמאל לשמאל קיצוני. חברי סיעת העבודה, לא חבשו את ספסלי הסיעה שלהם אנשים מן השמאל הרדיקלי, אלא מן השמאל הציוני, מהאנשים שאוהבים את ארץ ישראל, שלמדו את תורתו של טבנקין, שאמר שזאת היא הארץ שלנו, והוא רוצה אותה בשלמותה, כך הוא אמר, מהוגי הדעות העיקריים, חבר הכנסת פריג', של מפלגת העבודה הישראלית. כדאי להקשיב. אולי תספר לנו מה משרד החוץ מתכוון לעשות בקשר, כדאי להקשיב. אולי כדאי, ובכן, חברת הכנסת סבטלובה, הייתי מציע לך ולחבר הכנסת טיבי ללמוד קצת היסטוריה של העת החדשה. אבל יותר מזה,

אולי תספר לנו מה משרד החוץ מתכוון לעשות

יותר מזה, לעמוד על העתיד. במקום להטיף לנו מוסר, והעתיד

אולי תספר למה הממשלה שלך לא עושה כלום בקשר לדברים של ארדואן?

העתיד הוא של ירושלים השלמה, אבל כשאין

תושב אחת השכונות שלה, תישאר בריבונות ישראלית. כך היה וכך יהיה. ואתה תמשיך, אני אומר לך, לחיות ולשגשג, גם אתה, לא כיהודי, כערבי מוסלמי, בעיר ירושלים,

חבר הכנסת פריג', ניתן חופש דת וחופש פולחן לכל הדתות אך ורק כאשר ישראל היא הריבון, לא ירדן ולא כיבוש כזה ולא כיבוש אחר. רוב העם הפלסטיני לא יכול להגיע למסגד אל-אקצא.

והוא יחזור משם, אם ירצה בכך. לא ירצה בכך, לא יחזור משם. לא יחזור משם.

חבר הכנסת טיבי, לפני שבוע הגיע לכאן ילד צעיר בן עשר בשם איתמר. הוא ראיין אותי לתוכנית מיוחדת ששודרה אתמול בגלי צה"ל בשעות הצוהריים. והוא שאל אותי שאלה נבונה,

ידידותית, יהודית מאוד באופייה, חבר הכנסת לוי. הוא שאל אותי: מתי יהיה שלום? ואמרתי לו: כשהערבים ירצו בכך, אז יהיה שלום.

זהו, זאת התשובה, זאת הנוסחה. זה עובד עם ירדן, זה עובד עם מצרים, זה לא עובד עם ערביי ארץ ישראל, משום שאינם רוצים בכך. הם אינם רוצים בכך, אדוני היושב-ראש, לדאבון הלב, לא משום שהם מתנגדים לשליטה ישראלית בקווי 67' אולי התכוונת לפלסטינים, לא לערביי ישראל. אלא משום שהם מתנגדים לשליטה ישראלית בקווי 47', ולדאבון הלב הם מתנגדים לקיומה של מדינת ישראל. אז מה עם ארדואן, השר אקוניס? תסבר את אוזנינו מה לגבי ארדואן. ולכן,

חברת הכנסת סבטלובה,

כאשר אני רואה את הוועידה, החבר שלכם, כאשר אני רואה את

מר פרס קיבל את פרס נובל לשלום, וארדואן היה נגדו.

ואחר כך הגיע בנימין נתניהו, וגם הוא,

מצא את עצמו בחזית מול הרודן ארדואן, אשר עודד ודחף למשט המרמרה ולתמיכה בארגון הטרור IHH, היוצא משטח תחומה של טורקיה. אנחנו בוודאי נדע מה לעשות כדי להשיב לנשיא ארדואן על ההצהרות המיותרות שלו, המגוחכות שלו, המתלהמות שלו, שמדרדרות את טורקיה, לדאבון הלב, לשנים רבות, ארוכות, שבהן היא כבר לא הייתה, שהוא הפך באמת מדינה שהפכה לאחת המדינות, בעבר,

המודרניות בעולם. ואנחנו נודיע את תגובתנו בהקדם על יד משרד החוץ או על ידי משרד ראש הממשלה, בעיקר סביב התבטאויות ארדואן על ירושלים. דבר אחד צריך בוודאי להזכיר לו: ב-1917, זה כבר די מזמן, 100 שנה, הסתיימה או הסתיימו 400 השנים של האימפריה העות'מאנית, ויש לי יסוד סביר להניח שכפי שהרודן ארדואן מתנהג, הן גם לא ישובו עוד לעולם. תודה לחבר הכנסת, לשר אופיר אקוניס.

לגבי המציעים, מסתפקים בתשובה או רוצים דיון? דיון, דיון.

ועדת החוץ והביטחון, זה המקום הטבעי.

אנחנו עוברים להצבעה על העברה לוועדת החוץ והביטחון. בבקשה, מי בעד? מי נגד?

בעד שבעה חברי כנסת, ללא מתנגדים, עם נמנע אחד. ההצעה לסדר-היום עוברת לוועדת החוץ והביטחון. עוברים להצעות הבאה לסדר-היום, גשם אינו מטפטף: היערכות המדינה לשנת בצורת נוספת לאור תחזית השירות המטאורולוגי למשקעים בחודשי החורף,

הדוברת הראשונה, חברת הכנסת יעל כהן-פארן. אחרי זה, חבר הכנסת דב חנין וחבר הכנסת חיים ילין. חבר הכנסת גפני, אני לא רואה אותו באולם. ומה עם חבר הכנסת השר יובל שטייניץ?

יש בינתיים שר במליאה. את יכולה להתחיל ונקבל תשובה. בבקשה, חברת הכנסת כהן-פארן.

תודה רבה. אדוני היושב-ראש, חברי חברות וחברי הכנסת המעטים ששורדים את היום הזה, כמו שאנחנו רואים, שר האנרגיה שאחראי גם למים, עדיין לא כאן. כנראה שנושא הבצורת זה לא מה שחשוב לו. בכל זאת אנחנו העלינו את ההצעה לסדר-היום ונדבר עליה. נקווה שאולי הוא כן יגיע לתת תשובות. אני רק אציין שההצעה תהיה ללא תשובת שר. היה אמור להשיב, אז, מתחבר מצוין לנושא. ללא תשובת שר, זה קורה כשהנושא חשוב להם במיוחד.

כשהנושא חשוב להם במיוחד הם לא באים, כן. הממשלה רשאית על פי התקנון. אבל זה מה שהיא רשמה? הממשלה לא מופיעה?

היה רשום בסדר-היום, תשובת שר. היה רשום בסדר-היום תשובת שר. התקנון מאפשר את זה לממשלה, שהיא רשאית לענות או לא לענות. נקווה שהדברים שנאמר כאן יהדהדו גם למסדרונות הממשלה, שנראה שהיא מנותקת מהעם, מנותקת מהעולם, לא יודעת שאין מים, שיש בצורת. אז אנחנו נספר לה את זה מכאן. ישראל נמצאת במשבר, משבר רציני מאוד. ישראל בעצם מתייבשת. בשנים האחרונות אנחנו עדים להתמעטות מאוד רצינית של המשאבים, משאבי המים, של המשקעים, בעיקר בצפון, בעיקר באגן ההיקוות של הכינרת, והמצב הגיע לכך שאנחנו בשנים האחרונות בממוצע של 80% מהכמות השנתית שהכרנו עד היום. אז אולי צריך להתרגל לזה ש-80 זה ה-100 החדש, 80% שיש היום אולי זה ה-100% שאנחנו צריכים להתרגל אליו. עכשיו תראו, בשנת 2009, אם אתם זוכרים, משרד האנרגיה יצא בקמפיין מאוד גדול: ישראל מתייבשת, עם דוגמניות שהפנים שלהם התייבשו, וקראו לכולם לחסוך במים, והציבור נענה.

אחד המוצלחים, של לשכת הפרסום הממשלתית, איזה 30% חיסכון בקרב הציבור רק מהדוגמנית שהפנים שלה התייבשו על המסך. אבל 4-3 שנים אחר כך מתקני ההתפלה התחילו לפעול ואז, כבמטה קסם, נגמרה בעיית המים, ואז יצאה קריאה לציבור: לא צריך לחסוך, עכשיו הכול בסדר.

הייתה הטעות הכי גדולה שעשתה ממשלת נתניהו, אומנם הממשלה הקודמת אך עדיין ראש הממשלה היה נתניהו.

כשנכנסו מתקני ההתפלה לפעולה, כבמטה קסם אין בעיית מים.

בחדר הזה, אולי לא כולם, מי שלא גדל בארץ, אבל כל מי שגדל בארץ ב-40 השנה האחרונות גדל על הסיסמה: חבל על כל טיפה. חייבים לחסוך במים, זה משהו שחלחל לנו כל יום,

ובסוף למדנו. השנים האלה של השקעה בחינוך, השקעה לחיסכון, חינוך לחיסכון, ירדו לטמיון עם ההתפלה ועם המסר שבעצם יש איזה קסם כזה שקוראים לו התפלה, אין לזה שום מחיר, הכול בסדר, יש מים ויהיו מים בשפע. שנים של בצורת בשנים האחרונות, אנחנו כבר בשנה החמישית של בצורת, שהיו מלוות בהתרעות של מומחים ושל הגופים האחראים לנושא במדינה, ובעצם אתם בממשלה נרדמתם בשמירה.

אבל התחלנו בדיונים אם השר מגיע או לא, אז תן לי עוד שתי דקות,

שר באולם יש, מה לעשות? לא, אבל ששטייניץ לא הגיע, דיברנו על זה דקה וחצי. בבקשה, אדוני, עוד דקה. בבקשה, חצי דקה. בבקשה תסיימי. אז אנחנו הרבה שנים שומעים התרעות על הבצורת, והממשלה נרדמה בשמירה. המעיין של הדן, ראינו השבוע תמונות קשות שהוא יבש, יש איים בכינרת והמפלס שלה בשפל חסר תקדים. הגיע הזמן להגיד שחייבים להעמיד את זה בסדר עדיפות היסטרי ברמה הלאומית,

היסטרי, כי מים זה החיים שלנו פה, ועוד מעט אנחנו באמת מתייבשים. ישראל מתייבשת. ויש פתרונות.

צריך להתחיל לפעול בכל המרץ בכמה אופקים, גם של חיסכון במים, של מעבר של חקלאות לחקלאות בת-קיימא שצורכת פחות מים. מה לעשות? בננות לא גדלות בישראל באופן טבעי. הממשלה חייבת לעזור לחקלאים להסתגל לא רק למחירי המים אלא לחקלאות אחרת. אנחנו צריכים להבין שאנחנו במצב, לצערנו, כנראה, שהוא לא קצר טווח, שאולי הוא ארוך טווח. משבר האקלים כבר כאן, ובזה אני אסיים. משבר האקלים מעמיד אותנו בחוסר ודאות מאוד גדול: האם זה משהו זמני? האם זה מצב שהולך להישאר? אנחנו חייבים להסתגל למצב החדש, ומהר מאוד.

לחברת הכנסת כהן-פארן. אני מזמין את חבר הכנסת דב חנין, הדובר הבא. אחריו, חבר הכנסת חיים ילין. אני שוב מציין שאנחנו לא נקבל תשובה מהממשלה. חבל מאוד. זה נושא מאוד חשוב וקריטי, אבל הממשלה, יש לה את הזכות, והיא בחרה שלא לתת תשובה בדיון.

אחרי שנשמע אותך, נעביר את זה לוועדת הכלכלה. תודה לך, אדוני היושב-ראש. אתה צודק, אדוני היושב-ראש, לממשלה יש את האפשרות שלא להשיב לכנסת כאשר היא לא מוצאת לנכון להשיב. אני רק משתומם על זה שהממשלה בוחרת שלא להשיב על נושא כל כך חשוב. שנת בצורת מתרחשת בארץ, עם השלכות על החקלאות והחקלאים, עם השלכות על החיים של כל אחד מאיתנו, עם פגיעות קשות בטבע, שעליהן נדבר עכשיו, והממשלה לא מתעניינת בזה? אין גבול לחוצפה של הממשלה הזאת?

אדוני היושב-ראש, להקדיש את כל השבוע הבא של הכנסת לדיון בחוק המלצות המשטרה, שיש לפחות טענה שהוא רלוונטי במידה כזאת או אחרת לראש הממשלה נתניהו.

אני לא בטוח בכלום,

זה מה שהיה נכון להבוקר.

בממשלה כזאת מה שקורה בבוקר לא בהכרח נשאר גם בערב. אבל אין גבול לחוצפה? יש עוד נושאים שמעניינים את הציבור הישראלי. מה שקורה בתחום הבצורת זה מעניין וחשוב. כמו שאמרה חברתי חברת הכנסת יעל כהן-פארן, גם יש הרבה מה לעשות, וצריך לעשות. אז עמיתיי חברי הכנסת, בואו נעבור על הנתונים בקצרה. מפלס הכינרת נמצא בשפל של עשור. הזרימה בנחל דן היא החלשה ביותר אי-פעם, וכמה מהמעיינות של נחל דן התייבשו. אנחנו מדברים על שפיעה של 2.6 קוב בשנייה לעומת 6.6 קוב בשנייה בממוצע. אנחנו מדברים על התייבשות של הבניאס, הבניאס נמצא בפחות מ-10% מהשפיעה שלו. אני לא יודע אם מי מכם היה באזור היפה הזה של הארץ. אנחנו קוראים לו "ארץ פלגי מים". מי שהיה שם לאחרונה ראה מראות מאוד מאוד קשים. שמורת נחל דן, שמורת דן היפהפייה, נמצאת במגמת התייבשות, ועמיתיי חברי הכנסת, התופעה הנוראה הזאת שכך נראה חודש דצמבר שלנו, כך נראה חודש דצמבר? ככה נראה חורף, אדוני היושב-ראש? אז ככה נראה משבר אקלים בארץ הזאת. משבר אקלים, עמיתיי חברי הכנסת, זה לא משהו שקורה במקום אחר ולא משהו שיקרה בזמן אחר. זה קורה כאן ועכשיו, אצלנו. אנחנו צריכים להתמודד ואנחנו צריכים לייצר פתרונות. אנחנו צריכים לייצר פתרונות לפני שיהיה כאן נזק בלתי הפיך. ולא רק פתרונות לטווח קצר. צריך למצוא מקורות מים חלופיים, צריך להשיב מים לטבע, גם לכינרת להשיב מים, גם למקורות המים של נחל דן להשיב מים, להשיב מים לאותן שמורות, לאותם נחלים שהציבור כל כך נהנה וכל כך אוהב לבקר בהם. המקומות האלה נמצאים בסכנת חורבן. כדי לפעול צריך לפעול עכשיו. משפט אחרון, אדוני היושב-ראש. יש לנו רשות מים שיודעת לנהל משק מים, אבל לא תמיד יודעת לנהל טבע. כדי לנהל את התחום הזה בצורה כוללת, גם את המים וגם את הטבע, אנחנו צריכים ממשלה שתבין שיש לה אחריות למה שקורה בארץ הזאת, שבאמת באמת תאהב את הארץ הזאת, לא רק כשצריך לריב עם הערבים למי זה שייך, אלא באמת באמת תאהב את הארץ הזאת,

כדי שיהיה כאן טוב לכולם. שיהיה כאן טוב לכולם.

תודה לחבר הכנסת דב חנין. הדובר הבא והאחרון, חבר הכנסת חיים ילין. אני מבין שחבר הכנסת גפני איננו, אז חבר הכנסת חיים ילין הוא הדובר האחרון. ושוב, אני מאוד מצטער שאין לנו תשובת ממשלה, אבל זה המצב.

כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, השר אקוניס, אני חייב להודות, אני לא מאשים את ממשלת ישראל על זה שלא יורד גשם.

אתה יכול לישון בשקט. אתה יכול לישון בשקט. את מי אתה מאשים? אגב, אני לא ישן בשקט, אני מאוד מוטרד מזה. זה דבר מטריד מאוד. לא, אתה יכול לישון בשקט שאני לא מאשים את הממשלה. כבוד היושב-ראש, אנחנו נמצאים במצב, אני רוצה לנסות להשוות אותו, למרות שההשוואה לא תהיה אולי תמיד נכונה, או אנשים לא יבינו, אבל מאז שיש לנו כיפת ברזל אנשים יוצאים לצלם את הטילים, לראות את הפיצוצים. יש תחושה שיש ביטחון מלא. אותו דבר מאז שיש לנו התפלת מים, יש תחושה שלא חסר מים. אומנם אלה שני דברים שונים, אבל למה אני מספר אותם? אני מספר אותם כי ב-1982 הגיע קו השפד"ן. מה זה קו השפד"ן? קו השפד"ן זה אחד הדברים הגאוניים שנעשו במדינת ישראל, שהקפיץ את מדינת ישראל להיות המדינה הראשונה בעולם במִחזוּר מים. 70% מהמים ממוחזרים. זאת אומרת, כששאלו אותי כראש מועצה לשעבר: מה העזרה שאזרחי ישראל יכולים לעזור לעוטף עזה? אני אומר: תתקלחו פעמיים ביום.

אם תתקלחו פעמיים ביום יהיו לנו הרבה מים להשקיה.

עד שמגיעה הפרסומת של האישה היפה הזאת שהיא נסדקת, שנגמרים המים, שאין יותר מים, ברגע שאין יותר מים אנשים לא מתקלחים, אנשים מצמצמים את כמות המים, אני הבנתי אותך שהלכת לאישה "גשם גשם מטפטף". ואז בגדול מה שאנחנו רואים, אנחנו רואים צמצום.

חברים, אני אומר לכם מה קורה כרגע: בעקבות הבצורת מצמצמים בכמות המים. מה המשמעות?

אותו קו מדהים שמחזיק את כל עוטף עזה, שזה בעצם, תדעו לכם, זו הציונות האמיתית, כי אני אומר לכם, בלי לעקוץ אף אחד, כל עוד שעל גבול רצועת עזה אני רואה ירוק בעיניים,

ניצחון. הצד השני יורה עלינו טילים, ואנחנו, מה אנחנו עושים? מגדלים. אבל הולכים לקצץ במים,

התחושה הזאת שאנחנו מנצחים למרות הטילים הולכת לרדת. עכשיו תראו מה מגוחך עוד יותר, אבסורדי, כבוד השר, אתה צריך לעזור לנו בזה, תבין: 2016 הייתה שנה מאוד גשומה בנגב. מאוד גשומה. לוקחים את הבסיס של הנגב. אז מה קרה? השקענו פחות. ההשקיה ירדה פלאים. בגלל שלא השתמשנו בכל המים, מקצצים לנו עכשיו.

יש קיבוצים ומושבים שבהם יקוצצו מיליון קוב מים. אפשר לסגור את היישוב הזה. זה הדרום, בעוטף עזה. מה קורה בצפון? בואו נבין. פעמיים ב-100 שנה, כל 50 שנה, יש מצב של בצורת שבמשך חמש שנים אין גשם בצפון. אירוע כזה דרמטי קורה פעם ב-50 שנה. רשות המים נתנו לי את הנתונים. עוד אירוע: הנחלים לא זורמים, אין להם השקיה בכלל, הכינרת מתייבשת. זה עניין של רגולציה מצד אחד, ומצד שני, אתה בא ואתה הורג את החקלאות והחקלאים. מה אנחנו שווים ללא אחיזה בקרקע? בסוף, השורה, כבוד השר, אין תשובה, לפחות להקשיב. אנחנו עובדים על התשובה. אני אומר, השורה התחתונה היא שקודם כול,

צריך להסתכל עליו בצורה הוליסטית, 2. כל טיפה של כסף שאנחנו שמים במחזוּר מים הולך לחקלאות, 3. תדעו לכם, כל מי שמתנגד לחקלאות או שלא רואה בזה משהו שהוא נכון, בלי חקלאות, אני אומר לכם, גם לא יהיה מחזוּר של מים, לא יהיה אינטרס למחזר את המים. אם לא יהיה אינטרס למחזר את המים, הנחלים שלנו, הים שלנו, הכול יהיה מטונף בשפכים.

אני קיבלתי עכשיו מין רמז שיכול להיות,

שהשר בדרך ונקבל תשובה.

קח דקה נוספת, תמשוך את הזמן. איך אומרים? קח דקה נוספת, יכול להיות שנרוויח שהשר,

אי לכך שאני רואה, ואני אומר לכם את זה, בחקלאות, במשק המים, בביטחון שלנו, בביטחון התזונתי, בביטחון שאנחנו על גבולות מדינת ישראל אני רואה את ההתיישבות, אני רואה את הקיבוצים ואת המושבים חורקים שיניים, אתם לא תראו אותם שורפים צמיגים, כי בשביל לשרוף צמיגים צריך לכבות את זה עם מים, אז זה בזבוז של מים. הם לא יעשו את זה. הם יחרקו שיניים ויעשו את זה. השאלה היא, איך אנחנו כמדינה נראים? זאת השאלה. ואחרי זה מה? תדעו לכם, מה היה הנושא הקודם, כבוד השר, שאתה ענית? טורקיה? אתה תראה איך אנחנו נתחן לקבל עגבניות,

ואז יגיעו העגבניות, ואז מה יקרה? וירוס בתוך עגבניות, כי אף אחד לא בדק את זה. ואז במשך שנתיים כל הזרעים של מדינת ישראל פגומים, ואין לנו בכלל מספיק עגבניות פה, מביאים עוד יותר. מאיפה מביאים? מרצועת עזה ומירדן. חבר'ה, זה מגוחך. המדינה שיכולה להאכיל את העולם, ללמד את העולם מה זה חקלאות, מה זה מחזוּר של מים, כולם רצים אחרינו, אבל אנחנו דוגמה למי? בעצמנו אנחנו צריכים,

להתמודד עם הסוגיה הזאת, שהיא בלתי נסבלת.

כבוד היושב-ראש, אני מבקש, הדיון הזה לא יכול להסתיים פה. זה גם לא דיון מפלגתי ולא סיעתי ולא שום דבר פוליטי. זה דיון על הקיום שלנו כמדינה ועל הערך של החקלאות והמים במדינת ישראל. אני מציע שהדיון יימשך בוועדת הכלכלה, שהשר יגיע לשם, יש לו שיתוף פעולה מלא, אנחנו נמצאים איתו. כן, כן, אני מודע. תודה רבה. תודה לחבר הכנסת ילין. מים זה לא רק חקלאות, מים זה חיים. זה נושא שחוצה את כולם וזה נושא מאוד חשוב.

אני חייב להגיד לך משהו: גם כשמוכרים ירקות ופירות זה מים. תודה לחבר הכנסת ילין. חברים, אני שוב מצטער שאין לנו תשובת ממשלה. אתה לא צריך להצטער, הם צריכים להצטער. קיבלתי שאנחנו מעבירים את זה לוועדת הכלכלה. לכולם, אני מבין יש הסכמה. אני עובר להצבעה לצורך העברה לוועדת הכלכלה.

להצעות לסדר-היום בנושא: ניצול קשישים,

לצערי הרב, אני שוב מציין שהצעה לסדר-היום הזאת, נוסף לגשם, נוסף למים, גם ההצעה הזאת, נכון לרגע זה, היא ללא תשובת שר. זה מאוד עצוב. אני מאוד מקווה, לפי מה שהבנתי, שהשר אלי כהן בדרך וייתן תשובה. בבקשה, חבר הכנסת שמולי, יש לך עשר דקות. אה, סליחה שלוש.

תודה רבה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, ביקשתי מנשיאות הכנסת לאשר את קיום הדיון החשוב הזה כי אני חושב שלמרות שהכנסת מתמודדת עם הנושא הזה באמת בשנים האחרונות שוב ושוב, יש פה איזשהו משחק של חתול ועכבר, אדוני היושב-ראש. הכנסת מחוקקת במטרה להגביל את כל אותם רמאים ושרלטנים שמנצלים את מוחלשותם של אנשים מבוגרים בתוך עולם הצרכנות, אבל בכל פעם מחדש אנחנו גם מגלים שגם הגנבים וגם הרמאים וגם השרלטנים הופכים להיות מתוחכמים יותר. ולכנסת הזאת, לבית הזה, לכל המפלגות ולכלל חברי הכנסת, יש מחויבות, גם מוסרית וגם חברתית, לספק חומת הגנה של ממש לאותה אוכלוסייה. אנחנו רואים איך פעם אחרי פעם השיטות משתכללות, ההונאות משתכללות, שיטות הרמייה והשיווק. רק דבר אחד לא משתנה ממקרה למקרה,

שבכל פעם אנחנו מגלים עד כמה אפשר ללכת רחוק עם הנבזות ועם הציניות. אתה יודע, אדוני היושב-ראש? הגענו למקרה, בוועדת הכלכלה, שבו אחת החברות דחפה קורקינט לבן אדם מבוגר בן 91. עד כדי כך. באמת הדמיון הוא כל כך פרוע והשיטות הן כל כך מגוונות. בדרך כלל, חברי חבר הכנסת חאג' יחיא, מה שאומרים לאותה אוכלוסייה מבוגרת: בואו תיקחו משהו במתנה, בואו תיקחו משהו בהטבות. עכשיו, על הדרך אומרים לאוכלוסייה המבוגרת: רק תביאו לנו איזה פיקדון, או רק תשימו את כרטיס האשראי לטובת דמי משלוח. משהו קטן, לא נחייב אתכם. ועד שהבן אדם מבין שעבדו עליו, ועד שיש לו אומץ בכלל לעמוד מול המשפחה ולהגיד להם, עם כל הבושה שבדבר: הפילו אותי בפח בהונאה של אלפי שקלים, בדרך כלל זה כבר מאוחר מדי. ואני אומר שוב: הכנסת, מגיעה לה פה מילה טובה. הכנסת מחוקקת ומנסה לספק עוד ועוד חומות הגנה, אבל זה לא מספיק. רק לאחרונה, אדוני היושב-ראש, אנחנו מתבשרים על עוד ועוד מקרים דרך התוכנית הכול כלול בערוץ 10, שבאמת "טרגטה" את אחת מהחברות הנבזיות ביותר, חברה שקוראים לה "יו.

לייף מרקטינג", שעובדת בשיטה הבאה: היא מבקשת לצרף את האנשים המבוגרים למועדון לקוחות, מועדון לקוחות שכביכול לא עולה שום דבר, או עולה כמה פרוטות בחודש, ואחרי זמן מה האנשים המבוגרים מתחילים לקבל לביתם חיובים של אלפי שקלים שאתה לא יכול לעצור אותם. אומרים לך, אדוני היושב-ראש: אם אתה רוצה לעצור את העסקה, שבכלל לא התחייבת אליה, אז תשלם את כל ה-36 חודשים, כפול 500 או כפול 1,000 שקל. איזה בן אדם עם קצבת זקנה של 2,000, 2,400 שקל יכול לעמוד בדבר הזה? לכן, אני חושב, אדוני היושב-ראש, שהכנסת חייבת ללכת פה למהלכים נועזים יותר. יש פה הזדמנות, יש פה שר כלכלה שיש לו מחויבות חברתית אמיתית. הנושא של ההגנה על הקשישים לא זר לך, השר אלי כהן, וגם אתה רואה את כל העוולות שנחשפות בתוכנית הכול כלול. ואני אומר שני דברים לסיום: 1. אנחנו צריכים להגדיל את הסמכויות ואת התקציבים ואת היכולת של הרשות להגנת הצרכן, שהיא רשות מצוינת עם אנשים טובים ומחויבים, להתמודד עם כל השרלטנים האלה, 2. לדעתי, אדוני היושב-ראש, אין מנוס מלהעביר חקיקה שמורידה את חברות האשראי מהגדר ומחייבת אותן במקרה כזה להחזיר את הכסף לצרכנים.

היום הם אומרים לצרכנים שפגעו בהם: לכו תתמודדו בבית משפט. אלה לא כללי משחק הוגנים. תודה רבה. תודה לחבר הכנסת שמולי. לשמחתנו, כבוד השר הגיע. אני מזמין את השר אלי כהן. לא, יש את חאג'. סליחה, אני לא שמתי לב, אני מצטער. חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא.

(אומר בערבית: אני מצטער, לא שמתי לב.) בבקשה. בסם אללה א-רחמאן א-רחים. (אומר בערבית: כבוד יושב-ראש הישיבה אבו כמאל,) העניין של הקשישים, אני אתחיל בזה עם פסוק מהקוראן: (אומר בערבית: בשם אללה הרחמן והרחום.

אותו,

) אתה רוצה שאני אשיב לך אחרי זה?

זה כל כך עוצמתי, הפסוק הזה, כמה חשוב לתת כבוד לקשישים ולהורים. ( אל תגיד להם, קַצתי בכם, ואל תגער בהם, ודבּר עִמם בכבוד. פרוֹשׂ להם כנף של הכנעה ורחמים,

רחם עליהם כדרך שגידלוני מקַטנות".) כבוד השר, אתה מיהרת, כי בדרך כלל כשאני קורא פסוק, אני גם מתרגם אותו, בסדר? אז הפסוק אומר שאלוהים ציווה עלינו, כאנשים, קודם כול להאמין בו,

ואחר כך לכבד את ההורים. המעשה הגדול אחרי האמונה באלוהים הוא לכבד את ההורים המבוגרים, כך שביום שאחד מהם או שניהם יגיעו לגיל שהם מבוגרים מדי אצלך, כי הם אפילו לא במקום אחר, אתה צריך לכבד אותם. אפילו את המילה "אוף", שזו מילה כל כך פשוטה, בכל השפות אתה יכול להגיד "אוף", שזו המילה הכי קטנה, לא לעשות את זה, ולתת להם את הכבוד המלא. מה עושים היום עם הקשישים? יש את החברות של השיווק, מה שאמר חברי שמולי, עם הטלפונים. ומה עושים? אפילו צעירים הם לפעמים גם מרמים. מה עם מבוגר? אתה תקבל מתנה, תקבל, תקבל. ואת נושא הקורקינט, אני הייתי באותו דיון שדנו בזה, אישה מעל גיל 90 תקנה קורקינט? מאיפה יש לה ומה היא צריכה אותו? אפילו הנכדים שלה כבר לא צריכים אותו. אפילו לנכדים לא צריך. ולא מבטלים. עכשיו, מה יש לנו עוד? יש לנו את העניין של בתי אבות, עם התוכניות של בתי אבות, עם כל התעמולה: תבואו,

ותגיעו לגן עדן. ולאן מגיעים? אנחנו ראינו את הטיפול בהם ואת המכות שקיבלו בכמה מקומות. איזה שירותים מקבלים? אם אתה שומע, אתה אומר: ואללה, בגיל שלי אני צריך ללכת לשם, עם הפרסומת שלהם. מה מקבלים שם? אנחנו כולנו יודעים, עד שהגענו למצב שהאם יש צורך להציב מצלמות או לא צריך, עד כדי כך, הגענו לרמה הזאת, אפילו היינו מוכנים לדון בפגיעה בפרטיות כדי לשמור על הכבוד שלהם ועל הזכויות שלהם. ומה יש לנו עוד? יש לנו עוד, כבוד השר, את העניין של הבנקים, שרוצים לחסוך ולחסוך במכסת כוח אדם בזה שאין להם אפילו עובדי דלפק. אנשים מבוגרים שצריכים להגיע לקבל את קצבת הזקנה, ובמיוחד ביישובים הערביים, שחלק מהם גם לא יכולים להפעיל או להכניס את הכרטיסים שלהם ולכתוב. מי ש לא קורא, לא כותב, והוא מגיע למצב שהוא לא יכול להוציא את המשכורת, את הקצבה הזעומה שלו. ואז, מה אנחנו צריכים? הוא צריך עזרה מהמשפחה שלו. אני לא מבין למה אותם הבנקים, בימים של קצבת הזקנה, משפט סיכום. באותם ימים של קצבת הזקנה לא יהיה פקיד אחד או שני פקידים שיעשו את העבודה הזאת, שאנשים לא צריכים להגיע לבנים וגם לאנשים אחרים שיעזרו להם כדי להוציא את המשכורת, ואתה לא יודע מה עושה, אם הוא זר, זה שעוזר לך להוציא את המשכורת. תודה לחבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא. אני מזמין את כבוד השר אלי כהן להשיב בשם הממשלה על הצעה לסדר-היום בנושא ניצול קשישים. בבקשה, כבוד השר. תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, ידידי חבר הכנסת איציק שמולי, חבר הכנסת חאג' יחיא. חבר הכנסת שמולי, אני חושב שאתה בהחלט מקדם, וההצעה לסדר-היום שהעלית היא בהחלט הצעה במקום,

החשיבות והרגישות לקשישים בהחלט צריכה להיות.

התופעות שאץ חלקן ציינת וגם אחרות מטרידות אותנו.

שלא מעט גופים עסקיים רואים באוכלוסיית הקשישים טרף קל, טרף קל לעיתים למכירת מוצרים שלא בהכרח צריך או למחירים מופקעים. באמת, כפי שאתה ציינת, גם ראינו לא מעט תחקירים, גם בהכול כלול, בנושא הזה, במגוון דברים ובמגוון נושאים,

שגם ייאמר לזכותך שאתה מלווה את הטיפול באוכלוסיית הקשישים במגוון רחב של פעילויות, גם בתחום הביטוח הסיעודי, גם בתחום הרפואי, ובהחלט אתה עכשיו נוגע בסוגיה צרכנית חשובה, שכל אחד צריך לבוא ולפעול, ואני מברך גם את חבר הכנסת חאג' יחיא. אני רוצה לעדכן אתכם שכיום מתנהלות 60 חקירות שונות ברשות על רקע לא מעט תלונות שהגיעו אלינו במהלך השנה וחצי, שנתיים האחרונות. כמו כן, הוטלו עד היום עיצומים של למעלה מ-6 מיליון שקל בגין מגוון הטעיות וניצול לרעה של קשישים. כמו כן הורשעו מנהלים בתוך החברות, נגזרו עליהם קנסות או מאסר על תנאי במסגרת אותם הסכמים. ביחס לחברת הלפ פי סי, כיום מתנהלת חקירה ברשות גם כנגד חברה זו. מכיוון שאנחנו רואים שהמצב מחייב אותנו לפעול במגוון רחב של חקירות כנגד אותן חברות, אנחנו רוצים לעקור את התופעה מהשורש, ולא כל פעם לטפל במקרה הבא, מכיוון שיש גם כאלה שפותחים חברות, סוגרים חברות, ופועלים בתוך אותו ניצול.

אנחנו נמצאים עכשיו בתהליכי חקיקה, שחלקם כבר נמצאים בוועדת הכלכלה, חלקם יגיעו. האחד זה חובת הקלטת שיחות. כיום החברות מקליטות שיחות ועושות בהן שימוש רק אם הן יכולות להפיק מהן תועלת, אבל אם הלקוח מבקש זאת, לא נותנים לו. ולכן, כל אותם עסקים, בעיקר עסקים בתחום הטלמרקטינג, אנחנו רוצים לחייב אותם, שהם יהיו חייבים להקליט את השיחות וגם לתת אותן ללקוח, כי הרבה פעמים טוענים שהלקוח כן הבין או לא הבין. דבר נוסף שאנחנו מקדמים הוא חוק שנקרא Do Not Call list, או בעברית פשוטה: אל תתקשרו אליי.

אנחנו רוצים שלכל אדם תהיה זכות לבקש שלא יתקשרו אליו לשיחות כאלה ואחרות. אני יכול להגיד שאפילו סבתי, זיכרונה לברכה, התחברה לשירות היכרויות כשהיא הייתה מעל גיל 80, ולנו,

באותו רגע זה היה כזה קצת מוזר, אבל אנחנו רואים שוב מקרה קלאסי של ניצול. ולכן, אתה תוכל לרשום את ההורים שלך והם עצמם יוכלו להירשם על מנת שלא יתקשרו אליהם.

אנחנו עושים תיקונים במסגרת חוק שעניינו השפעה בלתי הוגנת בסעיף 39 לחוק להגנת הצרכן. אנחנו עושים כנסי הסברה לקבוצות קשישים, ואנחנו פועלים, והרשות פועלת, באופן אינטנסיבי בהחלט לשפר את זה.

אותך ואת חבר הכנסת חאג' יחיא, וגם את הכול כלול, בגין אותם תחקירים חשובים. מה בקשתו של חבר הכנסת שמולי? אולי להעביר לוועדת הכלכלה. כלכלה או העבודה והרווחה?

לוועדת הכלכלה יש ביקוש טוב. מה חבר הכנסת שמולי, כלכלה,

בשם הממשלה, מקבל את בקשתו של חבר הכנסת שמולי. יפה. חאג' יחיא?

אם כך, אנחנו מעבירים להצבעה לצורך העברה לוועדת הכלכלה. בבקשה, מצביעים. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הכלכלה

ובכן, חמישה בעד, ללא מתנגדים, ללא נמנעים. הנושא עובר, ההצעה לסדר-היום בנושא ניצול קשישים עוברת לוועדת הכלכלה להמשך דיון. אנחנו עוברים להצעה לסדר-היום בנושא: קריסת המסחר המקומי ביישובים הערביים בנגב, מס' 8698, של חבר הכנסת ג'מעה אזברגה. בבקשה. זו הצעה רגילה לסדר-היום. יש לך עשר דקות. ואני מבין שכבוד השר אלי כהן גם ישיב להצעה. כן. אם כך, בבקשה, חבר הכנסת אזברגה, יש לך עשר דקות. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת הנשארים, כבוד השר, רציתי להתריע על נושא שהוא מאוד חשוב. התבשרנו השבוע על סגירת מפעל טבע בקריית שמונה ובבאר שבע. לזה מתווסף העיכוב בהקמת קרן הארנונה הממשלתית.

בגלל שאני מדבר על הדרום, אני מזכיר את באר שבע. גם בירושלים וגם בכל הארץ מה שקורה. מתווסף לנושא הזה העיכוב של הקמת קרן הארנונה הממשלתית והירידה בהכנסות מארנונה של יישובים בנגב, וככה נגלית בפנינו תמונת מצב עגומה ביותר של היישובים בנגב ובפריפריה. זה לא סוד שעסקים בפריפריה נסגרים הרבה יותר מאשר במרכז, ויש לכך המון סיבות, ואנחנו לא ניכנס אליהן כמובן, אדוני השר. יש מי שיגידו שאנשים בפריפריה יותר עניים, יותר חולים, יותר מדוכאים, וגם מתים יותר מוקדם. האם זה אומר שצריך לקבל את העובדה הזאת ש-20% מכלל בתי העסק ביישובים האלה נסגרים כגזרה משמיים? הדוח האחרון של דן אנד ברדסטריט שמראה את מספר בתי העסק שנסגרים בישראל עתיד להתפרסם בשבוע הקרוב.

אני לא רוצה להשאיר אתכם במתח, אני אגלה לכם את התוצאות, זאת אומרת, לא קשה לגלות אותן: כמו בכל שנה היישובים הערביים מככבים, יככבו בראש הרשימה, והם המקומות הכי מסוכנים לפתיחת עסקים. הממשלה מדברת גבוהה-גבוהה על פריפריה, ומשקיעה מאות מיליונים בהתנחלויות במקום לתת תמריצים והטבות ליישובי הפריפריה. לא יפתיע אף אחד פה שההוצאה הציבורית על נפש ביישובי יהודה ושומרון גבוהה באחוזים ניכרים מבשאר חלקי הארץ, והמדינה מעניקה הטבות מס משמעותיות בהתנחלויות, כאשר יישובי הפריפריה נשארים מוזנחים ומתבוססים בעוני ובאבטלה. רבותיי, אני רוצה לספר לכם על העיר הערבית הגדולה ביותר בנגב, העיר רהט, והשנייה בגודלה במגזר או באוכלוסייה הערבית אחרי נצרת. ברהט חיים יותר מ-70,000 תושבים, והמדינה עוד מנסה לעקור אליה תושבים נוספים מהכפרים הבלתי-מוכרים. במחשבה שנייה, היישובים המובילים בשיעור העסקים שנסגרים נמצאים, במגזר הערבי, רהט במקום הראשון, סח'נין במקום השני, ועוד יישובים. זאת אומרת, כמעט בשישה-שבעה הראשונים, אום אל-פחם, נדמה לי, במקום שלישי או רביעי, מהשבעה הראשונים שמככבים בעוני. שיעור של 21.6% עסקים שנסגרים ברהט מתוך סך כל העסקים בעיר. 358 עסקים נסגרו, מבחינת מספר. מדברים רבות על החסמים שעומדים בפני העסקים הקטנים בפריפריה. יש דברים משותפים וכלליים, כמו חוסר נגישות לאשראי ועודף רגולציה וביורוקרטיה לפתיחת עסק. חוסר נגישות לאשראי הוא כשל שוק של עסקים קטנים ובינוניים בישראל. בישראל יש לבנקים כוח שוק חזק, ושוק האשראי הוא ריכוזי. לכשל השוק הזה יש השפעה שלילית רבה יותר על הקמתם ועל הישרדותם של עסקים, של עסקים חדשים במיוחד.

שיעור ההישרדות של עסקים חדשים בישראל נמוך לעומת המדינות המפותחות. הפתרונות העיקריים הם הגברת התחרות בשוק האשראי, ובכלל זה מתן אפשרות לארגונים חוץ-בנקאיים לספק אשראי זעיר ליזמים עניים, וסבסוד ממשלתי להקטנת הסיכון העסקי הקיים במתן אשראי לעסקים קטנים, והכוונה על ידי ערבות מדינה. חסמים ביורוקרטיים עומדים בפני עסקים בכמה תחומים, ובהם טיפול בקבלת רישיונות, רישום נכסים, הגנה על משקיעים, תשלום מיסים, סחר בין-לאומי, אכיפת חוזים וסגירת העסק. כדי לצמוח ולהתפתח, המסחר המקומי אינו יכול להתבסס אך ורק על צריכה מקומית, וחייב למשוך לקוחות מיישובים סמוכים. והחסמים אינם רק חוסר נגישות לאשראי ועודף רגולציה. מדובר במכשולים תכנוניים ומבניים, נגישות תחבורתית וצירי תנועה. האם ייתכן שהכניסה לעיר יישוב היא נתיב אחד? השכירות לעסקים ברהט גבוהה יותר מבאר שבע בשל הביקוש הגובר והרצון של אנשים להתפתח וליזום, אבל קיים מחסור גדול בשטחים למסחר, וכך בעלי העסקים נאלצים לשלם יותר על השכירות ולקחת סיכון גדול. הדבר נובע ממצוקת הדיור ומהתכנון הלקוי של היישובים האלה. לאנשים אין איפה לגור, וצפיפות המגורים היא בין הגדולות בישראל. לצערי, המדינה מתעקשת להעביר לעיר אוכלוסייה מהכפרים הבלתי-מוכרים, אוכלוסיות שלמות, בלי לפתור את מצוקת הדיור, ובכך מחריפה את הקושי של בתי העסק. זאת אומרת, תוצאה הפוכה: גם העסקים כושלים וגם רוצים להעביר אוכלוסייה בכוח לשם. אני יודע שיש רבים שמחליטים על הקמה של בתי עסק בתוך הבתים שלהם, ולא מהרצון להעלים הכנסה, אלא בגלל שלא מוצאים מקום לשכור, ואם מוצאים, זה יהיה במחיר גבוה מאוד שלא משתלם. הדבר הזה יוצר מפגעים רבים, כמו רעש, פסולת וחיכוכים מיותרים. דיברנו פה על אשראי. יש את הקרן לעסקים קטנים בפריפריה, שמעניקה הלוואות בערבות המדינה. אני יודע מהיכרות אישית שגם כאשר הקרן כבר נותנת את הערבות להלוואה, רבים מהתושבים מתקשים להשיג את ההלוואה המיוחלת בשל סירוב של הבנקים, זאת אומרת, הבעיה כפולה. ואנחנו שוב חוזרים לבעיות המבניות. רק בנק ביישוב, שמכיר את קהל הלקוחות, את פוטנציאל הצמיחה ואת הסביבה העסקית יכול לתרום לשגשוג של עסקים קטנים. כאשר עסק בחורה, שגב שלום, סח'נין או טמרה, לשם שינוי, רוצה לקבל הלוואה, האנשים נאלצים לפנות לבנקים שאינם נמצאים בתוך היישובים, ואז הבנקים האלה לא מכירים את המצב בתוך היישובים ומדברים עם אנשים שאינם מכירים את הסביבה העסקית, ופעמים רבות אינם זוכים לקבל את ההלוואה הנדרשת, כי התנאים שונים לגמרי. גמרתי את הזמן?

קח את הזמן שלך.

משרד הכלכלה מתהדר בהשקעה בהקמת אזורי תעשייה, דבר חשוב ומבורך, אבל פיתוח כלכלי אמיתי לא מתבסס על מפעלים שמקבלים מענקים והטבות מס מפליגות, כמו טבע עכשיו, ברגע שמפסיקים להרוויח, הם עוזבים או תופסים רגליים קרות. עכשיו סודה סטרים התחיל ברהט, ומקבלים משכורות נמוכות. ברגע שהם יפסיקו להרוויח, הם גם יברחו משם. חברות ענק שמעניקות משכורות מינימום, מחלקות דיבידנדים במיליונים, וברגע המשבר הראשון מתקפלות. פיתוח כלכלי בר-קיימא חייב להתבסס על עסקים מקומיים, שם יש צמיחה תחרותית וגם יצירתית. אני רוצה לדעת מה משרד הכלכלה עושה באופן קונקרטי כדי לתמוך בעסקים קטנים ביישובים הערביים, ובייחוד בנגב. ואל תספרו לי על 30 המיליון שלקחו מהתקציב השוטף.

הציגו אותם בתוך התוכנית הכלכלית ואמרו: הינה, אנחנו משקיעים. אנחנו מבקשים להקים קרן ייעודית לעידוד עסקים קטנים בחברה הערבית, שתבין גם את המנטליות שלהם. זו הדרישה שלנו. תודה רבה. אני רוצה ומבקש גם להעביר את הנושא לוועדת הכלכלה, אדוני השר, כי אני חושב שבוועדות האחרות גם ניסינו וזה לא כל כך צלח,

נושאים אחרים אומנם, אבל חשוב להעביר את זה לוועדת הכלכלה אם אפשר.

תודה לחבר הכנסת אזברגה. אני מזמין את כבוד השר, המשיב מטעם הממשלה על ההצעה לסדר-היום בנושא: קריסת המסחר המקומי ביישובים הערביים בנגב. בבקשה, כבודו. תודה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, חבר הכנסת אזברגה, במהלך השנה האחרונה, מאז שאני בתפקיד, אנחנו מבינים את החשיבות של שילוב המגזר הבדואי והעלאת שיעור ההשתתפות שלהם במעגל התעסוקה במדינת ישראל. לשם העניין קיימנו כמה פעילויות, ואני רוצה להגיד לך שכל היישובים הבדואיים מקבלים תקציב להשקעה ולהרחבת אזורי תעשייה. יש גם הרבה שיתופי פעולה בין יישובים בדואיים ליישובים יהודיים. אני לא יודע אם יצא לך לבקר בשיבלי-אום אל-גנם, שם יכולת לראות שיתוף פעולה, הוא מתכוון לדרום. שיבלי-אום אל-גנם זה בצפון.

עם מוטי דותן, הוא,

התייחס ליישובים הבדואיים בנגב,

אבל הוא דן בעוד דברים, אז אנחנו ניתן כבר את המעטפת הכוללת, שם גם ראינו שיתוף פעולה. אגב, יש שיתוף פעולה גם בדרום. ראינו באזור שוקת, יחד עם בני שמעון ואזורים נוספים, ששם גם מתוכנן לקום אזור תעשייה משותף. אני עצמי הייתי בפגישה עם חלק גדול מראשי המועצות לפני כחודשיים בעיריית רהט, עם ראש העיר ועם יתר חברי המועצה, ואנחנו בהחלט רואים הצלחה בעניין הנגב. אחד הדברים שבהחלט היו מרגשים היה התיאור של ראש עיריית רהט, כשראינו 800 עובדות בדואיות יוצאות לעבוד. הוא מספר שכשטרם הייתה להן עבודה, הן היו באות לבעל ומבקשות 50 שקל בשביל לגמור את היום.

הן מרוויחות 8,000-7,000 שקל, ואני מניח שיש כאלה שמרוויחות יותר,

מתפרנסות, לא תלויות באף אחד, יכולות לעזור לילדים, יכולות לשלוח אותם לחינוך, ולכן הנושא הזה חשוב.

בשאילתה המקורית שהעלית, בהצעה לסדר-היום, התייחסת בעיקר לנושא של עסקים קטנים ובינוניים. כאן אני רוצה לומר לך שאנחנו מעמידים 40 סניפים ברחבי הארץ לטובת כולם. לפילוח ספציפי: בשנת 2016 ו-2017 נתנו שירות ל-1,030 לקוחות מהמגזר הבדואי בעלות של 7.2 מיליון ש"ח, 136 עסקים חדשים נפתחו מאז שנת 2016, ויש עוד אחרים שנמצאים בתהליך הקמה, קיימנו 20 קורסים לאוכלוסייה הבדואית, והשתתפו בהם למעלה מ-400 לקוחות. וכמובן, מכיוון שרהט היא מקום מרכזי, יש לנו סניף ייחודי שנמצא ברהט, שכמובן גם נתנו לו כלים מגוונים על מנת לבוא, לפעול ולתת תשובה גם בנושא הזה. אנחנו גם נותנים למגזר הבדואי אפליה מתקנת, כלומר, אנחנו נותנים להם קורסים. ברוב המקרים אנחנו נותנים בעלות מסוימת, בהנחה, ואנחנו נתנו ספציפית פשוט ללא עלות בכלל, ו-64 בעלי עסקים ניצלו את אותו ייעוץ חינם. אנחנו הקצינו עוד 3.5 מיליון שקלים לטובת חיזוק מרכז העסקים בנושא הזה של רהט. אני חושב שהנושא של שילוב האוכלוסייה הבדואית בפתיחת עסקים, בעלייה במעגל ההעסקה, הוא דבר שחשוב גם למגזר הבדואי וגם למדינה. מעבר לנושא של העסקים שבו התמקדת בשאלה, חשוב לציין שהאוכלוסייה הזאת נכללת כמובן באוכלוסיית בני המיעוטים, ולכן היא נכללת במסגרת מסלולי תעסוקה. מדינת ישראל נותנת מסלולים למגוון אוכלוסיות, בין היתר כמובן לאוכלוסיית הבדואים, שנכללים באותה אוכלוסייה.

מעסיק שקולט אותם זכאי להשתתפות בשכר העבודה. אלה הדברים. אנחנו נמשיך. אתה כמובן גם מוזמן לסיורים שאנחנו עושים ביישובים הבדואיים, אתה כמובן יכול להיות מוזמן להגיע. אני מזמין אותך, אדוני חבר הכנסת אזברגה, להיפגש גם עם רן קיויתי, מנהל הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, לשמוע קצת ממנו בפירוט יותר רחב משנתתי כאן במליאה על אותם דברים שאנחנו עושים לטובת העסקים של הבדואים בכלל

לגבי בקשתו, אין לנו בעיה עם זה.

השר לא מתנגד, והמציע מבקש להעביר את זה לוועדת הכלכלה להמשך דיון. אני מעמיד את זה להצבעה לצורך כך. בבקשה, ההצבעה, העברת המשך הדיון לוועדת הכלכלה.

חמישה בעד, אין מתנגדים וללא נמנעים. אם כך, ההצעה לסדר-היום בנושא: קריסת המסחר המקומי ביישובים הערביים בנגב עוברת להמשך דיון בוועדת הכלכלה. עוברים להצעה הבאה, הצעה לסדר-היום בנושא: שירותי הבריאות ביישובי הנגב, מס' 8666, של חבר הכנסת סעיד אלחרומי. תשובה, השר אופיר אקוניס אמור להשיב בשם הממשלה. אז בבקשה, חבר הכנסת אלחרומי, עומדות לרשותך עשר דקות. בבקשה. (אומר בערבית: אני מודה

אדוני היושב-ראש.) אהלן וסהלן. (אומר בערבית: זו היא הישיבה הראשונה שאני מדבר בה בראשות כבודך. אני מודה לכם, עמיתיי חברי הכנסת.) אדוני היושב-ראש,

אנחנו מדברים על שירותי בריאות ועל שירות מאוד בסיסי לאוכלוסייה ביישובי הנגב.

זה, יש מדיניות מאחורי זה, יש מגמה מאחורי הדבר האומלל והנורא הזה. אדוני היושב-ראש וחבריי, כשאתה אומר מדיניות

איך אתה מחבר את המדיניות? המדיניות שבה ביישוב כמו אל-פורעה, שיש בו 7,000 תושבים, אין טיפת חלב, אין סניף של קופת חולים, זאת מדיניות ממשלה, זה אדם שהחליט שלא לשים שם קרוון, לא לבנות מבנה שהילדים והאימהות שנמצאות בהיריון יקבלו בו חיסונים. הילדים הקטנים לא יגיעו לקבל את החיסון שמגיע להם, הם יצטרכו לנדוד לערד או לנדוד ליישוב אחר. אדוני היושב-ראש, כולנו יודעים על המצוקה של החינוך. דיברנו המון על גני ילדים, דיברנו על בניית בתי ספר, דיברנו על הסעת התלמידים עשרות קילומטרים, אבל נושא הבריאות ונושא טיפות חלב ונושא סניפי קופות החולים השונות, היישובים הלא-מוכרים, כמעט שאין בהם את השירות הבסיסי הזה. זה שירות בסיסי. אי-אפשר להגיד שתושבי ביר אל-משאש או תושבי רח'מה צריכים לנסוע ליישוב אחר עשרות קילומטרים כדי לקבל שירות בסיסי מעין זה. אני אתחיל בכפר א-זרנוק. כפר א-זרנוק זה יישוב שיש בו כמעט 4,000 תושבים. המדינה הקימה שם מרכז שירותים, יש שם בית ספר עד כיתה ט', יש שביל וכביש גישה שמגיע לבית הספר, אפילו יש כיכר שם, ויש דקלים שניטעו בימים האחרונים, בתקופה האחרונה, אבל משום מה אין טיפת חלב. כדי שאימא הרה, כדי שאימא שנולד לה תינוק קטן תקבל חיסון לתינוק שלה, היא צריכה להגיע, אדוני היושב-ראש,

לטיפת חלב של שבט אבו רביעה. זה אולי 30 או 40 שנה מאז שיח' חמאד אבו רביעה בזמנו. ויישוב אחר, כשאנחנו מדברים על היישוב ביר אל-משאש, מזרחית ליישוב א-זרנוק, הסיפור זה אותו סיפור: יש בית ספר, יש מקום שמגיעים אליו אלפי תלמידים, יש כביש גישה, הכול מוכן, יש מרכז שירותים, אבל משום מה השירות הבסיסי של הבריאות לא נמצא. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, האנשים, הקבוצות שהכי נפגעות הן הקבוצות החלשות, אנחנו מדברים על אימהות חד-הוריות, אנחנו מדברים על משפחות מצוקה, אנחנו מדברים על אנשים שידם אינה משגת, אין להם רכב, אין להם במה לנסוע. תחבורה ציבורית, מי מדבר בכלל על תחבורה ציבורית במגזר הבדואי? מי מעלה על דעתו שביישוב א-זרנוק או באל-פורעה תהיה תחבורה ציבורית? אנשים חולמים על זה. ביישובים הקבועים, בשגב שלום ובערערה ובכסייפה, יש תחבורה ציבורית, אבל צולעת, אז לדבר על הכפרים הלא-מוכרים ועל תחבורה ציבורית זה מעין חלום. האנשים החלשים האלה, שהכי נפגעים בסיפור של שירותי הבריאות, משלמים את המחיר. הם שנמצאים, רבותיי, בסטטיסטיקה, הם שנמצאים בסטטיסטיקה המעליבה, בסטטיסטיקה הכואבת של תמותת ילדים במגזר הבדואי, של מחלות וריבוי של מחלות. אתה יודע, אדוני היושב-ראש, שמחלת הסוכרת משתוללת במגזר הערבי בנגב? אבל לפי האחוזים בפזורה, היא הכי נמוכה בכל המגזר הערבי. ברהט כן. אני מדבר על מחלת הסוכרת בכל המגזר הבדואי. אבל כשאני מדבר על מחלות, אני מדבר על זה שאין הסברה. כשיש סניף של קופת חולים ביישוב שיש בו 7,000 תושבים, אפשר לעשות שם הסברה. יגיעו לשם רופאים,

יסבירו להם מה המשמעות של תזונה נכונה, מה המשמעות של לשמור על הבריאות שלהם. הדבר אינו רק ביישובים הלא-מוכרים. ביישובים המוכרים, למשל ביישוב תל שבע, שמתקרב ל-20,000, אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, יש סניף של טיפת חלב, אבל העומס נוראי. אני התוודעתי לנושא הזה בתקופה שהייתי ראש מועצה בשגב שלום, והיה לנו סניף של טיפת חלב. הסניף הזה היה משרת אולי קרוב ל-16,000 תושבים, משגב שלום, מוואדי א-נעם, מכל הסביבה של שגב שלום. ובזמנו התרעתי בפני משרד הבריאות. אתה יודע מה קיבלתי? קיבלתי תשובה שספק מעליבה ספק מצחיקה. קיבלתי תשובה: אנחנו לא מוצאים כוח אדם שירצה לעבוד בטיפות חלב. אמרו לי: קח את המושכות, תגייס לנו אחיות באותה תקופה, כי השכר לא מתאים. מובן שהסיפור הזה נמשך, הסיפור הזה של הפקרת הבריאות. גייסתם אחיות? מאיפה לגייס? משרד הבריאות הוא האמון על זה. להפך, אנחנו עבדנו על זה שבוואדי א-נעם תהיה טיפת חלב,

אחרי מאבק נפתחה טיפת חלב ונפתח סניף קופת חולים שם. אדוני היושב-ראש, אנחנו לא יכולים לפסוח על רח'מה, על אל-ע'רא, על אל-ח'שם זנה, על א-זערורה, על אל-באט, על עוד ועוד יישובים בכפרים הלא-מוכרים שאין בהם שירותי בריאות. כשאנחנו מדברים על שירותי הבריאות, כפי שאמרתי, אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אנחנו מדברים על הסברה, ואנחנו מדברים על התנעת תהליך של טיפול בבריאות של הציבור, שאנשים ייקחו על עצמם, במיוחד הנשים ייקחו את נושא הבריאות בצורה חשובה ובצורה שמאוד מאוד תיטיב עם האוכלוסייה הזאת. אנחנו שקועים, אדוני היושב-ראש, במצב אבסורדי, מצב שבו אוכלוסייה שלמה של עשרות אלפים לא מקבלת את השירות הראוי. דרך אגב, זה גרושים.

כשאני שומע על המיליארדים, שומע על ההנחות במיסים שמקבלות החברות, חברי איציק, טבע והחברות הגדולות,

כשהם מקבלים מיליארדים הנחות במיסים, ואני יודע שקרוון כדי לפתוח טיפת חלב באל-משאש או בא-זרנוק, כמה עולה קרוון היום? אולי 200,000 שקל, אדוני היושב-ראש, אולי 250,000 שקל, יש שם חשמל, יש הכול, ולהעסיק אחות שם זה דבר מינימלי, דבר בסיסי, בערבית אומרים (אומר בערבית: בושה) שממשלה לא יכולה לתת שירות בסיסי כזה. אני שוב חוזר על זה. אני לא ארפה מהנושא הזה, אני אעמוד כאן שוב ושוב להגיד, בצורה הכי גלויה, שנושא הבריאות במגזר הבדואי, בכפרים הלא-מוכרים, ואני לא פוסח גם על הכפרים המוכרים, ונושא הצפיפות הוא נושא שמצריך טיפול יסודי. אנחנו נמשיך להעלות את הנושא, נמשיך מעל כל במה לדבר בריש גלי, בצורה הכי ברורה,

על נושא חשוב זה. אני רואה כאן שאין מישהו שישיב מטעם הממשלה,

אני מבקש שהנושא החשוב הזה יועבר לדיון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. ברשותך, אדוני היושב-ראש, תודה על ההקשבה. כולנו תקווה שאנחנו לא נעמוד כאן ונספר את הסיפור העגום, הקשה הזה עוד פעם. למען האמת, אני חייב להגיד לכם, חבריי חברי הכנסת שנמצאים, שזה מביך שאין שר ואין תשובת ממשלה על סוגיות קריטיות ואקוטיות כמו שאנחנו שומעים. סוגיה כזאת, אני אעביר את זה ליושב-ראש, ואני חושב שצריך לתת את הדעת על המשך דבר כזה.

לפני שאני עובר להצבעה, אני מזמין את חבר הכנסת שמולי, מהצד, להביע עמדה נוספת. בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני חושב שההערה שלך היא מאוד חשובה, במיוחד מפני שהבעיה, או יותר נכון, האתגרים, שאתם העליתם, חבריי חברי הכנסת אלחרומי וחבר הכנסת אזברגה, לגבי כל מה שקורה בנגב זו לא רק בעיה של הבדואים, זו בעיה כלל-ישראלית. וזו הסיבה גם שאני רואה מחויבות לקחת חלק בדיון כזה. כשאני מסתכל על מה שקורה בנגב, אני חושב, אני יודע, שזה צריך להטריד את כולנו, בכלל, ללא קשר לסוגיית האדמות. לא צריך להתנות את הדברים זה בזה. לא צריך לחייב פתרון של סוגיית האדמות כדי לספק לאנשים שירותים חברתיים בסיסיים. זאת איוולת. בכלל, אדוני היושב-ראש, אני לא מכיר מדינה בעולם שאם היא הייתה מספקת ליהודים שלה שירותים דרך מינהלת, לא הייתה קמה צעקה גדולה. זאת גזענות ממסדית מהסוג הגרוע ביותר. הבדואים הם אזרחים שווי זכויות, והם צריכים לקבל את השירותים שלהם דרך המשרדים הממשלתיים, ולא דרך מתווכים, שספק רוצים לתת להם, ספק לא רוצים לתת להם. צריך לסיים את הדבר הזה אחת ולתמיד. ואני אומר לכם, חבריי, אני אהיה שותף מלא שלכם בקידום הזכויות של האזרחים הבדואים בנגב, וגם בצפון, ולו בשם ערך השוויון. אני חושב שהגיע הזמן שמדינת ישראל תפתור את העניין הזה. הזכות לבריאות היא זכותו של כל אדם וכל אזרח באשר הוא ואיפה שהוא. תודה לחבר הכנסת שמולי. אם כך, אני ממשיך. על פי בקשתו של חבר הכנסת אלחרומי, אני מעביר את זה לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות להמשך דיון. אני מעמיד את זה להצבעה לצורך העניין. בבקשה.

אם כך, חברים, זה עובר לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות, ברוב של חמישה בעד, אין נמנעים ואין מתנגדים. נעבור להצעה לסדר-היום בנושא: מחלת ה-SMA, מס' 8691, של חבר הכנסת איציק שמולי. ההצעה לסדר-היום הבאה, והיא האחרונה, היא של חבר הכנסת יואב בן צור. אני לא רואה את חבר הכנסת בן צור, ואני מקווה שהוא שומע אותנו ויביא את זה בחשבון. חבר הכנסת איציק שמולי,

יש לך עשר דקות. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, אני בחרתי להביא היום למליאת הכנסת את הנושא הדחוף הזה שאנחנו נאבקים עליו בשבועות האחרונים, באמת מלחמה קשה מאוד על הזכות של חולים, ובתוכם גם ילדים, ילדיSMA , לחיות.

אדוני היושב-ראש, אני הובלתי ומוביל לא מעט מאבקים חברתיים כאן בכנסת. בכל פעם שאני עושה את זה, אני באמת נאבק עם כל מה שיש לי, כי אני חושב, אני מאמין שהדרך האמיתית, הנעלה ביותר, לממש את התפקיד שלנו, את האחריות שלנו כנבחרי ציבור, זה ללכת לפינות הכי חשוכות של החברה הישראלית, ואפרופו חג החנוכה, לתת שם את האור, לתת לאנשים טיפת תקווה. ומה כמו הסיפור הזה מספר כמה לפעמים אנחנו נבחרי הציבור, הכנסת, הממשלה, לא מבצעים את הדבר הזה. ספר קצת על המחלה. המחלה, אדוני היושב-ראש, היא מחלה קטלנית, היא מחלה כרונית, מחלת ניוון שרירים. במחלה הזאת בעצם החולים מאבדים זה אחר זה את התפקודים שלהם, ובסופו של דבר גם את היכולת לנשום. מי שחולים במחלה הזאת בדרך כלל אלו ילדים, ומי שמתים, לא עלינו, מהמחלה הזאת,

אבל לא רק ילדים, גם מבוגרים. לפני שנה קרה נס, אדוני היושב-ראש: לפני שנה נמצאה תרופה, תרופת פלא שבעולם הרפואה מתייחסים אליה כאילו מצאו עכשיו תרופה לסרטן, זה הסדר גודל שבו מתייחסים לתרופה הזאת.

כי התרופה הזאת לא רק עוצרת את ההתקדמות של המחלה, היא גם מחזירה לחולים בה תפקודים שאבדו. כשאנחנו ישבנו בשדולה, בראשותי ובראשות יואב קיש, חבר הכנסת קיש, ואחרי זה בוועדה של גפני, אנחנו לא האמנו. אנחנו ראינו ילדים, תינוקות, שאחרי שנתיים או שנה וחצי שהם מקבלים את התרופה הם כבר מתחילים ללכת. יש מגבלת גיל? למחלה? לא, מתי מקבלים את התרופה.

בכל שלב שבו חולים יקבלו את התרופה, בעצם, אנחנו נוכל להציל את החיים שלהם. המשחק פה הוא נגד הזמן, מפני שהדבר הכי קטלני במחלה הזאת זה החורף, שכבר מתדפק על הדלת. לפני כמה דקות היה פה דיון על הבצורת. עבור האנשים האלה, לא שאני חס וחלילה מייחל לבצורת, זה גומר לנו את החקלאות ועוד כל מיני נזקים, אבל עבור הילדים האלה, כל יום שלא יורד פה גשם, וכל יום שלא יורדות פה הטמפרטורות, זה יום אחד נוסף שהם הצליחו לעבור בשלום.

כי ברגע שיש לך כבר בעיות עם הנשימה, אם אתה כבר מגיע ב-type 1 לבית חולים, אז הסיכוי שלך לצאת מזה לא גבוה במיוחד. מה לגבי העלויות של התרופה? העלויות, במונחים של משפחה, אדוני היושב-ראש, הן עלויות בלתי אפשרויות, זה 2 מיליון שקל בשנה הראשונה ואחרי זה מיליון שקל מדי שנה. בסך הכול מדברים על עלות של כ-150 מיליון שקל. במונחים של מדינה זה שום דבר, במונחים של משפחה זה דבר שהמשפחה לא יכולה לעמוד בו. 150 מיליון לכל הסל? לכל החולים.

יודע מה, אדוני היושב-ראש, האבסורד הגדול? שבינתיים אנחנו רואים אימהות שנאבקות בשיניים כדי ללכת ולאסוף תרומות ולעשות גיוס המוני כדי לקנות מכספם ומכספי התרומות את התרופות האלה בחו"ל, ומדינת ישראל עוד מעיזה לא רק לא לתת להם את התרופה, אלא גם לגבות על התרופה הזאת שהם מביאים מחו"ל מע"מ, שזה באמת איוולת בצורה הכי מרושעת והכי גרועה שלה. למדינת ישראל יש הזדמנות לתת חיים במתנה ל-85 חולי SMA במדינה, 85 ילדים, ועוד מעט מבוגרים, צעירים, שיכולים לקבל את החיים שלהם במתנה, להיוולד מחדש. אני מזכיר לכולם, חברי הכנסת: אנחנו לא חיים בתקופה של פיגור כלכלי. עומד פה על הדוכן הזה ראש הממשלה ומדבר איתנו על סייבר, מדבר איתנו על כלכלה מנצחת. אם הכלכלה כל כך מנצחת, איך זה שכל כך מעט ישראלים שמעו על אותה הצלחה ומרגישים שהם רואים משהו ממנה? איך זה יכול להיות שבימים האלה אנחנו לא מצליחים במשך שבועות ארוכים לחוקק את החוק הזה של העלאת קצבאות הנכות? איך כשאנחנו באים לדבר על קצבאות הזקנה, תמיד אומרים לנו: תגידו, השתגעתם? מאיפה נביא את הכסף, או כשמדברים על להציל חיים של ילדים חולים, תמיד אין מספיק כסף בסל הבריאות? נכון, זה עולה כסף, אבל זה קודם כול זה עניין של סדר עדיפויות. כשיש עודף אדיר של 20 מיליארד שקל בקופה, אדוני היושב-ראש,

אבא שלי כולה ניהל מסעדת פועלים, ואימא שלי מטפלת בילדים, ואני לא יודע לדמיין סכום כזה של 20 מיליארד שקל. אני לא יודע בכלל איך דבר כזה נראה. ובאים ואומרים לנו: אין כסף. זה עולה כסף אבל זה קודם כול עניין של סדר עדיפויות ומתי האנשים האלה, המוחלשים, קודם כול יהיו בקדמת הבמה. ואני היום בבוקר קיבלתי באמת פנייה מרגשת מאחת החולות במחלה, בחורה צעירה ואמיצה מאופקים, בת 24, במקרה הזה לא ילדה, לוחמת, ממש נלחמת על החיים שלה. שמה ורוניקה. אני בחרתי להביא לכנסת את דבריה, כי אני חושב, אדוני היושב-ראש, שהדברים מדברים בעד עצמם. כך כותבת לי ורוניקה הבוקר: מבחינתי, חברי הכנסת, לשאול מה המשמעות של החיים עם SMA זה כמו לשאול מה משמעות החיים בכלל. קצת קשה לענות, אבל מבחינתי, החיים עם המחלה זה כמו החיים בכלל. הרי אני לא מכירה את החיים הנורמטיביים. אני לא מכירה משהו אחר. נולדתי אל תוך המחלה, גדלתי עם המחלה, חונכתי עם המחלה. זה חלק ממני. זה פגם שמשלים אותי, בנה אותי ואפילו חיזק אותי. לכל אחד יש פגמים, חלקם נראים לעין וחלקם קצת פחות. וגם אז, שואלים אותם מה משמעות החיים עם הפגם שלך. זה כבר לא מיוחד כזה, אפילו לא שונה, כי בכולנו יש פגם כזה או אחר. אז מבחינתי, משמעות החיים עם SMA זה החיים הכי יפים והכי קשים שאפשר להתמודד איתם,

יש לי הטבות, יש לי יחס שונה, ואם לומדים להתייחס לזה בצורה לא שלילית, זה יכול להיות כיף ומדליק. אנשים מחזיקים ממך ולומדים ממך, ואפילו הופכים אותך לגיבורה. אבל כמובן, כמובן שיש גם הרבה אי-שוויון ואי-צדק וחוסר רגישות, חוסר רגישות ואנושיות. אני מודה ליצור הזה בשמיים, כך היא כותבת, שיצר אותי עם אופי חזק. עם אופי חזק, שרק בלילות אני מרשה לעצמי להישבר, כשאף אחד לא רואה. רק בלילות השנאה העצמית מתגברת, על למה אני כזאת, למה דווקא אני. רק בלילות שאלות על מהות החיים מטרידות אותי ואונסות את ראשי, התסכולים על הדברים שאיני יכולה לעשות, על מראה מסוים שבחיים לא אצליח להיות, אבל זה רק בלילות. בבוקר אני אותה הבחורה השמחה, הקורנת, האופטימית, אותה בחורה שאתם מכנים גיבורה. אבל רק דבר אחד משאיר אותי כעוסה,

משאיר אותי כעוסה ביום הזה, גם ביום וגם בלילה, כאן מולכם, חברי הכנסת: שיש תרופה אחת שיכולה לכבות את התסכולים, את הדמעות, את הדיכאונות, את המחשבות שתוקפות אותי בלילה, תרופה שיכולה לגרום לי להיוולד מחדש, תרופה שיכולה בעתיד להעמיד אותי על הרגליים, תרופה שמאריכה לי את החיים, שמעניקה לי אותם במתנה, ועליה אני צריכה להילחם מולכם. הרי נולדתי גיבורה. לחמתי מספיק בחיים. נאבקתי מספיק לילות. מגיע לי שפשוט תיתנו לי את החיים שלי במתנה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה לחבר הכנסת איציק שמולי. נולדתי גיבורה, ומגיע שתיתנו לי את החיים מחדש.

אין לי מילים לתאר את התייחסות הממשלה להצעות לסדר-היום. זה עצוב. אני אעביר את הדברים ליושב-ראש. אני חושב שדבר כזה הוא בלתי נסבל ולא מתאים בבית כזה. אם כך, צר לי להודיע: אין לנו תשובת ממשלה. אני יכול להעביר את זה לוועדה? אני חושב שכן, בהחלט. ברשותכם,

אם כך, את המשך הדיון בנושא מחלת ה-SMA, אנחנו מעבירים את זה לוועדת הכספים. אנחנו מצביעים על כך. בבקשה, חברים.

הנושא לוועדת הכספים נתקבלה. אם כך, ברוב של ארבעה